חברי הכנסת,

כ"ה באלול התשפ"א, 2 בספטמבר 2021. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. בוקר טוב. הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות

התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה.

מבקש להודות לך, שר האוצר, על שיתוף הפעולה. לא היה פשוט. נכון שחוק ההסדרים הוא חוק רחב בהיקפו, ובכל זאת מצאנו אוזן קשבת וניהלנו משא ומתן. במשא ומתן הזה צמצמנו, טרם הגשתו בחוברת הכחולה, כ-30% מההיקף, 30% מהרפורמות יועברו להליך חקיקה רגיל, בדרך המלך, ואני מבקש להודות לך על כך. גם אתמול ניהלנו שיחה, ניהלנו שיחה נוספת. כמה שיחות. כמה שיחות, גם בנושא חוק המטרו, שלא הייתי שלם איתו. בשיחה הזאת צמצמנו עוד כחמישה עמודים מחוק המטרו, בהסכמה. יותר מכך, לפחות מבחינתי ומבחינת האזרחים, פרק המיסוי לא ייעשה תוך פגיעה בזכויות ובאזרחים, ומבחינתי זה חשוב מאוד. המיסוי יבוצע בצורה מדורגת, תוך דירוג זמנים, עם התאמה להתקדמות הפרויקט. יש בזה חשיבות ובשורה בלתי רגילה, שהמיסוי לא יוטל עם העברת התקציב או עם העברת החוק, אלא יוטל בהתאם להתקדמות הפרויקט עצמו. זאת הקלה בלתי רגילה לאזרחים. פרק נוסף במטרו שירד בהסכמה זה נושא הוועדה המאסדרת. הוא יובא בנפרד, תוך תיאום עם מרכז השלטון המקומי. אני רוצה להודות לך באמת על האוזן הקשבת, ועל, לא הייתי אומר, משא ומתן קשוח שניהלנו, משא ומתן שבהחלט הניב פירות. תודה רבה לך על כך.

אני רוצה לציין שהמשא ומתן היה הוגן, זה מה שחשוב.

הוא היה הוגן, הוא היה רציני, הוא היה מעמיק. אדוני היושב-ראש, תודה על ההזדמנות. שרים, כנסת נכבדה, נציגי משרד האוצר, הנהלת המשרד, זה באמת יום חגיגי. פעם ראשונה אחרי שלוש שנים וחצי שהבית הזה מקיים דיון על התקציב, דיון על השינויים המבניים, על החקיקה הפיסקלית. שלוש שנים וחצי לא התקיים במליאה דיון אמיתי על תקציב המדינה ועל יעדי כלכלת ישראל. זה דבר חסר תקדים. אני יושב בבית הזה הרבה שנים. אני לא זוכר תקופה כזאת, הפסקה כזאת של שלוש שנים וחצי בדיון, מה זה תקציב המדינה? זה סדר העדיפויות של הממשלה, בלי שהדיון הזה התקיים. אני חושב שהדיון היום מסמל יותר מכול את תום עידן הטרלול וחזרה לנורמליות. זה שאנחנו מתכנסים ודנים בתקציב זה אולי הוכחה שהממשלה הזאת מתפקדת, הקואליציה מתפקדת ואנחנו חזרנו לחיים שגרתיים, כפי שמצופה. כמה נתונים כללים: קודם כול, הכניסה שלנו למשבר הזה התחילה מנקודה מאוד לא טובה. אנחנו הגענו לגירעון מבני של 3.5% לפני תחילת המשבר,

המשבר הזה הביא אותנו בשיא לגירעון חסר תקדים, אנחנו הגענו ל-11.6% גירעון, מן הגבוהים בעולם. ולא רק הגענו, ראינו שגם ניהול המשבר, אני מסתמך על ההערכה הכי אובייקטיבית, של מבקר המדינה, שראש הממשלה הקודם כל כך לחץ לבחור בו. כשאתה מסתכל על דוח מבקר המדינה בנושא ניהול הקורונה, זה טירוף מוחלט, זרקו, שרפו כסף, זרקו מהמסוק: מענק של 750 שקל לכל אזרח, שרפו 6.5 מיליארד שקל, בהיסטריה רצים לקנות 7,000 מכונות הנשמה, והתברר שבשיא השתמשנו בפחות מ-400, עם כל המיליארדים ואנשי המוסד שרצים בעולם וקונים את מכשירי ההנשמה. כשאתה מסתכל על ניהול משבר הקורונה, אתה מבין איך הגענו לזה. כשאנחנו מסתכלים על כל הנתונים, אי-אפשר גם להתעלם מיחס חוב תוצר. גם בזה הגענו לשיא של 2009, 72.4%. כנראה גם השנה אנחנו אפילו קצת נעלה, מ-2023 נבלום את המגמה הזאת ונתחיל לרדת. מעבר לזה, תקציב 2021, התקציב נטו, 432 מיליארד ו-300 מיליון שקלים, ואני לא מכניס לכאן את תשלומי הריבית

וכמובן את הוצאות הקורונה. אותו הדבר, תקציב המדינה ל-2022, 452 מיליארד ו-500 מיליון שקל. תקרת הגירעון כפי שהיא באה לידי ביטוי בהצעת התקציב לשנת 2021 היא 6.8%. תקרת הגירעון ל-2022 יורדת ל-3.9%, בהדרגה אנחנו יורדים ל-3%, 2.4%, וב-2025 נחזור למספר נורמלי, 1.8%. גם הצמיחה המתוכננת ב-2021,

5.1%; ב-2022, 4.7%. אלה נתוני המקרו. התחלת בהתחלה להודות, אז אני בהחלט רוצה להודות לכל האנשים שלקחו חלק בהכנת התקציב הזה, קודם כול, לאנשי משרד האוצר ומשרד המשפטים, שעמלו קשה. במשרד האוצר זה גם האגף המשפטי ואגף התקציבים, לשכת המנכ"ל וכמובן עובדי לשכתי.

03:00 היינו בלשכה ועבדנו, ואני חושב שהגענו לתוצאה יפה מאוד, וכמובן לאדוני יושב-ראש הכנסת, על ההבנה. אין מה לעשות, אין חכם כבעל ניסיון. היית גם בקואליציה וגם באופוזיציה וגם במשרד האוצר, אז אתה מכיר את כל המלאכה, ולכן המאמץ המשותף הזה הביא לתוצאה טובה מאוד, לדעתי. מה עוד אפשר להגיד על תקציב המדינה 2021 2022? זה התקציב הכי חברתי בתולדות מדינת ישראל, ואני מכיר את כל התקציבים מאז 1996, הייתי מעורב בכל התקציבים משנת 1996. כשאני מדבר על הבשורה לעם ישראל, איזו בשורה בתוך התקציב, דבר ראשון, בואו נסתכל על כל המשרדים החברתיים:

הבריאות, תוספת של 2 מיליארד שקל לבסיס התקציב, בלי שום קשר לקורונה. תוספת תקציב של 2 מיליארד שקל. אותן החלטות שדיברו עליהן כל כך הרבה, יצרו כל כך הרבה אייטמים ויחסי ציבור ולא עשו כלום, הן כמובן ההחלטות על הקמת שני בתי חולים. ההחלטה על הקמת בית חולים בצפון, בקריית אתא, התקבלה בשנת 2000. אני רוצה שאנחנו נדע: בשנת 2000, מאז אותה סבתא באותו פרוזדור בנהריה, סוף-סוף זה מופיע. ההחלטה המפורסמת על הקמת בית חולים בבאר שבע, החלטה 2025 על הפיתוח, הבוסטר לנגב, ב-2014 התקבלה ההחלטה, ושום דבר לא קרה. הכול מופיע פה, בתקציב שאנחנו היום מביאים. תוספת של 700 מיליון שקל למשרד הרווחה, תוספת לבסיס התקציב, לא חד-פעמי. לאן זה הולך? אתה בוודאי זוכר את אותה החלטה מ-2017, הבין-משרדית, למאבק באלימות במשפחה. כלום לא קרה. פה מופיע כבר 100 מיליון שקל, ואפילו לא חיכינו לתקציב. זה מופיע בבסיס התקציב, זה רץ, וזה יגיע ל-250 מיליון שקל. ביטחון המזון, בבסיס התקציב, 50 מיליון שקל שבהם אנחנו מתחילים לתמוך בכל הגופים והמתנדבים והעמותות והארגונים שבאמת כל כך דואגים ועושים את הדבר הנפלא בעזרה לאותם נזקקים. תוספת של מיליארד שקל למשרד החינוך, 700 מיליון שקל מתוכם לבסיס התקציב ו-300 מיליון שקל לפרויקט מיוחד לסגירת הפערים בין הפריפריה למרכז. תוספת של מיליארד שקל למשרד הבט"פ, למשטרה, אדוני היושב-ראש, אתה יכול להיזכר, אתה מכיר את הארגון הזה טוב. מיליארד שקל תוספת לבסיס התקציב של המשטרה, 1,100 תקנים, אנחנו מגדילים את הסד"כ, וכרגע הם הולכים לגייס 1,100 שוטרים נוספים. אני חושב שגם זה חסר תקדים. תוספת של 1.5 מיליארד שקל לאזרחים ותיקים החיים על הבטחת הכנסה בלבד, זה מופיע בתקציב, 1.5 מיליארד שקל שיוציאו עשרות אלפים מעוני ויעלו אותם מעל קו העוני. אני מסתכל על אותם אנשים שאנחנו, כולנו, כל כך מזדהים איתם ותומכים בהם, ניצולי השואה, 300 מיליון שקל לניצולי שואה. פירוש הדבר הוא שהמענק השנתי, שעד היום היה 4,000 שקל עולה ל-6,500 שקל. תוספת של 1.8 מיליארד שקלים, אותה פעימה שלישית ורביעית שהבטיחו לנכים מופיעה בתקציב. עוד מיליארד שקל לאותה תוכנית לנכי צה"ל, וסך הכול 1.8 מיליארד לנכים כלליים ועוד מיליארד שקל לנכי צה"ל. 100 מיליון שקל הולכים לתוכנית ממדים ללימודים לטובת חיילים קרביים וחיילים בודדים, שילכו לרכוש השכלה גבוהה במוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל. תוכנית מיגון הצפון, אותה תוכנית שאושרה בקבינט ב-2018, ואחרי שפרשתי ממשרד הביטחון דאגו מייד להקפיא אותה, 5 מיליארד שקלים לעשר שנים. זה מופיע בבסיס התקציב. זה לא רק מופיע, מכיוון שאנחנו לא יכולים לחכות, כבר התחילו העבודות. מי שייסע לכפר יובל או ייסע לאזור יראה כבר שיש עבודות למיגון הצפון, כבר התחילו. ולכן, אדוני היושב-ראש, כשאני גם מסתכל על הדבר חסר התקדים, הדיור הציבורי, מאז חוק רן כהן כל הדיור הציבורי למעשה נמכר, לא נשאר כלום.

אף אחד לא דאג להשקיע. 27 מיליארד שקל מכירות. התאדה לגמרי. פעם ראשונה שהממשלה הולכת להגדיל את מלאי הדיור הציבורי. התקציב הזה מדבר על רכישת 1,700 דירות, למלא את המלאי, אותו מלאי של דיור ציבורי, וגם על בניית 3,000 יחידות דיור במקבצי דיור לאזרחים ותיקים, בהסכם עם הסוכנות. לכן אנחנו מדברים פה בהחלט על הרגישות,

כמו שאמרתי, הכי חברתי בתולדות מדינת ישראל. אבל בכלל, כשאני מסתכל על המשק, איך הכול מתאפשר, קודם כול, אני רוצה להגיד את האמת: המשק עובד יפה. אנחנו חזרנו לפעילות מלאה בחודש מרץ ועד עכשיו. אם אני לוקח את הפרמטרים הכי אובייקטיביים, נניח אני לוקח דוחות של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה, דוח רבעוני שהתפרסם לפני שבוע, אתה רואה פשוט ביצועים יפים, אני מסתכל על הפעילות בכרטיסי אשראי, זה פשוט מדהים. דיברתי עם כמה מנהלים של הפעילות בכרטיסי אשראי, זו פעילות שלא ראו גם ב-2019, לפני הקורונה. גם גביית מס ההכנסה בחודש יולי הייתה יפה מאוד, אני מודה, מעבר לכל המצופה. ואנחנו לא לוקחים כסף סתם. למשל ההחלטה להקדים תשלום, מה שקרוי בסלנג העממי "מס הכנסה שלילי", אותו מענק שמשלמים אותו שלוש פעמים בשנה, 96,000 משפחות, 96,000 איש יקבלו את המענק הזה, 4,400 שקל בממוצע, ב-1 בספטמבר, לפני החגים. הקדמנו כמעט בחודש וחצי את התשלום של אותו מענק. 4,400 שקל לכל האנשים עם הכנסה מינימלית לפני החגים, אני חושב שזה בהחלט מענק יפה וג'סטה יפה. גם אחת ההחלטות הקשות שקיבלנו בהתחלה, ואני מודה פה לכולם על שיתוף הפעולה, היא ביטול החל"ת. צריך להבין, ביטול החל"ת, רק מבחינה תקציבית, חסך למדינת ישראל 800 מיליון שקל, בלי לדבר על התרומה של אותם עובדים שחזרו לעבוד והם תורמים לתוצר הלאומי, לתמ"ג של מדינת ישראל. אני חושב שכל הצעדים האלה בהחלט אפשרו לנו להתקדם לכיוון משק צומח, ואני מקווה שגם בחודשים הבאים אנחנו נראה את הצמיחה, נראה ירידה באבטלה, וכל הביצועים, כפי שאמרתי, גם בכרטיסי האשראי, גם בדוחות הרבעוניים, גם בגביית המס, יוכיחו שאנחנו הולכים בנתיב הכי נכון. אני רוצה לגעת, ברשותך, בכמה דברים נוספים. התקציב הזה כולל בתוכו גם את חוק ההסדרים וגם חקיקה פיסקלית. מופיע בספר התקציב, בנפרד, ליד ספר התקציב, יש פירוט של 27 שינויים מבניים ו-15 חקיקות פיסקליות. אומנם זה הרבה, אבל אין מה לעשות, אדוני היושב-ראש, ואני מעריך את הנכונות שלך, כי ההפסקה הזאת של שלוש וחצי שנים ומשבר קורונה לא השאירו לנו שום ברירה. אני מסכים שמבחינת ההיקף חוק ההסדרים הוא גדול, הוא חסר תקדים, מעולם לא היה ולא ראינו בהיקפים כאלה, ולכן אני מקבל בהבנה את ההערות של היועצת המשפטית, אבל אני אומר לך, לא הייתה לנו ברירה. זה אומנם חוק גדול, חוק רחב, אבל הוא היחידי שמבטיח לנו צמיחה ו-boost לשנה הבאה. זה ה-booster האמיתי לכלכלת ישראל. מה כולל בתוכו אותו חוק הסדרים, אותם שינויים מבניים ואותה חקיקה פיסקלית? אני אזכיר רק כמה מהם: העלאת גיל הפרישה לנשים, זה בנושא של שינויים מבניים, קידום פרויקט המטרו, תשתיות תקשורת מתקדמות, תשתיות חשמל בגוש דן, בנקאות פתוחה, מעבר לאנרגיה ירוקה, רפורמה בניקוז, שקיפות בתאגידים ציבוריים. גם בנושאים פיסקליים, אני חושב שהרפורמה באג"ח מיועדות היא אחת הרפורמות הכי חשובות, וכמו שכבר הזכרתי, תוספת לגמלת השלמת הכנסה לאזרחים ותיקים, העלאת קצבאות נכות, כל אלה קיבלו ביטוי יפה באותו חוק הסדרים. ברשותך, אני גם רוצה לגעת בכמה סוגיות שעלו בתקשורת בחודש האחרון, ואני קודם כול רוצה לגעת ברפורמה בחקלאות, ואני רוצה לברך. יש לנו רפורמה בכל נושא הפירות והירקות, ונושא הפירות והירקות הוא קריטי. משנת 2000 עליית המחירים של פירות וירקות, הפירות זה כ-102%, לא כ-100% אלא בדיוק 102%, ובירקות, 81%; להשוואה,

דיור זה רק 67%. אם אני לוקח את כל המחירים משנת 2000, אדוני היושב-ראש, תדמיין: פירות, 102%, ירקות, 81%. איך זה מתורגם לחיי היום-יום? זה לא רק יוקר המחיה, זה אומר שהצריכה של פירות וירקות בשני העשירונים הנמוכים ירדה ב-20%. כשיש ירידה של 20% בצריכה של ירקות ופירות זה תמרור אזהרה. ולכן, אני מאוד מאוד מעריך את עמיתיי חברי הכנסת בקואליציה, ואני באמת חושב שמגיע לפרגן פה גם לשר החקלאות וגם לאותם חברי כנסת שהיו כל כך פעילים בנושא הרפורמה בחקלאות, רם בן ברק, נירה שפק, אלון שוסטר, רם שפע ויאיר גולן. נפגשנו עם כל אחד בנפרד ועם כל הקבוצה ועם ארגוני חקלאים, והבשורה הזאת של רפורמה בפירות ובירקות היא בשורה גדולה, היא בשורה לחקלאים, שמקבלים 2.6 מיליארד שקל להשקעה במו"פ החקלאי בתמיכה ישירה, וכמובן, זה מצד אחד יחזק את החקלאות הישראלית ומצד שני יוריד את יוקר המחיה. נוסף לזה אני חייב לציין, כי אנחנו באמת, כמו שאמרנו,

את חוות הדעת של היועצת המשפטית, וניסינו עד כמה שאפשר להתחשב, וגם לפי בקשת אותם חברים, אותם חברי כנסת, את נושא ההטלה. אני חושב שבנושא ההטלה אני הרבה יותר רגוע, כי מחיר הביצים זה מחיר מפוקח, אין שם חשש מקפיצה גדולה במחירים, בניגוד לפירות וירקות, וגם אלה שווקים שונים, שוק הפירות והירקות זה 22 מיליארד שקל ושוק הביצים זה 2 מיליארד שקל. אנחנו הסכמנו עם אותם חברי כנסת לדחות בשלושה חודשים את כל הנושא של ההטלה, והתחייבנו שבתוך שלושה חודשים אנחנו נגיע להסכמה. דבר נוסף שהוא קריטי, אני לא רואה איפה אפרת רייטן, אז תקראי, מגיע לה פה פרגון. אנחנו ישבנו באמת לילות, כל הקואליציה, לילות ישבנו עם כל חברות הכנסת בבית הזה, שחלקן פעילות שנים בנושא גיל הפרישה. אפרת,

אני רוצה לפרגן לך על כל העבודה הנהדרת שעשית, ואת היחידה שחזרה מדיוני הלילה. אני פשוט רצה לוועדה, יש לי דיון שמתחיל עוד דקה. יאללה, אז תקבלי את הברכות ורוצי לוועדה. תודה רבה. תודה. אבל באמת, אני מבין את כל ההתלבטויות ואת כל המצוקות. ישבתי עם מיכל רוזין, שהיא שנים פעילה בארגוני נשים, ואני מבין עד כמה קשה היה להגיע פה למתווה מוסכם ומושכל, ואני חושב שהמתווה של גיל הפרישה הוא המתווה הכי נכון. הוא גם טומן בחובו רשת ביטחון צפופה לנשים מוחלשות, רשת ביטחון עבה מאוד, וגם נותן פרספקטיבה לאותן נשים שעוד מלאות אנרגיה, רוצות לעבוד ורוצות לתרום למשק הישראלי. וברור, אין מה לעשות, תוחלת החיים קפצה. כשאנחנו התחלנו במדינת היהודים כאן ב-1948, 1949, תוחלת החיים של אישה הייתה 67, והיום היא כבר 84, ועד 120, ולכן אנחנו היינו חייבים להכניס את התיקונים, והכנסנו פה גם כמו שאמרתי הרבה הרבה ביטחונות לטובת אותן נשים מוחלשות. לכן אני רוצה מאוד לברך את כל חברות הכנסת, גם אפרת רייטן, גם מיכל רוזין,

גם ג'ידא רינאוי זועבי, באמת עשית עבודה טובה ושקטה וסולידית, גם מירב בן ארי, שאני לא רואה אותה פה, אבל באמת, כמי שמייצגת את כל אותה קבוצת נשים, כל הכבוד. שאפו גם על הנכונות לשתף פעולה, גם להגיע לפשרות וגם בסופו של דבר להביא תוצאה טובה לאזרחי ישראל. אני חושב שזו אחת הרפורמות החשובות. גם לגבי חוק המטרו, תראה, חוק המטרו הוא מאוד לא פשוט. היום ברור לכולם שאם אנחנו לא נבנה מטרו, בעוד 20 שנה לא נוכל לזוז בגוש דן.

כל כניסה לתל אביב, כל יציאה מתל אביב, זה פשוט מסע ייסורים, עם כל הפקקים ועם כל התאונות בדרך. אם אנחנו רוצים להבטיח ניידות בגוש דן, אין ברירה, חייבים ללכת על פרויקט המטרו. המטרו זה הפרויקט הכי גדול מאז חורבן בית שני שעם ישראל ביצע: 150 מיליארד שקל זה רק הערכה התחלתית, וכמו ששנינו יודעים, זה ייגמר ב-250 מיליארד שקל לפחות. זה פרויקט שמשנה פה סדרי עולם, ולכן אנחנו גם טיפלנו בו בזהירות. אבל בסופו של דבר מה שאני רוצה להגיד, פרויקטים לאומיים גדולים אי-אפשר לבצע בלי חקיקה מיוחדת. אני עוד זוכר את חוק הוול"לים. הגיעה עלייה מברית המועצות, מיליון איש, ואמרנו: איך נתקדם? איך אפשר לפתור את בעיות הדיור? ואז אריק שרון ז"ל מונה ליושב-ראש קבינט הדיור, ויהושע מצא ז"ל היה יושב-ראש ועדת הפנים, והעבירו את חוק הוול"לים, שפטר מכל הביורוקרטיה ואפשר לבנות במהירות, וגם בדיעבד, כשאני מסתכל עם כל המינוסים והפלוסים, ברור שהמאזן הכולל הוא חיובי, וחוק הוול"לים אפשר לנו לקלוט, ובטח בלעדיו זה היה נראה אחרת לגמרי. גם חוק אחר, כביש חוצה ישראל, חוק חוצה ישראל. היום אנחנו נוסעים בכביש 6, ואני זוכר עוד ויכוחים. אחד מקודמיך בתפקיד, דב שילנסקי, זיכרונו לברכה, הוביל את חוק חוצה ישראל פה בכנסת ודחף. באמת, אני חושב שהיום,

עם כל הוויכוחים, כי כביש שעובר עשרות רשויות מקומיות, לך תתחיל להתווכח עם כל רשות מקומית, עם כל ועדה מחוזית, ועדה מקומית, אי-אפשר ככה להזיז פרויקט. לכן גם חוק מטרו, אין ברירה, אנחנו חייבים לבנות אותו כמשק סגור, במעגל סגור, ולהעביר אותו כחקיקה נפרדת, כחוק נפרד, חוק המטרו. אנחנו הסכמנו פה להקים את הרשות הזאת, המטרו, ואנחנו נשייף בין קריאה ראשונה לשנייה את כל הדקויות הנוספות. עוד חוק שאני חייב לציין שעדיין יש לנו סביבו קצת ויכוחים הוא חוק הרגולציה. אני אתן לך רק דוגמה אחת למה אנחנו חייבים בכל זאת לבחון את הרגולציה שלנו במדינת ישראל, ואני לא מדבר על דוח OECD, הדוח הכי קטלני שאי פעם ראיתי בהקשר של מדינת ישראל, על כל עודף הרגולציה. אולי אזרח מן השורה לא כל כך מבין על מה אני מדבר. רק דוגמה אחת: בממוצע, לבנות יחידת דיור במדינת ישראל לוקח 32 חודשים. אותה יחידת דיור, בכמה זמן היא נבנית בארצות הברית? בדיוק חצי, 16 חודש, באנגליה, 15 חודש.

אם אנחנו לא נפטור את עצמנו מכל עודפי הרגולציה האלה, אז אנחנו לא נפתור לא את משבר הדיור ולא את כל הדברים האחרים. אדוני היושב-ראש, ברשותך, לקראת סוף הנאום שלי, אני חושב שמעולם לא נאמתי פה, מדוכן הכנסת,

אני בכל זאת, כמעט 50 דקות, אדוני השר. אני רוצה להזכיר כמה דברים מקודמיי בתפקיד, שני שרי אוצר מן הטובים שהיו לנו, שני שרי אוצר מהליכוד, ואני חושב שכדאי, ככה, דווקא היום, אולי לצטט ממה שהם אמרו מעל אותו דוכן, מהמקום הזה, לפני הרבה מאוד שנים. קודם כול אני רוצה להביא מדברי שר האוצר יצחק מודעי מאותה תקופה מפורסמת, ממשלת האחדות שמיר-פרס, תוכנית לייצוב המשק. פה, ב-1 ביולי 1985, הוא דיבר כאן, ואני אצטט מדברי יצחק מודעי: "נקודת המוצא של התוכנית שנתקבלה הבוקר בממשלה היא ההכרה, שהכרחי וניתן להיחלץ מן המשבר הכלכלי לפני שהוא ילך ויחריף, אין אבטלה בישראל, יש מחסור בידיים עובדות, ואתם ממשיכים לזעוק אבטלה. תראו לנו היכן היא, אני אראה לכם מפעלים לעשרות המחפשים עובדים ולא בתפקידים הכי נמוכים, ואינם מוצאים, וזוהי מגבלה בפני התפתחות, גידול וצמיחה". ואני יכול להגיד לך גם היום: ידיים עובדות זה כרגע האתגר הכי גדול של המשק הישראלי. חסרים עובדים בחקלאות ובתעשייה, במלונאות ובחברות הניקיון, בכל מקום חסרות ידיים עובדות. ואני נפגשתי עם המסעדנים, ומה שאומרים לי המסעדנים: אין לנו בעיה עם הביקוש, יש בעיה עם ידיים עובדות. אז גם ב-1985 כנראה היינו באותו מצב, ולא הצלחנו להפיק לקחים. אני ממשיך מאותם דברים של יצחק מודעי.

"ההערה האחרונה שאני מבקש להעיר" אתה מתנכל להם. חבר הכנסת מקלב, תודה. אין תוכנית להבראה כלכלית, חבר הכנסת מקלב, תודה. תתביישו לכם. "ההערה האחרונה שאני מבקש להעיר" את זה אומר יצחק מודעי, "אין תוכנית להבראה כלכלית שאין עימה סיכונים. במצבו של המשק הישראלי, לא יכולה להיות תוכנית כזאת, התוכנית הזאת מוכרחה להתבצע ככתבה וכלשונה כדי להגדיל את סיכוייה להצליח ולהשיג את היעדים שהיא קבעה לעצמה". הדברים האלה מאוד נכונים גם היום. התוכנית הזאת חייבת להתבצע, כפי שאנחנו נאשר כאן בכנסת ישראל, כדי שנצליח, כדי שהתוכנית תצליח, ובעיקר, כדי שנוציא את המשק הישראלי מן המשבר ונוביל אותו לצמיחה, חייבים ליישם את כל התוכנית הזאת. והציטוט של שר האוצר השני המאוד-מוצלח שאני רוצה גם להביא כאן, מדוכן הכנסת, זה של שר האוצר בנימין נתניהו, שהופיע כאן ב-5 בנובמבר 2003 והציג תקציב לשנת 2004 בקריאה ראשונה, שאגב, עבר ב-60 קולות. וכך אמר נתניהו, אני מביא רק כמה ציטוטים מהדוכן הזה, תקציב 2004, ואני מקווה שמקלב יקשיב. "מספיק 60 תומכים כדי להעביר תקציב שטוב לכל אזרחי המדינה". והדבר השני שהוא מציין: "השינוי הראשון, שכבר התחלנו בו, הוא המעבר מקצבאות לעבודה. בתקציב הזה יש המשך המעבר מקצבאות לעבודה. יש ביטול של כמה וכמה מונופולים חשובים ומעבר לתחרות בסקטורים קריטיים להתפתחות המשק". בסוף הוא מוסיף: "פנו אליי סיעות הבית בכמה וכמה נושאים, וכמובן גם סיעות הקואליציה. אנחנו קבענו, בנושאים שונים ומגוונים, לכל סיעה הפניות משלה, וזה בדיוק התשובה שלי. לכל סיעה יש הבעיות שלה, אבל כנהוג מימים ימימה, אנחנו נוהגים להתייחס להתאמות ולשינויים בתקציב ולדרישות השונות של חברי הבית בין הקריאה הראשונה לקריאה שנייה ושלישית. ואכן, אין לנו הסכמים. יש לנו רק הבנה עקרונית עם כל הסיעות שאנחנו נתייחס לבקשות שלהם, לדרישות שלהם, בין הקריאה הראשונה לקריאה שנייה ושלישית". אדוני היושב-ראש,

תודה רבה על האפשרות להציג פה בצורה מכובדת ונינוחה. אני חייב להגיד שאני גם בהלם עד כמה התקציב הזה עובר פה בשקט. אני גם מופתע מכל, אתה יודע, היום הופתעתי לטובה, שמחתי בבוקר כשהקשבתי לחדשות, שזה לא נפתח בדיוני התקציב. אמרתי: אם לא פותחים בדיוני התקציב, אז סימן שגם הם יודעים שהוא עובר. אבל כשאני שומע ורואה את השקט והשלווה כרגע פה בבית הזה, בכל דיוני התקציב עוד לא ראיתי דבר כזה.

אדוני, תודה רבה, ושיהיה לנו בהצלחה. כשהפסיקו לצעוק המצב היה כשכולם צעקו, איזו צורה יש לתקציב הזה? מה עשו לך הנשים החרדיות שאתה מעוניין, חסרות לך ידיים עובדות, ואתה מתנכל להן. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להמשך הדיון בהצעת חוק מסגרות התקציב. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת ינון אזולאי. בבקשה, אדוני. התקציב של מדינת ישראל, בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. ברשות אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עומד פה שר אוצר ומספר לנו סיפורים. קודם כול, אני שמח מאוד מאוד שסוף-סוף, כמה חודשים לאחר שהמשטרה הכריזה על נעדר, אנחנו רואים אותו פה. שר האוצר, שנעדר מהמליאה קרוב לשלושה חודשים, הגיע לפה, הגיע לפה עם גזרות שהן נגד החלשים, גזרות שהן נגד אותם אנשים מסכנים ומוחלשים, ועומד פה ומספר לנו סיפורים. כבוד יושב-ראש הכנסת, אני יודע שאתה אוהב לשמוע אותי. אבל רק חצי דקה, היושב-ראש, רק להגיד לך,

דבר אחד שאני לא מסכים איתו, אני מנצל את זה שאתה פה. אני מסתכל על זה שעכשיו מביאים לנו את הגירעון. מי כמוך יודע שהגירעון לא צריך להיות בהתחלה. כשאני מסתכל על זה, לא אמורים להתחיל בגירעון בהצבעה הראשונה, אבל פשוט משנים פה, מבזים אותנו, משפילים את הכנסת, לא אותי באופן אישי,

ואני יודע שאתה נלחם למען כבודה של הכנסת. יכול להיות שהפעם אין לנו הרבה מה לעשות, אבל אני מבקש שתמשיך להילחם על כבודה של הכנסת ככל יכולתך. אתה עושה את זה, ותעשה למען הכנסת הזאת, למען עם ישראל, שרואה אותנו. אני קודם כול מודה לך על ההקשבה. אבל אני רוצה להגיד לכם, בתקציב הזה,

הם יכולים לצאת החוצה, אני לא צריך אותם פה. חברי הכנסת, אדוני שר האוצר. אדוני שר האוצר, חבר הכנסת סימון, חבר הכנסת דוידסון, קוראים לכם ואתם לא מקשיבים.

אני מוסיף לך את הזמן.

אני עומד פה, אנחנו עוד נדבר בהמשך היום ונשמע על התקציב ונדבר על התקציב, על תקציב שהוא רע לשכבות החלשות, על תקציב שהוא רע לעם ישראל, לאזרחי מדינת ישראל. בבלפור יושבים להם מנהלי בתי החולים הציבוריים, שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים, לא הגעתם לפתרון, ואל תספרו סיפורים, אל תעבדו על החולים, אל תעבדו על האזרחים. בשבוע שעבר שר האוצר עולה לשידור ואומר: הועבר, והמשבר מאחורינו. איזה משבר מאחורינו? עומדים פה, מגיעים לפה שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים ואומרים שהמשבר קיים. החולים עדיין לא מקבלים את מה שמגיע להם. החולים עדיין נמצאים זרוקים במיטות בבתים שלהם במקום להגיע לבתי החולים.

על אטימות של שר האוצר? על אטימות שלו כלפי החלשים? על מה הוא אומר לנו פה שהתקציב הזה הוא תקציב חברתי? זה תקציב חברתי? זה תקציב שהוא רע לעם ישראל, תקציב שהוא רע לאזרחי מדינת ישראל. השר במשרד האוצר, אדוני חמד עמאר, הבטחת לי שתטפל בזה. הנושא לא טופל. זה לא הגיע לכדי פתרון, ושבעת מנהלי בתי החולים יושבים שם כמו קבצנים. בשביל מי? בשביל סבתא שלי וסבתא שלך, אימא שלך ואימא שלך וכל אחד אחר, בשביל ההורים שלנו, בשביל המשפחות שלנו. איך אתם יכולים להסתכל עליהם ביום כזה רע ולהגיד להם: הינה, הבאנו לכם בשורה? זו בשורה? העיקר להביא תקציב. זו בשורה? זה רוע. זה רוע, זה לא בשורה. אני רוצה להגיד לכם, יכול להיות שעכשיו אתם חוגגים על התקציב, אבל אני אומר לכם דבר אחד: התקציב הזה הוא רע. זה עוד יחזור אליכם בפנים. עם ישראל לא יסלח לכם. ולך אדוני היושב-ראש,

אלעד ברזילי, אולי זה דבר שמאחד את כולנו, שנפצע בלינץ' בעכו, עובר ניתוח. המשפחה שלו ביקשה שכל עם ישראל יגיד פרק תהילים בשבילו, אז ב-30 השניות האלה אגיד בשם כולנו לרפואתו של אלעד ברזילי בן ג'וליה: "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי. עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ. אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ה' שמרך ה' צלך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך. ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם". שתהיה לו רפואה שלמה, שיצליח הניתוח שלו. ולמען חולי עמך ישראל, תעשו טוב למען מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. אנחנו מצטרפים לאיחולי ההחלמה המהירה והטובה. חבר הכנסת משה ארבל, כבודו, אדוני יעלה ויבוא, ואחריו, חבר הכנסת משה אבוטבול. אדוני היושב-ראש, כבוד השר במשרד האוצר, כבוד שר האוצר הנעדר, חבריי חברי הכנסת, התבשרנו לא מזמן, ממש לפני כחודש, בכל עיתוני המגזר, מה שנקרא, ראינו מודעות ממש יפות, מאוד, עם גרפיקה מיוחדת, של רשת מרכז ישיבות בני עקיבא, נעם-צביה, אמונה, אמי"ת, מועצת החמ"ד, באותיות קידוש לבנה: ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו, ולוואי לא יסיר חסדו מעימנו, שלמי תודה, הוקרה וברכה למעלת ראש ממשלת ישראל מר נפתלי בנט, ה' ישמרהו ויזכהו, לאנשי צוותו, וגם לחגית משה, יושבת-ראש הבית היהודי, ולכל השותפים על הסדרת תקציבי החמ"ד, החינוך הציוני-דתי, ותקצובם של לימודי הקודש כראוי להם, בבסיס תקציב משרד החינוך. ברוך שומר הבטחתו. תהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל ישראל לטובה שנת בריאות איתנה, חינוך ופריחה, כלכלה יציבה,

ביטחון ושלווה. סוף ציטוט. רבותיי, תראו איזו בושה. מימנתם, שילמתם על מודעות בכל כלי התקשורת המגזריים הדתיים-לאומיים, ובנט בנטט אתכם עוד פעם. זה לא בבסיס התקציב, זה לא בתקציב, והוא לא התכוון שזה יהיה בתקציב. ההבטחה לא הייתה הבטחה ליבתית. אם הייתם שואלים אותנו כמה דקות לפני, היינו חוסכים לכם הוצאות פרסום, חברים. והינה, עמד פה לפני כמה רגעים מר איווט ליברמן, שר האוצר, והכריז בפומפוזיות: התקציב הכי חברתי מימות עולם, מאז דוד המלך. הכי חברתי. בין הסעיפים התקציביים שמונחים לפניכם היום: העלאת גיל הפרישה לנשים, והבדיחה הזו, שסגרו כאן והשתיקו את הפה לנעמה לזימי ולעוד כמה חברות כנסת באמת טובות, וגם לך, חברת הכנסת זועבי, השתיקו לכן את ההתנגדות באיזשהו מנגנון של הכשרה מקצועית. אתם מבינים? אישה בת 63-62 שעבדה בניקיון יוצאת עכשיו לדרך ועושים לה טובה, הכשרה מקצועית. לאן היא תלך? אגרת גודש, מס על משקאות מתוקים, מס על כלים חד-פעמיים, התקציב הזה הוא תקציב שארגוני סיוע למשפחות במצוקה אומרים באופן מובהק ומפורש שהוא יביא להחרפת המשבר ולהגדלת הפערים החברתיים ולהגדלת העוני, תקציב שאילו היינו בסיטואציה שבה חבר הכנסת מיקי לוי לא היה יושב בראשות הכנסת, היינו שומעים אותו פה צועק מדם ליבו כנגד התקציב הרע הזה, הבלתי-חברתי הזה, הפוגעני הזה. לצערי הרב, הרוב הדורסני שנמצא כאן, שגם ממשיך בדורסנותו ופוגע גם בהפרדה ובאפשרות של הכנסת להיות מפקחת אפקטיבית על עבודת הממשלה גם בדיוני הוועדות, ככל הנראה עלול לאשר ויאשר גם את התקציב בקריאה ראשונה. אנחנו נהיה כאן, לכל הפחות, אזרחי ישראל, כדי להציב מראה, אם לא נוכל לעצור אותם, בפני הגורמים האנטי-חברתיים הללו.

תודה רבה לחבר הכנסת משה ארבל. חבר הכנסת משה אבוטבול, לא, הוא חזר. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת משה אבוטבול. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היינו כחולמים. שמענו כאן את שר האוצר מכריז: משנת 1996, ואני מכיר את כל התקציבים, התקציב הכי חברתי שהיה אי פעם בתולדות מדינת ישראל. ואני אומר לעצמי: האם אנחנו מדברים על אותו תקציב, או שמא הגישו תקציב אחר? בואו נפתח את הסעיפים, סעיף אחר סעיף. ציינו לפני כן את בתי החולים, שעומדים כעניים בפתח, את העלאת מחירי החשמל, את הפגיעה בשכבות החלשות, סעיף אחר סעיף. זה תקציב של אחיזת עיניים בהתגלמותה. אם נפתח את כל הסעיפים, במשרד הרווחה דובר על העלאה, אבל תיכנסו לתוך הסעיפים של תקציב משרד הרווחה. ביקשו לשנות את השם של המשרד, לשנות שם זה סמנטיקה, אבל את המהות של המשרד אתה לא משנה. תראו את כל המועדונים לאנשים הפגועים. איפה הם יקבלו את המענה? בתקציבי הבריאות אנחנו רואים שיש חיתוך אמיתי. מי מדבר בכלל על נושא הדת? ירידה דרמטית בשירותי הדת. חלק מהקואליציה זה השר לשירותי דת, השר כהנא נמצאים כאן, חלק מהקואליציה, אבל תראו את הירידה בתקציבים למקוואות, לבתי כנסת. מי מדבר על תקציבי הישיבות, שהן חלק מהציונות הדתית? הוא עמד כאן לפני יומיים ואמר: 73 שנה לא עשיתם שום דבר ברבנות הראשית, כשהוא מדבר,

על כל ראשי המפד"ל לדורותיהם. זה התקציב שמוצע כאן היום. להגיד שקט, איזה שקט?

אנחנו כאן הולכים להיות שעות על גבי שעות ולהילחם, ולאחר מכן בוועדות, אבל אנחנו יודעים שהרוב הדורסני שנמצא כאן בכנסת דורס את הכנסת ואת כל החלק הדמוקרטי שיש. אז אזרחי מדינת ישראל, שכביכול שומעים שהיום, לאחר כמעט שלוש שנים שבהן לא היה תקציב, היום הגיע תקציב הייתם מעדיפים להישאר עם אי-תקציב וחוסר ודאות מאשר עם תקציב שמרגע שהוא יונח אתם תשלמו לפחות 20% 30% לכל משק בית? אדוני היושב-ראש, אני אתמול הלכתי לעשות קניות לחג ראש השנה. אומר לך באחריות, ואתה יכול לשאול כל אחד: לפחות 20% 30% יותר, על אותו סל שאתה קונה, אתה שילמת בסופרמרקט ובכל המרכולים, ואתה הולך לחפש את הדברים הזולים. ואני מסתכל על המשפחות. הרי מי קונה סל כל כך גדול? אלה אנשים שצריכים לא לארח אנשים אחרים אלא את המשפחה הגרעינית. ואנשים הולכים לשלם, ואני עומד ליד קופה ואני רואה אנשים שמבקשים לעשות ארבעה-חמישה תשלומים לא 2,000 או 3,000 שקל אלא על כמה מאות שקלים בודדים, שיחלקו להם את זה לתשלומים. ואתה כואב, אתה אומר: ריבונו של עולם, זה רק ראש השנה, עוד מעט סוכות, כל החגים. אנשים מבקשים לשלם בתשלומים על הקניות של הבוקר, של היום-יומי.

התקציב הזה הוא תקציב של גזרות, לא של בשורה, ובעזרת השם, את המלחמות שלנו נמשיך הלאה לעשות, גם כאן בכנסת וגם בוועדות.

תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אוריאל בוסו. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, יעלה ויבוא, ואחריו, חבר הכנסת אבי מעוז. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר שנמצא איתנו,

אני רוצה באמת לנצל את הבמה הנפלאה הזאת ולאחל ברכת שנה טובה, שנה מבורכת, שנה של ברכה והצלחה לכל עם ישראל, שבעצם מחכים ומצפים שתהיה שנה אחרת מקודמתה. אני רוצה לאחל גם לכל חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית, לא משנה קואליציה, אופוזיציה, ולשרים, שהקדוש ברוך הוא יתקן אתכם בשנה זאת בעצה טובה ונבונה, שנעשה דברים טובים למען העם היושב בציון, שאנחנו בעזרת השם גם בספר התקציב הזה נוכל לשתול הדבקת פערים במגזרים שנמצאים היום עמוק עמוק עמוק בתוך הבור. אני יודע שעל ספר התקציב יש לנו הרבה הערות. אנחנו כמובן נפרוס אותן במהלך היום והלילה בנאומים סדורים,

של חבריי מהאופוזיציה, של חברי התנועה שלנו, תנועת ש"ס, שבאו כולם מוכנים, ובעזרת השם ודאי יתמקדו בהרבה הרבה דברים. המסר שלנו הוא שאנחנו נמצאים, מוריי ורבותיי, בשנה לא פשוטה, שנה שבה שכל אזרחי ישראל עברו מגפה, את הקורונה, שנה שהרבה אנשים היו בבידודים, שנה שהרבה מכל אלה שהיו בעלי עסקים לצערנו נאלצו, בצוק העיתים, לסגור את העסקים שלהם ונשארו מובטלים, שנה כזאת קשה שעולם הרפואה כיום קורס, אנחנו רואים בדיוק את בתי החולים קורסים, ואת זה גם שמענו בשדולה למען בתי החולים של חברת הכנסת גב' קטי שטרית, שהתריעה על הדברים האלה. כולנו עדים למה שקורה, הפגנה של מנהלי בתי החולים, שבוכים מדם ליבם: אנחנו רוצים הלאה לקיים את הצו האלוקי בתורה "ורפא ירפא", מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, אבל לא נותנים לנו כלים, ואנחנו צריכים ארגז כלים תקציבי לנושא הזה. לצערנו אין מי שישמע את קולם של אותם אלה שאמורים לספק לנו את אחד המ"מים המפורסמים, מרפא. את זה לצערנו אנחנו לא מוצאים בממשלה הזאת, שמתנתקת אט-אט מהציבור. אני אומר שבשנה כזאת, לאחר כל הבידודים וכל החל"תים וכל הדברים הקשים שעברנו, לצערנו, והמתים במגפה, והתהליכים הפוליטיים ומערכות הבחירות וכל האש שהייתה פה ברחוב, העם מצפה לספר תקציב אחר, ספר יותר רגיש, ספר עם הרבה יותר חמלה, ספר שבעצם מוכיח שאנחנו עם הספר ולא עובדים לפי הספר, אלא פשוט מאוד עושים גם מה שהציבור צריך לקבל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יואב בן צור. בבקשה, עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, תנחומינו, תנחומיי, למשפחתו של החייל

חזקו ואימצו. ברכת רפואה שלמה לאלעד ברזילי, שעובר היום ניתוח, כפי שכבר נאמר. אדוני היושב-ראש, התקציב שהוצג על ידי שר האוצר כולל תקציב מקוצץ, פגוע, לעולם היהדות, עולם התורה. תקציב הישיבות קוצץ בשליש, תקציב המשרד לשירותי דת, בכ-15%; תקציב תלמודי התורה של החינוך המוכר שאינו רשמי, בכ-25%; תקציב התרבות היהודית, בכ-90%. מדובר בפגיעה ישירה והרסנית ביהדותה של מדינת ישראל. אז מעבר לשנאתו של שר האוצר לציבור החרדי, שבאה לידי ביטוי בדבריו על המריצות והמזבלה, הרוח, מהי הרוח שהתוותה את המגמה ההרסנית הזאת? זוהי רוחם של ראש הממשלה בנט ושל השר כהנא. זו רוחו של ראש הממשלה, שמדבר בארצות הברית על דוד מלך ישראל, שכתב ברוח קודשו את ספר תהילים, בצורה כזאת משפילה, כאילו הוא מותח ביקורת על מישהו כערכו, ומזלזל בצורה בוטה בדברי חז"ל, שהם מוסרי התורה שבעל פה. זה אפילו לא תנ"ך בגובה העיניים, זה כבר ממש המשך לביקורת המקרא של שונאי ישראל, שניתקו את התורה שבכתב מהתורה שבעל פה ורוקנו את היחס לתורה מכל ממד של קדושה ויראת שמיים. ראש הממשלה, אתה צריך לדעת: למלך ישראל היו שני ספרי תורה.

מצד החובה האישית והפרטית שלו לכתוב ספר תורה, כפי שהיא מוטלת על כל אחד ואחד מישראל. הספר השני הוא כנגד כלל ישראל, הוא כנגד מדינת ישראל, ואתה לא יכול להרוס את יהדותה של המדינה. וגם זו רוחו של שר הדתות מתן כהנא,

שנוהג לספר בראיונות על הקפדתו במצוות ציצית לאורך כל שירותו הצבאי המפואר, באמת שירות צבאי מפואר, אני מוריד את הכובע בפניו. ההקפדה על ציצית היא דבר שבהחלט מעורר הערכה, כמו גם הנחת התפילין של ראש הממשלה, אבל כאשר במקביל מתעלמים ואף פוגעים בקיום הציבורי של התורה והמצוות על ידי המדינה, בשמירת השבת הציבורית, בכשרות הממלכתית, בקדושתו של הכותל המערבי, בגיור הממלכתי, ומעל לכול, במעמדה של הרבנות הראשית לישראל, זוהי תפיסה מעוותת שהופכת את קיום התורה והמצוות לעניינו של הפרט בלבד.

מי ישמור על התורה וטוהרתה? מי ימשיך את העברתה מדור לדור? רק לומדי התורה בישיבות, שצומחים מתוך תלמודי התורה. ומי ישמור על הזהות היהודית של המדינה מפני אלו שרוצים להפוך אותה למדינת כל אזרחיה? תודה.

רק הרבנות הראשית לישראל.

לחבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אופיר סופר. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, כאישי ציבור, נושא הבריאות, תמיד עמדו מול עינינו בריאותם ושלומם של אזרחי ישראל. היום אני זועק כאן את זעקתם של בתי החולים הציבוריים, אשר קורסים תחת הנטל הכבד ללא כל סיוע מהממשלה, וזאת לאחר שנחתמו הסכמים איתם. הממשלה הזאת לא מקיימת את ההסכמים שנחתמו עם בתי החולים שחור על גבי לבן, מתעלמת מהם וממשיכה להתעלל בחולים עצמם, ולא דווקא בבתי החולים, כיוון שהם רוצים לעשות אבל אינם יכולים. טענותיי אינן נובעות משיקולים פוליטיים אלא מכורח המציאות שנכפתה עלינו. ממשלת ההפקרות קיבלה לידיה מדינה נקייה מתחלואה עם אפס חולים, מדינה שהייתה מודל לחיקוי בעולם בהתמודדות מול נגיף הקורונה והחזרה לשגרה בטוחה. לצערי ולמגינת ליבי, היום מדינת ישראל נמצאת בשפל חסר תקדים: למעלה מ-10,000 חולים ביום, עשרות נפטרים כל יום. כחברי אופוזיציה שמנו את השיקולים הפוליטיים בצד, ומתוך אחריות ומנהיגות גיבינו את פעולות הממשלה במיגור הנגיף. לצערנו, ממשלת ההפקרות פעלה בחוסר אחריות, לא קיבלה החלטות גורליות בזמן אמת, הפקירה את שערי נתב"ג לווריאנטים קטלניים ולזן הדלתא, פתחה את שנת הלימודים ללא מתווה מסודר. הממשלה הנוכחית, אשר הבטיחה להעביר תקציבים חיוניים לבתי החולים כדי למנוע קריסה בהם, רומסת ברגל גסה את ההסכמים ומונעת העברת תקציבים.

בתי החולים הציבוריים בארץ קורסים, הממשלה הנוכחית, אשר אחראית לשלומם וביטחונם של אזרחי ישראל, מפקירה את האזרחים ללא כל מענה לשלומם. בריאיון שהתפרסם אצל העיתונאי ישי כהן, ד"ר אלרעי פרייס גילתה באומץ רב נתון מזעזע: מתווה הישיבות נפל בגלל חוסר תקציב. שר האוצר מתהדר ברפורמות, מתהדר בשינויים מבניים, מתהדר בדברים נוספים, אבל תקציב קטן, ממש זניח, כדי למנוע תחלואה, כדי להמעיט את מספר החולים הקיים, לזה לא היה תקציב. זו ממשלה מופקרת שפועלת בחוסר אחריות מזעזע, ממשלה אשר ראשיה לקחו את אזרחי ישראל בני ערובה לגחמות הפוליטיות שלהם. תקציבים קואליציוניים הזויים חולקו לכל דורש, אבל תקציב לבריאות הציבור הופקר ברשעות ובאכזריות. התקשורת, שתפקידה לבקר את מדיניות הממשלה וחבריה כדי לפעול לייעול ולשיפור אורח החיים של אזרחי ישראל, פועלת, אני מסיים, פועלת מיום כינונה של הממשלה כשופרות ומאתרגת את ראשיה הכושלים. אומנם התקשורת יכולה לטשטש את המציאות במסכים, אבל במציאות בשטח האמת זועקת זעקה קשה ומרה. כולי תקווה שהממשלה הנוכחית תתעשת, ובחסדי שמיים נעצור את התחלואה. לצערי, כיוון שהממשלה הזאת לא עובדת, אנחנו מצפים ומייחלים לנפילתה.

תודה רבה, אדוני חבר הכנסת בן צור. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה, יעלה ויבוא, ואחריו, חבר הכנסת יצחק זאב פינדרוס. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, עמד פה שר האוצר, יכול להיות שהאווירה של ראש השנה קצת מטעה אותו, והתפלא על כך שבעצם התקציב הולך לעבור בכל כך הרבה שקט. אז יש איזה ביטוי כזה: אם זה הולך כמו ברווז,

אבל כן, זה נראה כמו בת יענה. אדוני היושב-ראש, אנחנו מדברים על ממשלה שטומנת את ראשה בחול, פשוט טומנת את ראשה בחול, ממשלת הכול טוב, ממשלת בת יענה. אני לא חשבתי שהתקציב הזה לא יעבור, פשוט לי שהוא יעבור, כי אתם תעשו הכול, איך אומרים החבר'ה?

פשוט תמכרו את הכול בשביל לשרוד, ותספרו לכולם, בעיקר לעם ישראל, שהכול טוב. בתי החולים הציבוריים, היה הסכם, הכול היה סגור,

מתנהגים בהפקרות מוחלטת, הכול טוב.

הקורונה נמצאת היום בשיא, לא היינו בשיא כזה. משהו מטורף. המזל הוא שיש פה את החיסון השלישי, שעוד ככה מצליח לעשות משהו, אבל הכול טוב, אנחנו עוצמים עיניים. אפס הרתעה בעזה, שפל שלא הגענו אליו שנים. חייל צה"ל נהרג בצורה זוועתית, אפס תגובה, אפס תגובה, אפס הרתעה. הכול טוב. קיבלת אישור ממתן כהנא לדבר, הכול טוב. פשוט בושה לשמוע איך מתראיינים ומתארים לנו שהכול טוב. ממשלת הכול טוב, ממשלת בת יענה. כל אחד ייקח איזה גימיק, ימכור אותו, יספר להם שהוא הקים איזה מאחז, יישוב חדש באביתר, ובצד השני ימכור את כל הארץ. זאת האסטרטגיה,

אבל אני גם אגיד את הדברים הטובים באמת, כי אני חושב שיש פה כמה חברי כנסת שעדיין יש להם קצת ערכים. אני מדבר על חברי חבר הכנסת רם שפע וחברי חבר הכנסת רם בן ברק, ואני אומר את זה כבן הגליל, כמישהו שגדל שם, חי שם.

אתמול ביקשו ממני לשלוח איזו תמונה כשהייתי ילד. חיפשתי באלבומים ומצאתי תמונה אחת שאני קוטף אגסים. אני מכיר את המציאות שהחקלאים חיים בה. עמד פה לפני כן שר האוצר, שמאוד התקשה עד אתמול ב-01:00 ללכת לסייר ולראות פעם מה זה חקלאות בגליל. אז אני רוצה להודות גם לחבר הכנסת רם שפע וגם לחבר הכנסת רם בן ברק,

על המשמר ועמדו על כך שהרפורמה הזאת תוצא מחוק ההסדרים, ואני מקווה שתרד בכלל מהפרק.

כי בסופו של יום, אני מייד מסיים. לא, אני אומר שגם אלון שוסטר. בסופו של יום, סליחה?

כי בסופו של יום אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו נאבד את הערכים שלנו, וזה אפרופו מה שקורה פה עם בת היענה שלנו, אנחנו עלולים לאבד חלקים גדולים מארצנו. אני לא רוצה להיות יותר בוטה.

תודה רבה, חבר הכנסת אופיר סופר. חבר הכנסת יצחק זאב פינדרוס, ואחריו, חברת הכנסת אורית סטרוק. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו נמצאים כאן ערב ראש השנה, ועמד כאן לפני כשעה שר האוצר, הציג בפתוס את התקציב הכי חברתי של מדינת ישראל וסיפר על המצב הקשה שבו הוא קיבל את משרד האוצר, והוא אפילו הביא נתון. אז יהיו לנו עוד כמה דיונים ואני איכנס במשך היום לפרטים, אבל אני רוצה קודם כול להתחיל עם דבר שקורה כרגע בתקציב החברתי שלו,

ברגעים אלו. ברגעים אלו חדרי הניתוח בירושלים סגורים, ברגעים אלו חדרי הניתוח בנצרת סגורים, ברגעים אלו חדרי הניתוח בנתניה ובבני ברק סגורים. חולים מירושלים נוסעים בפקקים לאיכילוב,

עם אמבולנסים.

לעבור את הסבל הזה כי אין בית חולים בירושלים שיקבל אותם. אתם יודעים למה? אז החטא הראשון מתחיל כשהייתה פה שרת בריאות, שכיהנה ב-2014, ממפלגה מסוימת, והעבירו חוק של שוד, ששדדו את בתי החולים.

הממשלה שהייתה אחר כך לא הצליחה להתגבר על כל הפשעים שעשו אז ב-2014, בחוק הגנבה. חתמו על הסכם, לא עשו שום דבר עם ההסכם הזה. אז עומד פה שר ואומר: אני חברתי. אתה חברתי? לשני מיליון אזרחים אין בית חולים להתפנות אליו היום ואתה חברתי? ובלי להיכנס לכל שלל הנתונים בכל התקציב בשלוש דקות, אני רוצה לשאול עוד משהו. עמד פה שר האוצר ודיבר על 11% גירעון, מהגבוהים בעולם. אדוני שר האוצר, גם גוגל אתה לא יודע לעשות? אתה לא יודע שהמדינות המתועשות הממוצע שלהן הוא 15%? אתה לא יודע שיש מדינות עם 20%? הממוצע הוא 15%, ואנחנו נמצאים ב-11.4%. גם את זה אתה לא יודע לעשות? מנותק לגמרי? שכחת שיש חקלאים? שכחת ששמת שלושה-ארבעה מיסים חדשים, אם זה גודש,

אם זאת שתייה מתוקה? את כל זה שכחת? שכחת שהחקלאים המסכנים שנמצאים בצפון ובדרום, על הגבול, הולכים בעצם לפשוט את הרגל? אולי תיתן להם מענק, כמו שנתת שוחד ב-2014, נתנו שוחד לבתי החולים ב-2014 והם התמוטטו כמה שנים אחר כך. את כל זה שכחת ואתה עומד ומספר לנו סיפורים? רבותיי, אמרתי את זה שלשום ואני אגיד את זה שוב: בראבו לכם, הצלחתם להדיח את נתניהו מראשות הממשלה, אין ביבי. הצלחתם להוציא את החרדים מהממשלה, אין ביבי. אבל למען השם, תקימו כבר ממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת יעקב ליצמן. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עומדים לדבר ולהצביע על התקציב, ואני רוצה לדבר על התקציב שאנחנו לא הולכים להצביע עליו, על התקציב של משכורות המחבלים. הצבענו עליו,

אני אז לא הייתי חברת כנסת, הכנסת ישבה ודנה דיונים שלמים וקיבלה החלטות והחליטה שאנחנו, שמדינת ישראל לא תאפשר לרשות הפלסטינית לשלם משכורות למחבלים, ותקזז מדי חצי שנה, מדי שנה, את משכורות המחבלים מהכספים שמועברים לרשות הפלסטינית. זה חוק שהכנסת אז חוקקה, נכון או לא נכון,

עכשיו בא בני גנץ, אבל זה לא באמת בני גנץ, כי הרי כל מה שהוא עושה הוא עושה בשליחות של נפתלי בנט, זה לא מקרה שנפתלי בנט חזר מארצות הברית עם בקשה לחזק כלכלית את הרשות הפלסטינית, ובאופן אקראי פתאום בני גנץ הולך להיפגש עם איש הטרור אבו מאזן. ומי שקרא לו איש הטרור, מי שקרא לו טרוריסט זה ראש הממשלה שלכם, נפתלי בנט, הוא שכינה את אבו מאזן טרוריסט ואמר שמי שמשלם משכורות למחבלים הוא טרוריסט. אז בנט חוזר מארצות הברית ושולח את בני גנץ, כאילו לא בשליחותו, להיפגש עם אבו מאזן. ואז ממציאים פטנט, פטנט נפלא, פטנט הדלת המסתובבת: אנחנו, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, נמשיך לפעול לפי החוק שלנו ונקזז את משכורות המחבלים, אבל בדלת המסתובבת נעביר לכם את אותו סכום בדיוק כדי לחזק אתכם, כדי שתוכלו לשלם משכורות למחבלים שרוצחים בנו. זה נשמע לך הגיוני? זה נשמע לך מוסרי? אני רוצה להגיד מה אמר נפתלי בנט על משכורות מחבלים. הוא אמר שהן מהוות "רוח גבית לטרור". הוא אמר שצריכים לקזז אותן כדי שרצח יהודים לא ישתלם. נפתלי בנט, איך שהוא נכנס למשרד הביטחון כשר ביטחון, הוא מייד עשה צעדים כאלה ואחרים כדי לתגבר את קיזוז משכורות המחבלים, ועכשיו מה? עכשיו, כשהוא הגיע לכיסא ראש הממשלה, הוא שולח את שר הביטחון שלו כדי לייצר דלת מסתובבת. מדינת ישראל במו ידיה תשלם משכורות למחבלים שרוצחים אותה, ממש באותם סכומים, כן? אנחנו מקזזים להם 600 מיליון שקל, ואנחנו ניתן להם 500 מיליון. זה ממש פטנט יפה. זה לא כתוב בספר התקציב בשום מקום, בשום שורה לא תמצא את זה. הכנסת לכאורה לא צריכה להצביע על זה, זה לא מעניין את הכנסת. יש כנראה איזושהי קופה קטנה של נפתלי בנט ושל בני גנץ שממנה משלמים למחבלים שרצחו אותנו ושעוד ירצחו אותנו.

ואנחנו הרי יודעים שהם מסתכלים בחוק.

גם לרשות הפלסטינית יש חוק, אתה יודע את זה? יש להם חוק משכורות מחבלים, המשכורות האלה משולמות לפי חוק. הן עולות מדי תקופה, משום שיוקר המחיה עולה, ומי שמממן את זה עכשיו, הדלת המסתובבת של נפתלי בנט. בושה, חרפה, כלימה, יריקה בפרצופן של המשפחות השכולות ובפרצופן של המשפחות השכולות שעוד יהיו כתוצאה מכך.

חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים אנחנו מתבשרים כל הזמן שיש ירידה במספר החולים הקשים. אין שקר יותר גדול מזה. נכון שיש ירידה סטטיסטית במספר החולים קשים, אבל לא מגלים לנו, והיו יומיים שמשרד הבריאות עיכב את הפרסום, שבמספר המתים יש עלייה דרמטית. אתמול היו 39 מתים ביום אחד, השם ישמור ויצילנו. אתמול, ביום אחד בלבד. אז כמובן שיש ירידה במספר החולים קשים, יש יותר שמתו. הרב-קו, שהוא דיבר עליו היום, הוא הסביר לנו שזה תקציב חברתי. הוא אמר שמעלים מיסים, נו, על שתייה קלה, מעלים מיסים על כלים חד-פעמיים, מבטלים את הרב-קו. זה הכול חברתי, שמבטלים. אני רוצה לתת לו עצה. כשהייתי סגן שר הבריאות בפעם הראשונה, ב-2009, מי שהיום מנכ"ל משרד האוצר, רמי בלינקוב, היה הממונה על התקציבים. אני התקפתי אותו. כשהוא אמר שהמצב קשה, אמרתי: אם לא היה תקציב והיינו מקבלים רק אחד חלקי 12, הממשלה הייתה מרוויחה. הוא התעמת איתי. הוא הביא אז הצעה לממשלה בחוק ההסדרים, אדוני היושב-ראש, תקשיב טוב: שישלם 50 שקל חולה אחרי שלושה ימים באשפוז על כל יום אשפוז. זאת ההצעה שהייתה בחוק ההסדרים: כל יום אשפוז אחרי שלושה ימים, 50 שקל. כשהיה תורי לדבר כסגן שר הבריאות, לא ידעתי אפילו איך להתייחס לזה. זה שיגעון כזה. אמרתי לראש הממשלה אז נתניהו שיש לי הצעה יותר טובה: שקל למעבר חצייה. כל מי שעובר במעבר חצייה, שקל אחד, נקבל יותר כסף. אז כמובן ירד הכול. אני מקווה שגם זה, שמעלים את ההשתתפות לרופאים, כל מיני דברים. מילה אחת על בתי החולים הציבוריים: המצב שלהם נורא ואיום, ואתן גם דוגמה למה זה. אם יש תוספת שכר לרופאים ואחיות שמגיעה להם בעקבות השביתה שהייתה,

גם בתי חולים ציבוריים צריכים לשלם את זה לרופאים. ההבדל בין ציבורי לממשלתי הוא שאצל הממשלתי הממשלה מכסה את הגירעון ובציבורי הם צריכים לשלם, אז אוטומטית זה מכניס אותם לגירעונות גדולים. הממשלה תצטרך, וחייבת, לתת את הדעת לכל בתי החולים הציבוריים. בירושלים בכלל אין ממשלתיים, אז בירושלים בכלל אוי ואבוי אם הם יתמוטטו, והם לא רחוקים מהתמוטטות. אני חושב שבזה צריך להתאחד גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה ולחפש פתרון לבתי החולים הציבוריים.

תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב ליצמן. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב, ואני גם מודיע על סגירת רשימת הנואמים. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, מכיוון שזה נאום ראשון שלי במליאה לאחר מותו הטרגי של חברנו סעיד אלחרומי, וכשנכנסתי למליאה, באמת אתה מרגיש בחיסרון שלו, וכמובן שהיינו בהלוויה. זאת אבדה גדולה לחברה הערבית בכלל ולחברה הבדואית בדרום, בנגב. אללה ירחמכ, יא סעיד. אדוני היושב-ראש, הייתי בבוקר בהפגנה של בתי החולים הציבוריים ושמעתי את מנהלי בתי החולים. ועכשיו, כבוד השר, הם מקימים אוהל מחאה, והם עומדים לשהות באוהל הזה מהיום, ואפילו בשישי-שבת, ואפילו בראש השנה,

ואני שואל אתכם, ושמעתי את שר האוצר חצי שעה, פעם ראשונה שאני שומע את ליברמן חצי שעה, בדרך כלל אני לא שומע אותו. שר אוצר מציג

מציג תקציב מדינה לשנים 2021 ו-2022, ויש בפיו בשורה: התקציב הכי חברתי בתולדות המדינה. אפרופו חוק הסדרים וחוק תקציב, אדוני היושב-ראש, אתה יכול להגיד לי למה שינו את הסדר במקרה הזה ואנחנו מצביעים על חוק ההסדרים לפני חוק התקציב? בדרך כלל מצביעים על חוק תקציב, שזה העיקר. תקציב המדינה הוא העיקר, חוק ההסדרים וההתייעלות הכלכלית באים על מנת לתמוך בחוק התקציב. אז לא במקרה משנים את הסדר, רוצים להבטיח קודם כול שאלה שמורדים, סוררים, מנסים לאיים שלא יצביעו על חוק ההסדרים, קודם תצביעו על חוק ההסדרים, אחרי זה תבואו לחוק התקציב. ואני שואל כאן וזועק לא רק את זעקתם של בתי החולים הציבוריים, הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה, שלושת בתי החולים בנצרת. אני אמרתי בבוקר בהפגנה: האם יימצא אותו חבר כנסת צדיק או חברת כנסת צדיקה?

אחד, אחת. חברת הכנסת ג'ידא זועבי, אנחנו מאותו אזור, עראבה, נצרת. עאידה, אה, אדוני היושב-ראש, התחלפת בינתיים. הפגנות. חולים, אוסאמה, אני רוצה להגיד, ג'ידא, אז אני אומר: רק תגידו, שבועיים אחרונים, שיחות אינטנסיביות, אבל מה קורה? לא, לא, לא צריך שיחות, רק הסכם.

כמו שעשיתם, ג'ידא, כמו שעשיתם, כמו שעשיתם,

כמו שעשיתם בחוק גיל פרישה,

לא, לא

למה לא אומרים לאוצר: אנחנו היום לא מעבירים את חוק ההסדרים עד שתעבירו את הכסף? אבל אמר מנהל בית החולים לניאדו, כן. תקשיב ברדיו ולא, שמעתי אותו, ראיתי אותו. אני לא צריך לשמוע אותו ברדיו.

רק סליחה, הוא שותף.

אמר שהוא, האוצר, העביר את הכסף,

האוצר אמר שהוא תקצב.

אנחנו שמענו את מנכ"ל, אבל היינו בוועדת הבריאות, שיין. אבל תראה, לא מכיר את הסכומים. שמענו, שמענו את מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב בוועדת הבריאות. הוא אמר: אנחנו תקצבנו סכום של 960 מיליון. לא, אמרו שהעבירו 300 מיליון.

תקצבו, אבל לא מעבירים. למה? צריך 960. כי אומרים עכשיו, קטי, למה את עוזרת לי? תאמיני לי, אני לא צריך את העזרה. לא, אתה יודע מה קורה, אוסאמה? הם לא מכירים את הנתונים. הם לא יודעים את הנתונים.

אני נותן לך תוספת קטי.

זה נכון, מגיע לך. אז אני אומר, הנתונים הם כל כך ברורים. יש הסכם מינואר: 960 מיליון. 960 מיליון. העבירו 530 מיליון, עדיין יש 430 מיליון. שיעבירו 300 מיליון, ריבונו של עולם, מה צריך? בינתיים דוחים ניתוחים, שולחים חולים הביתה. בתי החולים בנצרת, יש אנגלי, צרפתי ואיטלקי.

אבל ישראלי אין, כמו שאתה אומר, אדוני היושב-ראש. ישראלי אין. אבל לבתי החולים האלה לא נותנים, אין להם. שמענו את פרופ' מרין משערי צדק. הוא אומר: אני לא מקבל מנות דם מבנק הדם, כי הם רוצים במזומן, ספקים לא מעבירים תרופות. אדוני השר, עד מתי? אז אומרים: התקציב הכי חברתי. בבתי חולים ציבוריים, במקום שהחולים יקבלו את הניתוחים, במקום שהרופאים יהיו בבתי חולים, הם כל יום בהפגנות.

תעבירו את הכסף, תצילו את בתי החולים הציבוריים האלה. תודה רבה, חבר הכנסת סעדי, שזעק את זעקת בתי החולים. אורי מקלב, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, שר האוצר הבליח פה לאיזה חצי שעה לכנסת. פנים חדשות הגיעו לכאן, שלא נמצאו מאז הקמת הממשלה. הוא מגיע לדיון שהוא צריך להציג אותו, דיון על התקציב, וגם סגנו לא נמצא פה.

אנשים מנותקים, מנוכרים, זה לא מעניין בכלל. עומד פה שר האוצר ומדבר על התקציב החברתי, הבשורתי, הכלכלי-מאוד, הממנף דברים. לפני כנסת ריקה הוא דיבר. גם חברי סיעתו, חלקם אפילו הגיעו בסוף. כנסת ריקה שמכבדת, איפה הקואליציה, שצריכה לכבד תקציב ראשון אחרי הרבה שנים שהם היו באופוזיציה? לכבד אותו. הם לא מאמינים, בגלל שאי-אפשר להאמין. אתה זורה חול בעיני הציבור, ואתה בא ואומר להם, עומד פה בכנסת עם דפים, זה מאוד קל,

וחוזר על איזה מנטרה שאין לה שום בסיס. איך אפשר להגיד שיש לזה בסיס כשהרקע להגשת התקציב הזה, כפי שאמרו קודמיי, זה ההפגנות? כמה זמן לקח לנו להגיע לכנסת? הפגנות ממגזרים שונים בציבור ובכלכלה הישראלית שמפגינים פה על העוולות שעושים להם, על זה שלא שומעים אותם. מנהלי בתי חולים, רופאים בכירים, מה שהם צריכים לעשות בתקופה הקשה הזאת של הקורונה, זה מה שהם צריכים?

יש מדינה בעולם שבה היו עכשיו פוגעים בבתי חולים? מנוכרים. על מה הם מדברים? אין אחד שיודע לתת תשובה אחת שהיא עניינית. היינו בפורומים כאלה

מה הם מבקשים, תוספות? הם מבקשים השוואה למה שהממשלה עצמה נותנת לבתי החולים שלה. על זה אנחנו מדברים, לא מבקשים שום דבר אחר. ועומד כאן, ואומרים כאן ובאים כאן, והבשורה היא בסוף, מילות ההרגעה הן בסוף. חברי הכנסת היקרים, אני מצטט את שר האוצר כמעט בציטוט, בין הקריאה הראשונה לשנייה אנחנו נהיה קשובים לחברי הכנסת, נחלק תופינים, מה שאתם רוצים. אל תשמע את חברי הכנסת, תשמע קודם כול את הציבור. ואחרי שתשמע מה שהציבור אומר, עלי ידי חברי הכנסת נחלק את הדרישות שלכם, מבטיח לחברי הקואליציה,

עושה שקט בתוך הקואליציה: אנחנו נחלק ואנחנו נסדר אתכם בין הראשונה לשנייה, שכל הממורמרים, העיקר שתצביעו עכשיו. זה מה שאנחנו אומרים. ובסופו של נאום אומר שר האוצר, עומד פה בפליאה, כולו מדושן עונג על השקט שהוא העביר את התקציב, או בכל אופן הציג את התקציב, ואומר: אני באמת מתפלא. אומר כאן שר האוצר, אדוני היושב-ראש: אני מתפלא על השקט שיש פה. וכבר אנשים מאמינים. התשובה היא אחת: כמו שאמרו יועציו של אותו רודן שגזר גזרות על בני עמו כל הזמן, באו אליו ועוזריו ואמרו לו: הציבור מפגין, הציבור כואב ובוכה, מודאג מאוד, סובל מאוד. והוא נשאר אדיש. ואמרו עוד פעם: אבל תראה מה שקורה, והוא גוזר עוד גזרות ועוד גזרות. הוא אומר להם: רבותיי, עוזריי היקרים, כשהם ישתקו,

כל זמן שהם צועקים זה בסדר, כשהם ישתקו, שר האוצר, אתה אמרת את זה, לא מישהו אחר. הציבור כבר שותק, כאן שותקים, אין כבר מה להגיד כשאתה מנותק.

התקציב הזה מלא, אפשר להוכיח את החורים והבורות השחורים שיש בתקציב הזה. יש לנו כמה דברים, אנחנו נדע להגיד בדיוק ולהוכיח גם בנושא של בתי החולים והבריאות בכלל, קופות החולים באופן כללי, על החקלאות ועל הנכים שהם פוגעים ועל גיל הפרישה. ועל המעונות. עומד כאן שר האוצר,

ובא ואומר: אנחנו עוזרים לנשים המוחלשות, נשים מוחלשות, עם גיל הפרישה או לא. איזה נשים מוחלשות? אימהות לארבעה ולחמישה ולשישה ילדים שיוצאות במסירות לעבודה, במסירות עושות את זה, מקריבות הכול מהדברים האישיים שלהן כדי להביא טרף לביתן, לטפן. אותן אלה, אז מה יש כאן בתקציב? הן לא יקבלו מעונות. מה הן עשו רע?

עובדות לפרוטות, יוצאות שלושה חודשים אחרי הלידה לעבוד, הן לא יכולות לקבל פתרון וסידור של מעון,

בגלל מה? הבעל שלהן ככה, הבעל שלהן אחרת. מה זה קשור בכלל? איך קושרים דברים כאלה? באיזו אכזריות אפשר לבוא לנשים האלה ולקחת את פרנסתן, לא לתת להן את האפשרות ולהוציא אותן, לשלוח אותן לעוני מחפיר כשהן לא נמצאות שם? אתה זה שמביא אותן. איזו בשורה? אין מדינה, אין כלכלן בעולם שיבוא להגיד שיש כאן איזו תפיסה כלכלית, תפיסה חברתית,

אין אחד שיבוא ויגיד את זה עם אחריות, שבא להפסיק ואומר: אנחנו משוועים לידיים עובדות. הידיים העובדות נמצאות פה, גם אלה של האימהות שעובדות, גם של ציבור שלם כמו הציבור החרדי שאני מייצג אותו.

רצינו להביא מתכנתים מחוץ לארץ. יש פה, מתחת לפנס. רק רצון ורק שלא יהיו מנוכרים ולא יהיו אכזריים.

חיים ביטון, חבר הכנסת,

יואב קיש, איננו. חבר הכנסת יולי אדלשטיין. אני נותן לו ארבע, כי הוא היה יושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, לא זכור לי, אתה גם ותיק, אדוני, לא זכור לי שהרבה פעמים זכינו לדיון נפרד ולא לדיון משולב בקריאה הראשונה בכל החוקים האלה. אבל טוב, תמיד יש מקום לחידושים. ולא משנה, אני יכול לומר כמה מילים על התקציב. פורמלית זה עכשיו התקציב.

אני מגלה נדיבות. בעזרת השם, נדבר גם בדיון נפרד על חוק ההסדרים. אבל על התקציב מה יש לי לומר? אני רואה את הדיווחים, רואה את הגאווה של מערכות שונות על תוספת תקציב שהן קיבלו, ומציע להן, בלי פוליטיקה, בצורה הכי אובייקטיבית, המספרים לא משקרים, לבדוק מה הייתה התוספת הממוצעת לתקציב משרדים שונים, מערכות שונות, בעשור האחרון ומהי התוספת עכשיו. למשל, אם ניקח את מערכת החינוך, אז התוספת בתקציב הנוכחי, בעצם העלייה, היא 4%, וכל שנה תקציב החינוך, מסיבות ברורות ומובנות, עלה ב-6%.

מה שאנחנו רואים כאן זה קיצוץ ולא תוספת. דברים דומים אפשר לומר גם על מערכת הבריאות. שמעתי, בשמחה שמעתי,

את הדיווח על תוספת של 2 מיליארד שקלים, רק ששוכחים לומר שאם אנחנו הולכים לטרום-קורונה, מנטרלים את נושא הקורונה, התוספת, עם כל הגידול הטבעי והזדקנות האוכלוסייה, הייתה כ-9%. ועכשיו אנחנו עדים לתוספת של 5%, קרי במקום עכשיו לעזור למערכת הבריאות להשתקם ולהתחזק ולהתבסס עוד יותר, אחרי כל מה שהרופאים והרופאות והאחים והאחיות והמינהלה עשו למעננו בשנה-שנה וחצי האחרונות, אנחנו בעצם רואים קיצוץ ועוד ויכוחים אפילו על תוספת כוח אדם שניתנה למערכת רק לפני שנה.

אדוני היושב-ראש, מה לעשות, שבע שנים פגשתי כאן את חוק ההסדרים בתפקידי כיושב-ראש הכנסת, ואת עיקר הדברים אני רוצה לומר על חוק ההסדרים. אפשר לדבר על זה שעות, ואני ודאי שלא אעשה זאת, אולי בקריאה השנייה והשלישית, אבל אני מקווה מאוד שחלק מן הדברים עד לקריאה השנייה והשלישית יהיו כבר לא רלוונטיים. אני אתחיל ואגיד שכשראיתי את חוק ההסדרים פגשתי הרבה חברים ותיקים, ממש מפגש עם חברים ותיקים. פתאום ראיתי הצעות ורפורמות וחוקים, ב-2013 שר האוצר החדש דאז, ראש הממשלה החליפי דהיום יאיר לפיד, הגיע ללשכתי עם ספר עבה מאוד של חוק ההסדרים, ובשמחה התחיל להסביר לי על כל מיני רפורמות חשובות שצריך לעשות, למשל רפואה פרטית וההון השחור ועוד כהנה וכהנה. תראו, צריך לדעת שבחוק ההסדרים אתה יכול למצוא אולי דברים טובים, הצעות טובות, רפורמות טובות. אבל אני שואל: אלוקים אדירים, מה הקשר של ההצעות האלה לתקציב המדינה? אולי בכלל, אדוני היושב-ראש, נעשה נוהג חדש: פעם אחת בשנה, בתחילת השנה, תבוא הממשלה לכנסת, תביא איזה 150 200 חוקים, תשים את הכול על השולחן, תגיד לכנסת: יש לכם עכשיו חודש לדון בזה, ונצביע כמקשה אחת על רפורמה בקולנוע ועל העלאת מיסים, על צער בעלי חיים ועל רפורמה בתחבורה.

הרי זה בדיוק, מי שיקרא את חוק ההסדרים, זה בדיוק מה שקורה. אני יודע שאפילו הדברים לפעמים נשמעים יפה. בנקים, כן, הרפורמה בבנקאות שמוצעת כאן, כן, אה, בנקים זה כסף. כסף זה תקציב. חברים, אין כל קשר בין הדברים המוצעים לתקציב המדינה, לא רק לתקציב המדינה של 2021 2022, כי זה לכאורה מה שחוק ההסדרים צריך להבטיח, אלא לתקציב המדינה בכלל. רגולציה: שלוש וחצי שנים משרד ראש הממשלה, אני זוכר את השיחות האלה בלשכתי בשבתי כיושב-ראש הכנסת עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה הקודם לקודם לקודם, שהיה בא עם הצעות מאוד מעניינות, דרך אגב, בתחום של רגולציה. אני מציע לממשלה באמת לקחת את הנושא הזה ברצינות ולהביא אותו לכנסת בהקדם האפשרי, אבל בלי כל קשר לחוק ההסדרים, בלי כל קשר.

אדוני היושב-ראש,

נתתי לך תוספת יו"ר לשעבר.

אם כן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לך כך: יש דברים מינימליים ששייכים לתקציב המדינה הנוכחי. רוב הדברים בחוק ההסדרים לא שייכים לשום דבר. התוצאה של העניין הזה, ואני אמשיך את זה בדיון הבא בסבב הדיונים, התוצאה יכולה להיות אחת ויחידה: בכייה לדורות. נצביע כמקשה אחת, ואחר כך שנים רבות נעסוק בתיקונים של הטעויות שנעשו בחיפזון של ההעברה הזאת של חוק ההסדרים. תודה רבה.

חבר הכנסת יואב קיש, שוב, לפנים משורת הדין. שמת לב שאני מגלה נדיבות הבוקר?

אתה שובר את כל הסטיגמות האפשריות. אני נהנה לשבור סטיגמות, קטי. מתוך פחד מיואב קיש. יש טענה כזאת. בבקשה. תודה, היושב-ראש.

קודם כול אני רוצה לפתוח בברכות לשר החקלאות עודד פורר, שהבוקר הודיע שלפחות הנושא של מכסות הביצים וכל הרפורמה בשוק הביצים יוצאים מחוק ההסדרים, ובצדק. אין שום סיבה, אמר את זה לפניי גם,

כל נושא החקלאות צריך לצאת, הוא צריך לעבור בזמן ומסודר,

ולא בחאפ-לאפ ולא כלום. צעד ראשון בדרך היה לעשות את המהלך הזה של נושא המכסות של משק הביצים. מדובר בציבור שנמצא על קו הגבול, שאין לו דרכים רבות אחרות להתפרנס, בשוק מצומצם שאני חושב שכל היקפו הוא 2 מיליארד שקלים, ובחגים וכשצריך יש פתיחה חופשית ליבוא, ולמעשה, אפס אפקטיביות לצורך של כניסה לניהול מסוג אחר, ולכן אני מברך על ההחלטה.

פה אני רוצה לומר לגבי כל התקציב וחוק ההסדרים עצמו שני דברים מרכזיים:

כמו שקיבלתם מדינה כמעט בלי קורונה, מספרים אפסיים, מחוסנת, במצב הכי טוב שיכול להיות, אותו דבר קיבלתם משק עם רבעון הכי טוב אי פעם, התאוששות מדהימה של המשק הישראלי ממשבר הקורונה, צמיחה בשיא כל השיאים, ואתם קיבלתם הזדמנות לקחת את המשק המצוין הזה, לפתוח חסמים, להזניק אותו לצמיחה ולתת בשורות. מה בחרתם לעשות? במקום בשורות, גזרות. לחנוק את המשק. היה פה פעם חבר כנסת שדיבר על תוכנית סינגפור,

איפה סינגפור ואיפה ישראל? אנחנו כבר לא מופתעים שבנט מספר סיפורים ועושה ההפך, ואחרי זה מתהפך, ועוד פעם, שבשבת ידועה.

גם את סינגפור הוא לא כתב. אל תיאלצי אותי לתת לו תוספת, קטי. לכמה אנשים אני יכול לתת תוספת קטי? קיבלתם משק מצוין, ובמקום להתכנס לכיוונים של צמיחה ולחזק במקומות שצריך, אתם הולכים לגזרות מיותרות. יש גם דברים טובים בתקציב,

לקחתם והוספתם לתוכנית ארוכת הטווח של בתי החולים בקריית אתא ובבאר שבע, וכך צריך ונכון, אבל יש כל כך הרבה דברים שאתם שוגים בהם. איך אתם, איך ליברמן, וחבל שאתה לא פה, שר האוצר ליברמן, איך אתה מעז להפר את ההבטחה שלך להעלות את שכר חיילי החובה? איך זה יכול להיות שכל סיעת ישראל ביתנו חתמה על חוק בכנסת הזאת, כולל אלי אבידר לפני שהוא נהיה שר לענייני כלום, להעלאת שכר חיילי החובה, ובסוף אתם יורקים לחיילים בעיניים? מפזרים כספים על כל לחץ פוליטי, שוחד פוליטי,

אני קורא לזה שוחד פוליטי, ולחיילי החובה, שהבטחתם להם, השר ליברמן הבטיח להם גם כשהוא נהיה שר האוצר: אני אעמוד במילה שלי, אותם אתם שוכחים. זו בושה. זה תקציב רע, ואנחנו נילחם בזה, ננסה לתקן, ואם לא נצליח, נעשה הכול כדי שאתם תיפלו. תודה, חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, מיש מווג'וד, עופר כסיף. אחרי עופר כסיף,

אחרי משה גפני, עאידה תומא סלימאן, אחריה, ווליד טאהא, יעקב מרגי ורוטמן. ברוך רופא חולים. תודה רבה. אני מקווה שעברתי את זה כמו שצריך. איך זה עבר עליך? איך הייתה המחלה? יש לי כמה שניות לנצל?

תוספת פוסט-קורונה סינדרום. אני רוצה לנצל את הבימה הזאת, אם כבר ניתנת לי ההזדמנות, ולקרוא לכל הציבור לא להאמין לכל מיני תיאוריות קונספירציה והבלים שיוצאים נגד החיסונים. החיסונים האלה הם חיסונים, אני לא אומר שאין תקלות ואין בעיות, אבל בהשוואה למחלה האיומה הזאת החיסונים האלה הם הכרח, הם הכרח, ואני מפציר בכולם לא להסס ולקחת אותם. המחלה הזאת היא מחלה שלא דומה לשפעת. היא לא שפעת חמורה. אין שום קשר בין שני הדברים. למרות שאני יודע שיש גם הבדלים בין אדם לאדם בחוויה של המחלה, זו מחלה קשה. הייתי שבועיים על הקרשים. אני מודה לכל אלה שכתבו לי ברכות, וגם לכל אלה שאיחלו לי לא לצאת מזה, לפחות התייחסו אליי. מכיר את התופעה. אני חייב להגיד שהשבועיים האלה היו שבועיים מאוד מאוד קשים, לא רק מבחינת חום גבוה והחמצן שהייתי זקוק לו. אני רוצה להודות כמובן מאוד מאוד לצוותים הרפואיים. מגיע להם. הם עושים עבודה באמת בלתי רגילה, בתנאים-לא-תנאים. הייתי באשפוז בית והיו מגיעים אליי פעמיים ביום,

אחות בבוקר ורופא בצוהריים, לתת לי עירוי ולבדוק. כל הכבוד. ואני חייב להגיד רק דבר אחד, אם כבר נתת לי את ההזדמנות, שאחת החוויות הגרועות ביותר, איך שאני עברתי את המחלה,

אני לא יודע אם הדברים האלה עוברים, הפכת להיות חבר קואליציה? כן. חבר כנסת זה מחלה יום-יומית. אתה אומר שזו מחלה טבעית שלנו. זה לא קורונה. זה לא קורונה, זה מחלת כנסת. עכשיו מתחילים את שלוש הדקות, עופר. הרבה בריאות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ממשלות רבות בעולם עמדו בעקבות הקורונה על חרפת הניאו-ליברליזם והבינו סוף-סוף את גודל כישלונו ונזקיו החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והמוסריים. לא בכדי יותר ויותר ממשלות משנות עתה את דרכן ומתרחקות מהמודלים המרושעים והאוויליים של מילטון פרידמן וחסידיו. ובמחוזותינו? כאן ממשיכה הממשלה בדרכן הנלוזה של קודמותיה. זו ממשלת שינוי? זו ממשלת מינוי, כזאת שכל קיומה מבוסס על מינויים וג'ובים. מינויים לטובת מה, לטובת צדק חברתי, לטובת שוויון, לטובת סיום הכיבוש והאפרטהייד והשגת שלום צודק? לא ולא ולא. הממשלה הנוכחית הפכה מאמצעי להשגת יעדיו של דמגוג ועבריין נמלט למטרה בפני עצמה, וכך גם התקציב וחוק ההסדרים האנטי-דמוקרטי הנלווה אליו הפכו ללא יותר מאשר כלים לשימור הסטטוס קוו הימני הקיצוני ביותר, סטטוס קוו של טיהור אתני בשטחים הכבושים, של פגיעה במעמדות המנוצלים ובשכבות המוחלשות, של אפליה כלפי האזרחים הערבים, של קיפוח נשים ושל ניפוח כיסיהם של הטייקונים. התקציב הזה הוא אנטי-חברתי בעליל. תמיכתן בו מצד סיעות הטוענות להיות חברתיות,

מרצ ורע"מ, אינה רק מבישה ומפנה עורף לתומכיהם, היא גם מסווה, עלה תאנה ולגיטימציה לימין הקיצוני שבשלטון. בכל העולם מכריזים על מצב חירום סביבתי שבו הממשלה מבקשת להעביר את האחריות הסביבתית והבריאותית לגוף ביורוקרטי חדש שישרת את הטייקונים ואת ההון הגדול, לא את הציבור.

נשר, בז"ן וחי"ל, המזהמים והמסרטנים, יקבעו בלעדית את המדיניות הסביבתית במקום גורמים מקצועיים הפועלים לטובת כולנו. מניעי ההון הרי ברורים, עוד רווח ועוד מיליון, ובריאות ילדינו לא חשובה. ואם לא די בפגיעה בעתידם הבריאותי והסביבתי של הדורות הבאים, הממשלה גם מחליטה להמר על עתידם הכלכלי ולהעביר את כל החסכונות הפנסיונים לשוק ההון, כך שבמקרה של משבר, החוסכים כל חייהם עלולים להישאר ללא פרנסה. כמובן שהנפגעים העיקריים גם פה יהיו המוחלשים ממילא. הממשלה רוצה גם שנצביע בעד ביטול הקרן להתחדשות עירונית, מה שיחזק את הרשויות החזקות ממילא, יפלה לרעה את הרשויות המוחלשות, בעיקר בפריפריה, מה שנקרא, ויגדיל את הפער המעמדי. ואיפה התקצוב של בתי החולים הציבוריים שבקריסה תחת עול ההזנחה הממשלתית במשך שנים והקורונה? איפה ההשקעה בחינוך ובמעונות היום המפוקחים ובתנאי ההעסקה של המחנכות? עוד חצי דקה.

איפה התמיכה בדיור הציבורי ובמגורשי גבעת עמל ואבו כביר, שיישארו ללא קורת גג? אבל פנסיות מנופחות לגמלאי צבא צעירים יש. מעבר לשחיתות שבכך וליריקה בפרצוף של המוני ישראל, הרי שיש בהחלטה זו התעלמות מוועדת ברודט, שקבעה עוד ב-2007 שמערכת הביטחון מבצעת מניפולציה בנתונים כדי לזכות בתוספת תקציב וכי יש לקצץ משמעותית בתקציב הביטחון.

משפט אחרון, ברשותך. חברי הכנסת, את התקציב שלפנינו על נספחיו יש להשליך לפח האשפה של ההיסטוריה, מוטב עם אלה שניסחו אותו, במריצות או בכל דרך אחרת. תודה רבה, אדוני.

ושוב הרבה בריאות. חבר הכנסת משה גפני, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אה, גפני פה. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אדוני השר, לא היו ימים טובים לאנשי משרד האוצר, ובעיקר לאגף התקציבים, כימים האלה. לא זוכר תקופה, וכי למה? הם יכולים להוציא מכל המגירות אצלם, אני מכיר את כל המגירות האלה,

להוציא מכל המגירות השטותיות ביותר, הרעות ביותר, את הגזרות שעושות נזק בל יתואר, להוציא את זה החוצה, לעמוד ולהגן על זה והכול בסדר. עומד פה שר האוצר, שלא מבין כלום בעניין הזה, ומעל כל הפקידים, והוא אומר: אין פה צעקות. אין פה צעקות בגלל שאין לאף אחד שום עניין לצעוק לו,

יודעים שהוא לא הכתובת. אז הוא עמד פה ודיבר, חברי הכנסת אפילו לא נכנסו כדי לשמוע אותו. פעם נאום של שר האוצר על התקציב היה אחד הדברים שהיו נתונים לוויכוח, מדברים. אני אתן לך דוגמה, אדוני היושב-ראש.

באו אליי. אני הייתי יושב-ראש ועדת הכספים, איש בכיר בקואליציה, לא באופוזיציה. הייתי בקואליציה, העברתי תקציבים, העברתי חוקי הסדרים. באו אליי למשל עם העלאת גיל פרישה לנשים. אמרתי להם: בסדר, אני בעד העלאת גיל פרישה לנשים. הבאתי את כל חברות הכנסת באותה תקופה וגם את חברי הכנסת.

אתה גם חתמת על החוק הזה. אמרתי: בסדר, אלה הדברים. קודם כול צריך לראות שאנחנו מסדרים את זה. לא שאתם מעבירים את זה פתאום באיזה חוק הסדרים עלום, בתוך מערכת שלמה, שיש איום שהממשלה תיפול ואחרי זה נדבר. את ה"אחרי זה נדבר" אני מכיר בעל פה. אמרתי להם: לא באלף רבתי. בניתי על חברי הכנסת בקואליציה, האמת, בעיקר חברות הכנסת. אני הייתי איתן גם בישיבה בזום לפני כמה ימים. הייתי גם בישיבה בוועדה אצלך, עאידה. היינו בדיון, וחתמתי על מה שביקשו ממני, וזה בצדק, שזה לא יהיה בחוק ההסדרים, בגלל שזאת מהפכה חברתית. זה לא סיפור של מה בכך, שיהיה יותר כסף לנשים עניות או פחות כסף לנשים עניות.

יהיה להן פחות באופן דרמטי, מפני שקצבת זקנה הן כבר לא יקבלו, נשים שיצאו מהעבודה, נשים שהיו במקצועות שוחקים.

הכנסת גפני, אני ישבתי בוועדה הציבורית של כחלון. לא סוכם, הכול היה בסדר. לא ידעתי שהיית בוועדת,

שהיושב-ראש ייתן לי, אני מוכן לדבר על זה עשר שעות. תודה רבה. לא ידעתי שהיית חברה בוועדה הציבורית שכחלון הקים, שהוא היה צריך להקים על פי חוק. הוא הקים את הוועדה הציבורית, הגיעו מסקנות של הוועדה הציבורית, הוא הביא לי במכתב את המסקנות של הוועדה הציבורית והוא אמר: תחליט אתה. זה מה שהוא אמר. הוא ידע שאני לא אסכים לקבל את המסקנות של הוועדה הציבורית שבהן מעלים את גיל הפרישה ואחרי זה מדברים על נשים עניות. הוא ידע שאני לא אקבל את זה,; גם אמרתי לו. עכשיו, לא אמרתי את זה בהסתר באיזשהו מקום, אמרתי את זה על השולחן לפני כולם. החתמתי את כולם על הצעת חוק. אני הייתי במעמד כלכלי מאוד בכיר בקואליציה. לא באו ואמרו לי: בגללך הממשלה תיפול. שאלתי את אחת מחברות הכנסת עכשיו: מה קרה לך? את אישה חזקה. מה את פתאום מסכימה לזה? את יודעת שזה עוול. היא אומרת לי: אמרו לי שבגללי הממשלה תיפול. מה הממשלה תיפול? מה, אתם מפחדים מליברמן? ממי אתם מפחדים?

תבואו, תסתכלו לו בפנים ותגידו לו: הכול בסדר. מעלים את גיל הפרישה, נדון בזה בחוק נפרד. אדוני היושב-ראש, אני יכול, יש לי יום שלם בשביל לדבר על העניין הזה, אבל אני רוצה רק חלק קטן, כדי לא לגלוש בזמן.

גלשת. היום אני מגלה נדיבות. אני רק לא זוכר מקרה כזה, באמת, שהיה בחוק ההסדרים. אני עוד אדבר על הדברים, על הרפורמה בחקלאות ועל הרגולציה. נותן לך דקה, תוספת פינדרוס. לא, אבל אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך על הנדיבות. אני מסיים. שמישהו יסביר לי על חוק הסדרים, הרי זה דבר נורא ואיום. אני נמצא פה כל כך הרבה שנים. חוק ההסדרים היה איזה דבר שהיה לו איזשהו קשר לתקציב. שמישהו יסביר לי: מה קשור הנושא של הכשרות לחוק ההסדרים? אומרת הממשלה בחוק ההסדרים,

כי חוק ההסדרים לא כשר במקור.

חוק ההסדרים לא כשר במקור. זה נכון, אבל זה סיפור בפני עצמו, וזה נכון. אבל הממשלה שמביאה את חוק ההסדרים כותבת: מה ההשלכה התקציבית של הכשרות? אין השלכה תקציבית. מה ההשפעה על תקני כוח אדם? אין השפעה על תקני כוח אדם.

אין תקציב אין כלום, מה זה קשור לחוק ההסדרים? אתה רוצה לעשות רפורמה בכשרות או רפורמה באי-כשרות,

תתמודד עם העניין הזה. תעמוד מול חברי הכנסת שידברו רק על זה, ולא על זה שאם אתה מצביע נגד הסעיף הזה בחוק ההסדרים, הממשלה נופלת. שתיפול כבר הממשלה הזאת. זה התקציב הכי אנטי-חברתי שהיה במליאת הכנסת שאני מכיר 33 שנה. התקציב הכי אנטי-חברתי. נדבר עוד היום.

עאידה תומא סלימאן. מושיק, יישר כוח. כי הוא עשה סימנים כל הזמן: תן לו, תן לו. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, תרשו לי רק בהתחלה לפתוח בזה שזה הנאום הראשון, פעם ראשונה, שאני נמצאת במליאה לאחר פטירתו של חברנו והקולגה שלנו, המנוח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אבדה כבדה לכולנו ואבדה כבדה, אני חושבת, לא רק לעשייה בתוך הכנסת אלא לכלל הציבור הערבי, ובמיוחד בנגב. סעיד היה לא רק נציג של האוכלוסייה הערבית, אבל הוא נשא בליבו, שכנראה לא יכול היה לשאת את כל העוולות שנעשות לציבור בנגב, ליבו לא יכול היה באמת להמשיך לתפקד. אבדה גדולה.

ולמשפחתו הסבלנות והנחמה.) אללה ירחמו. אני מתחיל מחדש. אני שואלת את עצמי, כאשר מגישים לנו את ערמת הספרים האלה ואת הדיסק-און-קי עם כל החומר: באמת? רציניים? ככה מתדיינים על תקציב מדינה ועל חוק הסדרים עבה במיוחד, מלא בכל מיני מה שקוראים לו רפורמות או שינויים כלכליים מהותיים, שנוגעים גם בחיים היום-יומיים של הציבור? אני חשבתי כל הזמן שהדרך להתאושש ממשבר כלכלי חמור כמו זה שעברנו בשנה האחרונה, וזה ידוע בכל העולם, כמעט שנתיים עכשיו, חייבת להיות בהשקעה ציבורית משמעותית באזרחים. התקציב הזה עושה את ההפך לגמרי ממה שאנחנו חושבים. במקום להכניס את היד עמוק לכיס ולפתח את השירותים כדי לתמוך בציבור הרחב, ובמיוחד בקבוצות המוחלשות, הממשלה דווקא עושה קיצוץ רוחבי. היא עושה קיצוץ רוחבי כמעט לכלל השירותים שצריכים להגיע לאזרח הפשוט, ודווקא מחזקת את אלה שיש להם: את העשירים, את ההון. שוב אנחנו רואים ממשלה שמקושרת עם ההון ורוצה לחזק אותו. אפילו אין עלייה של פרומיל אחד במיסוי על החברות הגדולות. לא נוגעים בהן. נוגעים רק בציבור המוחלש. כולם חושבים שמה שמעניין ואמור לעניין את חברי הכנסת הערבים זה רק לדבר על התקציב שמוקצה לאוכלוסייה הערבית. שוכחים שמעצם העובדה שרוצים לשלוח אותנו לדקדק רק בתקציב של האוכלוסייה הערבית בעצם מאששים את העובדה שלא מתייחסים לאוכלוסייה הערבית כאל אזרחים שווים. כאזרחים שווים אכפת לנו מכל סעיף בתקציב הזה, כי בסופו של דבר מי שפוגע במוחלשים, מי שפוגע באזרח הפשוט, קודם כול פוגע באזרח הערבי, כי ידוע שהאוכלוסייה הערבית היא הקבוצה הכי מוחלשת במדינה הזאת, אז אם פוגעים באזרחים, הפגיעה נגדנו היא כפולה. ולכן, כן אכפת לנו. אכפת לנו כאשר מקצצים, וכאשר בתי החולים שמשרתים אותנו חייבים עכשיו לצאת למאבק כדי לקבל כסף שהתחייבו לו בממשלה. זאת כבר בושה. חגגנו לפני שבועיים שיש תוספת תקציבית למשרד הבריאות, 2 מיליארד. כולם שכחו כמה מוסיפים למה שנקרא משרד הביטחון במקביל. בזמן שביטחוננו מעורער בעיקר בגלל מגפה, והצורך הוא לתמוך במערכת הבריאות, דווקא התוספת הכי גדולה היא למשרד שמוביל מיליטריזציה ומלחמות, דווקא במצב הזה. פוגעים בנשים מוחלשות, אבל מוסיפים תקציבים ופנסיות לגנרלים. אם זו לא הקלישאה הידועה של ממשלת גנרלים והון, אז אני לא מבינה כלום. מאוד חרה לי לשמוע היום בבוקר, כאילו זה ניצחון, על המתווה, לא בעניין גיל הפרישה של הנשים, אלא שלילת קצבת הזקנה מנשים. זה מה שקורה, ועוד קוראים לזה "שוויון מגדרי". כל מה שהגעתם אליו, האוצר ידע שצריך להגיע אליו, כי הוא כבר הגיע אליו במשא ומתן הקודם על עניין גיל הפרישה, כאשר חבר הכנסת גפני וחברות כנסת ואני כיושבת-ראש הובלנו את המאבק הזה, הובלנו את המאבק, וזה עוד היה חוק נפרד. למה הרמתן ידיים, חברות הכנסת מהקואליציה, והרשיתן שזה יישאר בחוק ההסדרים? למה עשו מכם גושפנקה לחוק הזה כאשר אתם מסכימים שזה יעבור בחוק ההסדרים? הרי המטרה היא שנקיים דיון רציני, עמוק,

עניין כזה חשוב.

אתם נתתם את ההכשר להמשך העוולה הזו נגד נשים.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת שמחה רוטמן,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני תמה. אנחנו מדברים על חוק שמשחק עם המספרים, משחק עם המתמטיקה, מנסה להגדיל את מסגרות ההוצאה של המדינה. לכאורה זה נושא די משעמם ודי יבש, חוץ מזה שמשמעותו כמובן היא צ'ק פתוח לממשלה להגדיל את הגירעון, להכניס את הילדים שלנו לחובות, והכול כדי לממש את ההסכמים הקואליציוניים, את הג'ובים, את התפקידים. שנים רבות,

כל דרישה קואליציונית קיבלה את הכותרת "סחטנות". פתאום דרישות קואליציוניות זה בסך הכול דבר לגיטימי. אבל אני לא רוצה להתמקד בזה. אני התעניינתי דווקא בסמל שהופיע מעל הדפים. אני לא יודע אם אנשים רואים או יודעים איך נראית חוברת של הכנסת עם חוקים, יש מעל סמל כזה משונה, עם מנורה וענפי זית לידה, שזה הסמל של מדינת ישראל, וזה קצת הטריד אותי, כי אני לא כל כך מבין מה הקשר בין הצעת חוק ממשלתית לבין מדינת ישראל. הממשלה הנוכחית, הרגיעו אותנו שכאשר שר הביטחון גנץ נוסע להיפגש עם אבו מאזן הוא לא יקים מדינה פלסטינית, אפשר להיות רגועים, ואני אומר: הרגיעו אותנו בצדק. למה הפלסטינים צריכים שתי מדינות? יש להם כבר מדינה אחת, יש להם מדינה בראשות מנסור עבאס, שנמצאת פה.

כמה חזירות אפשר, ארץ כל כך קטנה, שתי מדינות פלסטיניות? יש כבר מדינה פלסטינית אחת.

חשבתי שאולי מאחר שכל שר עושה מה בראש שלו, אז רק הממשלה של גנץ מקדמת מדינה פלסטינית, אולי עם מנסור עבאס. אבל אולי יש אנשים אחרים בממשלה שלא רוצים מדינה פלסטינית. ואז אני רואה שהממשלה הפלסטינית של מדינת ישראל מעבירה לממשלה הפלסטינית השלישית, שיושבת ברצועה, כבר שלוש מדינות פלסטיניות, היא מעבירה חומרי בנייה, כדי שהם יוכלו לשקם, אני הוספתי, אדוני היושב-ראש, זה מאוד מפריע לי.

אני אשמח גם לטיפה תוספת.

אז המדינה הפלסטינית שפה, בראשות מנסור עבאס, מעבירה למדינה הפלסטינית של חמאס חומרי בנייה כדי שהם יוכלו לשקם את המנהרות, לייצר את הטרור, את החטיפות, חס ושלום את ההרג הבא של חיילים, של אזרחים. בסופו של דבר יש מדינה לבנות, המדינה שבדרך.

המדינה הפלסטינית היא עובדה, היא קיימת,

עומדים בראש הממשלה באופן חלופי נפתלי בנט ויאיר לפיד, אבל באמת הממשלה הזאת מקדמת בכל הכוח אך ורק את האינטרסים של הפלסטינים, של הערבים, את האינטרסים של העם היהודי היא שכחה לקדם. והאינטרסים של הערבים שגרים בעזה, ביהודה ושומרון, ולצערנו גם בתוך שטח מדינת ישראל, לא עולים בקנה אחד עם האינטרסים של העם היהודי. האינטרסים שלהם זה לראות כמה שיותר יהודים מתים,

וזה דבר שאני לא אני לא יכול להסכים לו. תודה, אדוני היושב-ראש. הערבים נתנו לך דקה יותר מהזמן המוקצב. לא, הערבים לא נתנו לי דבר, אתה נתת. ועכשיו אתה סיימת.

שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה לסדרן שדואג לבריאותנו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, במדינת ישראל אין תקשורת. יש פרבדה מגויסת שמייפה את המציאות כשמדובר בממשלת שמאל שמקדמת את ערכיה לכל רוחב החזית, שמבקרת את הממשלה רק כאשר מדובר בממשלת ימין, ועוברת לבקר את האופוזיציה כאשר מדובר באופוזיציית ימין. אנחנו בעיצומה של טרגדיה. מה שקורה עכשיו עם הנתונים, עם העובדות ביחס לקורונה, הוא פשוט טרגדיה. אנחנו עם שיא של כל הזמנים במאומתים אתמול, 11,187 חולים. מעל 90,000 חולים נכון להיום במדינת ישראל. 7,000 מתים, חצינו את הקו הנורא והמזעזע הזה.

633 חולים במצב קשה מאושפזים היום בבתי החולים, ועוד עשרות רבות עברו לאשפוז בבית, אז הסטטיסטיקות כביכול לא מכירות אותם. רק החודש הזה, אדוני השר, 599 אנשים נפטרו מקורונה, 599 עולמות מלאים, 599 משפחות. זה החודש הקטלני ביותר מאז חודש מרץ בשנה שעברה למניינם.

כי יש לנו ממשלת יחסי ציבור, שמה שחשוב לה זה להיראות טוב, שאין בה אומץ,

ובזה נמדדת מנהיגות, ביכולת לקבל החלטות לא פופולריות. ממשלה שגררה רגליים בשלבים הראשונים, אדוני השר, של ההתפרצות, ובמקום,

להקשיב לאנשי המקצוע, אתם הרי כל הזמן מדברים על זה: להקשיב לאנשי המקצוע במשרד הבריאות ולהטיל הגבלות רכות. אף אחד לא דיבר על סגר, אבל אם עוד לפני ההתפרצות הגדולה היה לכם את האומץ להטיל את ההגבלות הרכות, להחזיר את התו הירוק והסגול בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים, לא היינו מגיעים למספרים האלה.

יש חיסון שלישי, וגם ההחלטה עליו התקבלה הרבה יותר מדי מאוחר. ותראו בעיתונים ותראו במהדורות החדשות בטלוויזיה, אין מחדלים. תקשורת שידעה לספור את המתים יום-יום, שעה-שעה, ובצדק, כי כל אדם הוא עולם ומלואו, כי לא הפרנסה היא הערך המקודש, כי החיים הם הערך מקודש, נעלמה. בתי החולים הציבוריים בקריסה, והם בקריסה אמיתית, אדוני היושב-ראש, אני כבר מסיים, הם בקריסה אמיתית,

שבעה בתי חולים. הם עומדים היום בחזית המאבק, אנחנו יודעים.

ממשלת יחסי ציבור אתמול מתהדרת באיזה גימיק: 55 מיליון, כל עובד רפואה יקבל 1,000 שקל,

לצריכת תרבות.

אבל ככה נפתור את המשבר של מערכת הבריאות? מנהלי בתי החולים מאבדים את האמון בממשלה, במשרד הבריאות,

כלום. זאת לא ממשלת ימין, זאת לא ממשלת נתניהו,

אז חברים, לא הכול טוב. יש לנו ממשלה רעה, והחיים של כולנו בסכנה, והבריאות של כולנו בסכנה, ואני מציע לכולם להתעורר, להתעורר. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

תודה רבה. חברת הכנסת אלינה יאלוב,

חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת,

שערורייה קשה מאוד: שלשום בטלוויזיה דני קושמרו פונה לחיים בר לב,

לעמר בר לב, השר לביטחון פנים, והוא אומר לו שקצינים בדימוס אמרו לקושמרו, ואני מצטט: תן להם, זה אצלם, שיהרגו אחד את השני. כך קציני משטרה במדינת ישראל מתייחסים אל האזרחים הערבים. מה השר לביטחון פנים עמר בר לב עונה לו? לצערי, זה נכון. לצערי, זה נכון. כמה צדקנו. אבל ממש ממש לצערי, לצערי, אנחנו צדקנו. הלוואי שלא צדקנו. שערורייה נוספת, לפני חודש, יש קשר בין השב"כ לבין ארגוני הפשע המאורגן. דברים כאלה במדינה דמוקרטית, שבאמת חודרת לחיים של האזרחים שלה, אמורים להרעיד את אמות הסיפים של המדינה כולה, אבל זה לא קורה. אנחנו נדאג שהם כן ירעידו את אמות הסיפים של המדינה כולה. אם החיים של 20% מהאזרחים לא יהיו נורמליים, אז החיים של המדינה לא אמורים להיות נורמליים.

שלשום בוועדת המעקב קיבלנו החלטה לסגור את העורקים הראשיים של המדינה ביום חמישי הבא. אנחנו נעשה את זה. ברגע זה יש ישיבה של מזכירי המפלגות בוועדת המעקב, שאמורים להחליט על שביתה כללית, שביתה של ממש, שכוללת את הרופאים הערבים ואת כל הערבים שנמצאים בכל מקום ומקום במדינה, שביתה אמיתית, רצינית, שממש תשבית את המשק כולו. אם החיים שלנו לא יהיו נורמליים, אז החיים של המדינה לא אמורים להיות נורמליים. אם הממשלה לא דואגת לכך, אז אנחנו נדאג שזה מה שיקרה. אדוני היושב-ראש, לפני יומיים הייתי ביישוב ערבי בצפון. אמרו לי: ירו על הבן שלנו ופנינו למשטרה ואמרנו לה שהאחיין שלנו לווה כספים מהשוק האפור, אז פנו אליו, דברו איתו ותבינו ממי הוא קיבל את הכסף, אז מי אמור, מי זה יכול להיות, זה שירה עלינו. עד עכשיו עברו עשרה ימים ואף אחד לא פנה אליו. כי הם אכן מתייחסים אלינו במקרה הטוב כאל חצר אחורית, ובמקרה הרע, ויכול להיות האמיתי, מתייחסים אלינו כאל אויבים. לצערי הרב, אנחנו נדאג לעצמנו.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון רופא אופיר. זה נאום ראשון שלך, שרון? כן. אכן, אדוני היושב-ראש, זה נאום ראשון שלי. אומנם לא נאום בכורה, אבל זו הפעם הראשונה שאני כאן על הדוכן. לא רשמית זה יהיה בכורה. היא מישראל ביתנו, נכון? מישראל ביתנו. ישראל ביתנו.

אני מגלה נדיבות היום. היכרות, את יודעת, היכרות, כי היא שאלה אותך מאיזו מפלגה את. אני מתלוצצת. אני מתלוצצת. מותר גם לחייך פה במליאה, נכון? ואת היית עיתונאית ב-ynet? אני הייתי כתבת של ידיעות אחרונות הרבה שנים, של קבוצת ידיעות אחרונות, ועכשיו יש לי את הכבוד להיות כאן, בקודש-הקודשים של הציבוריות הישראלית. אז תודה, אדוני היושב-ראש. בבקשה, שלוש דקות. שלום לחבריי חברות וחברי הכנסת. ראשית, אני מבקשת לנצל את הבמה המכובדת הזאת וכאימא לשלוח מכאן ניחומים והשתתפות בצער לניצה ויוסי, הוריו של לוחם צה"ל בראל חדריה שמואלי, זכרו לברכה. בראל שלכם היה לוחם במג"ב, אבל הוא גם היה לוחם בחיים, הוא נלחם במשך תשעה ימים עד נשימתו האחרונה. ומכאן אני מבקשת: מי ייתן שמורשתו תמלא את ליבכם במעט נחמה. יהי זכרו ברוך. אני גם מבקשת לשלוח מכאן השתתפות בצער לחברנו חבר הכנסת דוד ביטן על מות אביו. אדוני היושב-ראש, אתה בוודאי יודע שחודש אלול הוא חודש הסליחות והרחמים, וישנם אנשים שזוהי הזדמנות מצוינת עבורם להרכין ראש ולבקש סליחה. ממי, אתם שואלים, לבקש סליחה?

הם יכולים לבקש סליחה ממערכת הבריאות, שבמשך שנים לא דאגו להעביר אליה תקציבים ראויים, לבקש סליחה מאלפי אנשים שמצאו את עצמם מאושפזים במסדרונות, או כמו ששר האוצר אמר רק לפני שעה, כשהוא הציג את התקציב, מאותן סבתות ששכבו במסדרונות בבית החולים בנהריה ובבתי החולים ברחבי הארץ, לבקש סליחה מרופאים טרוטי עיניים שהיו צריכים לבחור במי לטפל קודם.

או אולי לבקש סליחה ממאות אלפי נשים וילדים שחיים יום-יום, שעה-שעה, במעגל האלימות, ובמשך שנים, חוץ מאשר לומר להם מילים מכובסות,

עשו דבר כדי לעצור למנוע את הטרור שקיים אצלם בבית. הם גם יכולים לבקש סליחה על שהפקירו את ביטחון הפנים של מדינת ישראל, ששנתיים וחצי לא דאגו למנות מפכ"ל,

והפשיעה ברחוב הערבי הולכת וגואה, הולכת וגואה ופוגעת בכולנו, כן, לצערי, חברים, המילה "פרוטקשן" הפכה להיות חלק מהלקסיקון הישראלי, על שהעלימו עין במשך שנים ממאות אלפי כלי נשק לא חוקיים, על שבמשך 1,263 ימים ארוכים, ארוכים מדי, לא דאגו להעביר תקציב למדינת ישראל. את בקואליציה או באופוזיציה? לבקש סליחה על ששיסו ופילגו את העם, לבקש סליחה על חטא היוהרה. העם בישראל לא פראייר, העם ישראל זוכר ולא שוכח. אנחנו הגענו לכאן כדי לעשות סדר, אבל אני מציעה להם, בתפילת הסליחות אנחנו אומרים, אדוני היושב-ראש: "בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים".

בחודש הסליחות והרחמים, זאת ההזדמנות שלכם

ולבקש סליחה.

הקריאה שלך לקואליציה נקלטה היטב. הקריאה שלי, אני חושבת שהבנת היטב, ידידי האינטליגנט,

אולי תבקשי משר האוצר לעמוד בהסכם. חברתי, אני שמחה. יש הסכם חתום, רק צריך לעשות אותו, זהו, וזה נמצא אצל השר שלך. זה לא יאומן, אצל השר שלך. אני נורא שמחה. זה נאום ראשון שלה, נאום ראשון שלה. נכון, בגלל זה אני לא רוצה להגיד כלום.

זה נאום ראשון שלה. זה נאום של אופוזיציה לקואליציה. קטי, זה נאום ראשון שלה. נכון, בגלל זה, תפרגני, לא יכולתי להתאפק,

זאת תכונה נלווית אלייך. היא כנראה שכחה,

מה הם עשו 12 שנים, או שאולי לא עשו כלום. עכשיו, עכשיו תפתרו.

תפתרו עכשיו את הבעיות.

לימור מגן תלם, מיש מווג'ודה. סמי אבו שחאדה, תפדל, יא אבו נאג'י. (אומר בערבית:

הוא במקור מלוד, אבל הוא יפואי.

אתה תקבל תוספת יפו. תודה, אדוני היושב-ראש. זאת בטח תוספת גדולה.

אבו אל-כאמל.) מצב הרוח מרומם היום,

לא, כשאני בשלטון אני מגלה נדיבות. אני רואה, בניגוד למה שאנחנו רגילים אליו. בניגוד למה שקורה עכשיו, כן. כן, כן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, היום אנחנו נדבר על הקריאה הראשונה של תקציב המדינה.

כבר כמה חודשים, האמת, אנחנו שומעים בתקשורת שיש נתון אחד חשוב בתקציב המדינה, ולא בדיוק ידוע מה ואיך בדיוק, זה 53 מיליארד, 32 מיליארד, 29 מיליארד, שאיכשהו בסוף אולי יגיעו לציבור הערבי. הדיון נעשה מחוץ לקונטקסט. אתה שואל את עצמך: למה כולם מדברים על 30 מיליארד של הערבים? מה, היהודים לא מקבלים כלום בתקציב? התקציב של המדינה הוא נגיד 31 מיליארד, הערבים מקבלים 30 והיהודים מיליארד? אתה שואל את עצמך למה כולם עסוקים בצורה היסטרית, דרך אגב, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק: 32.5, 30, 53, מה כולל, מה לא כולל, איך זה עובד. מה, אין כסף ליהודים בתקציב? בתקציב הזה כמעט אין. או שמה שמניע את כל הדיון הזה זה שליהודים מגיע ולערבים לא? הרי אי-אפשר להבין למה מתעלמים מ-420 מיליארד אחרים בתקציב וכולם מדברים על ה-30 מיליארד.

למה 420 לא מעסיקים אף אחד?

כי מבחינת רוב מי שמדבר, הן בתקשורת, הן בכנסת, חלק גדול מהמפלגות, לערבים לא מגיע. 420 לכמה שנים? לשנה ליהודים, ו-30 הם לחמש שנים לערבים, ואולי יקבלו, כאשר מחציתם עדיין לא. כי יברקן לא ידע את זה. לא, הוא לא ידע. לא ידע. אני מניח שגם הוא חושב ככה. לא, לא, לא, זה לעשר שנים. הקפיצו את זה ל-53, העניין פה הוא מניע, אתה שואל את עצמך: למה הם לא שמים את הדברים בקונטקסט? למה כשמדברים על הכסף לא מדברים על כל העוגה? למה זה הרבה פחות ממה שמגיע להם, לאוכלוסייה הערבית, אזרחי המדינה? כולם יודעים שהם מקבלים הרבה פחות ממה שמגיע להם.

כל מה שיוצא בתקשורת זה העניין הזה. אתה שואל את עצמך: למה? מה מניע? מה מאחורי זה? מאחורי זה יש מנטליות גזענית שחושבת שליהודים במדינת היהודים מגיע, לאוכלוסייה הילידית, הערבים הפלסטינים במדינה, לא מגיע.

אחוז מאוד קטן מהתקציב הזה, שהוא הרבה פחות מהאחוז שלנו באוכלוסייה, מעסיק את כולם, אחרת אי-אפשר להבין את הדיון. הרי זה שטויות, יחסית. הרי בחמש שנים המדינה תנהל כמעט 2,250 מיליארד. סיימת, אבל, אני מסיים. אז אני אומר, מתוך הסכום הזה, אם אנחנו מדברים על ייצוג פרופורציונלי בתקציב, המספרים צריכים להיות שונים לגמרי. אז אני מבקש, חברים: מעכשיו והלאה, מי שרוצה להתייחס לתקציב, שיגיד כמה הערבים לא קיבלו, כמה הערבים עדיין לא יקבלו,

גם בתוך הממשלה הזאת, שממשיכה את אותה מדיניות. אנשים חדשים, מדיניות ישנה.

תודה רבה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

אללה ייתן לך בריאות,) מוסי רז, שמדי פעם מדבר על הכיבוש, למרות שהוא בקואליציה. תן כבוד, סמי, לפעמים הוא מדבר על הכיבוש, מוסי, חבר שלנו.

אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ראשית, אני באמת שמח על כך שמוגש תקציב. זה כבר הישג גדול. גם יאושר עוד מעט, וזה כבר הישג גדול. יש מה לתקן, אבל בכיוון הנכון. אני רוצה לדבר על בעיה מציקה מאוד, שצריכה להציק לכל אזרחית ואזרח במדינה, וזאת הפשיעה בחברה הערבית. חברינו בחברה הערבית ננטשו. מסוכן, חלקם פוחדים מאוד לחייהם, לחיי ילדיהם. רק ביום שבת נרצח ילד בן 18, חניך בתנועת נוער, מצטיין.

אדוני היושב-ראש, אתה פרסמת שלו היה יהודי, כולם היו מדברים עליו. בהחלט. אני לא יכול להזכיר שמות של נרצחים רק מתחילת השנה, ומי שרואה את התגובות ברשתות החברתיות, תגובות מגעילות ומכוערות של שמחה ושמחה לאיד, פשוט מבישות, מביישות אותנו כמדינה, מביישות אותנו כחברה. אבל הם מביאים בתוקף את מה שקרה כאן, כולם חשבו שאם זה יקרה לערבים זה לא נורא,

זה נורא גם אם זה לא יגיע ליהודים, אבל אני אומר לכם, זה גם יגיע ליהודים,

אי-אפשר לשלוט בו. הוא יגיע לכל מקום. ויש כאלה שכותבים כל מיני הבלים, כאילו זה בתרבות הערבית. אם זה בתרבות הערבית, מדוע זה לא היה כך לפני 20 שנה או 30 שנה, אדוני היושב-ראש? מה, שכחתם אז את התרבות שלכם? מדוע זה לא כך בירדן? מה, הם לא ערבים? בשטחים הפלסטיניים הכבושים,

הפלסטינים בשטחים הכבושים? איזה מין דיבורי הבל אלה? איזה מין דיבורי סרק? אנחנו כחברה, אנחנו ככנסת, הממשלה, כולנו צריכים להבין שנפל כאן מחדל עצום ב-10, 12, 15 השנים האחרונות שאפשר את הדבר הזה. לא ביום אחד ניתן יהיה להתמודד איתו, גם לא בשנה אחת. זה דורש שינוי בהתייחסות הציבורית של כולנו. זה מתחיל לקרות בתקשורת, אני חייב להגיד,

אני אוסיף לך. ראית אולפן שישי, חדשות 12? דני קושמרו אמר לעמר בר לב, השר לביטחון פנים, שהוא שמע מקצינים שלא מטפלים בפשיעה כי הם יורים אחד בשני, שימשיכו. והשר לא הכחיש את זה.

אני רואה אנשים שכותבים ברשתות החברתיות שהם שמחים שכך קורה, בלי בושה. לא, קצינים בכירים. ואני יודע שיש גם קצינים כאלה, לצערי הרב. כסגן השר לביטחון פנים לשעבר, אני יכול להגיד לך שהאמירה הזאת איננה נכונה, כסגן שר לביטחון פנים לשעבר אתה בטח מכיר את כל הקצינים ויודע מה שכל קצין אמר אי פעם. אתה יודע בדיוק מי דיבר עם קושמרו. אני לא מכיר את כל הקצינים, וכמוני,

אתה יכול להבין בעצמך שכמו שיש אלפים, אני ראיתי שיש אלפים שכותבים כך ברשתות החברתיות, ביטויי שמחה, אז לצערי יש כאלה גם במשטרה. ברור שזה מיעוט. ברור שזה מיעוט. הבעיה היא שאנחנו מתייחסים, כרגע עושה עוול לכולם.

יש קציני משטרה שעובדים מצוין מאוד. את פשוט כנראה כמו אלה שכותבים ברשתות החברתיות, לכן חשוב לך לומר את דברי ההבל האלה. מה אתה אומר? אתה ראית אותי כותבת?

כשאני אומר שזה מיעוט, אני עושה עוול לכולם? את לא יודעת להבדיל בין מיעוט לרוב? את לא יודעת להבדיל בין צודק ללא צודק? את לא יודעת להבדיל בין רשע לצדיק?

בוא תלמד אותי, את לא יודעת להבדיל בין מי שתומך ברצח למי שמתנגד לרצח? אתה מבדיל יותר טוב? אני רוצה להגיד שלא מתבטאים ככה. בושה וחרפה.

אנחנו כחברה, ימין ושמאל,

בוא נראה מה תעשו. אוקיי, לא 120 חברי כנסת, 119 חברי כנסת, הרציחות הן גם מהתקופות שלכם ם. צריכים להתגייס כדי לעצור את האלימות הזאת, שכולנו נפגעים ממנה. הרציחות הן מהתקופה של שניכם.

אחמד, הם חיים כל הזמן בעבר. הם לא עושים כלום בהווה, ואני מבטיחה לך שהם לא יעשו כלום בעתיד. ככה זה יהיה. משפט היסטורי של חברת הכנסת קטי שטרית. מיכל רוזין, בושה וחרפה. חברת הכנסת שפעם דיברה על הכיבוש. מה זה הציונים האלה שאתה מחלק עכשיו? תתרגל לשלטון החדש.

היום תהיה עוד נַגלה בערב. אחמד, אם תדברי על הכיבוש תקבלי עוד דקה. לא,

היום אני מגלה נדיבות לכולם, ללא קשר.

שמת לב שמאז שהתחלת, לקבץ חברי כנסת, מה ההסבר שלך? מעניין, כנראה.

שלוש דקות לפחות. אבל אל תעוף על עצמך יותר מדי. משהו נשבר פה, אני חייבת לומר. זה אלגורי, זה כמו כל מה שקורה בממשלה הזאת, הכול נשבר. היא הרימה לך ל-volé. לגמרי. האמת שהרמתי לך, אבל אתה לא תפסת את זה. לא רציתי פעמיים להגזים. קודם כול, האלימות בחברה הישראלית מושפעת מאוד מהאלימות בגדה המערבית, האלימות כלפי הפלסטינים שחיים תחת כיבוש. איך עוד פעם, זו הצבעה. איך הגעת

מיכל, באמת, א. אם את מאשימה את עצמך בכיבוש, זה יפה. בדרך כלל מאשימים את מפא"י בכיבוש, אבל בסדר. אם לקחת את זה על עצמך, כליכוד, זה יפה. קטי, סליחה. אתם נופלים לפח של מרצ עכשיו. במקום לדבר על התקציב, שהוא כולו פגיעה במוחלשים, בשכבות החלשות, אתם עכשיו מדברים על הגדה המערבית, הם אמורים לייצג תתייחסו, איפה מרצ? כל כך ציפינו לכם, שאתם תייצגו אותנו בממשלה,

איפה הנשים שעכשיו הייתם צריכים לדאוג להן? קברתם אותן. אני אוסיף לך זמן, מיכל. אני אשמח שתשמור על זכותי לדבר. בוודאי, בוודאי. כבוד הרב אריה דרעי, חבר הכנסת, השר לשעבר, אני איתך כל הלילה, עד הבוקר. אני עוד אדבר כמה וכמה פעמים, גם על התקציב, ואני גם אספר לך איך דאגנו לכל הקבוצות המוחלשות, מה ש-13 שנים של שלטון נתניהו ומפלגות הימין, כולל ש"ס, שבעיניי היא אחת החברתיות ביותר בכנסת, לא דאגו. אז אנחנו יכולים להתווכח, אבל אני ממש לא באתי לעלוב בך ולהתווכח ולהגיד לך,

אנחנו שמנו מיסים על כלים חד-פעמיים? אנחנו שמנו מיסים על חד-פעמי? סליחה, אנחנו נגד מיסים? מרצ מאז ומתמיד בעד מיסים, כדי להיטיב עם החברה. העלאת מיסים, אריה דרעי, מיטיבה עם המוחלשים בחברה ולא הפוך.

אבל תראו איך אתם לא רוצים לדבר על הסוגיה הכל-כך כואבת, כי לא נוח לכם, כי זה לא מעניין אתכם, כי אז מה אם נרצחו כמעט 80 בני אדם בחברה הישראלית. אבל זה לא הכיוון עכשיו,

זה אצל הערבים. למה זה מעניין אותנו שנרצחים ילדים ותינוקות

תדברו על הדיון, על התקציב,

בתקציב תדברי לבוחרים שלך, מה עם התקציב, למה זה בכלל מעניין אתכם? את מי זה בכלל מעניין? בואו נדבר על השטחים,

בואו נדבר על נתניהו, בואו נדבר על כלים חד-פעמיים, העיקר לא לדבר על האלימות בחברה הערבית, בגדתם בבוחרים שלכם. לא לדבר על הטרור שתחתיו הם חיים. הרי אם זה היה קורה בחברה היהודית, זה לא היה קורה לשנייה.

מפענחת 22% לעומת למעלה מ-70% בחברה היהודית. על מה אתם מדברים? אל תצביעי עד שיפתרו את הבעיה בחברה הערבית, תפסיקו.

יש פה אפליה קשה, יש פה עוני וקיפוח. צבועים. אתם סמרטוטים. ובכל העולם, כשיש עוני וקיפוח ואפליה וחוסר שוויון,

והאלימות הזאת היא תוצר של האלימות של הממשלה נגד החברה הערבית.

אני רק חייבת להגיד מילה למיכל. מיכל, שכחת עובדה אחת,

שכחת עובדה אחת, שאת הצבעת נגד הקמת ועדת חקירה על הפשע בחברה הערבית. את הצבעת נגד, אנחנו הצבענו בעד. זה טיעון חזק, מיכל. זה טיעון חזק. לא, לא, בוא נמשיך הלאה. אני רוצה לפתוח את הדברים שלי,

אני רוצה לפתוח את הדברים שלי ברפואה שלמה לאלעד בן ג'וליה, המורה שנפצע קשות בפרעות בעכו וברגעים אלו ממש עובר ניתוח ראש נוסף, אז בואו בבקשה נתייחס לזה,

תנחומיי למשפחת בראל חדריה שמואלי, השם ייקום דמו. ההגשה של התקציב, המועד שלה, התזמון שלה, מדהים בעיניי: יום אחרי פתיחת שנת הלימודים. ביום הזה אני מניחה שכולנו סיירנו, ביקרנו במסגרות החינוך השונות בכל רחבי הארץ. אני בחרתי לבקר במקומות שמשלבים ומכילים בתוך המערכות הרגילות את האוכלוסיות המיוחדות. לצד ההתפעלות וההתרגשות מהצוותים, מההון האנושי, המקצועי והחינוכי, פגשתי חוסרים רבים. החינוך המיוחד חייב שינוי מייד, השילוב, התקצוב, ההורים שנופלים בין הכיסאות ולעיתים קרובות שבויים ביד המערכת והיעדר אנשי מקצוע פארה-רפואיים כגון פסיכולוגים חינוכיים והתפתחותיים, עובדים סוציאליים ויועצות, בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה. אין השקעה בגיל הרך. רק השבוע הייתי בהפגנה של המטפלות והסייעות. פשוט אין. אין תוכנית ארצית לחוסן נפשי לכלל התלמידים, וגם לאלה שקשה להם אין די מענים. אנחנו הפכנו להיות רודפי ציונים. אני רוצה רגע להדגיש: אני חושבת שהחינוך למצוינות זה דבר חשוב, שציונים מעודדים קנאת סופרים וצמיחה,

ואבל חשוב, מה שמעניין היום את המערכת זה בעיקר הציונים, חמש יחידות מתמטיקה, לימודי פיזיקה, אנגלית ועוד, ומוזנחים הדברים שבאמת יכולים להניע קדימה את הדור הבא שלנו. הדרישה לחוסן לא סותרת את הדרישה למצוינות. להפך, היא הבסיס, ובוודאי שמסייעת לה. התקציב כפי שהוא מונח היום ממשיך להזניח ולהתעלם מהצורך הזה. אתמול הייתי בגבעת שמואל, בבית הספר קשר, שהוא בית ספר לחינוך מיוחד שנפתח רק השנה, הכול מכספי העירייה בלבד, בלי עזרה של משרד החינוך,

המנהלת שם קראה לנו סיפור, ואני חייבת להקריא לכם, "אי זקופי הקומה"; לא יודעת מי מכם מכיר אותו. מקור הפרנסה באי היה בתעשייה של קטיף פירות כתומים מעצים גבוהים. תוכנית הלימודים בכל בתי הספר התמקדה כמובן בצמיחה לגובה, כי ככל שהילד יגבה יותר, תעשיית הקטיף תהיה פורייה יותר. וכך, בסוף שנת הלימודים מדדו את גובה התלמידים. אלו שגבהו בממוצע קיבלו ציון ממוצע, אלה שגבהו מעל הממוצע קיבלו ציון לשבח, ואלה שלא גבהו מספיק ננזפו קשות על כך שלא השקיעו מספיק, שלא התאמצו, שלא היו מונעי מטרה. כשיצאו התלמידים לקטיף, אלה שהגיעו לגובה העצים, עסקו בקטיף הפירות הכתומים. אלה שלא הצליחו להגיע התחילו להפריע, גם בגלל הדימוי העצמי הקשה שלהם, שנפגע, נפגע קשות, וכמובן שהם לא הצליחו לקטוף מספיק פירות. תושבי האי המודאגים החליטו לשאול בעצתו של האיש החכם של האי. הציע החכם הצעה ראשונה: אפשר לנטוע עצים נמוכים יותר, שאליהם יוכלו להגיע גם הילדים הנמוכים, העצה השנייה הייתה שאפשר לספק סולמות כדי שהנמוכים יגיעו לגובה. שאלו אנשי העיר: וכיצד, מיכל.

וכיצד ניתן ציונים? האם ניתן לאלה שקטפו את הפירות מהעצים הנמוכים את אותו ציון כמו לאלה שקטפו מהעצים הגבוהים? האם הילד שקטף בכוחות עצמו יקבל ציון כמו הילד שנעזר בסולם? אמר להם האיש החכם, אני מסיימת:

זו שאלה חשובה. עליכם להחליט החלטה חשובה, במה אתם מעוניינים, בפירות או בציונים.

תודה רבה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת יבגני סובה, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי, בבקשה. אחריה חבר הכנסת אחמד טיבי.

קראתי, אבל אתה מבקש, אני אשקול את בקשתך בכובד ראש. חבר הכנסת דרעי, הדובר הבא הוא חבר הכנסת טיבי. אתה תדבר במקום חבר הכנסת טיבי, וחבר הכנסת טיבי ידבר במקומך בסוף.

כי קראתי את שמך בהתחלה ולא היית. אתה רוצה שאני אנהג לפי שורת הדין? לא תדבר. דיר באלכ. רק בגלל גפני אני נותן לך לדבר. לא לא לא, תן לו גם בגללי. מי יאתגר את חבר הכנסת טיבי כשהוא בסוף? תפדלי, (אומר בערבית: שלוש דקות.) שוכרן, דוקטור. ראשית כול, ברצוני כמובן לנחם את משפחתו של המנוח סעיד אלחרומי, גם הייתי בלוויה, גם פגשתי את המשפחה. הלוחם, הלוחם, אני מבקש. לא, סליחה. דוד, בבקשה.

אני מבקשת, please. דוד, לא מתאים, מה שהערת. למה? לא, אני מבקשת. אני מבקשת. זה לזכרו של סעיד אלחרומי, איש יקר, עם לב נקי, נשמה טובה, איש מקצוע, איש עם יושרה, איש שאני עבדתי צמוד אליו מאוד בחודשים האחרונים. אני מבקשת לכבד אותו.

השבוע נרצח אנאס אל ווחוואח מלוד. בן 18 היה במותו. מאז הרצח, תמונתו של הילד היפה הזה עוברת שוב ושוב אל מול עיניי. איך ייתכן שבקלות כזאת נרצח נער צעיר וחכם בן 18?

אנאס היה יכול והיה צריך להיות אחד ממנהיגי העתיד שלנו. תלמיד מצטיין. רבי גפני, אני רוצה לספר. רבי גפני, רבי דרעי, שלום. היא מבקשת את תשומת ליבכם. אני רוצה לספר לכם על אנאס, בן 18, שנרצח בשבוע הזה. הוא היה יכול להיות אחד ממנהיגי העתיד שלנו, תלמיד בן 18, מצטיין, שזכה לאות הוקרה מקרן רמון והיה צריך להתחיל בקרוב לימודי רפואה. איך ייתכן שבקלות כזאת נלקח נער צעיר? ולוקח איתו משפחה שלמה שכבר לא תחזור לתפקד. שנים רבות ביישובים הערביים מתחולל מסע של טרור, טרור שמבוצע על ידי משפחות הפשע ששולטות ברחוב הערבי. ב-2019 היו 92 נרצחים, ב-2020 הנתון מגיע כבר ל-113, והיום, נכון לעכשיו, אנחנו כבר עומדים על 80 נרצחים, רובם צעירים. אני עומדת היום כאן מולכם, חברי וחברות הכנסת, מבקשת את תמיכתכם ודורשת מהממשלה פתרונות. דורשת, כי אני מפחדת, אני מפחדת כמו כל אימא ערבייה, שיודעת שיש סכנה מיידית לילדים שלה כל פעם שאחד מהם יוצא לרחוב. אני דורשת מהמשרד לביטחון הפנים והמשטרה להתחיל לעבוד. די להתחבא מאחורי התירוצים הגזעניים של אלימות במשפחה או סכסוך חמולות. אנחנו כבר לא מקבלים את זה. המספרים מדברים על יותר מחצי מיליון כלי נשק שמסתובבים חופשי. זה פשע מאורגן, אבל אכיפה זו רק התחלה. יש לגייס את כל המערכות הציבוריות ומשרדי הממשלה השונים, שיבינו שבעיית האלימות והפשע לא מתחילה ונגמרת רק במשרד לביטחון הפנים ובתפקוד הלקוי של המשטרה. על משרד החינוך להבין שחינוך איכותי יעניק לילדים את היכולת להגשים את עצמם ולהימנע מלהיכנס אל עולם הפשע, על משרד התחבורה להבין שהמחסור בתחבורה ציבורית והאי-יכולת של צעירים לצאת מתחומי היישוב לעבוד זה קרקע פורייה לאותן משפחות פשע בגיוס חיילים חדשים, כן, כל הצעירים האלה נקראים "חיילים חדשים". ג'ידא, חלאסטי. יאללה, תוואני. אי-אפשר לדבר על מצוינות, על חדשנות, על תרבות, על מוזיקה, על אומנות ועל תיאטרון כשמפחדים לצאת מהבית. כל משרד ומשרד ממשלתי אחראי למציאות שבה אנחנו חיים. היום אני עומדת בשם הציבור הערבי ואומרת לכם שאנחנו לא יכולים לבד, רק עם עבודה משותפת של חברי כנסת מכל הצדדים, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, נוכל, ביחד עם משרדי הממשלה, לשנות את המצב הקיים. רק ביחד נצליח.

חבר הכנסת אריה דרעי, לפנים משורת הדין.

נפשית. אני לא ד"ר טיבי, שיודע לשלוף ישר נאומים. אני צריך להתכונן. אז תתחמם על הקווים ואחר כך. רות, בבקשה, חברת הכנסת רות לנדה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ב-2019 אמרנו: 92 נרצחים בחברה הערבית, ב-2020 אמרנו: 113, ב-2021, ואנחנו רק בחודש ספטמבר, אמרנו שעד כה 80. כיושבת-ראש השדולה למיגור האלימות והפשיעה בחברה הערבית, יחד עם חבר הכנסת מוסי רז, אני אומרת: אנחנו עכשיו בממשלה, אנחנו בקואליציה, והמחדלים של עשר השנים האחרונות, עכשיו עלינו ובידינו לתקן.

הגשתי מסמך לשרה אורית פרקש הכהן, לשרה לשוויון חברתי מירב כהן ולשרת הכלכלה, שעוסקת גם בסוגיית התעסוקה, והצעתי הצעה אחת אופרטיבית במסגרת חוק ההסדרים. מדובר שם על פתרונות תעסוקה לצעירים מהחברה הערבית מעל גיל 25 על מנת שזה יהווה תרומה משמעותית, חברים, הרב אריה דרעי, בבקשה, אנחנו מדברים פה על חיי אדם, למיגור האלימות והפשיעה באותה אוכלוסייה. אגב, אלימות ופשיעה משפיעות על החברה כולה. זאת החברה של כולנו, אין הפרדה בין חברה לחברה, הפרדה אמיתית. בתוכנית הממשלה 852 מיולי 2020 הוצבה כיעד העלאה של שיעור התעסוקה בקרב נשים בחברה הערבית, ומנגד אוכלוסיית הגברים לא הוגדרה כאוכלוסיית יעד.

אתם יודעים שבשנים האחרונות יש ירידה של 8% בתעסוקה של גברים ערבים?

דווקא אותם גברים, מגיל 18 עד גיל 25, הם הטרף הקל של ארגוני הפשיעה, ודווקא עליהם צריך להיות הזרקור. אנחנו צריכים לעשות את הכול כדי לעודד הכשרות ותעסוקה מגיל 18, לא מגיל 25. ואני אומרת לכולנו, קואליציה ואופוזיציה: חברים, זה לא ימין וזה לא שמאל. זה חיי אדם, וזאת החובה של כולנו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת רות לנדה על הדברים החשובים. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, זה הנאום הראשון שלי אחרי מותו של חברנו סעיד אלחרומי. אני מכיר את סעיד שנים רבות, אדם שלא קשה להיות חבר שלו. זה טבעי שאתה מתחבר לאיש, לרוגע שלו, לחריצות, לרצינות, לדבקות שלו במטרה. הנגב היה כל עולמו, והליכתו היא הפסד גדול, לא רק למשפחתו היקרה, שאני משתתף בצערה, אלא גם לכנסת כולה ולחברה בכללותה.

אדוני היושב-ראש, זה תקופה אני מלווה את מאבק בתי החולים הציבוריים, שבעת בתי החולים, שקורסים. בתי החולים קורסים. יש משהו הזוי בלראות מנהלי בתי חולים, רופאים ואחיות מפגינים ברחובות. מי שמביא מנהלי בתי חולים ורופאים להפגין ברחובות כדי לקבל תקציבים שיספיקו לספקים אחראי לכישלון המוסרי הזה. נחתם הסכם בקדנציה הקודמת, והממשלה הזאת לא מקיימת את ההסכם הזה, היא לא מעבירה את כל הסכום, ולכן, אם שמעתם את מנהלי בתי החולים, הם אומרים שיש מחסור כמעט בכל דבר. ספקים לא רוצים להתקשר עם בתי החולים, וניתוחים אלקטיביים, אלפי ניתוחים בוטלו. הבריאות של הציבור נפגעת. מי אחראי לדבר הזה? למה משרד האוצר ומשרד הבריאות לא באים לקראת הרופאים? את הפנסיות לאנשי הקבע, 1.2 מיליארד שקל,

אמרו, ב-45 דקות, אבל סכום קטן הרבה יותר אין כנראה לממשלה הזאת לתת לבתי החולים. ומהם בתי החולים האלה? ירושלים, שערי צדק, הדסה, לניאדו, מעייני הישועה, נתניה, בני ברק, שלושת בתי החולים בנצרת. הם משרתים כשני מיליון אזרחים, 20% מהמיטות. זו אוכלוסייה לא מבוססת, ויש כאלה שמרעיבים את בתי החולים האלה, מטפטפים להם תקציבים ומחזיקים אותם קצר. כמה חבל, כמה מביך, כמה מביש. אדוני היושב-ראש, שמעתי, ובזה אסיים, שכל מפלגה בקואליציה תפסה נישה, נושא חשוב, והתנתה את התמיכה היום בתקציב בהצבעה, למשל העלאת גיל הפרישה לנשים, למשל לובי החקלאות

אין אף חבר כנסת, אף מפלגה בקואליציה שאמרה: אם לא תפתרו את הבעיות של שבעת בתי החולים, לא נצביע עבור התקציב. אני אשאיר את האמירה הזאת מהדהדת, והיא אמורה להביך כל חבר קואליציה.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יעקב אשר. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הממשלה הסקטוריאלית ביותר מאז קום המדינה היא הממשלה הזאת. היא בנויה מכמה וכמה סקציות, והממשלה הזאת עושה סלקציה בין הסקטורים השונים, ורוב הגזרות של חוק ההסדרים, עברתי עליהן, מכוונות נגד הסקטור החרדי, נגד משפחות ברוכות ילדים שמשתמשות בכלים חד-פעמיים, נגד אימהות חרדיות, שלא יקבלו הנחה במעונות,

נגד תקציבי הילדים, בעד קוקה קולה, נגד המיצים האחרים. בעד קוקה קולה, נגד המיצים האחרים.

כי הילדים החרדים, אין להם כסף לקנות קולה, המיצים הממותקים האחרים זה שחיטה. וגם, אני לא רוצה להרחיב, כל השתייה המשכרת, המסכנת בכבישים, גם עליה הם לא מדברים, רק על השתייה של ילדים קטנים, שלא רק אצל חרדים, אבל רובה אצל החרדים. אבל מה שקורה ברגע הזה בשדה התעופה זה סלקציה שכל העולם כולו צריך להזדעזע,

לשבחן של תחנת גלי צה"ל והכתבת שלהם שהעלתה את זה, שאף אחד מהנוסעים לחוץ לארץ שיש לו תעודת תו ירוק לא נדרש לבדיקות מיוחדות, ואת היהודים הנוסעים לאומן, חסידי ברסלב, לקחו בנפרד לטרמינל 1, שיהיו נפרדים מאחרים, ולא מאמינים למסמכים, כי אתם יודעים הרי שהיהודים זייפנים, חושדים בהם בזיוף, וגם בחזרתם לא יסיעו אותם ברכבות אלא באוטובוסים נפרדים, וכל זה בגלל שהם חרדים. אבל אני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש, שזה לא יעזור להם. אנחנו אומרים בימים אלה,

את פרק כ"ז בתהילים, ששם נאמר: "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא" אנחנו לא מפחדים מאף אחד, "ה' מעוז חיי ממי אפחד. בקרב עלי מרעים לאכֹל את בשרי צרי ואיְבַי לי המה כשלו ונפלו אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנֹעם ה' ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסכה" יש לנו גם את סוכות, "ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני. ועתה ירום ראשי על אֹיְבַי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה לה'. שמע ה' קולי אקרא וחנני וענני. לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקש. אל תסתר פניך ממני" אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא מאף שלטון, "אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי. כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני. הורני ה' דרכך ונחני באֹרַח מישור למען שוררי". והפרק מסתיים בפסוקים האלה: "אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס. לולא האמנתי לראות בטוּב ה' בארץ חיים. קַוֵּה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'".

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. יעלה ויבוא חבר הכנסת יעקב אשר.

אתה יודע שאני אוהב אותך ומכבד אותך הרבה מאוד שנים. למה עושים לך את זה? איפה האיש האמיץ, שר האוצר החברתי? אגב, היום מגיע לו מזל טוב. הוא שר האוצר הכי חברתי שהיה במדינת ישראל. תכף נדבר על זה, ונזכיר שהשר חמד עמאר הוא שר במשרד האוצר. זה מה שאני אומר. אבל אתה יודע, עם כל הכבוד, לתת לו כזה פרגון, להגיד לו: תקשיב, להציג את התקציב, אני אציג, כשתהיה הביקורת, שב אתה ותספוג את זה. אבל אני לא רוצה לסכסך בין חברים,

כי הוא שר אוצר חברתי,

אדוני היושב-ראש,

אתה יודע מה התבשרנו היום?

שיש פה תקציב, פעם ראשונה במדינת ישראל, תקציב חב-ר-תי. עוד מעט אני אענה על זה. ואני שואל: אבל לאיזה חבר'ה? יפה. מה, לקחתי לך את הנאום?

אני כתבתי: לחבר'ה. לא התכוונתי חברתי.

לחבר'ה, יפה. כי אני שואל שאלה: בוא נראה מי החברתי, חברים של מי. אלה שנוסעים עם הרב-קו, הוא אפילו לא יודע מה זה. הם אפילו לא חברים של, לא הוא, ואני חושב שגם לא ילדיו ולא חבריו הקרובים, הכירו אי פעם את הכרטיס הזה שנקרא רב-קו. אולי פאינה קירשנבאום הכירה את זה. עכשיו היא כבר חכ"לית, וחכ"ל מקבל רב-קו,

חכ"ל מקבל רב-קו, אז אולי היא הכירה את זה. אז חברתי, של מי? של אלה שמשתמשים בכלים החד-פעמיים הפשוטים? אתה יודע, כל הרפורמה היא לא על הכלים החד-פעמים העבים, אלה של היוקרתי.

רק הדקים, של המיקרון, הכי קטן שיש. לפי משקל. במשקל שלהם, שהוא מיקרון ומשהו. הוא הולך במיסוי רק על זולים.

הוא הולך על מיסוי לפי משקל.

לא מעניין אותו האיכות, אתה מבין? כן, ואתה יודע שהחברים של שר האוצר החברתי, כולם אוכלים מהחד-פעמי, הפלסטיק הקטן, הדק הזה.

כולם. לצערי הרב הם אוכלים מהקריסטל. אה, אז חברתי של מי? אז בואו נעבור לשתייה המתוקה. איפה העלייה הכי גדולה? באותם בקבוקים, אני לא רוצה להגיד שמות של חברות כדי שאני לא אפגע בהן, אבל לא ביוקרתי. כשאתה משווה כמה משקאות יוקרתיים יותר, הקלים, אל מול, לא הגענו עוד לוויסקי. אני מדבר על המשקאות הקלים, הקוויאר לא יעלה. אדוני היושב-ראש, שם הפגיעה הגדולה.

מעלים באחוזים, עולה 4 שקל, מעלים לו ב-2, ואם בקבוק עולה 8 שקל, מעלים לו רק ב-2, זה ב-50% וזה ב-25%. וזה, כשאנחנו לא לומדים ליבה.

זה גם על המשקל של החד-פעמי. הזולים עולים יותר, היקרים עולים פחות. על זה אני מדבר. ואללה, לא ראיתי דבר כזה. עכשיו, הוא מחפש עוד חברים שיש לו, חקלאים מיוזעים שעובדים כל היום, אלה שעובדים קשה. עובדים את האדמה. זה החבר'ה שלו, של שר האוצר החברתי שלנו. אתה יודע מי עוד החבר'ה שלו? החולים והתושבים בנצרת שצריכים את בתי החולים. זה החבר'ה שלו, להם הוא הולך לעזור. התקציב החברתי הגדול. משפט אחרון, בבקשה. משפט אחרון. אתה יודע מה? אין הרבה אנשים, נכון? אין.

שר אוצר חברתי, עלק.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. חברת הכנסת גבי לסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת דוד אמסלם. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אדוני חבר הכנסת חיים כץ, אני רוצה לענות לחבר הכנסת יעקב אשר. קודם כול הוא לא הגיש הצעת חוק חברתית,

הוא הגיש הצעת חוק לחבר'ה, יענו, 30 נורבגים, 30 שרים, למנסור עבאס 53.3 מיליארד. עכשיו גנץ נתן לאבו מאזן,

כל אחד שם מפזר איך שהוא רוצה, סתם, הולך לאבו מאזן ואומר לו: אתה יודע מה?

אחלה תהְווה, קח מיליארד וחצי.

אבל לְמה אין כסף? לבתי החולים הציבוריים. דרך אגב, מי זה בתי החולים הציבוריים? ירושלים, 10% ממדינת ישראל, נשענת רק על בתי חולים ציבוריים. לנו אין בתי חולים. את מי זה מעניין? את הצפונבונים, כל אלה שגרים בתל אביב? ירושלים ממילא לא מצביעה עבורם, אז ככה זה עובד אצלם.

ראשי ממשלה של האזור. אבל אדוני היושב-ראש, אני רוצה לעבור לנושא אחר, שאותי יותר מרתק. הייתה כתבה בגלובס ב-4 באוגוסט שאומרת כך: מר גדעון סער קיבל ממישהו בשם יונתן קולבר, שהוא הבעלים של חברת פניציה, 4 מיליון שקל ערבות. דרך אגב, ערבות זה כסף, זה שוחד, זה cash flow, יש לה גם מחיר, בוודאי בבחירות, שאם אתה לא נבחר, תשאלו את אלקין, עד היום לא החזיר את הכסף. הבן אדם הזה, מר קולבר, 4 מיליון, דרך אגב, מתוך סך ערבויות של 16 מיליון, יענו, הבן אדם הביא לו 25% מהערבויות לבחירות. במה עוסקת החברה שלו? בקנביס. ואני שברתי את הראש איך בן אדם שמגיע לכנסת בגיל 50, או קרוב, עם משפחה עם ילדים, מכניס להסכמים הקואליציוניים קנביס.

זו הבשורה שלך לילדים? לא הבנתי את זה.

לא הצלחתי להגיע למעלות הנשגבות שיש לגדעון סער. פתאום התחוור לי הכול, במכה. הבן אדם נתן לו 4 מיליון שקל והוא קידם לו את חוק הקנביס, הכניס אותו להסכמים הקואליציוניים. ולמה הוא לא עבר? בגלל שמנסור עבאס החליט שהוא מוציא את החוק. דרך אגב, אותו קולבר, לפחות לפי מה שכתוב בגלובס, ב-4 באוגוסט רכש מניות בעסקאות חוץ-בנקאיות בגובה של יותר, אני אקריא לכם, מ-30% ממחיר המניה. רבותיי, מר מנדלבליט, אתה עדיין במקפיא? אתה יודע מה קורה? אתה קורא עיתונים כמוני?

אתה רק קורא שיכול להיות שבמלון מסוים שראש הממשלה נתניהו הלך לבקר שם יום אחד אולי נתנו לו איזה צ'ופר קטן באיזה דמות של איזו גבינה קטנה ב-4 שקלים. אותך זה מעניין.

אבל מה שקורה פה, פרשת שוחד, לטעמי, פר אקסלנס, חבל על הזמן, זה לא מעניין אותך. אתה לא שם. אתה עדיין במקפיא, היועץ המפלגתי. תודה רבה לחבר הכנסת דודי אמסלם.

אני מודיע לך, מנדלבליט, לא מתכוון לרדת מהנושא הזה עד שלא תחקור את הנושא,

חבר הכנסת אמסלם, תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת גדי יברקן.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת שהמתנתי, חשבתי שאולי, מאחר שישנם ארגונים שמזוהים בין היתר עם אותם אנשים שנושאים דגלים חברתיים, שקוראים לעצמם "לוחמים חברתיים", שנמצאים בשולחן מקבלי ההחלטות, אמרתי לעצמי: בואי נחכה, אולי התוצר המוגמר שיגיע אלינו, אל שולחן הממשלה, אל שולחן הכנסת, אישור התקציב, יהיה שונה ממה שנדמה, אז בואו לא נקפוץ לפני שנראה את התוצר. ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, כשאני רואה את התוצר הזה אני נרגשת בשביל כל אותן אוכלוסיות, נשים מוחלשות, דיירי הדיור הציבורי, אותם אנשים שנמצאים בפריפריה וזקוקים לטיפול רפואי, ואותם אנשים וזוגות צעירים שצריכים לשבור את הראש כי מחיר הדיור עולה ואין פתרונות באופק ואין פתרונות של דיור ציבורי, אבל הלב שלי נמצא עם אותן נשים מוחלשות, נשים שעובדות בדרך כלל במקצועות שוחקים, נשים שנמצאות בקצה השרשרת של שוק התעסוקה הישראלי, אותן נשים שנפלטות משוק התעסוקה עוד בטרם הגיען לגיל הפנסיה, אותן נשים שאני וחבר הכנסת חיים כץ כאן, ביחד עם חברתי שלי יחימוביץ', זהבה גלאון וכל הקשת הפוליטית, ניהלנו מאבקים כדי להגן עליהן מאותו אירוע נוראי שבא לפתחנו היום. ולא רק שראינו שקט בממשלה, מחיאות כפיים של השרים כשאישרו את התקציב הזה והסעיף הזה בתוך, מוחבא שם, בחוק ההסדרים: העלאת גיל הפרישה לנשים. הם שמים את כולן באותו סל. נשים שעובדות כעובדות ניקיון, חיים, חברות כוח אדם, מי מעסיק אותן אחרי גיל 60?

אם הן רוצות להיות זכאיות לקצבת הזקנה, לקצבת הפנסיה, הן תצטרכנה לחכות עוד כמה שנים. שוק התעסוקה מעוות לגמרי, מהיסוד, באופן מגדרי, בין שזה בעבור השכר על אותה משרה, בין שזה מקצועות סיעוד, שלרוב הולכות לשם נשים, ומקצועות הטיפול, מורות, גננות, מטפלות, אחיות, אותם מקצועות ששוחקים את הגוף עם השנים. שמים אותן עם אותן מנהלות, אותן נגידות, אותן מנהלות ומנכ"ליות. ושלא יעבדו עליכם בעיניים, גם היום נשים חזקות שרוצות להישאר בשוק התעסוקה יכולות לעשות זאת לאחר גיל הפנסיה. אנחנו רואים פה את שתיקת הכבשים, כאילו כולם עברו ויפאסנה, סדנה ששותקים. ואם מדברים, מחמיאים אחד לשני, מציגים כהישג את ההפקרה וההפלה בין הכיסאות של כל אותן נשים מוחלשות שלא תהיה להן תעסוקה, ומנגד לא יהיו להן לא פנסיה ולא קצבת זקנה. ממה הן יחיו?

אבל אומרים להן: יהיה לכן מס הכנסה שלילי,

כהישג. בשביל לזכות במס הכנסה שלילי קודם כול צריך שיהיה מי שירצה להעסיק אותך, ולעד, לצערי הרב, חברת כוח אדם תעדיף לקחת עובדת צעירה, עובדת פיזית, בין שזו מנקה ובין שזו עובדת סיעוד או אחרת, שיש לה עוד את הכוח. בניגוד לנשים חזקות, שכל שנה של ניסיון היא שנה שמעלה את הערך שלהן, אותן נשים במקצועות השוחקים, כל שנה הגוף שלהן הוא בבלאי.

הן כבר לא יכולות לעמוד בזה. תפתחו את הלב שלכם. אתם גוזרים עוני מחפיר על האוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל. איפה אותם ארגוני נשים? איפה אותן חברות? אני אגיד לך, שלי יחימוביץ' אמרה הבוקר: אני מתביישת בכן. ציפיתי מכן ליותר. גם אני ציפיתי. אז שלי לא פה, זהבה לא פה, והחבר'ה פה רוצים להיאחז בכיסא ולזרוק את הנשים האלה בין הכיסאות. אני אומרת לכם, אני פה והחברים שלנו פה, וכשאנחנו היינו בקואליציה ובאופוזיציה מנענו את העוולה הזאת, ואנחנו נמנע אותה גם עכשיו. איפה הלב שלכם? תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יוסי שיין. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע מאיפה להתחיל, האמת. אדוני היושב-ראש, הנושא הזה הוא נושא שאני משוכנע שבבית הזה היה תמיד מחוץ לפוליטיקה, הנושא של נשים. מה שמגיע עכשיו בתקציב זה בעצם להעלות את גיל הפרישה לנשים, וזה בעצם להכניס נשים עובדות לעבדות, נשים עובדות לעבדות, מה שהממשלות לאורך השנים הביאו, ובבית הזה שמאל וימין התווכחו ללא הבדל של מגדר וללא הבדל, להערכתי, גם של דעות פוליטיות. היום בתקציב ובחוק ההסדרים אנחנו רואים שהממשלה הזו, אני רוצה להתייחס במאבק הזה לדגל של השמאל, השבע, העשיר, המדושן, שהרוויח פעמיים במאבק שלו על המאבקים החברתיים. כשהוא היה באופוזיציה הוא נשא על נס את החלשים, את המוחלשים, וכשהוא מגיע לשלטון הוא רומס אותם וממשיך ליהנות ולהעביר את התקציבים בדיוק לאותה אוכלוסייה, ההפך הגמור מהחברתי. במי מדובר? בנשים שעובדות, נשים עולות חדשות, אימהות חד-הוריות, כאלה שכף רגלן מעולם לא דרכה באוניברסיטה, בהשכלה הגבוהה, כאלה שלרובן אין תארים אקדמיים. הן מנקות את המשרדים, את השירותים, באמצעות חברות כוח אדם, שזאת עבדות נוספת. האחיות שלנו, האימהות שלנו, השכנות שלנו, שמתפרנסות משכר מינימום היום מגיעה הממשלה הזאת ומונעת מהן את הפנסיה. בעצם, אישה שתתחיל לעבוד אחרי גיל 60, אותה סבתא, ואין לה גם יכולת להתפרנס, לא מגיעה לה פנסיה. אותו מעסיק ייקח את הצעירים והצעירות, ועוד מעט גם לא יהיה צורך בכוח אדם, בגלל הטכנולוגיה שנכנסה. זו בושה לשמאל הסהרורי, החזירי, המתנשא, שמכניס את כל תפיסות העולם שלו על החברה הישראלית, קבוצות-קבוצות, ועכשיו גם פוגע ברוב העובדות שאין להן את היכולת לתפקידי ניהול ומתפרנסות מעבודות כפיים. אדוני היושב-ראש, אני מבקש וקורא לממשלה, ספציפית בסוגיה הזאת: יש המון נושאים שאנחנו יכולים לריב עליהם פוליטית, אל תפגעו ב-51% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, שמתוכה אולי חצי מהנשים הללו עובדות בעבודות כפיים. אלה האחיות שלנו.

אדוני היושב-ראש, רק מילה, אני מסיים. כנהוג, קודמך נתן לנו דקה. אני רוצה להגיד רק דבר אחד, אני לא נותן דקה, כי יש לנו סדר-יום מאוד מאוד עמוס,

וכולם רוצים לדבר בזמנם. אנשים הגיעו, הם מחכים בתור. אני רואה שהמליאה יחסית ריקה,

זה לא משנה, הבא בתור אחריך נמצא. אני אסיים רק במילה אחת. איך יודעים שהממשלה חלשה? ברגע שפקידי האוצר מוציאים את כל התוכניות שלא עבדו ולא עברו בחוק ההסדרים במהלך עשרות שנים ומעבירים את זה בממשלה. והיום הממשלה הזאת זה לא אנשים שתפסו את השלטון אלא זה שלטון שתפס אנשים לא מוכנים, כי מעולם הם לא חשבו להגיע לשלטון, אף פעם לא הייתה תוכנית. ולכן, כשמגיעים לשלטון כבדרך אגב, במקרה, אין תוכנית עבודה, והפקידים משתלטים על הממשלה, הפקידים הופכים את נבחרי הציבור לפקידים, לחותמת גומי, וזה מה שקורה עכשיו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יברקן. חבר הכנסת יוסי שיין, בבקשה.

חבר הכנסת שלמה

זאת הזדמנות לשלוח מפה תנחומים למשפחת קרעי

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יום הגשת התקציב הוא יום שמח וחשוב בכל עבודה של מדינה דמוקרטית. עבודתה של מדינה דמוקרטית למעשה נסבה על הרעיון של הקצאת המשאבים הסמכותית, דהיינו הגשת תקציבים, דהיינו קביעת סדרי עדיפויות, קביעת ערכים, סדר בתוך הממשל. מדינת ישראל, לצערי הגדול, עברה תהליכים בעייתיים ואני מדבר פה בזהירות, של שנים ללא תקציב, של למעשה התנהלות בלתי אחראית בעליל לגבי משאבי המדינה, לגבי מטרותיה ולגבי עתידה.

אנחנו נמצאים, לשמחתי הגדולה, בשלב חדש: הוקמה כאן קואליציה שבאה לשנות סדרי עדיפויות, וקודם כול באה לשנות סדרי ממשל. עבודת התקציב שנעשתה כאן היא פשוט פנומנלית. מהיום שנבחרה הממשלה ושר האוצר איווט ליברמן, שאותו אני מכיר היטב, נכנס למשרד האוצר, נעשתה פה עבודה יוצאת דופן, של שבועות ארוכים, של חשיבה סטרוקטורלית, של חשיבה אחראית על איך להשתמש במשאבים של הציבור למען הציבור, בלי לזרוק כספים מהמסוק, כפי שאמר שר האוצר. אמר קודם ידידי חבר הכנסת יברקן שהפקידים השתלטו, דקה קודם שמענו שאיווט ליברמן הוא הדיקטטור, אז תחליטו, או פקידים או שר. היה פה שיתוף פעולה יוצא דופן, ממשברים שידענו במשרד האוצר לכבוד למקבלי ההחלטות, לשיתוף פעולה בין אנשי האופוזיציה, שלא היו כאן, אבל היו קודם ועכשיו הם אנשי קואליציה, שהשתתפו בתהליכי קבלת ההחלטות.

לפני שאני אומר כמה מילים, אני רוצה להגיד תודה לאיווט ליברמן, אביגדור ליברמן, לידידי חמד עמאר ולכל העושים במלאכה, שעשו פה עבודה גדולה. שנית, לגבי התקציב, וזה חשוב לא פחות, התקציב הנוכחי, 2021-2022, בא לענות על שאלות יסוד בחברה הישראלית שלא נתנו להן תשומת לב. חלקן הוזנחו בצורה בלתי רגילה. קחו לדוגמה את כל הנושא שדיברנו עליו, בריאות. שני בתי חולים, ולפני שבוע ומחצה נסענו לצפון, בשורה אמיתית של פתיחת בית החולים בקרית אתא. אנחנו רואים פה תקציב נוסף לרווחה של 700 מיליון. אנחנו רואים פה תקציב למערכת החינוך של מיליארד שקל. אנחנו רואים פה תקציבים לנשים מוכות. אנחנו רואים פה סדרי עדיפויות שונים לגבי התוכנית ממדים ללימודים ועוד כהנה וכהנה. זה תקציב שבא במחשבה עמוקה לשיפור חיי מדינת ישראל וליצירת עתיד ואופק. כך גם נבנה חוק ההסדרים בתוך הדבר הזה. ולכן אני אומר לכם, חברים, היום זה חג. אתמול פתחנו את שנת הלימודים וראינו, בהחלטה אמיצה של הממשלה, ואני חבר בוועדת החינוך של הכנסת, קיבלנו את ההחלטה לפתוח, למרות כל הדילמות. הממשלה הזאת קיבלה החלטה גדולה גם בנושא החל"ת, כפי שקיבל אותה שר האוצר, ואנחנו ראינו את החיסכון של 800 מיליון. לכן אני אומר לכל החברים: למרות האינסטינקטים האופוזיציוניים שקיימים תמיד, מייד לנגח, למדו את התקציב, ראו את השיפור הגדול וברכו את העושים במלאכה, כי היום הוא יום חג לישראל, יום שבו אנחנו מציגים תקציב נהדר למדינה, ואני מאחל לכולנו בהצלחה. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי שיין. חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות.

שמעתי קודם את חבר הכנסת יוסי שיין,

למי בדיוק זה יום חג? למורי הדרך שנמצאים בחוץ ומפגינים, שאין להם שום הכנסה, ומיולי האחרון לא יקבלו שום פיצוי? לאלה שגרים בדיור הציבורי ואין כאן שום תוכנית? יש באמת כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם במסגרת התקציב הרע הזה, שאין בו שום בשורה, לא לעסקים, לא לזוגות הצעירים, לא למחוסרי הדיור. אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של החיילים, נושא שקרוב לליבנו. איך אמר ליברמן? מי שנותן יותר יקבל יותר. קשקוש מוחלט. בממשלה הזאת, שתלויה בקול אחד של כל אחד מהיושבים בה, שתלויה בגורמים אינטרסנטיים שחלקם מתנגדים למדינה יהודית ודמוקרטית, מי שסוחט יותר, מקבל יותר. ראינו שלמנסור עבאס יש 53 מיליארד שקלים, ראינו לפני שבוע איך דאגו לתת 1.1 מיליארד שקלים תוספת לפנסיה של פורשי צה"ל.

להעלות את שכר חיילי החובה לא היה. עבורם זה חג?

התוכנית ממדים ללימודים, תוכנית שהייתה, פתאום משנים את הקריטריונים ומחייבים אותם לתת תוספת של השקעה בגין משהו שהם כבר ביצעו, וכאן הייתה פנייה לבוא ולתקן. תתביישו לכם. אם אתם נותנים לטייקונים, לחזקים, לאלה ממדינת תל אביב, ולא נותנים, כפי שאמרו, לאלה שנותנים יותר, לחיילים, לשכר שלהם, אז אנחנו, יש לנו עוד יום ארוך, ואנחנו נתמקד בהרבה נושאים, אבל זה הנושא הראשון.

תודה רבה לחבר הכנסת אלי כהן. חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת ישראל כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ממשלה מושחתת מביאה לכנסת תקציב של דמי חסות, פרוטקשן, דמי חסות לתנועה האסלאמית. מתוך 432 מיליארד שקלים, תקציב המדינה, 53 מיליארד שקלים, 53 מיליארד שקלים, לתנועה האסלאמית. ממשלה רופסת

מביאה לכנסת תקציב שיבטיח את שרידותה.

למה אתה מעוות? ממשלה שהוקמה, זה לשנים קדימה. למה אתה סתם מעוות ומסלף עובדות לציבור?

ממשלה שהוקמה בשקר ובהונאה, אתה היית שר, אופיר.

מביאה לכנסת תקציב של מיסים, דבר עובדתית. למה אתה מסלף עובדות? מיסים, מיסים ועוד מיסים, למה? בניגוד מוחלט, אתה זורק מספרים וסתם מסלף, אופיר, באמת.

אתה סתם מסלף עובדות, ואתה היית שר בממשלת ישראל. לפני יומיים, בחייך. לפני יומיים, אדוני היושב-ראש, לפני יומיים נדמה לי שהיית כאן בספסלים הללו, ואני עמדתי כאן ושאלתי, השר חמד עמאר, את הממשלה: איפה התגובה שלכם על רצח בראל חדריה שמואלי, השם ייקום דמו? שאלתי. לא עברו 24 שעות, בונים להם,

לא רק שלא מגיבים, שורה של הקלות, ריבון העולמים. שורה של הקלות. העברת חומרי גלם, הרחבת מרחב הדיג, וגולת הכותרת: העברת הכסף הקטארי. ביקרו אותנו, עושים יותר גרוע: העברת הכסף הקטארי. ועדיין לא הגבתם.

התגובה, הם הגיבו,

הרופסת, התבוסתנית, מרכיני ראש בפני טרוריסטים. עמד כאן קודם שר האוצר לשעבר, הוא שכח שהוא היה שר הביטחון. תגיד, גם הזיכרון אצלכם נפגם? מחדל הקורונה, מחדל הביטחון, מחדל התקציב. וכל היושבים בבית, כולל חברי הכנסת מן הסיעות הערביות, כולם יודעים שכשמגלים חולשה במזרח התיכון האויב מרים ראש, חוטפים, מושפלים, מפסידים. אדוני היושב-ראש, ממשלת השמאל הפרוגרסיבית בראשות נפתלי בנט היא החלשה והמסוכנת ביותר מאז הוקמה מדינת ישראל. עצם קיומה הוא סכנה לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל ולבריאותם של אזרחי ישראל. מנותקים, מושחתים וחלשים, נמאסתם, נכשלתם, תתפטרו. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר אקוניס. חבר הכנסת ישראל כץ, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אופיר כץ. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ליברמן,

עמד כאן היום מעל הבמה והתגאה בהישג היחידי שהיה לו, הוא קיבל החלטה לבטל את החל"ת, והוא חיסל את האבטלה במדינת ישראל. אבל מה לעשות שעכשיו התפרסם הדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על המחצית הראשונה של חודש אוגוסט, ובום, האבטלה גדלה. עשרות אלפי מובטלים נוספו לרשימת האבטלה במדינת ישראל. לא מספיק לבוא ולהכות במובטלים, בעצמאים, בעסקים, ולחשוב שזאת מדיניות. אנחנו נתנו סיוע לעצמאים, לעסקים, למובטלים בחל"ת, ופעלנו כדי לפתוח את המשק. צמוד למתן החיסונים המשק נפתח, ואנשים שלא קרסו בזכות הסיוע שלנו, מיליון מובטלים, חזרו לעבודה בקצב הולך וגובר עם פתיחת המשק. גם התחלנו לעשות הכשרה מקצועית מתאימה, והוא סגר אותה. ודבר שני, העסקים והעצמאים קיבלו סיוע. פחות עסקים, אדוני היושב-ראש, נסגרו בשנת 2020 מאשר בשנת 2019, בניגוד לכל התעמולה, כי הם קיבלו עזרה והם היו ערוכים לחזור. הם לא היו זומבים, הם היו עצמאים, רובם, אגב, עצמאים קטנים, וקיבלו עזרה כמו שצריך. יחד עם זאת, השארנו את כלכלת ישראל בדירוג האשראי הכי גבוה בכל חברות הדירוג בעולם. גם סיוע וגם שמירת הכלכלה, לא אטימות ולא מתן מכות למוחלשים תוך אטימות והתנכרות. אנחנו נהגנו בחמלה, אנחנו היינו המשענת של מי שהיו צריכים לקבל עזרה, אזרחי ישראל שצריכים לקבל את הסיוע. היום אומרים: העצמאים, שיסתדרו לבד. די, זה נגמר. תיירות הפנים, התיירות הנכנסת, שיסתדרו לבד. עובדי התעופה, שיסתדרו לבד. זאת לא התנהגות ואחריות של ממשלה. אנחנו גייסנו כספים, אנחנו נתנו סיוע. הגירעון נוצר כדי לעזור, אבל עוד השנה הגירעון צפוי לרדת מתחת ל-7%. גם אם שר האוצר ייסע לחוץ לארץ, לא יהיה כאן, הגירעון ירד כל חודש, הצמיחה תעלה כל חודש, האבטלה תמשיך לרדת,

וגם דירוג האשראי של ישראל יישאר גבוה. אני עוד אדבר כאן היום על כמה סעיפים, אדוני היושב-ראש, לא אחרוג מהזמן, ואתאר את כל הטריקים שעושים כאן, גם בשבירת מסגרת תקרת ההוצאה של התקציב בסכומים של 13 מיליארד שקלים, בניגוד לכללים שאנחנו שמרנו בתקציבים ההמשכיים, וגם בסדרה של העלאות מיסים, שלא קוראים להם מיסים אלא חינוך מחדש של הציבור. אבוא ואוכיח ואראה באיזה קשיות לב נוהגת הממשלה הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת ישראל כץ. הנחתי שיהיה לך הרבה מאוד מה לומר. גם חיכיתי לדברים, אז אנחנו עוד נחכה בכיליון עיניים לדברים הבאים. בבקשה, אדוני חבר הכנסת אופיר כץ, ואחריו, חבר הכנסת עלי סלאלחה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות.

כנסת נכבדה, הממשלה הזאת פשוט שכחה שקיימת גם פריפריה במדינת ישראל. היא לקחה על עצמה כפרויקט להתעלם מהבעיות הקיימות, לטאטא הצידה את הטיפול ולרמוס את איכות חיי התושבים בפריפריה. התקציב שמונח מולנו לא רק שלא מביא אף בשורה לפריפריה אלא מהווה מסמך גזרות לתושבי הצפון והדרום. תושבי הפריפריה מופקרים, והממשלה מתעלמת מהם, לא רואה אותם, מבחינתה הם שקופים. אבל מה לעשות, יש הוצאות, אין מה לעשות: 500 מיליון ש"ח דמי כיס למנסור, או הלוואה של חצי מיליארד לרשות הפלסטינית, או איזה חוק נורבגי מנופח, צריך לשלם.

ומי יישא בתוצאות? מי סופג את המחיר? אזרחי ישראל, ובעיקר אלו שגרים בפריפריה. בשבוע שעבר הגעתי לצומת גולני להפגין יחד עם תושבי הגליל על ביטול רפורמת כביש 65. כנראה שבממשלה לא השקיעו זמן או נכנסו לעומק הפרטים כשזרקו את הרפורמה הזאת לפח. מה זה כביש 65?

מעפולה לצומת גולני. זה כביש דמים. מה, זה כביש מסוכן ביותר.

מדובר כאן, הכנו 600 מיליון שקלים,

ורצינו לבצע אותו. אתה אישרת, כן. אישרנו, הכול היה, הם זרקו את זה. יומיים לפני שזה עלה לתקציב הם זרקו את זה. כנראה שליברמן שמע שיש קצת חרדים שמגיעים לגור בעפולה, אז הוא הוריד את זה.

תכף תשמע דווקא מי, לא,

מי הפגין איתי. נראה שהממשלה לא השקיעה זמן, כפי שאמרתי. מדובר כאן פשוט על הצלת חיים, אבל הפריפריה, כבר אמרנו, את הממשלה הזאת פשוט לא מעניינת. כביש 65 בקטע עפולה כפר תבור גולני, כביש הדמים, משלב דרך צרה ומפותלת, אין בו שדה ראייה בטוח, המעבר להולכי רגל לא מסודר, חשוך ועוד מכשולים. בשנים האחרונות התרחשו בו 164 תאונות. עד היום נגבו בו חייהם של 95 קורבנות, ונפצעו 446 בני אדם. ידידי בועז טופורובסקי, שלא נמצא פה, מרגע שהוא נכנס לכנסת מוביל יוזמה באמת ברוכה, ואני מברך אותו על כך, שהוא עולה פה במליאה בנאום בן דקה ומנצל אותו לקרוא את שמות הקורבנות בתאונות דרכים כל שבוע. זו באמת יוזמה מבורכת, אבל אני שואל אותך,

הרשית להם להוציא מהתקציב נושא שאתה מוביל יותר מכל אחד אחר ולהפקיר אותנו? זו רפורמה שיכולה באמת לחסוך מוות מיותר. אני אציין רק חלק מהיישובים שהכביש הזה משמש את תושביהם יום-יום: עפולה, אחוזת ברק,

אום אל-גנם, כפר קמא ועוד. מדובר על מאות אלפי תושבים ועוד רבים שעוברים שם יום-יום. לפני למעלה משנה הושלם התכנון של שדרוג הכביש, שהיה אמור לשנות את איכות הבטיחות של תושבי האזור ובסופו של דבר להציל חיים, אך משרד האוצר החליט לבעוט את הרפורמה מהתקציב הנוכחי.

כי הפריפריה לא חשובה לממשלה הזאת, כי סכנת החיים מהכביש לא מטרידה את שר האוצר ליברמן, כי 95 הקורבנות לא מעניינים את הממשלה.

חברי הכנסת והשרים, אתם חלק מהקואליציה והממשלה המנותקות ביותר שהיו במדינת ישראל. תתעשתו. אזרחי הפריפריה הם לא סוג ב'. תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. חבר הכנסת עלי סלאלחה, אתה רוצה לדבר? בבקשה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לברך את חברי חבר הכנסת מוסי רז על העמידה האיתנה בהתנגדותו לרפורמת הרגולציה.

האחרון היה שבוע מדמם במיוחד בחברה הערבית. זה לא יכול להימשך ככה. חברי הכנסת, זה לא יכול להמשיך ככה. מספר לא נתפס של נרצחים מהמגזר הערבי מתחילת השנה, תגידו, זה נשמע לכם הגיוני?

המצב לא טוב, בלשון המעטה. אנשים פשוט נרצחים באמצע היום ברחובות מרכזיים. אין להם פחד והם לוקחים את החוק לידיים. אנחנו במרצ ואני בפרט לא נשקוט כל עוד הילדים שלנו לא מרגישים בטוחים ברחוב. אני קורא מכאן לחברי השר לביטחון הפנים, לשר המשפטים ולשר האוצר: בואו נעשה הכול למיגור התופעה. אנשים פשוט נרצחים כאן.

מעבר לחקיקה והעברת תקציבים, חבריי מהרשימה המשותפת או מרע"מ, זה המבחן הגדול שלנו. החברה שלנו צמאה וזקוקה למנהיגות. בואו נשאיר את הפוליטיקה לרגע בצד ונתאחד.

חברי איימן עודה,

השיח של קואליציה ואופוזיציה זה שיח השייך לעבר. אנחנו כבר לא שם. אני אומר לך, בוא יחד איתי וביחד כולנו נעשה את השינוי לטובת ילדינו ונכדינו ולטובת החברה שלנו. הציבור הערבי קורא לנו, ומחובתנו לדאוג לו. חברים, התחייבנו להיות ממשלת שינוי. בואו באמת נהיה כאלה.

תודה רבה לחבר הכנסת סלאלחה. סגן השר יאיר גולן, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הקטל בחברה הערבית נמשך. הוא נמשך בממדים מפחידים. האלימות הזאת שאנחנו עדים לה היא מגפה קשה הרבה יותר ממגפת הקורונה. זו מגפה מסוכנת, מידבקת, הרסנית, שמאיימת על החברה הישראלית כולה. הרבה דברים דחופים יש על סדר-היום של הממשלה, והנושא הזה הוא ללא ספק אחד מהם. ברור לכולנו שהפתרון לא יהיה בן לילה, אבל אין מנוס ועלינו לגבש מענה, פתרון כולל, מרחיק ראות, רחב וארוך טווח. המענה הזה צריך בסופו של דבר להביא למיגור התופעה בדרך של צמצום התופעה משנה לשנה לשנה, והמטרה פה היא ברורה וחד-משמעית: לגעת באפס לגעת באפס מבחינת כל התופעות האיומות והנוראיות האלה, ובראש וראשונה ביטחון וחיי אדם. די לרצח, די לחיסולים, זו צריכה להיות מטרה ראשית וחד-משמעית. בימים האלה אנחנו שוקדים במשרד הכלכלה על תוכנית ארוכת טווח ומקיפה להגדלת הפריון הכלכלי בחברה הערבית. במסגרת תוכנית זו נדאג להקמה של אזורי תעסוקה ומסחר, נטפל בהקמת פתיחת עסקים קטנים ובינוניים, נעודד את ההייטק בחברה הערבית, נקדם הכשרות מקצועיות, נתמוך ביצוא ועוד ועוד ועוד. במקומות שבהם יש השכלה, אופק כלכלי, תקווה, האלימות, חזקה עליה שתצטמצם ותיעלם. כמובן שאת כל העשייה הנרחבת הזאת נקדם יחדיו, יחד עם המשרד לביטחון פנים, באופן שיד ביד ילכו הביטחון אישי, ביטחון הרכוש והפיתוח הכלכלי. במקום שבו יש פרוטקשן לא יהיה פיתוח כלכלי, במקום שבו יש פרוטקשן לא יהיה ביטחון לחיי אדם, ולכן זו דוגמה אחת איך ביחד נחזק אחד את השני בעשייה ממשלתית מקפת. לכן, אדוני היושב-ראש, משרד הכלכלה והמשרד לביטחון פנים יצעדו יד ביד עם משרדים אחרים על מנת שביטחון אישי ופיתוח כלכלי יהיו שניהם יחדיו מהלכים מקבילים המחזקים אחד את השני. הגיע הזמן שננהג כלפי האלימות בנחישות וביעילות. אפעל בנושא זה ללא לאות, בתיאום מלא, למען החברה הערבית, למען מדינת ישראל, למען כל אזרחי ישראל.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות. יש לנו עוד הרבה חוקים היום, אז אני אדבר על נושא אחר, אבל עכשיו אני רוצה לעשות משהו כללי. ותיקי המשכן כאן משפשפים את העיניים ולא מצליחים להאמין שאנחנו היום נמצאים בדיון על תקציב המדינה. מעולם, מעולם הכנסת לא נראתה כל כך ריקה בחוק תקציב המדינה. זה יום חג. יש פה מריבות, יש פוליטיקה, יש יצרים, אנשים נמצאים פה כולם, וגם במסדרונות שמקיפים את המליאה נמצאים,

אבל למה שאני אדבר? אני פשוט אקרא משהו שכתבה היום בטור בידיעות אחרונות מישהי שבכלל שייכת למחנה השני, שמתמצת את הכול: "על הפחדה ופחדנות", מאת שלי יחימוביץ': "שר האוצר אביגדור ליברמן יודע להטיל אימה. זו תכונה, שיחד עם ניסיון פוליטי אדיר וקור רוח שגובל בשוויון נפש, הוא מגייס כעת בהצלחה יתרה לטובת חוק ההסדרים המונח לצד חוק התקציב, כדי לנשוף 'פו' על שרים וח"כים בקואליציה ולראות אותם עפים בבהלה לאחור. להכניע אותם ללא קרב עוד לפני שיבינו מה קורה להם. זה מחזה מכמיר לב ומקומם" חברי הטוב איתן גינזבורג, שהיה אמור לראות את מה שאני אומרת והיא ראתה. "לנגד עינינו עובר כעת חוק הסדרים חסר תקדים בהיקפו, גחמני ופוגעני.

לראשונה בהיסטוריה של הכנסת, יש כאן מפגן אימפוטנטיות של שרים" אימפוטנטיות של שרים, לא פחות. לא אני אומרת את זה, חברה במחנה השני, "יו"ר כנסת וח"כים, שפשוט לא יודעים להיאבק. בעיקר ניכר כאן מחסור רציני באומץ לב, תכונה נדרשת למי שמבקש להילחם בשביל הציבור, בעיקר בשביל ציבור מוחלש".

נבחרתם על ידי הציבור שהיה צריך אתכם לוחמים עכשיו, לא לשבת ככה כמו שאתם ולקבל בהכנעה תקציב שלא היה כמוהו מקום המדינה. "הדוגמה הבוטה ביותר לסעיף אכזרי היא הפרק הקרוי בחוק ההסדרים בשם האירוני 'הגברת השוויון המגדרי' או בשמו הנפוץ יותר העלאת גיל הפרישה לנשים. מי כמו פקידי האוצר יודע שמדובר בשקר. שגם כיום נשים יכולות לעבוד עד גיל 67. שהמטרה האמיתית היא לחלוב את קצבת הזקנה" שלהן, "מנשים שממילא כבר נפלטו משוק העבודה, וכעת יישארו בלי שכר, בלי פנסיה, ובלי קצבה. או להתעלל,

בנשים קשות יום בעבודות שוחקות". "מי היה מאמין שדווקא בקואליציה שלראשונה חברות בה מפלגות 'חברתיות' כביכול" או הרבה מאוד נשים, את זה אני מוסיפה, "החרפה הזאת תעבור כמו סכין בחמאה רכה, אחרי שבכנסות קודמות היא נהדפה שוב ושוב על ידי ח"כיות מכל המפלגות,

קודם תנו פתרון הולם למבוגרות העניות. עד אז, נעצור את זה בגופנו". אני חייבת להמשיך. לא, גברתי. יש לך עוד משפט אחרון.

יש הרבה דוברים אחרייך. אז אני רק רוצה להוסיף. יש עוד הרבה נושאים.

אין הרבה נושאים, כי כנראה זה יהיה דיון משולב, ולכן אני רוצה כן להוסיף עוד משפט. אף אחד, אף אחד, אמשיך את הטור הזה בהמשך, אבל אף אחד, אני חושבת שאפילו שר האוצר בעצמו, לא האמין, לא האמין, שהוא ייתקל בכזה רפיון ובכזאת חדלות אישים של כל אחד ואחד מחבריו השרים וחבריו חברי הכנסת בקואליציה. הוא אפילו לא האמין שמה שהוא יביא ככה יצא. אני זוקפת את זה לרעתכם. אתם אמורים לייצג ציבור, ואתם אמורים לקרוא את השורות הקטנות בתוך התקציב ולא לתת לזה יד. אני אמשיך את הטור הזה ובכלל את כל שאר הנושאים בנאומים הבאים שלי. תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, ואחריה, חבר הכנסת צחי הנגבי.

עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יום חג היום, כמו שקרן חברתי פה אמרה, יום התקציב, ולכבוד היום הזה יש לי מסר אליכם מעופר מרין, מנכ"ל שערי צדק: כל חבר כנסת שיצביע בעד התקציב לפני שנפתור את המשבר צריך להתבייש בעצמו. במקום להציל חיים אני צריך לשלוח חולים הביתה. בנק הדם לא מוכן לספק לי יותר דם בלי תשלום מזומן,

הזעקה שלנו כנראה עוד לא הגיעה לאוזניים הנכונות. אנחנו פה מחוץ לבית ראש הממשלה, זה הכול מהיום,

כי הוא חייב להתערב במשבר הזה.

שבעת המנהלים, אנחנו מדברים על שבעת בתי החולים הציבוריים, נשב במאהל עד שיהיה פתרון. השרה אילת שקד ישבה לפני כמה שבועות בקור מקפיא לב ובקור מקפיא דם ואמרה: אנחנו מתכוננים להכלת המתים, המונשמים, הגוססים והחולים קשה. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי אצל עוד מנכ"ל של בית חולים, הפעם בית החולים האנגלי בנצרת, פרופ' פהד חכים, שאומר היום כך: "ממשלת השינוי, אתם צריכים לבקש סליחה מאימא שלי. אימא, אני מצטער, את הניתוח שלך ביטלתי. לעובדים שלנו נמאס שהם לא מקבלים את מה שמגיע להם, אף ספק לא מוכן לעבוד איתנו יותר. לא מוכנים לתת לנו ציוד". אולי זה לא מספיק, אז בואו נפנה לעדות של מנכ"ל הדסה פרופ' יורם וייס, שאומר כך: "עצוב שאנחנו כבר שבוע מאז שהחלו העיצומים, ביטלנו אלפי חולים במרפאות וניתוחים". חברים יקרים, אלפי ישראלים שהיו אמורים לקבל ניתוח מציל חיים חזרו הביתה. זו העדות של מנכ"ל הדסה: "משרדי האוצר והבריאות לא מצאו דרך לקיים את ההסכם איתנו. רק מקרי הצלת חיים יתקבלו", וגם זה בקושי. אני ממשיכה בכותרת מישראל היום מהיום: "ההתרעה החמורה של רופאים בכירים בבתי החולים" בכל בתי החולים, וזו ההתראה, אני מצטטת: "הצוותים הרפואיים קורסים, וחולים משלמים בחייהם". בואו נעבור לעדות של מנהל מחלקה בבית חולים אחר: יש לי כאן במחלקה אחיות ורופאים לא מיומנים שלא יודעים לטפל בחולים קשה, ועל זה משלמים חולים בחייהם. זו סכנת נפשות לחולים, וגם הרופאים יוצאים מהתורנויות שבורים ומרוסקים לגמרי. מנכ"ל יד שרה אומר אתמול: בשבוע הבא ראש השנה, חג, ובשבוע הבא לא יהיה עוד מחוללי חמצן לאף אזרח בישראל. הינה עדות של אישה שלא חלתה בקורונה, אבל חיכתה שנה, שנה, לניתוח, אישה מנתניה, אומרת כך: "אני נמצאת בטיפולים כבר שנה וברגע האחרון הודיעו לי שהניתוח בוטל. אני לא יכולה יותר לעבוד וקשה לי, בכיתי כשאמרו לי שהניתוח מבוטל. אני בכלל לא מבינה למה. אני מתחננת לעזרה. זה לא בסדר שאני משלמת את מחיר המאבק הזה". אלא שאין מאבק. אין מאבק.

ככה זה כשנהנים. 11,000 מאומתים, שיא מאז פרוץ המגפה. 600 חולים באוגוסט. כל יום 20 איש מתים, זה הממוצע. אוטובוס מתפוצץ כל יום, אם זה היה טרור. 20 איש מדי יום. בכותרות שלהם: 12 היום. מספר החולים קשה ממשיך לרדת. אופטימיות. קושמרו אומר אתמול: בקרוב תהיה עלייה, אבל לא בטוח שאלה חדשות רעות. חבר'ה, הטיטניק שוקעת, והתקשורת הפילהרמונית מספרת לכם סיפורי אלף לילה ולילה. תתעוררו. תודה רבה, חברת הכנסת אטבריאן. חבר הכנסת צחי הנגבי, בבקשה,

חבר הכנסת יבגני סובה.

אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. רבותיי חברי הכנסת, אני פחות אדבר על התקציב. התקציב הזה הוא תקציב של ניתוק, ניתוק מהצרכים החברתיים, ניתוק מהצרכים של בתי החולים הציבוריים, ניתוק מהפריפריה, ניתוק מהתשתיות הלאומיות, אבל עליו עוד נדבר כשנגיע לקריאה השנייה והשלישית, אם תעברו את כל המהמורות וכל המכשולים, ואני מקווה שלא. אבל אני רוצה לדבר על ניתוק, אדוני היושב-ראש, הרבה יותר מזעזע וכואב ומדמם,

מה שאתם קוראים "ההכלה", האיפוק בכל מה שנוגע למאבק שלנו בגזרות השונות. הייתי חבר קבינט לאורך כל השנים האחרונות, ואני לא זוכר פעם אחת שהיה מישהו מחברי הקבינט, גם מן המתונים ביותר, שהציע לאמץ היעדר תגובה כמדיניות, כהשקפת עולם, כאסטרטגיה. לא הייתה תגובה על ירי חסר תקדים על אונייה בבעלות ישראלית שבו נהרגו שני אנשים. זה שהם לא ישראלים זה לא משנה, משנה מה הייתה הכוונה, הכוונה הייתה להרוג, הכוונה הייתה אולי לגרום ממש להטבעה של האונייה. אנחנו יודעים כעובדה שזה בוצע בהנחיה מגבוה של המשטר האיראני, בביצוע משמרות המהפכה האיראניים. כל גורם מודיעין בעולם יודע את זה. מכילים, לא מגיבים. ירי מלבנון. אדוני היושב-ראש, מאז 2006, מלחמת לבנון השנייה, המלחמה שכולנו היינו שותפים לתחושה שהיא הייתה קצת, החמיצה את מטרותיה, אבל בכל זאת ראינו שהחיזבאללה לאורך 15 שנים היה מורתע. נסראללה חי את חייו בתוך בונקר במעבה האדמה, בקושי הוציא את אפו. אבל מייד עם חילופי השלטון ראינו בפעם הראשונה אחרי 15 שנה נכונות של חיזבאללה לקחת אחריות על ירי מלבנון אל יישובי הצפון, שעבר ללא מענה. הירי נועד להרוג, הרי כיפת ברזל יירטה חלק מהטילים. כידוע, כיפת ברזל מיירטת אך ורק רקטות או טילים שאמורים לנחות באזור מיושב. זאת אומרת, הכוונה הייתה, הנכונות הייתה, חוסר הרתעה היה, ותגובה, אין, אפס, אדוני היושב-ראש. וכמובן הדבר החמור ביותר, שמקומם כל אזרח ישראלי, זה לא משנה אם הוא משמאל או מימין, קואליציה או אופוזיציה, ההוצאה להורג של חייל צה"ל, צלף מצטיין מיחידה מיוחדת, שפשוט בהנחיות, שאני לא יודע עד לרגע זה, כי לא הייתה הודעה אם זה דרג מדיני או דרג מבצעי או דרג צבאי, אבל פשוט ישב והמתין למרצחים שהגיעו עד אליו ויהרגו אותו, כי כך הורו לו. על הדבר הזה, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לעבור בשתיקה. ממשלת ההכלה הזאת חייבת לכלות את ימיה ולהיעלם מחיינו.

תודה רבה לחבר הכנסת צחי הנגבי. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות לחבריי מהאופוזיציה. קודם כול, הביקורת שלכם כלפי התקציב היא סופר-לגיטימית. בשביל זה אנחנו עובדים כאן, בשביל זה אתם משרתים את עם ישראל מהאופוזיציה, וזה לגיטימי, אתם יכולים להשמיע את מה שלא טוב לכם. אני קורא לכם לשתף פעולה עם הקואליציה בוועדות המתאימות של הכנסת ולהביע את החשש שלכם, את הרצונות שלכם, ולא להחרים, ובטח ובטח לא להתעסק בדה-לגיטימציה. אני שמעתי עכשיו,

השר לשעבר צחי הנגבי יצא מהאולם, ואני מסכים גם לדברים שהוא אמר.

ביקורת כלפי מדיניות חוץ היא לגיטימית. מה שלא לגיטימי הוא מה שאתם עושים בשבוע האחרון, ובמיוחד ביומיים האחרונים, כאשר קרתה הטרגדיה הנוראית, ואנחנו, עם ישראל, איבדו חייל. ומה שאתם עושים, ולצערי, אני מזהה את זה,

מזהים את זה גם ברשתות החברתיות, אתם עושים דה-לגיטימציה, אתם הופכים את צבא ההגנה לישראל לכלי ניגוח פוליטי, ואתם אלה שהורסים את המרקם העדין של החברה הישראלית. אני רוצה להגיד לכם שכולנו כואבים את נפילתו של החייל. אני חושב שבראל חדריה שמואלי הוא בן של כולנו,

ואל תגידו שזה כואב לכם יותר מאשר כואב לנו. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. רק בגלל שאתם בקואליציה. כשאתם אומרים, הקואליציה עם מנסור עבאס. כשאתם אומרים שידיו של הצבא כבולות, בגלל זה הוא נהרג. מה אתם רוצים להשיג בזה? כשאתם אומרים: הצבא לא יודע להגן על החיילים שלנו, מה אתם עושים?

בגלל רע"מ אתם מפחדים להגיב. אני יודע שצבא ההגנה לישראל יודע לתחקר, צבא ההגנה לישראל יודע להגיב וצבא ההגנה לישראל יודע גם להגן על האזרחים. אבל אתם, אתם פוגעים כרגע בצבא ההגנה לישראל כשאתם אומרים: כובלים את הידיים של הצבא.

אני מבקש מכם, תירגעו ותרגיעו. אם אתם לא תירגעו ולא תרגיעו, אנחנו נגיע למדרון הכי חלקלק שיכול להיות. בואו נוציא את צה"ל מהוויכוח הפוליטי. השכול הוא שכול שווה לכולנו, וכולנו כואבים את נפילתו של החייל. אני מבקש מכם, כי אני מזהה את דפוס הפעולה שלכם, של הח"כים וגם של ח"כים לשעבר: תפסיקו.

תפסיקו לעשות את זה, משום שזה חייל של כולנו, וכולנו כואבים את נפילתו.

אני מבקש מכם, אל תידרדרו לשיח המסוכן הזה,

שפוגע קודם כול בצבא ההגנה לישראל. היא האשימה את בנט.

ותאמינו לי, צה"ל יודע גם להגיב.

אני גם מצטט את השר הנגבי, הוא לא יושב עכשיו בקבינט, הוא ישב בקבינט, מאיפה אתם יודעים מה קורה עכשיו בקבינט? מאיפה אתם יודעים איזו תגובה ממשלת ישראל מכינה? אני אומר לכם ככה: אם אנחנו היינו מדברים על תגובה פה והיינו מכינים תגובה בתקשורת ובבית הזה, זאת לא תגובה. אני סומך על ממשלת ישראל, ותגובה צריכה לבוא כתגובת הפתעה, ולא לדבר לפני שהתגובה הזאת תגיע. תודה רבה. תוך 24 שעות? תוך 24 שעות?

חברת הכנסת קטי שטרית. למה לא אמרת בתחילת דבריי? היית משתתף בדיון. לא תקבלי תוספת קטי.

למה? נו, באמת,

תקבלי תוספת אחמד.

העיקר, ואללה, יש כבר תוספת אחמד. ואללה. הוא רוצה לסבך אותי בפריימריז. רק אתם מחלקים תקציבים? אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אנחנו צוחקים וזה, אבל המצב הוא מאוד קשה.

גם לשדולה למען בתי החולים הגעת, ואתה מלווה אותם לא פחות ממני, ואני רוצה להגיד לך, יושב פה שר ממשרד האוצר, אתם לא יודעים מה הולך בתקשורת: שקרים, ומסלפים, ומאשימים אותם שהם מתנשאים, שהם באים עם סיסמאות, שהם לא מטפלים בבעיה. יש הסכם, תעשו את ההסכם. ההסכם מצוין. ברגע שלא תפרו את ההסכם, הם יוכלו לעמוד על הרגליים.

יש את אגף התקציבים, ובאגף התקציבים הם עצמם הניחו תמיד שבהצבעה בממשלה יהיו חלקים שיעופו, כנהוג, והם הכניסו כמה עיזים. הפעם, לתדהמתם, הם נתקלו בשרים רופסים שנכנעו כמעט מייד, ואפילו העיזים חזרו אל הדיר. כך כתבה שלי יחימוביץ', עד לא מזמן יושבת-ראש מפלגת העבודה: תמיד נמצאו ח"כים שהשכילו למזער את חוק ההסדרים. הם הבהירו שיצביעו נגד אותם סעיפים אכזריים, כאלה סעיפים שהחקיקה שלהם צריכה להיות נפרדת, והם כבר מידיינים על פשרות עלובות. אבל שימו לב מה קרה, אנחנו שומעים כבר יומיים-שלושה שבקואליציה יהיו כאלה שלא יצביעו. איך פתאום הכול היום נסגר? איך פתאום הכול, לגבי החקלאות?

הבדילו אותן מהפלפלים ומהעגבניות ומהמלפפונים. שימו לב כמה זה עלוב. מכרו אידיאולוגיה תמורת כיסא של עור צבי. כמה סמרטוטים יכולים להיות האנשים בקואליציה ששכחו את האידיאולוגיה, כל זה בשביל הכיסאולוגיה. איך את מסבירה שלא היה ולו ח"כ אחד שלקח את זה על עצמו?

אני אגיד לך למה.

יש פה ח"כים שלא חלמו להיות בכנסת.

פתאום שפר גורלם, והנורבגי, יותר, התמזל מזלם. התמזל מזלם. אתה יודע מה? כל מה שאנחנו לא העזנו לחלום עליו בחזון כזה ואחר, תראה איך הם הגשימו את זה. אין, אין תקשורת, אין פרקליטות, אין משטרה, אין כלום. עושים מה שרוצים. כסרא-סמיע, 9,000 תושבים, עושים הפרדת רשויות, כי יש פה עניין של הבטחה. אני מדברת על שיקום שכונות, הפרויקט האדיר של אביו של בני בגין. אתה יודע מה קורה? מבטלים את פרויקט שיקום שכונות בשביל התחדשות עירונית. מה זה התחדשות עירונית? אפילו לא מגדרה לחדרה, לא לא, ממש מרכז הארץ, והפריפריה נשכחה, אין שום פרויקט, שום כלום. עומדת פה חברת כנסת חדשה מישראל ביתנו ומטיפה לנו על מה שלא עשינו בחברה הערבית. אל תצביעי, אל תצביעי עד שיהיו פתרונות עכשוויים.

גם אני מכבדת אותו, הוא שר נכבד, יושב היום באמצעי התקשורת ומסביר כמה שהם הגיעו להישגים, כמה שהם הגיעו להישגים בכל מה שקשור לרפורמה בחקלאות. עכשיו, כל הרפורמה של חקלאות זה לא עכשווי, זה בעתיד. היום אנחנו יודעים טוב מאוד כמה החקלאות סיפקה לנו תשובות בתקופה של הקורונה, בתקופה של המגפה. הם היו צריכים להצדיע להם ולמחוא להם כפיים, אבל לא מוחאים כפיים, לא לכל צוותי הרפואה, שכל כך עשו ועזרו לנו, ולא לחקלאות בישראל. זאת הממשלה הרעה ביותר והקשה ביותר לעם ישראל,

תודה, חברת הכנסת קטי שטרית. יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השר, חברות וחברי הכנסת, יושב כאן במליאה חברי לעיר מודיעין, חבר הכנסת בליאק, ואני רק תוהה איזה דברים אתה היית אומר כאן, מעל הדוכן הזה, לו היה עולה בדעתנו להביא תקציב כזה בממשלה הקודמת. מה היית למשל אומר על ההסדר המטורף הזה של אגרת הגודש? הרי אנחנו פעלנו באופן שיטתי כדי לבטל את ההבחנה שהייתה בין פריפריה למרכז, והדבר הזה מתחיל קודם כול בנושא התחבורה. השקענו משאבים עצומים בכבישים, במחלפים, בקווי רכבת, בהסדרת תחבורה ציבורית,

אדוני היושב-ראש, גם ליישובים הערביים, שבכלל לא היו קיימים בעניין הזה במשך שנים ארוכות. והינה אתם מגיעים, ומה הדבר הראשון שאתם עושים בתחום התחבורה? אתם מטילים מס פריפריה על מי שעובד באזור המרכז, על מי שעובד בתל אביב, על מי שרוצה להגיע לבלות באזור המרכז. אתם בעצם באים ואומרים: מי שתל אביבי עשיר, הוא יכול להסתובב, לבוא לתל אביב והכול בסדר,

מי שגר בפריפריה והאמצעים שלו הם פחות גדולים, שלא יתקרב לתל אביב, כי אם הוא ירצה להיכנס לתל אביב, אנחנו נגבה ממנו אגרה, נעניש אותו, הוא ישלם. ואם הוא עובד בתל אביב כל יום, הוא ישלם מס נוסף, 37 שקלים כל יום. 37 שקלים כל יום על כך שהוא מעז לבוא מהפריפריה כדי לעבוד ולהתפרנס בתל אביב. איזה מין דבר זה? מה אתם, אצבעות אוטומטיות? היה שיר בשעתו, "הרקדן האוטומטי"; מה, אתם כאלה? אין אחד שבא ואומר: רגע, רגע, לא יכול להיות? אדוני, ידידי הטוב השר חמד עמאר, איש הפריפריה, איך אתה מסכים? איך אתה מביא הצעה כזאת לכאן? איך יכול להיות שיהיה מס למי שגר בפריפריה להגיע לתל אביב? איזה מין דבר זה? אני חושב שזה דבר שלא יעלה על הדעת, שאף אחד לא יכול לקבל אותו, ואתם ממשיכים וממשיכים בקו הזה בשורה ארוכה של דברים בתקציב הזה. פוגעים במי שזקוק לשירותי בריאות,

לא במי שיש לו, לא במי שיכול לשלם לבד, אלא במי שנזקק לשירותים של קופות החולים. זה תקציב אנטי-חברתי, תקציב אנטי-צמיחה, תקציב לא רק בלי בשורה, אלא תקציב עם בשורות שליליות, הרסניות, תקציב ששוב מחלק את המדינה בין מרכז לפריפריה, בין עשירים לבין עניים. ואנחנו, אדוני היושב-ראש, ניאבק בתקציב הרע הזה ונעשה כל מאמץ למנוע מכם להרוס את מה שבנינו במשך 12 שנה של עשייה ברוכה. אל תהרסו את ההישגים שלנו. אל תהיו רקדנים אוטומטיים. אל תלחצו עם האצבעות כמו מכונות. תתקנו את התקציב הזה, ויפה שעה אחת קודם.

אני רואה שחבר הכנסת שלמה קרעי נמצא כאן. אני רוצה להשתתף בצערך וצער המשפחה על מות אחיינך. זה היה מוות כואב. חבר הכנסת שטייניץ. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן השר, חבריי חברי הכנסת, אני מייד אתייחס לתקציב, דווקא בהיבט שיעניין אותך, סגן השר סגלוביץ', אבל לפני זה אני באמת רוצה לציין את ההישג הבלתי-רגיל, הלא-ייאמן, של ממשלת ישראל החדשה. זה הישג שאין לו אח ורע בעולם. בתוך שלושה חודשים ישראל, המדינה שרק לפני שלושה חודשים הייתה המדינה המחוסנת ביותר בעולם נגד קורונה, בתוך שלושה חודשים עלינו למקום הראשון בשיעור הנדבקים למיליון נפש בקורונה, המקום הראשון בעולם. נכון שתמיד יש מדינה מסוימת במקום הראשון, אבל ראשית, זה מקום מפוקפק מאוד. למה ישראל צריכה להיות שם, מדינה מתקדמת, עם מערכת בריאות מתקדמת, עם ראש ממשלה לשעבר שדאג שהיא תהיה הראשונה שתקבל חיסונים לכל האוכלוסייה?

אבל בכל זאת ההישג הזה הוא יוצא דופן. אתה יודע למה, אדוני היושב-ראש? כי אין עוד מדינה שהגיעה מהמקום האחרון בשיעור הנדבקים, לפחות האחרון במערב, המקום הכי טוב, היינו בשיעור של שלושה-ארבעה נדבקים ליממה, שזה בערך נדבק אחד לשלושה מיליון תושבים,

אחד לשלושה מיליון. מהמקום הכי טוב, לפחות בעולם המערבי, התחלפה ממשלה ובתוך שלושה חודשים אנחנו לא סתם במקום רע, אנחנו מס' אחת בשיעור הנדבקים בקורונה בעולם. אז אומרים לי: יש נגיף דלתא עכשיו, אבל נגיף דלתא יש גם באירופה, גם בגרמניה, גם באיטליה, גם בהולנד. אז למה אנחנו במקום הראשון? ועכשיו, אדוני היושב-ראש, לגבי התקציב. יש לי המון הערות, משפט סיכום. תן לי עוד כמה שניות. יש לי המון הערות, אבל יש לי הערה אחת מרכזית. המדינה בוערת, היום זה ברור יותר מאי פעם. אנחנו רואים את גל הרציחות הנורא, שפיכות הדמים בחברה הערבית. שני מיליון אזרחי ישראל הערבים צועקים הצילו. אנחנו רואים את ההשלכות על הערים שלנו, ראינו את זה במהומות של שומר החומות, מיליוני יהודים צועקים הצילו. אמר שר המשפטים גדעון סער, בצדק: האיום הכי חמור היום על מדינת ישראל, על הדמוקרטיה הישראלית, זה הפשע המאורגן, הנשק הבלתי-חוקי והאלימות, בעיקר בחברה הערבית,

איפה בתקציב יש תשובה אמיתית לדבר הזה? איפה יש רפורמה ענקית במשטרה, בשב"כ, אולי בהקמת גופים חדשים, בהחזרת כושר ההרתעה של המשטרה, בנגב, בגליל, בציבור הערבי? גם בערים היהודיות המשטרה מאבדת את כושר ההרתעה. איפה בתקציב הזה אנחנו רואים מענה למה שהתחיל להצטבר כבר בשנים האחרונות, אבל ביתר שאת בשנה האחרונה ובחודשים האחרונים? איפה המענה לאזרחי ישראל שצועקים כלפי ממשלת ישראל: הצילו, אנחנו בוערים בגל של פשיעה ואלימות? איפה המענה לכל מדינת ישראל? בתקציב הזה אין שום בשורה, תודה רבה. ובעיקר אין בו בשורה, אולי יש בו כל מיני תוספות לתשתיות, וגם,

אין בו בשורה אמיתית, תודה רבה. רפורמה אמיתית, הקצבה אמיתית לכך שהמדינה בוערת ביישובים הערביים, ביישובים היהודיים, ביערות שמוצתים, בנשק הבלתי-חוקי. אין פה שום תשובה. ואני מקווה, מאחל לשר לביטחון פנים ולסגנו ולמשטרת ישראל ולמשרד המשפטים שידעו לאחוז את השור בקרניו, אבל צריכים פה השקעה תקציבית משמעותית בסדר גודל, תודה רבה, יובל. שלא היה קודם, כי המדינה בוערת והאזרחים, ערבים כיהודים, צועקים הצילו, ובתקציב אין מענה. תודה רבה.

חבר הכנסת דרעי, אחרון הדוברים. אתה יודע איפה הבשורה? בטורקיה. הם פשוט מעשירים את קופת טורקיה עם היבוא של הירקות והפירות על חשבון החקלאים

אדוני היושב-ראש, ראשית, אני מודה לך על שלפנים ולפנים משורת הדין נתת לי לדבר. אני מודה לך על זה. אני רוצה בפתח דבריי קודם כול להשתתף בצערו של ידידי חבר הכנסת שלמה קרעי על האסון הנורא שהיה להם במשפחה, היות שאני מכיר את הסבא, אני מכיר את האבא. באמת אסון גדול מאוד. זו משפחה לתפארת. אסון שאי-אפשר להסביר אותו, אבל זה אסון. לאבד בן יקיר בצורה כזאת, אי-אפשר לתאר את הצער הגדול של המשפחה, ואני משתתף בצערם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, דיון תקציב כחבר אופוזיציה כשיש רוב מובטח מראש, רוב אוטומטי, אני יכול לפנות לא לשר האוצר ולא לממשלה האטומה הזאת, אני יכול לפנות רק לחברי הכנסת של הקואליציה, לחבריי ממרצ, ממפלגת עבודה, שאני יודע שיש שם כמה חברי כנסת שהנושאים החברתיים בוערים בליבם. אם אני אגיד לכם מה צריך לעשות, לא תשמעו לי,

שאני חבר מהאופוזיציה. אבל אני אגיד לכם משהו אחר. אתמול שמעתי איזושהי אמירה, אבל מדויק, משר האוצר אביגדור ליברמן, שהיה אתמול באיזה מקום, באיזה בית, והוא אמר: הכנסתי כל כך הרבה עיזים לתוך חוק יסודות התקציב ולכל החבילה שאתם רואים היום, ציפיתי שהקואליציה תוריד לי חלק מהעיזים הללו, ואז יישארו לי הדברים העיקריים. והוא אומר: להפתעתי, אף אחד לא הוציא לי שום דבר. אין הגדרה יותר טובה מהדבר הזה, כיוון שמי שמכיר, ואני קצת ותיק בכנסת, ואני יודע מה נערי האוצר. יושב פה שר האוצר לשעבר ישראל כץ. הוא יודע שכל ההצעות הללו, חלקן הזויות, כל שנה, כל מחזור של נערי האוצר, לא משנה מי יושב שם, מביאים אותן באופן אוטומטי. הם יודעים שזה לצורכי משא ומתן. מכניסים, אחר כך כל חבר ועדת כספים מהקואליציה מבקש,

אבל כשיש קואליציה שנפלה עליהם אימה של אביגדור ליברמן והם מפחדים מהצל שלהם, הם מוכנים לקנות דברים הזויים, כמו מיסים על משקאות. על מה מדובר פה? על החברה הכי חלשה, שבשבת, פעם בשבוע, מביאים תרכיז, מביאים איזו שתייה של קריסטל שעולה ב-50% פחות מקוקה קולה. על זה להטיל מיסים? או מיסים על כלים חד-פעמיים פשוטים, לא כלים חד-פעמיים יוקרתיים, או להטיל מיסים על רב-קו, שהוא אפילו לא יודע מה זה הרב-קו הזה. מי משתמש ברב-קו? אני משתמש? רק המשפחות שנוסעות באוטובוסים, לא אנחנו משתמשים בזה, המשפחות הכי פשוטות, הכי מוחלשות שיש, משפחות ברוכות ילדים. ועוד שורה שלמה של דברים,

אריה. בסיום, משפט אחד אני רוצה לומר, כתושב ירושלים, אדוני היושב-ראש, אני לא יודע באיזה מילים להשתמש. בוש ונכלם.

לא, אין לי מילים קשות, חוץ מזה שאני לא מבין.

של תושבי ירושלים, מיליון איש, והסביבה, שזה אולי מיליון ו-200,000, מיליון ו-300,000 איש, שזקוקים לבתי חולים, פיקוח נפש, ותראו איזה התעללות במיטב הרופאים שלנו, שהמדינה מתגאה בהם. שום דבר. הם שובתים, הם יוצאים לרחובות, על מה? על הסכמים שמבטלים. ואף אחד מכל השולחן הזה, מכל הקואליציה, לא אכפת לו. אומרים אמירות יפות. שמישהו יקום, יגיד בצורה הכי מפורשת: אני לא מצביע על התקציב היום אם לא גומרים את ההסדר עם בתי החולים הציבוריים בנצרת, בירושלים, בבני ברק ובנתניה. ריבון העולמים, מדובר פה על פיקוח נפש. לא מעניין אף אחד. אני לא מבין מאיפה האדישות הזאת. השר חמד עמאר, אתה רוצה להשיב?

תהיה הצבעה שמית. כן, הצבעה שמית. מי ביקש הצבעה שמית?

אנחנו רוצים הצבעה שמית. זכותם. זכותה של הממשלה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית. בבקשה. השר, תענה על שבעה בתי החולים הציבוריים. תענה, תבוא עם בשורה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי שלמה קרעי, אני רוצה להשתתף בצערך. כואב, מה שהיה. יהי זכרו ברוך. תעמדו בזה.

ארבעה מיליון איש מתאשפזים בבתי חולים הללו.

לפחות כשאני משתתף בצערו של חבר, מה נענה לחולים של ירושלים, מנות, מנות דם. הם נותנים מנות דם, מסכות הם רוצים. תתביישו. ראש הממשלה שלך אמר להם שזה מביש, מה שעושים להם, והוא בעצמו עושה את זה גרוע יותר.

קטי, תודה. אני מבקש לתת לשר לדבר. לא, אבל השר שהציג זה שר האוצר. מסכם שר אחר. נראה לי שזה לא, בדקנו את התקנון, זה אפשרי. הכול אפשרי בממשלת השינוי.

בושה. חמד, עוד פעם אתה עומד פה?

אני רוצה להגיד לכם, תוכנית העבודה שלכם זה לצעוק. תוכנית העבודה זה לצעוק, וכשאתם צועקים אני שותק. תמשיכו לצעוק. שלכם זה לשקר.

חבריי בקואליציה, אני שמעתי כמעט את כל חברי הכנסת שעלו לדבר. תאמינו לי, אני לא רוצה להגיד: כמעט כולם לא קראו את החוק ולא את חוק ההסדרים, הרבה מהם לא קראו, כי לפי הדברים שהם אמרו והטענות שהם טענו, הרבה מהם לא קראו. אבל קודם כול אני רוצה להודות לשר האוצר אביגדור ליברמן, שהצליח לעשות בחודש וחצי מה שהממשלה הקודמת, האופוזיציה היום, הצעקנית, לא עשתה בשנה וחצי. בתוך חודש וחצי אנחנו מביאים תקציב למדינת ישראל. אתם יודעים שהתקציב האחרון שאושר במדינת ישראל היה במרץ 2018? רק עצם העובדה שאנחנו מצליחים להביא את התקציב היינו צריכים לקבל קצת כבוד מהאופוזיציה. צריך להגביר את

הרמקול.

חברי הכנסת אשר ופינדרוס,

הגברתם יפה. חברי הקואליציה, נא לשבת. אני רוצה לברך את שר האוצר אביגדור ליברמן על זה שהצליח בתוך חודש וחצי לאשר את התקציב בממשלה ובקצת יותר מחודשיים וחצי להביא את זה לכנסת. אני מאמין שהתקציב הזה, אנחנו נעביר אותו היום בקריאה ראשונה, וכבר בחודש נובמבר, בחודש נובמבר יהיה תקציב למדינת ישראל, מה שלא עשיתם בשנה וחצי. שנה וחצי לא הצלחתם להעביר תקציב. שנה וחצי. תקציב שעבדנו עליו פחות מחודשיים וחצי, אנחנו מביאים אותו להצבעה בקריאה ראשונה, והתקציב יעבור היום. איזה תקציב אתם מעבירים? אני גם רוצה לברך באמת ולהודות לכל עובדי משרד האוצר על המסירות שלהם בעבודה, על עבודה בשעות-לא-שעות. זה משרד שבכל שעה שאתה רוצה שהעובדים יהיו נוכחים, הם נמצאים שם. באמת תודה להם. תודה למנכ"ל המשרד, תודה לכל מי שעזר, למחלקה המשפטית במשרד, שעשתה עבודה מעולה, לאגף התקציבים, לכל אחד ואחד שעשה ועבד על מנת שנצליח להיום להביא את התקציב הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל. אין פריפריה אצלכם. מחקתם את הפריפריה. מחקתם את הפריפריה.

בושה. אני אוהב לשמוע אותם, אתה יודע?

ולהביא אותו בתוך חודשיים וחצי לקריאה ראשונה. אני יודע. זה קשה, אבל תתרגלו לשבת באופוזיציה. תתרגלו. אני אומר לכם, נעביר אותו גם בקריאה שנייה ושלישית. תתרגלו. תתרגלו. מה הבשורה חוץ מהגזרות? תגיד לי, מה הבשורה חוץ מהגזרות? חבר הכנסת אופיר כץ, אני רוצה להזכיר לך רק דבר אחד. אני רוצה רק להזכיר לך, אופיר כץ, אתה עלית לכאן ודיברת על כביש 65. אם אני לא טועה, רק לפני חודשיים וחצי אתה היית חלק מממשלה של יותר מ-12 שנים וחצי, ואתה דיברת על 95 הרוגים. זה כואב. זה קשה. אני כיושב-ראש השדולה הייתי מתבייש להגיד מה שאתה עמדת כאן ואמרת, כי אתה יודע שאתה היית חלק מהממשלה. אני לא מתבייש. אתה היית חלק מהממשלה, ושר התחבורה וראש הממשלה היו מממשלת הליכוד. אם ב-12 שנים וחצי לא הצליחו לעשות את זה, אל תבוא אחרי חודשיים וחצי לצעוק את הצעקות האלה. אתה מייצג את הצפון, אתה מייצג את הפריפריה. קצת צניעות לא תזיק. צניעות לפעמים עוזרת לאדם. קצת צניעות לא תזיק לכם.

איתם, הם רצו את השינוי הזה, אתה מחכה להודעה מהם? דיברו כל כך, אני לא מבינה. זה שהוא גר

האם הוא צריך להסביר עוד? אתם מדברים, ושמעתי גם, תסביר עוד, שיבינו. תסביר. חבר'ה, אני אסביר לכם, חברי הקואליציה. חבל שאתם לא ישבתם כאן ושמעתם את הדברים שאמרו באופוזיציה, אבל לא הפסדתם כלום. לא הפסדתם כלום. אם חבר הכנסת אופיר אקוניס עולה כאן ומדבר על התקציב של 2021 ואומר שמתוכו יש 53 מיליארד שקל למגזר הערבי, אני רוצה לעדכן אותך, אדוני השר לשעבר, חבר הכנסת, נראה לי שלא קראת את התקציב.

אבל התוכנית של המגזר הערבי מתחילה לעבוד בשנת 2022 ולא ב-2021, והיא פרוסה עד 2025. אז היא לא ב-2021. אל תטעה את הציבור. אתה שר לשעבר, וכשאתה עולה להגיד דברים כאן אתה צריך לדייק. לדייק. זה לא משנה את מה שאמרתי.

תדייקו. תדייקו. וזה לא 53. חבר הכנסת פטין, אני אוהב לשמוע אותך. חמד, זה לא 53 כמו שהוא אמר. כל מה שהוא אמר לא נכון, אז למה לי להיכנס לזה? הוא לא קרא את התקציב. קראתי כל מילה. כל מילה. חבר הכנסת אלעזר, השר אלעזר שטרן, סליחה. פטין מולה שואל אותי מה עם תקציב הדרוזים, אז בוא אני אגיד לך משהו. עשיתי קצת עבודה לפני שעליתי לכאן, בדקתי כמה ממשלת הליכוד בראשות ביבי נתניהו מ-2009 עד 2021 לפני חודשיים וחצי, כמה תקציב היא אישרה למגזר הדרוזי בתוכניות חומש. התברר לי שזה 3 מיליארד שקל. כמה אנחנו אישרנו לשנתיים וחודש בממשלה הנוכחית?

3 מיליארד שקלים. מה שאישרו ב-12 שנים וחצי, אישרנו את זה לשנתיים. זה הבדל קטן בין ממשלת הליכוד לממשלה שאנחנו נמצאים בה, הממשלה שאנחנו מנהלים. חבל, חבר הכנסת פטין, ששאלת אותי. אם לא היית שואל אותי גם לא הייתי עונה לך על הנושא הזה, כי הנושא של המגזר הדרוזי, אתה יודע כמה הוא יקר לי וכמה אני עובד בשביל הנושא וכמה אני עושה. אני אומר לך, התקציב הזה, לא היה תקציב כמוהו במדינת ישראל.

אם אנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, רק עכשיו, היום, אישרנו לחיזוק מערכת הבריאות 1.8 מיליארד, היום אושרו למלחמה בקורונה, לחיזוק מערך הבריאות.

אנחנו, הממשלה, מה עם שבעת בתי החולים, הם שואלים? תענה על בתי החולים.

אנחנו אישרנו, תאמינו לי, גם שבעת בתי החולים, אנחנו נפתור את הבעיה.

מתי? אנחנו לא זורקים את הבעיות הצידה. תעמדו בהסכם שעשו ישראל כץ

אדלשטיין. תעמדו בהסכם, רק תעמדו בהסכם. אני מבטיח לך שנפתור את הבעיה. חתומים שם פקידי האוצר והבריאות. אנחנו נקציב רק למשרד הבריאות בבסיס התקציב 2 מיליארד שקל, ומה שאושר היום, 1.8, זה לא בבסיס התקציב, זה

זה נמצא בתקציב, זה יהיה, זה חלק מהתקציב. אין להם אחיזה בתקציב. אתם יוצרים, את יכולה לצעוק. אני אשתה מים בינתיים. לא לא, תצעקי. תצעקי. זה שאתה אומר, תשב,

ממשלת הליכוד לא אישרה 15 מיליארד שקלים? אין תקציב להתמודדות עם קורונה ב-2022. הרי אישרתם 15 מיליארד שקלים. על מה? אין תקציב לקורונה 2022. אתם לא ישבתם עם חבר הכנסת מנסור? אין לכם תקציב לבתי החולים בפריפריה.

אתם עולים לכאן כולם ותוקפים. אמר לכם שצריך שיפוץ, המקום. תאמין לי, יש לו חדות עין,

מה עשיתם מאפס עד שלוש? מה עשיתם, שיהיה לכם מרץ כל היום.

לא רק שלא הבאתם בשורה לעצמאים, אתם גם מבקשים מהם לתת את המענקים בחזרה. חברת הכנסת אורלי לוי, אני קורא אותך לסדר

כי הונחה היום על שולחן הכנסת הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 9) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם החייב בבידוד), התשפ"א 2021. תודה. תודה רבה. ובכן, אנחנו נעבור להצבעה שמית על הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנים 2021 ו-2022) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א 2021, בקריאה ראשונה. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד עד עכשיו התוצאה בסדר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד משה ארבל,

יעקב אשר,

זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף,

אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי,

נגד גבי לסקי,

לפיד,

לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, נגד אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד עכשיו אלה שלא הצביעו, תקרא בשמם מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח אורי מקלב,

מנסור עבאס, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת עמיחי שקלי, אינו נוכח האם יש מישהו שלא הצביע? תודה רבה. תמה ההצבעה. תפדל. התוצאות: הצעת חוק מסגרת התקציב בקריאה ראשונה,

53,

הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון מס' 9) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם החייב בבידוד). יציג השר עמר בר לב. תעבור להצעה הבאה.

או ההצעה הבאה או הדובר הראשון. שר הבריאות, האם אתה יכול להציג במקום עמר בר לב? שר הבריאות, בידוד בפיקוח טכנולוגי. איפה סגן השר? סגן השר מדלג לכאן. איפה איתן גינזבורג? בבקשה, סגן השר,

אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכוון להציג בפניכם את הצעת חוק הפיקוח הטכנולוגי. אני אתן כמה מילים על מטרת הצעת החוק. אומרים לי שלא שומעים בירכתי המליאה. מטרת הצעת החוק היא להסמיך את הממשלה להכריז על חובת פיקוח טכנולוגי על חייבי בידוד בכללותם, ולא כמו שזה קיים היום רק על מחויבי בידוד שנכנסו לישראל. זאת, לנוכח העלייה בתחלואה והצורך בהגברת הפיקוח וקיום חובת הבידוד. אני לא אאריך בדברים, כי יהיה דיון, למעשה היום, בוועדת החוקה של הכנסת. התיקון הזה, להוריד חשש מכל מי ששומע עכשיו ועדיין לא קרא את החוק. שום דבר בהצעת החוק הזאת לא נעשה בכפייה. יש שני כלים: יש את ההסכמון וכלים טכנולוגיים נוספים שיאפשרו לוודא שאכן האדם שנמצא בבידוד נמצא בבית. מי שיקבל החלטה שהוא לא מוכן ולא רוצה להסכים לכלים האלה, נלך בדרך המלך הרגילה,

של ביקורים של המשטרה במקום. מי שיסכים, למעשה הכלי הזה יאפשר אכיפה יעילה וטובה יותר. אנחנו נמצאים בתקופה שמצד אחד המשק פתוח, ומצד שני, יש עלייה בתחלואה ובבידודים. אנחנו רוצים לייצר מהלך שמאזן בין שני הדברים הללו, וזו הצעת החוק שנמצאת בפניכם. על מנת להסיר חשש ממי שעדיין לא קרא את החוק, הצילום שמדובר עליו יהיה למשך הזמן המזערי שצריך אותו ולצורך זיהוי בלבד. הצילום לא יוקלט ולא יישמר. לא ייעשה במהלך הצילום או אחריו כל שימוש באמצעי זיהוי ביומטרי או בנתונים ביומטריים ולא יופקו מהצילום נתונים או אמצעים כאמור. החוק הזה מסמיך את הממשלה לעשות את הדברים האלה רק לאחר קבלת חוות דעת אפידמיולוגית,

החוק הזה מתווסף לשורת כלים שיאפשרו אכיפה יעילה ואפקטיבית של הבידוד, מצד אחד, בלי לפגוע בזכויות אזרחיות,

הוא לא נעשה בכפייה והוא נעשה אך ורק בהסכמה. כמובן, מי שלא יסכים, עדיין חובת הבידוד חלה,

או באמצעות טלפונים או באמצעות הגעה לבית, המשטרה מצידה תוכל למעשה למקד את האכיפה באותם אנשים שמסיבה כזאת או אחרת לא רוצים, לא מעוניינים, לא מסכימים לאמצעי הטכנולוגי שמוזכר כאן. עד כאן העיקרים של הצעת החוק. אני חושב שהיא הצעת חוק חשובה. אנחנו נמצאים בפתחם של החגים, עם תנועה מאוד מאוד גדולה של אזרחים בתוך הארץ, אירועים, חגים משפחתיים, מפגשים משפחתיים, נסיעות בארץ, נסיעות בעולם, חזרה מהעולם לארץ, ועל מנת שכל זה ימשיך ויקרה, ועל מנת שהמשק ימשיך לתפקד וימשיך לפעול כשגרה והכלכלה לא תיפגע, החוק הזה הוא גם נחוץ, הוא גם הכרחי, אבל מהעבר השני הוא מידתי מאוד ולא פוגע בזכויות אזרחיות, שלקחנו לתשומת הלב בניסוח החוק שלא ייפגעו במהלך החקיקה הזה.

תודה רבה. הדוברת הראשונה, חברת הכנסת קרן ברק, חבר הכנסת אמיר אוחנה, חבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת משה אבוטבול, ישנו. מי אחריו?

משה,

שנאנקות תחת הקושי של פרנסה, של כלכלה,

אותן לשכות רווחה בכל הרשויות בארץ לא עומדות בעומס של הפניות שישנן מצד המשפחות ברוכות הילדים, מצד המשפחות של אימהות חד-הוריות, מצד אותן משפחות שיש בהן גם קשישים וגם זקנים וגם כאלה שהקצבה החודשית לא מספיקה להם.

בשנה שעברה ראה יושב-ראש התנועה שלי, השר הרב אריה דרעי, ועשה את המיזם שנתן להם עזרה, סיוע באלפי שקלים רבים למשפחות על פי קריטריונים. באותו מיזם חילק לדתיים, לחילונים, לעולים חדשים, לוותיקים, לערבים, ליהודים, לכל המגזרים חילקו את זה. לצערנו אנחנו רואים שאותו מיזם, אנחנו לא שומעים דברים ברורים לגבי ההמשך שלו, לגבי אותן משפחות שנמצאות בסימני שאלה אם אותו כרטיס שהן קיבלו ימשיך הלאה לפעול, אם משרדי הממשלה, בפרט משרד הפנים, יטעינו את אותו כרטיס בפעימות נוספות לאותן משפחות שהמקרר שלהן ריק. וזה לא כפתגם, אותם ילדים שאומרים: אימא, הבטחת לנו עוף לשבת, זו לא סתם קלישאה, זה דבר אמיתי. אנחנו מכירים משפחות כאלה שההורים שם נמצאים מתחת לקו העוני, עמוק עמוק באדמה. אחד הדברים שהממשלה הזו החליטה הוא לעשות שינוי שם למשרד הרווחה. אז קודם כול, ידוע שביהדות מי שעושים לו שינוי שם זה בדרך כלל או לחולה או לחולה מסוכן, אז אני רוצה להבין: מה בדיוק שינוי השם הזה בא להורות לנו,

שהמצב במשרד הרווחה, בשירותים הכלליים, החברתיים, האם שם המצב כזה מסוכן שעושים שינוי שם? אבל תקראו את הביקורת שאומרים העיתונאים, האנשים, כמה יעלה יקר אותו שינוי שם, להדפיס מחדש את אותם פרסומים, את אותם דפי נייר, את אותם בלנקים שעכשיו המשרד הזה משתמש בהם וצריך את הכול להחליף. מדובר פה במיליוני שקלים. הייתי מצפה שאת אותם המיליונים הללו, זה לא לעניין, סליחה שאני אומר לך. לא, זה מה שאומרים. אתה יכול לכמת את זה, אדוני השר? אתה יכול להגיד כמה זה עולה?

כלום לא עולה? להתחיל לעשות בלנקים, להתחיל לעבוד על זה, המיתוג מחדש? תקשיב טוב, היה משרד העבודה והרווחה. הוציאו את העבודה, משנים את השם. ממילא אין שום קשר. לגבי מה שאתה מדבר, אז חבל מאוד שאתה אומר את זה, כי אתה לא מכיר את הפרטים. אני מבין שאתה צריך לעשות את תפקידך ואני את תפקידי. ניפגש לכוס קפה ואתה תראה שמה שאתה אומר זה לא נכון. אז קודם כול, אם אדוני השר בא ואומר שיש דברים חדשים, אני אשמח מאוד מאוד. תפקידנו להתריע על דברים שלנו לא מספיק ידועים והציבור שולח אותנו לשאול. זה תפקידנו. מאיר, אתה בטח לא כועס שאני עושה את תפקידי.

גם כשהיית ראש עיריית דימונה עזרת לי כשהייתי ראש עיריית בית שמש. נמשיך הלאה לעבוד. אבל אני אומר שוב, אני בסך הכול הפה של העם, ואם העם בא ואומר שיש כאן בזבוז מסוים, אני בא ואומר אותו. אדרבה, אם יש תשובות, נשמח לשמוע. אני מאוד מאוד מקווה שנוכל לשנות סעיפים בתוך ספר התקציב הזה, להיטיב עם העם היושב בציון. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יואב קיש. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הנושא של התמודדות עם אי-שמירת הבידוד של מבודדי קורונה הוא נושא סופר-חשוב. אחד הגורמים המרכזיים להתפשטות התחלואה הוא אנשים שלא שומרים בידוד, בוודאי כשמדובר במספרים גדולים, שאין יכולת לא במשטרה ולא באכיפה לוודא שאנשים שומרים בידוד. איך פותרים את זה? כן, פותרים את זה בשימוש באמצעים טכנולוגיים. איפה הבעיה שלי בדבר הזה, בהסכמון הזה? בואו נהיה רציניים. אם אנחנו רוצים לתת פתרון, אנחנו רוצים לוודא שאנשים נשארים בבית. אנחנו לא רוצים לתת איזה משהו שחשבנו שנעשה, ומזה בסוף פתחנו פתח לקומבינות רבות. קודם כול, אני תומך בגישה העקרונית ללכת לאיכון טכנולוגי אפקטיבי, שיאפשר לפתור את הבעיה של אנשים שלא נשארים בבידוד. זה בסדר. מה שחשוב להבין זה איך עושים את זה. ואני אומר לכם, ככל שבדקנו, אלא אם כן יש דברים חדשים, ואני עוד לא ראיתי דברים חדשים, כי על ההסכמון דיברנו הרבה מאוד אז, ההסכמון הזה לא יעיל. הוא לא פותר בעיות למי שאין לו טלפון חכם, הוא לא פותר בעיות בשבת, הוא לא פותר בעיות בערבים. אנשים יצאו בערב, בלילה, ויגידו שישנו. יש פה המון מורכבות.

מצאת הפרה, הבן אדם יגיד: ישנתי, נכבה לי הטלפון. אם אתה באמת רוצה למנוע פרצות בבידוד, הדבר האפקטיבי היחידי זה הצימוד האלקטרוני, הצימוד הדיגיטלי. כל המנגנון קיים, החקיקה קיימת, התקציב קיים. זה נכון שזה יותר מורכב לתפעול בנתב"ג, יש פה יותר משמעויות תפעוליות. אני לא רוצה להשוות את זה לאזיק האלקטרוני, אבל בוודאי כשמדברים על צמיד שיושב לך פה על היד ואתה מבין שאם אתה יוצא אתה "נשרף", הפרות הבידוד יהיו אפסיות. אז יהיו מקרים של ונדליזם, מי שמוריד וזה, אתה תגלה את זה ותוכל גם להעניש. אבל אני אומר לך, הינה, ישב פה יו"ר ועדת חוקה. אני שמח שהחלמת מהקורונה. ברוך רופא חולים. ובאמת, אל תעשו צחוק, אל תלכו למקום שאתם אומרים: יש לנו הסכמון, ועכשיו המשטרה יכולה להרשות לעצמה לא לבדוק. אתם בעצם תמשיכו למצוא את הפרות הבידוד הרבות. הדבר האפקטיבי היחידי, וזה מה שנבדק, ואני מאוד מקווה שבוועדה תעשו את העבודה, כי היום אנחנו עדיין, לא הגיוני שלליכוד יש שני נציגים אצלך ולתקווה חדשה שלושה. אני עוד לא שמעתי על כזאת מתמטיקה. אז ביום שהמתמטיקה הזאת תסתדר, בשמחה גם אנחנו נבוא. אני אומר לכם, אם רוצים למנוע את תופעות הפרת הבידוד, הדרך היחידה היא עם צימוד דיגיטלי.

אנחנו מחרטטים את עצמנו.

תודה רבה. חבר הכנסת סעדי, חבר הכנסת אייכלר, חבר הכנסת דרעי, חבר הכנסת קושניר, חבר הכנסת כסיף, חבר הכנסת גלנט, חברת הכנסת אבקסיס, חבר הכנסת רוטמן, חברת הכנסת סטרוק. חבר הכנסת ישראל כץ,

מופיעה פה רשימה אחרת, היושב-ראש. היושב-ראש, מופיעה פה רשימה אחרת. אתה שומר לי את הזכות? תודה רבה. אחריו. אדוני היושב-ראש, לפי איזה רשימה? לא, אבל זה לא מעודכן, זה לא חופף, אדוני היושב-ראש, עמדתי כאן היום וציינתי ששר האוצר ליברמן פתח את ישיבת

בחגיגיות כמקובל והתגאה בהישגו היחיד: הוא החליט על ביטול החל"ת, וכל האבטלה נעלמה. והינה, כמו שקורה הרבה פעמים, בצוהריים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הדוח על המחצית הראשונה של חודש אוגוסט,

בניגוד לכל המגמה שהובלנו, של ירידה מתמשכת, האבטלה עלתה, האבטלה עלתה מ-7.6% ל-8.1%. זה עשרות אלפי מובטלים, לא כולל אלפי משפחות שנדחקו לקבלת קצבת הבטחת הכנסה.

היה מתבקש שבסיכום הדיון באותו סעיף יבוא שר האוצר, למרות נציגו הנאמן, השר חמד עמאר, שבעצמו יבוא ויתייחס גם לזה. אבל שר האוצר נעלם.

הוא אפילו לא בא לענות ולהשיב ולסכם, אבל האבטלה לא נעלמה. הדוגמה הזאת היא דוגמה לדרך ההתנהלות הלא-מקצועית, לשליפות, לאי-היסוס בחבטה בציבורים. למה הוא היה צריך לפגוע באנשים בני 45 עד 28 שעדיין, טרם מצאו עבודה? מה, הם לא רוצים לחזור לעבוד? אז ביטלנו לצעירים. הם רוצים לחזור. יש מצב מורכב במשק ויש עניין של ערבות הדדית ודאגה לציבורים. אנחנו ידענו, אדוני היושב-ראש,

כח"כ אחראי באופוזיציה: נתנו סיוע לעצמאים, לעסקים, למובטלים בחל"ת, לנכים, למקבלי מס הכנסה שלילי,

סייענו להם, בערבות הדדית, לעבור את התקופה, כך שעם פתיחת המשק בעקבות החיסונים כולם חזרו ולא התמוטטו. אני מנעתי ממיליון מובטלים לרוץ רעבים ברחובות, ממאות אלפי עסקים לקרוס, והכול נפתח עם אפס תחלואה, עם פעילות כלכלית, עם מצב כלכלי מצוין, ירידה באבטלה, ירידה בגירעון, עלייה בצמיחה, שמירת דירוג האשראי המדהים של מדינת ישראל בכל התנאים, וכאן באים והורסים ברגל גסה. עכשיו, הדבר הנוסף שעשו כאן זה הטריק.

למרות המשבר, שמרנו על מגבלת ההוצאה, וכשהעברנו תקציבים המשכיים, אדוני, אתה ישבת בוועדת הכספים כחבר בכיר, העברנו 411 מיליארד מתוך 412 ב-2020, תקציב לכל דבר. השארנו מיליארד רווח, לא לחרוג, והעברנו ב-2021 תקציב של 420, תקציב המשכי של 420 מיליארד מתוך 426, כי זה הגידול שהיה מתבקש עקב הגידול הטבעי ועליית המדד בפועל. מה עשתה הממשלה הזאת? מה עושה שר האוצר?

הוא אומר: אני אחשיב את המדד לא כפי שהוא עלה בפועל אלא לפי התחזית של עליית המדד, שלא התממשה, והינה, הוסיפו עוד 6 מיליארד שקלים מעל מגבלת ההוצאה, מה שאנחנו לא עשינו בזמן הקורונה. הם מדברים על גירעונות? אנחנו לקחנו תקציב קורונה לסייע ישירות לעסקים ולמובטלים ולמשק, לא נגענו בתקציב הרגיל, הם, בתקופה של תקציב, לוקחים ומוסיפים 6 מיליארד. דרך אגב, זה 439, מה שלא ברור לי, אולי 13 מיליארד זה לתקציב הרגיל כדי לחלק. למי לחלק? אנחנו יודעים למי הם מחלקים, למי הם התחייבו. עבאס היה כאן, גם טיבי כבר זומם, אולי הוא יימנע ולא יתנגד. הדברים האלה הם עיוות מוחלט שמצטרף למכת מיסים ולתקציב בלתי אחראי ועיוות חוקי ההסדרים והרפורמות, ולכן אנחנו נפעל וננסה לשכנע את אותם חברי כנסת וחברות כנסת לבוא ולפעול ולשנות עכשיו ואחרי זה כדי להימנע מפגיעה קשה בציבור. תודה רבה. חברת הכנסת לוי,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

עליתי קודם ודיברתי על הצביעות הגדולה של אותן נשים שמכריזות על עצמן כפמיניסטיות גדולות, כמי שמגינות על נשים מוחלשות, אם זה בשוק התעסוקה ואם זה ברצון של הממשלה לפגוע באוכלוסיית הקצה, כמעט החוליה החלשה ביותר בשרשרת שוק התעסוקה בחברה הישראלית. כשאנחנו מדברים על העלאת גיל הפנסיה, ברור לכולנו שבמציאות הקיימת ישנו גירעון מסוים, ובהחלט ראוי לשקול ולחשוב איך אנחנו עושים את הדברים. אבל כפי שאנחנו רואים איך זה התקבל בחוק ההסדרים עכשיו, נדמה היה שחיכו באוצר לשעת כושר, כי פקידי האוצר, ומי כמוך יודע,

היית חבר בוועדת הכספים, על המאבק הגדול שניהלנו כדי להחריג את כל אותם מקצועות שוחקים, את אותן נשים שהגוף שלהן, שהוא כלי העבודה שלהן, לא עומד עם השנים, בשל העומס, בשל הקושי, בשל השעות המרובות, והאבסורד הוא שככל שהעבודה פיזית קשה יותר, התשלום בעבורה קטן יותר. כשאנחנו חושבים על אותן נשים, כל ההישג שגאים בו במשרד האוצר, החברים מהקואליציה, כל אותן סיעות חברתיות, מדבר על מי שתוכלנה להמשיך ולהיות מועסקות מעבר לגיל 62 כפי שזה היום, זאת אומרת, מס הכנסה שלילי, קודם כול תמצאי מקום עבודה כדי שתיהני ממס הכנסה שלילי. כשאנחנו מדברים על מענק על החזקה בעבודה, זה שוב בולשיט, כי אותן נשים נפלטות משוק התעסוקה בגיל 55 ולא מוצאות את עצמן שוב בשוק התעסוקה. אותן נשים מחכות לקצבת הזקנה, שלפעמים זו ההכנסה היחידה שלהן,

זה אם לרכוש את התרופות מצילות החיים שלהן או לא. כאשר נשים אחרות, כל שנת ניסיון, שנת ותק, מעלה את המחיר שלהן בשוק, הנשים המוחלשות תישארנה ללא הכנסה, ללא פנסיה וללא קצבת זקנה.

אטימות או פשוט טיפשות, כי מגיעים אותם חברי כנסת שחושבים או חושבות שהן מנהלות איזשהו מאבק מול שווה כוח, והאוצר עבד עליהם, וכפי שלא הצליחו לעשות זאת לנאבקים ולנאבקות כנגד חוסר הצדק הזה בעבר, הצליחו הפעם לסתום את הפיות לכל אותן אקטיביסטיות חברתיות, לכל אותן פמיניסטיות מגינות הנשים, אבל הן מגינות על הנשים עם הכיסאות בקואליציה,

שייפלו בין הכיסאות. אני באה ואני אומרת: נשים חזקות, נשים שמרוויחות טוב, לא צריכות אפילו את החוק הזה, כי הן יכולות לבחור ולהמשיך לעבוד, כי יש מי שירצה להעסיק אותן. הנשים המוחלשות, לא רק שלא תוכלנה, ואדוני היושב-ראש, תוך כדי הנאום שלי שנשאתי קודם, קיבלתי אליי הודעה שאולי כדאי שחברי הקואליציה יקשיבו לה ויבדקו את מי הממשלה הזו רודפת. מי אמור לממן את כל ההרפתקנות שמשמרת את הקואליציה הזו? תקשיבו טוב, זה עובר מתחת לרדאר. חברי הכנסת אפילו לא יודעים מזה, אבל העובדים קיבלו את זה. איזה עובדים?

זיכוי משמרות, הם התבשרו עכשיו שיש, תודה. אדוני, תשמע רגע רק את ההודעה שקיבלו עכשיו: סיום מתן הזיכוי משכר אוגוסט. להזכירכם, עובדי משמרות שנייה ושלישית בתעשייה, שמרביתה מפעילה את קווי הייצור בשלוש משמרות מסביב לשעון, היו זכאים לזיכוי במס הכנסה עד סוף 2020 ועד אוגוסט 2021, כי כשאנחנו יצאנו לבחירות הארכנו את זה אוטומטית. אבל מה קורה עכשיו עם האוצר? מבטלים לעובדי הייצור שעובדים במשמרות. הם לוקחים אותם לא כקהל שבוי, כעובד שבוי. אדוני, אתה יודע מה קורה. אני לא מבין,

הם קיבלו הודעה מהשכר, היא עומדת פה מולי, שהם לא יקבלו את הטבת השכר שלהם, שאנחנו רצינו לעודד את התעשייה במשק, את המשמרות, ואמרנו: אלה עובדים מוחלשים, כי העבודה בלילה מחלישה את הגוף, אבל יש לה גם אפקט על המצב הנפשי. וכשנתנו הטבת מס לאלה שעובדים משמרות בלילות, שאין להם לא יום ולא לילה אבל הם רוצים להביא פרנסה הביתה, אומרים להם: מה שהבאנו כדי לעודד אתכם, גם לתת לכם טיפה אוויר לנשימה, מתבטל. נמצא איתנו פה שר האוצר לשעבר ישראל כץ. ישראל, העובדים המוחלשים בפסי הייצור, במשמרות, הולכים לאבד את הטבת המס. עכשיו, מה חושבים שם, באוצר? אין להם אופציה אחרת. איפה הם ייקלטו?

ירצו או לא ירצו, יעבדו כמו חמורים וגם לא יראו מזה, לא רק מספיק כדי להחזיק את הראש מעל המים, אלא לא יראו מזה אפילו את הטבת המס שאנחנו דאגנו, גם בוועדה, להבטיח שתהיה כדי לתמרץ את עובדי הייצור,

את אותה אוכלוסייה שמחזיקה איפשהו את המשק שלנו, ששווה וחשוב לנו כמדינה שפסי הייצור יעבדו שלוש משמרות כדי לא לעצור את המכונות. כל עצירה כזאת עולה המון כסף וזו הפקה, אז רצינו לעודד את זה.

באופן חד-צדדי, אני מבקשת ממך,

אני יודעת שהנושאים האלה חשובים לך, היכנס בעובי הקורה. בואו נבטל גם את הגזרה הזאת, כי היא פוגעת שוב באותן אוכלוסיות ועובדים חרוצים אבל לא מתוגמלים.

תודה רבה לחברת הכנסת לוי. חבר הכנסת סמוטריץ' איננו, חבר הכנסת טיבי, איננו, חבר הכנסת ארבל, איננו, חברת הכנסת בן ארי, איננה, חבר הכנסת יברקן,

חברת הכנסת תומא סלימאן,

חבר הכנסת סופר,

חבר הכנסת סובה,

חבר הכנסת מאזן גנאים,

חבר הכנסת פינדרוס, איננו. חבר הכנסת מקלב, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר חמד עמאר,

אני רק רוצה לתקן אותך: אתה הטחת בכוח באופוזיציה שלא היו כאן הבוקר. אני רק רוצה להגיד לך שבזמן ששר האוצר עלה פה להציג את התקציב, אנחנו ישבנו בוועדת הכנסת ונלחמנו על זכויותינו,

היושב-ראש מאפשר גם הקמת ועדות וגם דיונים במליאה. ולכן, אתה כבר לא חבר כנסת, אז אני מודיע לך שהימים אחרים. זה שאתה לא רואה חלק מהאנשים פה זה לא אומר שהם לא נמצאים, הם לא יכולים להיות. מאוד רצינו, וגם היינו אחר כך. נכון. אני עד. אתה עד. הוא יודע, הוא מאפשר את זה, הוא אפשר את זה. ברגע שרק יכולנו להיות פה אנחנו כבר עלינו לפה, ובאמת חשוב להגיד את זה. אבל מי שלא היה פה, בלט מאוד מי שלא היה, זה הקואליציה שלא הייתה. קואליציה בזמן תקציב שלא נמצאת פה, זה לא כיבד את שר האוצר. אני מקווה שהם מאמינים לתקציב הזה ושהם לא נגדו. אתה יודע, וחשוב לדעת, שכל הניסיון להציג את זה כתקציב חברתי, אתה יודע מה אני הערתי בקריאת ביניים לשר האוצר, ואני אחזור ואגיד את זה: ליבי כואב, ליבי שותת דם לראות את הפגיעה הגדולה בנשים עובדות באופן מעשי. לקחת נשים שמתאמצות לעבוד, עובדות שנים, הן התבססו בעבודה שלהן,

העבודה שלהן היא עבודה פורייה מאוד, עם מוסר עבודה גבוה, עם תפוקות מאוד גדולות, הן מבוקשות מאוד, הן ייאלצו להישאר בבית בגלל שאתם לא נותנים להן, סוגרים בפניהן את שערי המעון. על מה ולמה? מה הן עשו רע למדינת ישראל? מה הן עשו רע? הן רוצות לעבוד, רוצות לפרנס את משפחותיהן. מה אתה בכלל מתנה את זה בעבודה של הבעל שלהן או לא בעבודה של הבעל שלהן? מה זה קשור? מעונות נוצרו רק כדי לתת מענה לאותן נשים, אימהות לפעוטות, שעכשיו ילדו אותם או שעד גיל שלוש, שהן יוכלו לצאת לעבודה ויש מסגרת, וזה מה שהן עושות. למה אתם עושים את זה? זאת שאלה שתהדהד, זה קטרוג עלינו, שאנחנו לוקחים את הנשים האלה ואנחנו מובילים אותן בפועל לעוני מחפיר. אף אחד לא ימכור את אורח החיים שלו. הרי אתה יודע, ואתה שמעת מאיתנו והשר שמע מאיתנו, זה אורח חיים. הן עובדות כדי לאפשר לבעלים שלהן ללמוד. אין קשר בין הדברים. איך, איך, איך יכול להיות דבר כזה? שתי נשים שעובדות בחברה, בחברות הגדולות במשק,

עובדות עבודות דחק, זה לא משנה במה הן עובדות, כולן עובדות, אחת תהיה לה זכות לשלוח את הילד שלה למעון, אחת אין לה זכות לשלוח את הילד שלה למעון. איך אנחנו יכולים להגיד? זה דבר שאנחנו, מדינה יהודית, מדינת ישראל, יכולה להרשות לעצמה אפליה כזאת?

על איזה חטא? מה החטא שלה, שבעלה עושה ככה? אם היא הייתה חד-הורית, זה בסדר? אם הוא היה נרקומן זה היה בסדר, ואם היה אלכוהוליסט זה בסדר, אבל מכיוון שהוא החליט והוא דבק באורח חייו להמשיך את מסורת השורשיות שלנו, אין הרבה כאלה, לכן אשתו לא זכאית למעון? בגלל שהוא דבק וממשיך בדרך מה שאבותיו, מה שאנחנו מצפים ממנו, מה שחסר לנו,

אז האישה,

לא תוכלי לשלוח למעון, תשלמי את מלוא המחיר? נשים לא יוכלו לעבוד, לא יוכלו לעבוד. זו תפיסה כלכלית? זאת תפיסה אנושית? זאת תפיסה חברתית? על זה אנחנו באים וצועקים כאן: יש לנו תקציב טוב? איך אפשר? יש לנו נקודה שחורה. נקודה שחורה. הרבה יותר מנקודה, צל שחור על כל התקציב הזה, כל זמן שזה לא יתוקן. ובאיזו דבקות. כמה דברים באתם לקראת? כמה שינויים מכל חבר כנסת שמעתם?

לא צעקה שלנו, בגלל שהם חרדים אפשר ככה להמשיך? שום דבר לא זז? את הנוקשות הזאת שום דבר לא מזיז?

בכי של אימהות שלא יוכלו לעבוד, ילדים קטנים שלא יהיה להם מה לאכול, לא מזיז את הנוקשות הזאת? ועומדים חזק: אנחנו לא נוותר. איזה לב אנושי יכול לעשות דבר כזה ולחזור ולהגיד את זה? תודה רבה. ואני אסיים בעוד משהו אחד, אדוני, משהו שעלה השבוע.

וזו אולי גם הזדמנות לשלוח ניחומים לחברנו דוד ביטן על פטירת אביו, הייתי אצלו, ושאלנו שאלה,

ואז התברר שהנושא של קבורה, לא רק בירושלים, שידענו שיש מצוקה, גם בראשון לציון יש מצוקה גדולה מאוד של קברים. אנשים נדרשים לשלם עשרות אלפי שקלים על קבר יקירם. הזכות להיקבר, הזכות למות בלי לשלם, ואם אתה רוצה באזור שההורים שלך, כמו שאבא שלך רצה, בקבורת שדה, לא בא לו, אנשים לא ראו את עצמם קבורים,

הם לא רוצים בקומות. יש מקומות,

ההלכה לא מאפשרת קבורה בקומות. ההלכה אומרת שזו גם לא קבורה. ההלכה אומרת שקבורה בשדות, יש לה שורשים. חלק גדול ככה פוסקים, שהקומות האלה, זה אורח החיים שלו, הוא רוצה קבורת שדה. מה מבקשים? יש כל כך הרבה שטחים, הרי דיברו על זה, יש כל כך הרבה שטחים מתים על יד שדה התעופה.

בגלל מטוסים, להגביה קומות היום, והרי לא בונים היום בנייה גבוהה,

זה מצוקות הקרקע, לבוא להגיד?

להכריח אנשים נגד אמונתם? כאב הלב לראות איך שהוא היה צריך. ומה הוא עשה בסוף?

על הקבר של אימא שלו, הוא העמיק את זה,

כדי שהוא יוכל גם לקבור את אבא שלו. זו הצורה שהוא היה צריך לעשות בסופו של דבר. לא לכולם זה מתאים, לא לכולם זה נראה, לא כולם יכולים לעשות את זה, לא לכולם יש אבא ואימא שיכולים לעשות אחד על השני, לא באותו מקום. מדוע אנחנו מונעים,

כשאנחנו עושים את תקציב 2021 ו-2022,

חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת פטין מולה, חבר הכנסת פטין מולה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה להתחיל בתנחומים למשפחת שמואלי היקרה על אובדן בנם בראל, זכרו לברכה. אין דבר כואב יותר מהשכול.

מנוחתו עדן. חבריי חברי הכנסת, לפני שבוע ימים הלך לעולמו חברנו חבר הכנסת סעיד אלחרומי, תושב הנגב. מכאן אני שולח את תנחומיי למשפחה. יהי זכרו ברוך. אני רוצה גם לברך את התלמידות והתלמידים לקראת תחילת שנת הלימודים החדשה. שמרו על עצמכם ואל תתביישו לשאול שאלות. אני רוצה לדבר על התקציב. התקציב החדש, שנכתב באזור חיוג 03, 09, תקציב תל אביב-רעננה, אדוני השר, הוא תקציב מנותק וחסר רגישות, שמתעלם, ברגל גסה, מהשכבות החלשות ביותר בחברה הישראלית, אלו שנפגעו בצורה החמורה ביותר במשבר הקורונה.

דפים בתקציב החדש, לא נמצא פה פעם אחת את המילים "לחברה הדרוזית והצ'רקסית", כבוד השר. כבוד השר, אתה שומע? הוא לא רגיל שקוראים לו כבוד השר. הוא רגיל, הוא רגיל. כבוד השר חמד עמאר, הוא פונה אליך. כבוד השר חמד עמאר. חמד, מתכוונים אליך. מתכוונים אליך, אחר כך תקרא. אולי זה יעניין אותך לעתיד. אולי תיקח מזה נקודת מחשבה. אתה כל כך, בזמן שהעברתם מעל 50 מיליארד שקל לחברה הערבית התעלמתם מהעדה הדרוזית, העדה שתרמה את נפשה ואת מיטב בניה ובנותיה למען מדינת ישראל. בתי החולים הציבוריים קורסים, בתי החולים שעמדו בקושי בקו האש כבר שנתיים מפרוץ המגפה. תקיימו את ההסכם בין האוצר לנציגי הרופאים על מנת לאפשר להם להמשיך לטפל בחולים בביתי החולים. במקום לתקצב אותם דאגתם לתוספת תקציבית למשרתי קבע. כל זה בזמן שלחיילים בסדיר לא העליתם משכורת, ויש להם משכורת רעב. עומדים כמו ברווזים במטווחים וחוששים להשתמש בנשק שלהם. לא מספיק שלא דאגתם לתעסוקה בפריפריה, מי שנאלץ להגיע מהפריפריה לעבוד במרכז יצטרך לשלם מחיר גבוה יותר באגרת גודש. אתם מחזקים את המרכז השמן על חשבון הפריפריה הרזה. במקום להעביר מענקים לאוכלוסייה הישראלית שנפגעה ממשבר הקורונה, העברתם הלוואה של מיליונים לרשות הפלסטינית כדי שתוכל להמשיך לשלם משכורות למחבלים. אדוני שר הביטחון, הלכת ופגשת את ראש הרשות הפלסטינית, שיזם את החקירה בבית הדין הבין-לאומי בהאג נגד חיילי צה"ל

במקום להעניש את החמאס על הפרעות בגדר והרצח המתועב של בראל שמואלי ז"ל, נתתם להם הקלות בדיג וסחורה. אני פונה לממשלת ישראל: אני יודע שהרבה חברים בה הם נגד התקציב וחוק ההסדרים החדש. זה לא חדש בשבילך. זה מה שקורה כשבונים קואליציה שהדבר היחידי שקושר אותה הוא השנאה לנתניהו, סלידה מהמצביעים שלו. כבוד השר מתן כהנא, אני יודע שאמרת לפני ההשבעה שתשימו את האידיאולוגיה בצד. אני מקווה שכבר הבנת שזה בלתי אפשרי. גם האידיאולוגיה של המפלגה, לטובת העדה.

אני מקווה שכבר הבנת שזה בלתי אפשרי, אדוני השר. אי-אפשר להשיט את הספינה שנקראת מדינת ישראל כשכל אחד מסובב את ההגה לכיוון שונה. אתם צריכים הסכמות ואינטרסים משותפים, שנאה לנתניהו לא מספיקה. תשלימו עם זה וקחו אחריות לפני שיהיה מאוחר מדי.

או שהממשלה שלכם תתמוטט או המדינה. תוכיחו שאתם אוהבים את המדינה יותר מאשר את השלטון ותתפטרו.

תודה, חבר הכנסת מולה. חברת הכנסת גמליאל, איננה, חבר הכנסת מעוז, איננו, חבר הכנסת טל, חבר הכנסת טל, חבר הכנסת מלכיאלי,

חברת הכנסת וולדיגר איננה. חבר הכנסת אדלשטיין,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, לא אקח יותר מדי זמן, כי אני רק בתחום השאלות, אדוני היושב-ראש, על חוק ההסדרים נדבר בהמשך, בנושא של המאבק בקורונה והצעת החוק המוצעת. השאלה הראשונה: מה בדיוק מתכוונים לעשות? כי זה עלה אצלנו הרבה בדיונים. הרי מדובר בפלאפון, מעקב אחרי פלאפון. מה יעשו עם כל החוכמולוגים שהסוללה שלהם בדיוק נגמרה, והם לא שמו לב שזה על שקט, ובדיוק נפל להם לכיור וכן הלאה וכן הלאה? לצערי הרב, אנחנו לא חשבנו שיש תשובות על השאלות האלה, לכן הצענו הצעות נוספות, מסוג של צמידים אלקטרוניים. אני מודה ומתוודה, עם סיום כהונת הממשלה ההצעות ההן לא קודמו. לא הייתה לזה איזושהי סיבה עניינית. על כל הטכניקות היה אפשר להתגבר. לכן אני שואל: אם יתגלה שהפיקוח הטכנולוגי הנוכחי המוצע לא ייתן תוצאות ואנחנו עדיין נראה את התופעה המצערת שרוב האנשים שאמורים להיות בבידוד לא שומרים את הבידוד כנדרש, האם יש בכוונת הממשלה לקבל אמצעים טכנולוגיים נוספים? ושאלה שנייה, אדוני היושב-ראש, היא יותר אישית. האם יש תשובה למישהו, גם לסגן השר שמציע את ההצעה וגם לחברים שעוד דקה יצביעו בעדה, האם יש להם תשובה על השאלה מה הם היו אומרים לי לפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אילו אני, כשר הבריאות, הייתי מביא את ההצעה הזאת? האם היינו שומעים על דיקטטורה, על מעקב אחרי אזרחים תמימים, על פלישה לחיי האזרח וכן הלאה וכן הלאה?

איך אומרים בקופת חולים? אני רק שאלה. יש לי אולי תשובה וניחוש, אבל אני מקווה, אולי עכשיו סגן השר יסכם, אז הוא יענה מה הוא היה אומר לי אילו הייתי מביא את ההצעה הזאת למליאת הכנסת. כעצה כללית, תמיד כדאי להיות עקבי, לכן גם לא הצבעתי אף פעם, מאז שאנחנו באופוזיציה, נגד הצעות הממשלה המובאות בנושא קורונה.

תודה רבה לחבר הכנסת אדלשטיין. סגן השר, בבקשה.

אני תמיד קונה הצעות טובות ואמירות של חבר הכנסת אדלשטיין, ואני אגיד לך, אני באמת הפקתי לקחים ממה שהיה בממשלה הקודמת. כפי שאתה יודע, אני הצבעתי לא פעם בעד ההצעות שהיו קשורות לקורונה. אני מזמין אותך לבדוק. אבל אני חושב שההצעה הזאת, בניגוד לדברים שלפעמים התנגדתי להם, ויעקב אשר, כיושב-ראש ועדת החוקה, יודע בדיוק למה התנגדתי. התנגדתי לדברים לא מידתיים שנעשים בהיסטריה. מה שנמצא בפניך בחוק הזה הוא מידתי,

שרק בן אדם שאכן רוצה יכול להיות בתוכו, וכל היתר ימשיכו כמו שהיה בפעם הקודמת. לכן מה שאמרתי אז, באופוזיציה,

אני מציג היום חוק בקואליציה, ולשמחתי עוד יותר, כולנו מסכימים שהוא מידתי. ויכוחים יהיו בינינו,

על הרבה מאוד דברים, אבל ההערכה שאני רוחש אליך היא מאוד גדולה, אז אני מקווה שלפחות בזה אין קואליציה ואופוזיציה. תודה רבה, ואני מבקש להצביע בעד החוק ושהוא יחוקק כמה שיותר מהר.

תודה רבה. חברי הכנסת, בבקשה לתפוס את המקומות. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 9) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם החייב בבידוד), התשפ"א 2021, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

תשעה, יחד עם סגן השר,

יואב סגלוביץ' כמובן, סגן השר יואב סגלוביץ' יירשם בפרוטוקול. לפיכך הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. תודה רבה.

הציג בבוקר את כל החוק,

ואני אגע בכמה דברים כאן, אבל קודם כול אני באמת רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש. קיימנו כמה וכמה שיחות, אפילו אתמול דיברנו פעמיים על כל הנושא של המעורבות שלך, הנגיעה שלך, גם כאיש שהיה במשרד האוצר ומכיר את הדברים וגם כאן בתפקידך הרם כיושב-ראש הכנסת. עזרת מאוד.

תקציב המדינה מהווה הזדמנות לביצוע שינויים מבניים משמעותיים שהמשק הישראלי צמא להם. בתוכנית הכלכלית מובאים צעדים רבים להתמודדות ישירה עם הבעיות השורשיות במשק. צעדים אלו יסייעו לחזק את הכלכלה הישראלית, להסיר חסמי צמיחה ולהעלות את רמת החיים של כל אזרחי המדינה. הרפורמות שמונחות לפניכם הן בשורה של ממש עבור המשק הישראלי ועבור כל אזרחי ישראל. הרפורמות שמובאות כאן כוללות צעדים בעלי משמעות חסרת תקדים לפיתוח הכלכלה והמשק הישראלי. מובאות רפורמות שיאפשרו את הגברת התחרות, הסרת החסמים והפחתת רגולציה עודפת ושיפור תהליכי עשיית העסקים בישראל. בין היתר נקל בפתיחת עסק, נפחית את הרגולציה שבעלי עסקים מתמודדים איתה ביום-יום ונגדיל את התחרות

אדוני היושב-ראש, שמעתי את כל חברי הכנסת שדיברו, ואני אומר לך,

שאנחנו מאשרים היום הוא תקציב חברתי, ואני אגע רק בכמה דברים: להוסיף 2 מיליארד שקל בבסיס התקציב למערכת הבריאות זה תקציב חברתי. לא עשתה את זה אף ממשלה, הוסיפה לבסיס התקציב 2 מיליארד שקל.

אושרו 1.8 מיליארד שקל והועברו למאבק בנגיף הקורונה. זה לא קשור בתקציב של משרד הבריאות, זה תקציב תוספתי למשרד הבריאות. תוספת של 700 מיליון לבסיס התקציב של משרד הרווחה זה תקציב חברתי, ומתוכם 100 מיליון שקל הוקצו לטובת מאבק באלימות במשפחה ו-50 מיליון שקל, לביטחון תזונתי. מיליארד שקל תוספת למשרד החינוך, מתוכם 700 מיליון שקל לבסיס התקציב ו-300 מיליון שקל לפרויקטים מיוחדים לצמצום פערים בין פריפריה למרכז. תוספת תקציב של מיליארד שקל לביטחון הפנים, כולל הגדלת כוח האדם במשטרה ב-1,100 שוטרים. כולנו יודעים מה קורה היום ומכירים את האלימות המשתוללת במגזר הערבי.

חוק התקציב שאנחנו מביאים היום היא הצעת חוק חברתית, שתקדם אותנו, תעזור לנו, תוריד את יוקר המחיה במדינת ישראל, ואני מאמין שהיום נהיה אחרי קריאה ראשונה בחוק התקציב, ובנובמבר נעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית, ומדינת ישראל תצעד קדימה עם תקציב.

תודה רבה לשר חמד עמאר. ראשון הדוברים בדיון המשולב, סעיף 3 ו-4, הצעת חוק התוכנית הכלכלית והצעת חוק ההתייעלות ראשון הדוברים, חבר הכנסת אזולאי,

חברת הכנסת וולדיגר, איננה. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כמובן שאנחנו רואים שיש פה הצעות חוק לתיקוני חקיקה, ואנחנו בעצם מסתכלים, שים שעון, אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה לגזול. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשאנחנו רואים באמת את ההשתדלות של הציבור להביא את רחשי ליבם לתוך הממשלה, לחברי הכנסת שנמצאים כאן, אי-אפשר שלא לחזק אותם ולומר לכם: אנחנו איתכם. אני רוצה לומר דבר אחד: כשאנחנו באים ומדברים על כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, אני חושב ששומה על הממשלה כולה לעזוב את הכול ולטפל באותו משבר שכולנו מודעים אליו, המשבר של בתי החולים. ואני קורא דווקא מתוך עיתון מעריב: "בתי החולים: ספקים לא מוכנים להעביר לנו תרופות ומנות דם". כשאתם מדברים על כל מיני רפורמות וכל מיני דברים שאתם מציגים כדברים שיכולים להועיל לחברה, אנחנו פה מדברים על הלחם והחלב, מדברים על הנושא הזה. ברגע שבאים מנהלי בתי החולים ומפגינים כלפי הממשלה על זה שלא מספקים להם אפילו כספים לציוד, לדברים מהסוג הזה, אני לא מבין איך השר ואיך סגן השר יכולים להישאר איתנו פה במליאה. הרי דברים כאלה יכולים רק להתפתח לדברים חמורים יותר, כמו שאנחנו רואים שמצד אחד התחלואה יכולה לעלות ולגאות, ומצד שני אנחנו רואים את מספר הנפטרים, ופה אנחנו מדברים על כל מיני רעיונות כאלה ואחרים שרוצים לעשות רפורמות בדברים שלא יכולים להוסיף לרפואה שלנו, ואני אומר את זה בצורה הזאת. ופה אני דווקא מצטט את מנכ"ל שערי צדק, שאומר פה משפט מאוד מאוד איכותי: אני לא מבין איך חברי הכנסת, והשרים, כמובן, מסוגלים לשבת בנחת על הכיסא הזה. איפה הכבוד של המדינה הזאת? עם כל הכבוד לכל מיני העברות כאלה ואחרות, אנחנו לא רואים בכך שום זיק של תקווה. לכן אני באמת קורא לממשלה להתעשת, לבוא ולהבין שהמספר של החולים המשפחות הללו, מאחורי כל חולה יש משפחה, ולפעמים מדובר על משפחות ברוכות ילדים, ואנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו במצב שלעולם לא נוכל לתקן אותו. אני קורא לכם: אנא, עזבו את הכול, שבו איתם, עם אותם אנשי בתי החולים, עם אותם אלה שבאמת עובדים קשה מאוד בשבילנו, עושים את כל המאמצים כדי שיהיה לנו טוב. מה הם סך הכול רוצים? אמרתי את זה קודם: לקיים את הצו האלוקי "רפא ירפא", כפי שחז"ל דרשו. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, אבל אנחנו לא מאפשרים להם את זה, לא נותנים להם ארגז כלים מינימלי, דברים שהם צריכים כדי לקיים את חייהם של אלה שנמצאים בבתי החולים. גם ככה תמיד המצב של בתי החולים לא היה קל, אבל אם אנחנו מוסיפים עכשיו את המשבר שאנחנו נמצאים בו, משבר נגיף הקורונה, איך אפשר להתעלם? איך אפשר לשבת בשקט? וצר לי שישנם גם שרים שמבלים להם בכל מיני חופשות למיניהן. יש זמן לחופשות?

עם הממשלה הקודמת, צרחו: איך אתם יוצאים לחופשות? ופה מאפשרים לעצמם. אז בבקשה, אנא, שימו עין על החולים היקרים שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת ביטון,

חבר הכנסת מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להגיד יישר כוח ליועצת המשפטית של

לפני הדיון הזה היא שלחה לנו מכתב מפורט שבו

נקראת, ואני רוצה לגעת באותה נקודה שהיא מדברת על פרק כ': ייעול מערך הכשרות. היא כותבת כך:

התיקון יוצר מהפכה של ממש בהסדרת תחום הכשרות, מסדיר עיסוק וקובע הסדרים חדשים ומורכבים, תוך שינוי מעמדם של רבני ערים והרבנות הראשית. אין קשר לתקציב ולא ברור מדוע נכלל בחוק ההסדרים. מומלץ לפצל להליך חקיקה רגיל. אדוני היושב-ראש, אני חושב שמה שהיועצת המשפטית ראתה בצורה כל כך פשוטה, שאין שום קשר לחוק ההסדרים ושיש פה מהפכה של ממש בסמכותה של הרבנות הראשית, בתפקידם של רבני הערים, והיא ממליצה את הדבר הכל-כך פשוט שאתם, הממשלה, לא השכילה לעשות, היא ממליצה לפצל את זה להליך חקיקה רגיל. ואני שואל אתכם, הממשלה, חברי הקואליציה, אני שואל:

תוכנית ההכלה שאתם נוקטים בזמן האחרון, הכלת המתים שבמגפה, כפי שטענה שרת הפנים, הכלת הטרור, כפי שאנחנו רואים במו עינינו, האם ההכלה הזאת לא כוללת גם את הכלת זהותה היהודית של מדינת ישראל? מדוע אתם מכניסים לחוק ההסדרים הצעת ייעול של מערך הכשרות שבאה להרוס את הרבנות הראשית? אתם בזה הורסים את הרבנות הראשית. מי יעמוד לנו כנגד הפיכתה של מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה? אני קורא לכם מעל במה נכבדה זו ועוד פעם פונה אליכם: אין קשר בין מהפכת הכשרות שאתם רוצים לעשות ובין חוק ההסדרים. תוציאו את זה מחוק ההסדרים. אדוני היושב-ראש, אני יודע שאתה עושה מאמצים להוציא מחוק ההסדרים חוקים שאינם קשורים לתקציב. אני מבקש ממך, תתגייס לעניין הזה. תמשיך במאמציך. מהפכת הכשרות, אין עניינה בחוק ההסדרים. זוהי רק פחדנות של השר מתן כהנא, של מי שרוצה להרוס את הרבנות הראשית.

תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, איננה. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, אני מבקש להודות לך, אדוני יושב-ראש הכנסת. דיברנו בבוקר. לא היה תקדים של ערב ראש השנה שיהיו פה המריבות על תקציב ועל חוק הסדרים, וביקשתי ממך אם אפשר לדחות את זה לאחר ראש השנה, ואני שמח שנענית לבקשתי, והגעת להסכמה גם עם יריב לוין, והגיעו להסכמה שערב ראש השנה נחזור בתשובה. זה עדיף על פני מריבות וכל מה, שלא יעבירו את זה לערב יום כיפור. יכול להיות שגם ביום כיפורים יקיימו דיון. אין להם אלוהים, אלה, אתה יודע.

אני אמרתי לו ודיברנו, לא היה תקדים כזה שממש ערב ראש השנה מביאים, כל מה שהם עושים לא היה לו תקדים בכנסת.

על כל פנים אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על העניין הזה, ואני רוצה לדבר על מה שנעשה בחוק ההסדרים. יש דברים שהם לא ייאמנו. אני לא זוכר שהיה דבר כזה. חסר לי אותך באופוזיציה.

לא היה דבר כזה. אנחנו מדברים על העלאת גיל הפרישה לנשים, דיברתי על זה היום. לא יאומן. זה כאילו באים הפקידים

ואת מה שהם יודעים שלא יעבור בדיון אמיתי, הם מביאים בחוק ההסדרים. מה זה קשור לחוק ההסדרים? מה זה הדבר הזה? אני לא מדבר על הרפורמה בחקלאות, כל הנושאים שאין עניינם חוק ההסדרים אלא ניסיון להביא את הכול ולהגיד שאם לא, הממשלה תיפול. רגולציה ומהפכה של ההתנהלות, של סדרי שלטון, את זה אפשר לעשות ככה, במהירות, כשצריך להעביר תקציב, כשיש תאריך שהוא דדליין, ובזה לגמור את העניין באלף ואחד נושאים? אבל אני רוצה לדבר על העניין הזה של

או יותר נכון האי-כשרות. אני רוצה לדבר על העניין הזה, ולא לגופו של עניין, לגופו של עניין יכול להיות שיש כאלה שסבורים שזה טוב. אני חושב שהם טועים לחלוטין, זה רע מאוד. כל רבני ישראל כתבו וחתמו נגד החוק הזה. אבל שמישהו יסביר לי, אדוני היושב-ראש, אם מותר לך לשבת מהצד בעניין הזה. כותבת הממשלה בחוק ההסדרים שהחוק של הכשרות, אין לו עלות תקציבית. הוא לא עולה כסף. לא חוסכים בו כסף ולא מוסיפים בו כסף, ולא עוד אלא לא מוסיפים בו תקנים ולא מורידים בו תקנים.

יש דיון אם צריך כשרות באופן כזה או באופן אחר, אם צריך כשרות או בכלל לא צריך כשרות, דיון של דת ומדינה, דיון שצריך להביא רבנים או אנשי מקצוע. אני גם לא מבין את ההסתדרות. הם אמרו לי שהם מתערבים בזה, אבל מדובר על 4,000 עובדים שהולכים להיפגע, הולכים להיפגע בזכויות שלהם וייתכן שגם במקום העבודה שלהם. יש לזה השלכה חברתית לפני שאנחנו מדברים על דת ומדינה. איפה ההסתדרות?

הולכים פה לפגוע בפרנסה של אלפי משפחות. אתה רוצה לעשות שינוי בבקשה, כמו שעושים שינוי בדבר כזה: הכנסת יושבת, יושבות ועדות, דנים בעניין הזה, זה לוקח זמן. מה זה המהירות הזאת? מה הרשעות הזאת כלפי אנשים?

אותו הדבר כמו שמגיע שר האוצר ובמחי יד הוא אומר שאישה שיוצאת לעבודה אבל בעלה לומד תורה ותורתו אומנותו, שהיא תישאר בלי מקום עבודה והיא תישאר בלי סבסוד של הילד במעון, היא לא תלך לעבוד. אכפת לו? כמו שאכפת לו מבתי החולים.

אה, סיימתי? הרבה לפני, רק לא היה לי נעים להפריע. אה, לא, בסדר, אז אני מסיים. אני מבקש ממך, אני רואה שהולך לי איתך. הינה, ערב ראש השנה סידרת, ובאמת, תבורך. הנושא הזה של החוק על הכשרות, אני ראיתי גם את המלצת הלשכה המשפטית. זה באמת דבר שלא יכול להיות בחוק ההסדרים. הוא לא יכול להיות. רוצים לקדם אותו?

יש עובדים, כל מה שנילווה לזה, וזה בסמכותך. אני לא אבוא אליך בטענות, אני בא אליך באופן הכי חברי: צריך להוציא את זה מחוק ההסדרים.

תודה רבה. אמרת לי שזה תפקיד, היית שואל אותי מראש. חבר הכנסת סופר,

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.

אבל אין ממשלה בישראל, לצערי, ומתברר, אדוני היושב-ראש, ולתשומת ליבך, שהם בדרך לאין כנסת בישראל, כי ממשלה אין. אני מחזיק את הספר הזה ומנסה לקרוא מלמעלה את הפרקים שנכנסו לתוכו כחוק הסדרים. תאמין לי, יש פה דברים שהם חלומות רטובים שלי. אני הייתי חבר בוועדה לתכנון ובנייה במשך שניים וחצי עשורים, 25 שנים. 25 שנים הייתי חבר בוועדה לתכנון ובנייה. אני חי כל פרט.

של רישוי לתכנון ובנייה, אין לו שום קשר לשום דבר כלכלי. דרך אגב, אני בעדו ויש בו סעיפים טובים וסעיפים לא טובים, אבל מה בין זה לתוכנית כלכלית? החוק של היוועדות חזותית של אסירים, ריבונו של עולם, מה הקשר בינו לבין כלכלה? איך הוא נוגע לכלכלה? היו פה דיונים, כידוע, על היוועדות חזותית, דיונים בוועדת חוקה, דיונים רציניים ואמיתיים. אי-אפשר לקיים שום דיון. גם כנסת אי-אפשר לקיים. גיל פרישה לנשים, נושא קריטי ומהותי שיש מה לדון בו. דנים עכשיו על תקציב של שנתיים בסד זמנים קצר באופן יחסי, בגלל מה שקרה במשך השנה וחצי האחרונות והמשבר הפוליטי, הכול בסדר, אבל רבותיי, מה קרה לכם? אני כבר לא רוצה לדבר על נושא הכשרות, כפי שאמר הרב גפני, שהוא ממש סתם אצבע בעין. פעם אחת נגיד פה במליאה למה: מישהו הפסיד בבחירות לרבנות הראשית לישראל והוא מסית את השר, הטייס האסטרונאוט, שיביא רפורמה בכשרות כשהוא לא מבין שום דבר על מה הוא מדבר. מה זה קשור לכלכלת ישראל? ריבונו של עולם, מה זה קשור לכלכלת ישראל? תסביר לי מה זה הדבר הזה. הרי הדיונים האלה בוועדות, יהיו דיונים, אבל בואו נדון על כלכלה, בואו נדון על תוכנית לשנתיים כמו אנשים רציניים. אני אומר שוב: לצערי הרב, באמת לצערי הרב, אין כרגע ממשלה מתפקדת בישראל.

לפחות, מינימום שייתנו לכנסת לתפקד, שהוועדות ידונו. אני רוצה גם להתייחס למה שאמר הרב גפני על הניסיון להגיע לפשרה בין קואליציה לאופוזיציה.

במסגרת הראש הגאוני של ממשלת ישראל למנות את יוליה מלינובסקי לוועדה לשירותי דת,

אם תציעו לנו שאחת הוועדות,

אני רוצה להציע את זה גם לליכוד: להציע את הוועדה לטיפול בפשע באוכלוסייה הערבית, כי את זה אין, למנות את איתמר בן גביר.

ואז אולי נגיע לאיזושהי הסכמה גם בוועדות המיוחדות. מישהו פה צריך קצת לנחות, להפסיק להיות אסטרונאוט, ולהבין את המצב שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה ב-20 השניות שנשארו לי, אחד הדברים, אדוני היושב-ראש, שכואב גם לך, הוא פרק שלם פה שזה כבר שערורייה. החוק של 2014 צריך להיות מתוקן. כל הנושא של החוק של 2014 מקבל פה חיזוק ועוצמה של התחשבנות בתי החולים וההתחשבנות של ה-cap, מקבל פה פרק שלם ארוך של ההתחשבנות, שזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. הוא נוגע אך ורק בשבעת בתי החולים, אני מזכיר לך, כי בתי החולים הממשלתיים, אחרי ההתחשבנות הזאת מקבלים את השכר ממשרד האוצר. זאת אומרת שאתה עכשיו ביודעין, היום, בעוד חצי שעה,

הולך להצביע נגד אותם שבעה בתי חולים, כי זה מה שמופיע פה. זה הרי לא נוגע לבתי החולים הממשלתיים, כי גם אם ייתנו להם פחות כסף הם מקבלים את זה בשכר, הם מקבלים את זה בהוצאות, כי הבעלות היא של הממשלה. זה דבר שבטח ובטח אני לא חושב שיש מישהו שיכול להעלות על דעתו בצורה סבירה להסכים לדבר הזה.

חבר הכנסת אדלשטיין,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני, אדוני היושב-ראש, בזמן שניהלת פגישה חשובה בניסיונות להגיע להסדר פה בכנסת, התייחסתי כבר לחוק ההסדרים גם בסיבוב הקודם, לכן אני רוצה להוסיף רק כמה הערות קטנות. למשל, אני אקח נושא, אנחנו בפרק המחמאות ואני מצטרף למחמאות לאדוני, שישב עם שר האוצר, אני מבין, והביא בשורה על ידי כך שהוציא כמה רפורמות מוצעות מחוק ההסדרים. אבל עדיין, אדוני, אי-אפשר בלי "אבל". חוק ההסדרים הזה הופך את המגמה של כל הכנסות האחרונות, ואדוני יודע את זה מצוין. חוק ההסדרים היה הולך ומצטמצם. ואני לא קיצוני, אני לא חושב שאנחנו עכשיו צריכים לבוא בדרישה שבכלל לא יהיה חוק הסדרים. יש דברים שנוגעים לתקציב, יש סיטואציות שונות, יש משברים,

אז יש דברים פיסקליים באמת שאפשר גם לחוקק. אבל בין זה לבין הדברים המוצעים, ואתה באמת ראית את ההערות של הלשכה המשפטית, שתמיד עושה עבודה מצוינת, לא חשוב מי היושב-ראש,

הערות חד-משמעיות: אין קשר לתקציב, אין שום השלכות תקציביות. הרפורמות טובות יותר,

אבל כשמחוקקים את הרפורמות האלה בחיפזון כזה זו בכייה לדורות. אחר כך אנחנו ככנסת נשב עוד שנים ארוכות ונראה איך לעשות ומה לעשות כדי לתקן את הנזק שנעשה. ואפילו בדברים הטובים.

עלה פה סגני עד לא מזמן יואב קיש,

על כך שיש בשורה, בשורה בלי מירכאות, על כך שיש שני בתי חולים חדשים, אחד בבאר שבע ואחד בקריית אתא, נושא שכבר לפניי התחילו לתכנן במשרד הבריאות, אני אפילו לא מנסה לגנוב את הקרדיט, לא נוהג כך. עכשיו באו באמת בהחלטה אמיצה להתחיל את התהליך של הבנייה. כשזה בחוק ההסדרים אז זה אולי יעבור, והתושבים יחשבו בטעות שיהיו להם בתי חולים. אני אומר לך כמי שעד לא מזמן היה שר הבריאות,

אם במקביל אנחנו עכשיו לא נתחיל את תהליך הכשרת הרופאים והרופאות והאחים והאחיות שיעבדו בבתי החולים האלה, זה כמו לבנות את הבריכה במקום שאין בו מים. אז לכן אני אומר: בכל דבר, בכל פרט כזה, אי-אפשר לדון בשישה שבועות. וגם כדאי לזכור דבר אחד: תמיד מה הלחץ של הממשלה? לא תצביעו על כל המקשה, תיפול הממשלה, כי אין תקציב.

כי בפנינו לא רק דיון נפרד,

אלא גם שתי חוברות, יש גם תקציב 2022. אנחנו ככנסת יכולים לפעמים לקבל לפחות את האופציה לגבי חלק מהדברים לדון עד סוף מרץ, כי תקציב 2022 לא מפיל את הממשלה אם הוא עובר עד סוף מרץ. אז אם רוצים עד 14 בנובמבר לגמור את כל החוקים והרפורמות, בלי להיות נביא אני אומר שהתוצאות יהיו הרסניות, בלי לדבר על כך שנפגע המעמד של הכנסת. אם רוצים לעבוד לפחות חצי ברצינות,

בסיטואציה הנוכחית, אופציה לעשות זאת.

תודה רבה, חבר הכנסת אדלשטיין. השר חמד עמאר, אני חושב שלא שמעת את מה שאמר חבר הכנסת אדלשטיין, עם הערה מאוד נכונה. הוא נתן "כל הכבוד" לאוצר על כך שיש תקציב להקמת שני בתי חולים. אין בתקציב הזה שום שורה לגבי הכשרת הצוות הרפואי, רופאים ואחיות וטכנאים ועוד כהנה וכהנה. הוא נתן דעתו על כך ואמר: חברים, המבנה בסדר אבל תשומת ליבכם לנושא בניית הצוות. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אדלשטיין, זו הערה בהחלט טובה. בתקציב, תודה. חבר הכנסת בן צור,

חבר הכנסת ליצמן,

חבר הכנסת אופיר כץ,

חבר הכנסת סעדי,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר חמד עמאר, אני הייתי רוצה לשמוע מה היה אומר חברי מיקי לוי על חוק ההסדרים הזה. הוצאתי 30%. זה מה שיכולתי. נכון, הוצאת 30%, עשית עבודה יפה, אבל אני הייתי איתך,

השר חמד עמאר, אני הייתי חבר כנסת חדש, שאך נכנס לכנסת ופתאום יש חוק ההסדרים, עם כל הלילות הלבנים שהיינו מבלים, אתה ואני, בוועדת הכספים. והייתי רואה ולומד ממי אם לא מיקי לוי, שאומר על חוק ההסדרים,

שר האוצר אז, כחלון, הביא את כל הרפורמות.

אתה היית איתנו. אתה זוכר את ספינת הדגל, אני זוכר את הצעקות של היושב-ראש.

אתה זוכר את ספינת הדגל של כחלון, מיסוי דירה שלישית?

הפכו עולמות שכאילו הרפורמה הזאת היא שתציל את הכלכלה הישראלית. אתה ואני ניהלנו מאבק עיקש, והם בכוח העבירו את זה. בסוף, מה התוצאה? זה נפסל בבג"ץ וירד לטמיון. ולכן, כבוד השר חמד עמאר, אני ספרתי, אחרי שכבוד יושב-ראש הכנסת הוציא 30%, עדיין

44 חוקים, תיקוני חקיקה, ליישום המדיניות הכלכלית, ו-18 תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב. תשמע, אדוני השר, ואני משפטן, ואני יודע לקרוא ולא מפחד מהספרים,

תיקון כזה הוא חתיכת תיקון ורפורמה יסודית, ענקית. אתם מצפים מהכנסת לעשות דיון ענייני, יעיל, בתוך שישה שבועות? זאת עבודה בעיניים. זאת עבודה בעיניים. יש דברים שבכלל לא קשורים לתקציב ומנסים תמיד להשחיל את זה. אנחנו מדברים על מאבק בפשיעה ובאלימות, אז שמעתי את שר האוצר, ואני יודע על ההחלטה להקצות מיליארד שקלים ולקלוט 1,100. אז איך שאמר שר הבריאות הקודם, אתם רוצים לבנות שני בתי חולים סוף-סוף, טוב, אבל אמרתי לשר הבריאות: למה בקריית אתא? אתה משפרעם, שפאעמר. עד שכל הזמן אומרים: בואו נקים בית חולים ביישוב ערבי, אני אעדכן אותך: בית החולים יותר קרוב לשפרעם, אבל הוא נקרא קריית אתא, בית חולים קריית אתא. למה לא בשפאעמר? קריית אתא זה חיפה. בחיפה יש רמב"ם, יש הכרמל, זה שלוש דקות משפרעם. למה שלוש דקות? אתם רוצים לתת מסר, ממשלת השינוי הזאת? אז תעשו את זה בשפאעמר ותגידו: הקמנו בית חולים ביישוב ערבי. אני מבקש לסיים.

הוא משלם ארנונה לקריית אתא,

זה בשטח של קריית אתא, לכן הערתי. אבל אני אומר, גם הכשרת רופאים והכשרת אחיות, זה לוקח זמן. אבל אתם גם אומרים לנו כל הזמן: אנחנו רוצים להיאבק בפשיעה ובאלימות. אני שמעתי את הנאום של חברתי ג'ידא זועבי, שדיברה על הנרצח אנאס ווחוואח, התלמיד,

אני הייתי בלוויה שלו ועמדתי ליד אבא שלו, על הקבר שלו. הוא תלמיד מצטיין, התקבל לתוכנית רמון, רצה ללמוד הנדסה. לאור היום, במרכז לוד,

תמיד אומרים לנו: תשמע, תחנות משטרה, עוד שוטרים.

תחנת המשטרה רחוקה ממקום האירוע כמה עשרות מטרים. יש תחנת משטרה בלוד. אנחנו רוצים החלטה למגר, ומשטרת ישראל יודעת, תמיד אני אומר, ויש לה את היכולות, והיא הוכיחה שהיא יכולה לרסק את ארגוני הפשיעה האלה, אדוני השר.

צריך מדיניות. אני מסיים במשפט: הקימו את יחידת סיף, חרב. אומרים: ניתן לה זמן. אתמול "התבשרנו", במירכאות כפולות ומכופלות, על הקמת יחידת מסתערבים, רוצים להכניס את השב"כ.

עם הבלבול הזה, כשאין מדיניות וחוסר מדיניות, אתם לא תצליחו למגר את ארגוני הפשיעה. תודה רבה. חבר הכנסת כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, לפני שאני אתחיל אני חייב במילה להודות לך כאן מעל דוכן הכנסת. קיבלתי פנייה ממשפחה קשת יום שניתקו לה את החשמל. קיבלנו את הפנייה באמצעות הנציג שלנו, נציג הליכוד בעיריית בת ים. ניתקו להם את החשמל, בלי מזגן בחום, לא אפרט על הסיפור, סיפור קשה, גם קצת האוכל שהיה במקרר שם התחיל להתקלקל. פניתי לשרה, ואני רוצה להגיד לך שתוך דקות היא הרימה את חברת חשמל על הרגליים, עד שלא הגיע טכנאי והחזיר את החשמל לאותו בית. עכשיו היא גם ביקשה מהם שיעזרו לה להסדיר את התשלומים, כמה שיותר לרווח, כדי שהיא תוכל לעמוד בזה. שוב, אני רוצה מכאן להודות לך. יישר כוח. יפה. אדוני היושב-ראש, ותודה שאפשרת לי למרות שפספסתי, אני כל פעם חושב שהגיע הגבול מבחינת היחס לפריפריה של הממשלה הזאת, שכל פעם הוא נחצה, ואז לצערי אני נחשף למשהו חדש, כמה ההחלטות, כמה התקציב הזה, כמה אנחנו רואים שיש פה עניין אינטרסנטי, שמירה על הכיסאות. נראה שזה הערך העליון של הממשלה. הממשלה הזאת החליטה שהיא עובדת על מלא בשביל אוכלוסיות מסוימות, הפלסטינים, התנועה האסלאמית, ומפקירה לחלוטין אוכלוסיות אחרות, בעיקר כאלה שאני מנסה לקדם ולעזור להן: הפריפריה, נשים בהיריון, שהופקרו, עובדי ענף התעופה, בקיצור, האזרחים עצמם. אתמול נחשפתי לסיפור מקומם.

לא האמנתי שאפשר עד כדי כך לרמוס אזרחים במדינה. מכשיר דה וינצ'י הוא טכנולוגיה שפותחה לייעול הליכים כירורגיים. מדובר על רובוט שמסוגל לנתח בצורה מדויקת ביותר, לייצר טווחי תנועה גדולים יותר מהיד האנושית ולספק יציבות מקסימלית. הניתוח באמצעות דה וינצ'י חוסך למטופל כאבים עזים וממושכים והתאוששות ארוכה, באמת, קדמת הטכנולוגיה, פיתוח שמקל משמעותית על מטופלים ובנוסף מושך צוותים רפואיים איכותיים להגיע למרכזים רפואיים שיש בידיהם את הטכנולוגיה החשובה הזאת. לפי תקנות מכשירים רפואיים מיוחדים, הפריסה הקבועה היא שישה מכשירים בכל רחבי הארץ. אני רוצה להשמיע לכם, לשר הבריאות, שישמע את מצב הפריסה כיום: מרכז ותל אביב, שבעה מכשירים, ירושלים, שני מכשירים, דרום, מכשיר אחד, חיפה, מכשיר אחד, מחוז הצפון, אפס מכשירים. אפס מכשירים בפריפריה הצפונית. בית החולים גליל נהריה בראשות פרופ' ברהום אסף תרומות, ולקח לו זמן לאסוף את התרומות, ורכש את המכשיר המיוחל. הם אפילו כבר התחילו לקבוע תורים למטופלים, אבל, תקשיבו לזה, משרד הבריאות סירב לאשר את הפעלת הטיפולים, להפעיל את המכשיר שקיים, שהם קנו מכספי תרומות. הם לא מאשרים להם.

כי הניתוחים הללו באמצעות המכשיר עולים כסף, ומשרד הבריאות לא מוכן שתושבי הפריפריה "ייהנו" במירכאות,

גם הם מהמכשיר המתקדם הזה, שקיים במרכז. במרכז כן מממנים את הטיפולים, בפריפריה לא, אין כסף. אתם מבינים? אין כסף להפעיל מכשיר אחד בפריפריה הצפונית. אני רוצה לשאול אותך, שר הבריאות: איך ייתכן שבתקנות נקבע כי אמורים להיות שישה מכשירים בכל רחבי הארץ, וישנם שבעה רק באזור המרכז ושניים בירושלים, ואתם אפילו לא מוכנים לאשר אחד למחוז הצפון? עד כדי כך לא אכפת לכם מהאזרחים שם? עד כדי כך אתם מנותקים מהפריפריה גם גיאוגרפית וגם תקציבית? למה תושבי הפריפריה הם עד כדי כך אוויר בשבילכם?

להם לא מגיעים שירותי רפואה ראויים? להם לא מגיעה איכות חיים? להם אין כסף?

תתביישו לכם. תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, איננו. חבר הכנסת ישראל כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מילה על

בחוקי ההסדרים, גברתי השרה, שמביאים כאן, היחידי בכל המערכת שיכול להעיד על מה שכלול בהם,

אני כשר האוצר הכנתי את תקציב 2021-2020, לא דנו כרגע בנסיבות והסיבות שלא היה אפשר להגיש אותם באופן פורמלי כתקציב המשכי, והכנתי עשרות חוקי הסדרים. ישבתי מאות שעות של דיונים כדי לגבש דברים יצירתיים, נכונים, שיאפשרו מהפכה, כמו שעשיתי בתחבורה. אתמול חנכו את הנמל הראשון בחיפה, הנמל המשוכלל ביותר בעולם, ועוד מעט, עוד חודשיים,

וארבעה נמלים, ומשדרגים, תחרות משוכללת שהופכת את ישראל למרכז בין-לאומי של סחר ימי מול המונופולים הגדולים בעולם. אותו דבר השמיים הפתוחים. מול הגורמים הכי חזקים פתחנו את השמיים לכל עם ישראל,

לפני שנת הקורונה היו 25 מיליון עוברים בנתב"ג. חיברתי את הפריפריות עם כבישים ורכבות, ולא עשו את זה קודם לכן. אז אני יודע איך עושים דברים. בניתי עשרות חוקים שהיו משנים את פני המדינה. הרפורמה, התחרות במערכת הפיננסית עם חברות הפינטק והבנקים, התחדשות עירונית חברתית במרכזי הערים הגדולות עם השכונות הוותיקות, מי כמוך יודע שהביאו כאן את העולים והושיבו, והם גרים בבתים זולים על קרקע יקרה. סדרה שלמה של דברים, הכנו אותם, וחיכיתי לראות. עכשיו את רובם הגישו,

הרי לא תוך שבועיים הכינו הכול חדש, אבל על הדבר הזה לקחו דבר שאני פסלתי על הסף. אמרתי ארבעה צבעים: ירוק, צהוב, לבן ואדום. מה שירוק, יש לכם אור ירוק לנוע, צהוב, אני בעד אבל רוצה לראות שזה ישים, בלבן אני אשקול, את האדום תחזירו למגירות,

עכשיו הם אמרו לי: אדוני השר, זה לא מיסים, זה להוריד את המפגע הסביבתי ולהפחית את כלי הרכב. אמרתי: חברים, עזבו, עליי אתם עובדים? זה מיסים. עכשיו הגיע ליברמן, הוא היה צריך עוד כסף, והוא היה יכול להגיש את אותו דבר. דרך אגב, הייתה לי דילמה אם לא לתמוך בנושא של ההסדרים. הוא הגיש והוא ביקש עוד כסף, והפקידים, אנשים מתוחכמים, פתחו את המגירה האדומה ושפכו את הכול. אגב, הם לא האמינו, הם חשבו שחלק זה עיזים. לדעתי, יש להם ייסורי מצפון שהקואליציה הזאת, בצורה כל כך פזיזה, הולכת לתמוך בדברים נוראיים. אפילו איתי כשהם דיברו הם, חלק אמרו: טוב, ניסינו, ניסינו. מה שאמרו "ניסינו" כאן זה כבר הפך לתורה מסיני. בא שר אוצר שלא התעמק ודוחף את הדברים האלה ואומר: זה לא מיסים, זה לחנך את הציבור. אין לנו כאן ברוך השם מחנות לחינוך מחדש. אנחנו רוצים חוקים שנותנים תחרות למונופולים, הפעם לא רק בתחבורה, לבנקים, לכולם, ומיטיבים עם הציבור, עם הציבורים: פתיחת היבוא, תמרוקים. את זה אני עיצבתי. גם את הרפורמה בחקלאות במובנה האמיתי בתחום הצומח, של לתת תמיכה ישירה מול פתיחה והוזלה, אני עיצבתי, אבל בדרך נכונה. במקום זה הביאו כאן ערימת גזרות שמעוותות לחלוטין את הרפורמות האלה. ואני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, יש דבר יותר מזה: גם אם יצליחו להעביר כאן בכוח מול ח"כים נורבגים ושרים וסגני שרים וארבע אצבעות של עבאס, שיגבה את מלוא החופן עם הלבנת היישובים הלא-חוקיים בנגב, שהוא ישב שם וחילק כספים לשרים, איפה היה היועץ המשפטי לממשלה,

שעה שיושב, מי זה? מנסור עבאס, איך קוראים לו? כמו סולטאן ומחלק עשרות מיליארדים לשרים, אני אומר לך, חבר הכנסת אמסלם דודי. כבוד השר, ישראל, איך קוראים לו, ליועץ המשפטי?

אגב, לי הוא אמר: 300 עמודים. אין, אין.

ואגב, אתה כיושב-ראש, אני חייב להעיר לך, היית צריך להיות יותר נחרץ ולהוריד חלק מהחוקים.

זה חוק המטרו, עזוב, בסדר,

זה לא רק שם. באתי ליריב לוין,

אמרתי לו: הבאתי לו את חוקי ההסדרים עם ניסנקורן, עם איתן גינזבורג, אחרי שזה היה אצל היועץ המשפטי. אמר לי יריב לוין: אני לא אאפשר לך להעביר, זה לא יהיה דומה אפילו. אני חייב להגן על הכנסת. אני חייב להגן על הכנסת. דרך אגב,

למרות שהוא מהליכוד ואני מהליכוד, ולמרות התקופה, הוא אמר: אני חייב להגן על הכנסת. אני לא יכול לאפשר דיון חפיף. בואו נקבע מה.

גם אופיר היה מעורב בחלק מהדברים כמרכז הקואליציה בוועדת הכספים, אופיר כץ. היום בעצם באו והנחיתו. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת: תורידו חלק. שמעתי היום

עכשיו אין כאן קשב, כי מותר הכול, כי בשביל להוריד את ביבי ואת הליכוד כל התקשורת נותנת גיבוי, ואז בג"ץ לא מתערב, והיועץ המשפטי, שאמר לי,

אין יותר מ-300 עמודים, הוא כבר נותן 500. ורגולציה, הוא אמר לי: אי-אפשר. הוא אמר לי: את חוק התמרוקים אני לא מאפשר, כי זה בדיעבד להפליל אנשים, ואם אתה בודק אותם רק בדיעבד, אתה עושה להם הפללה רטרואקטיבית. אז יש כאן איפה ואיפה, אבל מילא, היינו מסתדרים. הבעיה היחידה והעיקרית היא שזה פוגע בציבור. הולכים כאן לפגוע בציבור בעשרות חוקים וגזרות שנוחתים עליו, והוא ישלם. למה הפריפריה צריכה לשלם מיליארדי שקלים כשהיא נכנסת לגוש דן רבתי? לא רק שהוא נוהג באוטו מהדרום ומהצפון, הוא גם צריך לשלם כסף? וזה כדי להוריד את, זה לא יוריד רכב אחד מהכביש עד שהתחבורה הציבורית שהוצאתי לא תהיה.

ולכן אני פונה אליך, אני פונה לכולם, ואני אומר: תשקלו לפני ההצבעה הראשונה, אחרי ההצבעה הראשונה, איך בכל זאת באים בתקופה הזאת, שעדיין יש גזרות ויש דברים, ואגב, אתה, אדוני היושב-ראש, יודע שפעלנו ביחד למנוע לקיחת כסף חזרה מהעצמאים, ומה שקורה עכשיו זאת השתוללות, נתנו לרשות המיסים לחזור לתפקיד המקורי של גבייה במקום לתת, והם על רקע פרוצדורות ואטימות וסטיות קטנות מאוד בפרוצדורה הולכים ומנסים להחזיר את הכספים. את העניין הזה חייבים לעצור, ושמי שקיבל סיוע ימשיך לקבל אותו דווקא בתקופה הקשה, וחייבים לתת יד לציבור, כמו שעשינו, בקונסנזוס. תמכת בהרבה חוקים. אני מקווה שאני לא מסבך אותך בזה שאני אומר שחשבת שבצורה עניינית צריך לעשות. וגם ראש המפלגה שלך, שלא היססתי לפנות אליו לפעמים בענייני הקורונה, והוא גם, וכאן פתאום בורחים לפינה שהיא פינה נעולה שהולכת לפגוע, עזבו אותנו, כולם יסתדרו, הולכת לפגוע בציבור בתקופה קריטית. במקום להמריא ולצמוח, זה לקבל מכות ולהיזנח בצד הדרך.

תודה לך. חבר הכנסת מכלוף דרעי,

חבר הכנסת כסיף, איננו, חברת הכנסת סלימאן,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, ערב ראש השנה תשפ"ב, יש לנו הרבה על מה לבקש סליחה, כל אחד ברמה האישית, וכנראה גם ברמה הציבורית. זמן של חשבון נפש. כל שנה ושנה כל עסק עושה דוחות, הכנסות מול הוצאות, אבל אני דווקא רוצה לבקש מהממשלה את נאום הסליחה שלה, ממי היא צריכה לבקש: סליחה מבתי החולים שהפקרתם, סליחה מאלפי מטופלים שהזנחתם, סליחה מחיילי צה"ל על גדר הגבול ששכחתם,

על תגובת הגמול שלא נתתם, סליחה מקודשי ישראל שרמסתם, סליחה מהקדוש ברוך הוא שביזיתם, סליחה על הנגיף שלא בלמתם, סליחה על המעברים שלא סגרתם, סליחה על החיסון השלישי שלא הקדמתם, סליחה מהנפטרים שהכלתם, סליחה על עושק המיסים שהטלתם, סליחה מילדי האברכים שהשלכתם, סליחה מנשות האברכים שאת פרנסתן השבתם, סליחה מרוב אזרחי ישראל שאת בחירתם נטלתם, גם אפשר לומר סליחה מששת המנדטים שבהבטחותיכם רימיתם. ואם לסכם במשפט אחד: סליחה מהציבור במדינת ישראל על כך שלא תפקדתם, הוניתם והרסתם. תודה ושנה טובה. תודה רבה. חבר הכנסת טאהא,

חבר הכנסת מרגי,

חבר הכנסת רוטמן,

חבר הכנסת עודה. חבר הכנסת סמוטריץ', איננו, סליחה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, לפני שנים רבות, אי שם במה שנראה היום כעידן הפרה-היסטורי, היה במדינת ישראל תפקיד שקראו לו היועץ המשפטי לממשלה. כיהן בו, נדמה לי, אחד בשם ד"ר עו"ד אביחי מנדלבליט. יכול להיות שאי פעם בחפירות ארכיאולוגיות עוד ימצאו שרידים שיוכלו לאשש את העובדה שהוא היה קיים. הוא ראה את עצמו כשומר סף, עמד על הסף ובלם ובלם ובלם. הרבה מים בירדן עברו כנראה מאז העידן הפרה-היסטורי הזה. אנחנו כבר לא זוכרים שהיה תפקיד כזה, שהייתה פונקציה כזאת במערכת השלטון הישראלית. היא נעלמה ונאלמה דום. פתאום הממשלה יכולה להעלות חוקים ממשלתיים ולא צריך לפרסם תזכיר חוק 21 יום קודם לכן לעיון והערות הציבור, למרות שתקנון עבודת הממשלה מחייב לעשות זאת, אפשר למנות מפקדת לגלי צה"ל, ממלאת מקום, אבל ספרו לי שאלטשטיין הייתה עוזבת משרה בכירה עם משכורת יפה בעיתון רק כדי לבוא לשלושה חודשים מילוי מקום, ולא צריך מכרזים ולא צריך ועדת מינויים. והיועץ המשפטי לממשלה, בחפירות הארכיאולוגיות, כשיחפרו עמוק עמוק, אולי ימצאו שרידים. חוק הסדרים, אדוני היושב-ראש, אתה זעקת נגד חוקים שהכילו בערך חצי ממנו. אני יודע שהתעקשת על דברים מסוימים. לא התעקשת מספיק. הרפורמה בכשרות, למשל, שבגוף החוק כתוב מפורש שאין לה שום השלכה ושום זיקה לתקציב המדינה, אנחנו כנראה ניאלץ להצביע עליה היום כחלק מאותה חבילה גדולה ודורסנית של חוק הסדרים.

גם כשהייתי בקואליציה, התנגדתי לחוקי הסדרים מנופחים. וכפי שאמר כאן קודם שר האוצר לשעבר, כשניסו בעבר להעביר חוקים כאלה, היועץ הפרה-היסטורי לממשלה עמד כחומה בצורה ואמר: לא, כי לא ככה עובדים ולא ככה מקדמים רפורמות ששנויות במחלוקת ושלא קשורות לתקציב. והינה התבשרנו היום בכותרת שבנט מדיח מהוועדה, הוועדה המייעצת למינוי בכירים, את פרופ' טליה איינהורן. זה אותו המנדלבליט שבעידן הפרה-היסטורי, אי שם לפני שנים, שנים רבות, כשעוד היה כזה תפקיד במדינת ישראל, הגן על דינה זילבר, שבניגוד לחוק ובניגוד לתקשי"ר ביקרה ותקפה פומבית את הממשלה שאותה היא הייתה אמורה לייצג, ועכשיו יש כאן שומרת סף, במירכאות או שלא במירכאות, שאין שום חוק או נוהל שמגביל אותה ביכולת להביע את דעתה בחופשיות בכל נושא, והינה היא מודחת מתפקידה, ובנט אפילו לא מכחיש, דברים אחרים הוא מכחיש, לא שאני מאמין לו, אבל כאן הוא אפילו לא מכחיש, מכיוון שהיא מעיזה להתבטא נגד הממשלה.

אדוני, ממש שני משפטים. תראו, אני בכלל נגד ועדות כאלה. אני חושב שהסמכות צריכה להיות של הממשלה, זה מה שיש בחוק, אבל זה אותו יועץ בעידן הפרה-היסטורי, נעיף גם את היועץ וגם את הוועדה. שכבל את שיקול הדעת של הממשלה ביכולת למנות והעביר את הסמכויות לוועדות כאלה ואחרות. אבל אם אתה רוצה שתהיה ועדה בלתי תלויה שאין בה יס-מנים, אתה לא מדיח פרופסור מכובד, פרופסור מכובדת למשפטים,

גברתי השרה, זכויות נשים: סוף-סוף נשים משולבות בתפקידים בכירים, ומן הראוי היה שאת ואתם תקימו כאן קול זעקה גדולה. אבל אותה אפשר להדיח, והיועץ המשפטי לממשלה, אולי אולי אי פעם בחפירות ארכיאולוגיות

חברת הכנסת אופיר. חברת הכנסת אלינה. נסגר עליו המקפיא, הוא בהקפאה.

יכול להיות שבניקיון של פסח ימצאו שהוא קיים. קיבלנו פרק מכם, אדוני היושב-ראש, אתה לא תאמין מה נעשה איתו. שכר לימוד קיבלנו שיכאב לכם הרבה שנים, מה שנעשה,

לא, אני לא אענה. אדוני היושב-ראש, שלום, שלום לחברי הכנסת. אני שומעת מהבוקר את הביקורת של חברי האופוזיציה על חוק התקציב ועל חוק ההסדרים, ואני שואלת את עצמי למה לא הצלחתם אתם לחוקק את חוק התקציב. הרי היו לכם מלא הזדמנויות. רק בפעם האחרונה, ב-2020, אתם הייתם יכולים לחוקק את חוק התקציב והייתם יכולים לעשות שם את כל הדברים שאתם מדברים עליהם כרגע, אם הם נראים לכם נכונים. אתם לא עשיתם את זה, ואני שואלת את עצמי למה.

יש לי רק תשובה אחת: כי אתם הפכתם את המסמך הכלכלי הכי חשוב במדינת ישראל, את חוק התקציב, לבן ערובה של הגחמות הפוליטיות שלכם,

זאת הסיבה, אין סיבה אחרת. הייתם יכולים לעשות את זה, לא עשיתם, ועכשיו אתם מעבירים ביקורת על משהו שאנשים עושים.

למה אמרתי שזה החוק הכי חברתי? לקחתי נתונים, לקחתי את חוק התקציב האחרון של 2019, ואני מסתכלת: תקציב הבריאות לשנת 2019 כ-42 מיליארד, בשנת 2021, 46.2 מיליארד, 2022 48.4 מיליארד שקל. אוקיי, לאן הכסף הזה ילך? לחיזוק רפואת הקהילה, חיזוק מערך בריאות הציבור, מניעת תחלואה, חיזוק מערך בריאות הנפש, שכל כך זקוק לחיזוק.

אז נעבור לתקציב הרווחה, שנת 2019, כ-10 מיליארד, 2021, 12.5. נעבור ל-2019, משרד החינוך, 63 מיליארד, כרגע, 2021 2022, כ-73 מיליארד שקל. אני מסתכלת על הרווחה, המלחמה בעוני, מניעה וצמצום של מצבי סיכון, כל הדברים האלה יהיו בתקציב הזה. אז אני חושבת שחוק התקציב שלנו הוא מצוין,

הוא חברתי, הוא הכי חברתי שיכול להיות, והוא יעבור.

רבה. תודה רבה. חברת הכנסת לימור מגן תלם,

חבר הכנסת אבו שחאדה,

חבר הכנסת רז,

חברת הכנסת רוזין,

חבר הכנסת ארבל, איננו, חבר הכנסת אוחנה, איננו, חבר הכנסת סובה,

חברת הכנסת רות לנדה,

חברת הכנסת רינאוי,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת אייכלר, איננו, חבר הכנסת לוין,

חבר הכנסת אשר,

חברת הכנסת לסקי,

חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה.

היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני, גברתי השרה, אני רוצה שוב לחזור, אני לא אתייחס לנושא התקציב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, רק אומר לגבי נבחרת הדירקטורים, הבנתי שאתם רוצים למנות, יושב-ראש המפלגה שלך, את הגב' פלמור ליושבת-ראש חברת החשמל. אני בספק,

אם האישה הזאת, בכישורים שלה, יכולה להיות בכלל דירקטורית בכפר הירוק, אבל בלי קשר,

היא לא הייתה בנבחרת, היא לא הייתה נכנסת לנבחרת. אבל מה, כשלפיד רוצה, אין לא מנדלבליט, לא דינה זילבר, לא שומרים פה. הכול נכנס להקפאה. למה? לצפונבונים שלנו מותר הכול. זה החבר'ה שלנו. בושה וכלימה. חברת דירוג עשר פלוס במדינת ישראל. לאמסלם דוד לא נתנו למנות. את ד"ר זקן, מוטי זקן, זיכרונו לברכה, לא נתנו לי למנות לדירקטור באשדוד, אבל פלמור, מלכת משרד המשפטים,

הייתה אמרכלית הרי את משרד המשפטים לא מנהלים כמנכ"ל, יש יועץ משפטי,

אתה סוג של אמרכל, דואג לנייר הטואלט ולשעות העבודה של העובדים. אתה יושב-ראש חברת חשמל? ומי ממנה? לפיד, שאין לו 12 שנות לימוד. זה העולם שלכם. אני רוצה לחזור למה שאמרתי קודם, רבותיי. מר גדעון סער, תקווה חדשה, לקח 4 מיליון שקל ערבות ממישהו בשם יונתן קולבר. דרך אגב, בסך הכול נתנו לו ערבויות 10, 11 אנשים. הוא אסף 16 מיליון. 4 מיליון מהם,

נתן לו בן אדם, את הערבות הכי גבוהה, 4 מיליון שקל, קולבר. סעיף 30 להסכם הקואליציוני, אני רוצה לענות. של תקווה חדשה אומר, הם החליטו בתקווה חדשה שהם רוצים לקדם את חוק הקנביס. הלכתי להסכם שלהם וראיתי, סעיף 30. מי כותב את זה שם? גדעון סער. אני חפרתי וחפרתי ולא הבנתי איך יכול להיות. בן אדם סביר והגיוני בוודאי לא לוקח את הסיפור של הקנביס כדי להרעיל את כל הילדים בבתי ספר במסגרת ההסכם הקואליציוני. לא הבנתי. חפרתי וחפרתי והשתאיתי, איך יכול להיות שבן אדם רציונלי כותב את זה בהסכם. זה הדבר הכי חשוב לו, בשביל זה הוא בא לכנסת. פתאום הסתבר לי שהאדם נתן לו 4 מיליון שקל ערבות. מה הוא טוען? זו לא תרומה, החזרנו לו את הכסף. אז הוא לא מבין. ערבות לבחירות, יש לה שווה כסף באופן מלא. זה שוחד מלא. ואתה מקדם לו חקיקה פה בכנסת,

ומה אתה טוען? בתגובה של העיתון: אף אחד מאנשי המפלגה לא הזכיר את עיסוקו, לא הכיר את עיסוקו של מר קולבר בעסקי הקנביס. אני מבין שאתה חשבת שמר קולבר, זאת אומרת אדם שנותן לך 4 מיליון שקל ערבות, אתה פשוט לא שואל אותו: סלח לי, מה אתה עושה באמת?

אולי הוא סוחר סמים? מה חשבת, שהוא עשה את זה ממכירת בזוקה ונתן לך? הרי אתה משקר לכולם. אני שואל, אתה מינית פרקליט מדינה שהטריד נשים. תגיד לו, לפרקליט המדינה, שלא ידעת? הוא יצחק עליך. דרך אגב, אין פושע שאני מכיר שבא ואמר: אני ידעתי, ולא על דברים כאלה, על דברים הרבה יותר זוטרים. אתה לא ידעת? קיבלת 4 מיליון שקל, כאילו קיבלת 4 שקלים. לא ידעת מה עיסוקו, ובמקרה חלמת על חוק הקנביס, חשבת בכלל שקנביס זה סוג של מצופה, זה לא סמים, וקיבלת את הכסף בחדווה, ובאת לפה, אדוני. מר מנדלבליט, אני יודע שאתה כבר נמצא במקפיא, נעול שם כבר הרבה חודשים, מאז שבעצם אנחנו באופוזיציה. נכנסת למקפיא, הוא ננעל עליך. לא שמענו אותך, דרך אגב, בשום נושא.

כל מסיבות העיתונאים שהיית עושה לנו באילת, מזמין מכל העמותות והחברים שלך, שהיו מרימים את הקרן, מהג'ינג'י וחבריו, כן, פתאום נאלמת דום. אתה נעול במקפיא, קר לך. אתה בכלל משווה את מה שקרה כאן לפרשה שחקרת את ראש הממשלה בתיק 2000? Cash flow. דרך אגב, האם מותר לי לקחת ערבות, אני? אתם מתמחים בלקיחת ערבויות,

הוא שכח להחזיר את זה, אלקין, למה הוא הפסיד בבחירות. אם היינו מחכים איתך עוד שבועיים, גם אתה לא היית מחזיר, תודה רבה. בגלל שאתה היית יורד מאחוז החסימה. אתה מספר לנו שזה לא שוחד? אז גם לי מותר לקחת ערבויות ולא להחזיר? אני רוצה להבין, מר מנדלבליט, אתה חושב שאתה חי באיזו בועה עם עצמך.

רק כשראש הממשלה נתניהו, אולי הלך לאיזה מלון ונתנו לו שם איזו חתיכת עוגייה,

2,000 חוקרים,

2,000 חוקרים. מאות אלפי שקלים.

אבל פה, אתה רואה את אלקין חייב 3.5 מיליון שקל כבר כמעט שלוש שנים. עכשיו כל אלה בניגוד עניינים. מה זה ניגוד עניינים, רשת של ניגודי עניינים. אחד שר המשפטים, השני שר השיכון והבינוי, ואתה עוד נרדם לי במקרר, אוכל ארטיקים. חבר הכנסת אמסלם, תודה. חברת הכנסת ברק, בבקשה. סליחה, תעלי, בבקשה. השרה ביקשה להשיב חבר הכנסת אמסלם, אז בבקשה.

אני מאפשר לקרן. כשהם היו מדברים, הבוס וגם הם, הם היו יוצאים החוצה, מדברים ויוצאים. אלה ההנחיות שהם קיבלו.

רק שנייה, תפתחו בבקשה לשרה את המיקרופון. נראה לי שזה עובד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת אמסלם, בוא, קצת עובדות, בסדר? בקשר לנבחרת הדירקטורים, זה אולי לא עולה בדעתך, בסדר, אבל שרת האנרגיה אלהרר היא שבחרה את אמי פלמור.

ואללה, אתה לא היית מעלה על דעתך. זה עובד ככה. את יודעת שאני יודע מי ממנה אצלכם. אתה לא יודע. אני גם מכיר את השם הפרטי שלו. אתה אפילו לא יודע, אני גם יודע מי היה אצלו בראיונות. אז אני אגיד לך, אתה טועה ומטעה.

אתה טועה. זה מישהו מחוץ לכנסת. אתה טועה, אני לא טועה. ומטעה את הציבור. אני יודע מי היה אצלו בראיונות. עכשיו, זה לא חבר כנסת, זה מישהו מחוץ לכנסת. תן לי להשיב לך.

אני מבינה שאתה בפיקסציה על הרעיון שכל העולם נגדך. והעובדה השנייה, בוא נדבר על עובדות. זה לא כל העולם, זה אתם. בגלל שאתה היית, סגרת את נבחרת הדירקטורים.

דרך אגב, אני לא יכול לסגור. מ-2017 אין יותר, הוא לא סגר. אין יותר, אבל איך אני יכול לסגור? חבר הכנסת אמסלם.

מ-2017 אין יותר דירקטורים חדשים בנבחרת. הגב' אמי פלמור הייתה מנכ"לית משרד המשפטים דאז. היא לא יכלה להיות בנבחרת הדירקטורים, כי מאז אין רישום לנבחרת הדירקטורים. עכשיו אני אגיד לך דבר אחרון. אז גם הוא יכול לבחור מחוץ לנבחרת, אני מבקש להשיב לה. לא, אתה לא תשיב.

שאתם יכולים להכניס לנבחרת, להשיב לה, כי היא אמרה עובדות, אז היא לא הבינה את העובדות.

דרך אגב, כשאני הגעתי, למה לא פתחו את הנבחרת? לא, אתה תיתן לי כרגע להשיב.

לא, אני שואל אותך. אתה היית השר האחראי.

כשאני באתי,

והדבר האחרון, אבל רק שנייה, את רוצה עובדות? את אהרונישקי,

את רוצה עובדות או רק לדבר? אבל תן לי להשיב, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה.

דבר אחרון,

אני מאוד מכבדת אותך, ואני חושבת שאתה צריך להתבייש כשאתה אומר שאישה עתירת זכויות כמו, למה אני צריך להתבייש? אני אסביר לך. אישה עתירת זכויות כמו הגב' אמי פלמור, להגיד עליה, אני לא חושב שהיא כזאת.

אני לא חושב שהיא עתירת זכויות.

אני, ואללה, חבר הכנסת אמסלם, התבלבלת. ועל השעות הנוספות. התבלבלת. אני יכול לענות לה, ברשותך?

זו הזכות שלי. זו הזכות שלי.

היא הזכירה, ואתם כולכם סנגורים שלו? לא, אבל היא הזכירה אותו. תן לו לענות לה. לא, לא.

חבר הכנסת, אני מבקש לענות לה.

שנייה, אני אסביר. זו גם נבחרת שהם בחרו וגם הם יכולים להוסיף לה מבחוץ. גברתי השרה, אני אדייק את העניין בכמה דברים: 1. תפקיד

אמרו לי: לא, לא, רק מהנבחרת.

אמרו לי: לא, רק מהנבחרת. עכשיו באים מר ליברמן ואת, אתם חודשיים, כמה פעמים. שנייה.

הרי את, במקרה, מה

היית פה, אל תתחיל את הזמן.

והוא ממש עצר על שלוש דקות, אז אני צריכה להמשיך את הנאום. לא, לא, קרן. הוא ידע למי לפרגן עם עוד כמה דקות

כבר בהצבעה בממשלה, הם חשבו, חלקים גדולים יעופו".

הם חשבו, אמרו: נשים הכול, יעוף חלק.

לא נפקד מקומך בזה, כי אחרי הממשלה באים אליך,

אחרי הממשלה באה הכנסת. גם כאן חשבו שיעופו דברים, אבל לא. 30%, קרן.

30%, זה, אוקיי, אבל לא, 30% זה לא מספיק. היו צריכים לעוף 90%. גם אנחנו דיברנו על זה שצריכים לעוף 90%. "כנהוג הם הכניסו כמה 'עיזים'.

לתדהמתם, הם נתקלו בשרים רופסים שנכנעו כמעט מייד, ואפילו העיזים לא חזרו אל הדיר", זאת אומרת, העיזים נשארו בפנים. הם אפילו לא יודעים מה לעשות עם זה היום. אולי הם יוציאו את זה בעצמם תוך כדי הדיונים. "השרות והשרים כשלו, וכעת כושלים בעקבותיהם גם חברות וחברי הכנסת. 'אי-אפשר להפריד בין חוק ההסדרים לתקציב, כי זה משאיר את התקציב ללא מקור תקציבי', איים עליהם ליברמן. גם אם הבדיחה המוחלטת הזאת הייתה נכונה, זה מזעזע שבעתיים. לפי זה, את כל תקציבי המדינה יממנו נשים מבוגרות שתישלל מהן קצבת זקנה, שהרי לסעיפים האחרים שבמחלוקת, אין שום השפעה על התקציב". כל השאר זה רפורמות שלא קשורות לתקציב, רק את זה הנשים המבוגרות יממנו, את כל החלומות הרטובים של אגף התקציבים.

תמיד נמצאו ח"כים שהשכילו למזער את חוק ההסדרים. הם הבהירו שיצביעו נגדו אם סעיפים אכזריים כאלה ייכללו בו. לא זה לא קורה כעת. במקום פשוט לפצל כמה סעיפים לחקיקה נפרדת, הם כבר מתדיינים על פשרות עלובות בתוך חוק ההסדרים. נופלות ונופלים כטרף קל לכל התרגילים שבספר: נכלאים מרצון לשעות ארוכות של התשה באוצר, שר האוצר מואיל לתחוב את ראשו" בדלת ולהביא להם פיצה והם צוהלים, "מאיימים עליהם איומי סרק שהממשלה תיפול בגללם כאילו קיומה תלוי בכמה עיזים בחוק ההסדרים. מבחנם האמיתי של פרלמנטרים הוא ברגעי הלחץ האדיר האלה. הרגעים המפחידים והשוחקים ביותר הם גם מבחן האומץ, שאותו יש לגלות כשאתה נלחם על משהו שאתה מאוד מאמין בו. בלי זה, אין ניצחונות אמיתיים ואין הישגים אמיתיים. התוצאות כרגע, מאכזבות ביותר". חבר'ה, תתעוררו. גם אנחנו היינו בקואליציה. נלחמנו על מה שהאמנו.

חברי כנסת בקואליציה, שרים בקואליציה, תילחמו. אתם נבחרי ציבור, תילחמו למען הציבור ששלח אתכם.

חבר הכנסת יברקן.

אתה מדלג עליי? רגע. חברת הכנסת אבקסיס, בבקשה. חבר הכנסת יברקן, אחריה.

מכל אותה מערכת כלים שבהם הם השתמשו שנה אחרי שנה כדי להגיד: אנחנו מגיני החלשים, אנחנו מגיני המשק, אנחנו המגינים על הצדק החלוקתי, אנחנו המגינים על הצדק ההיסטורי. ביום אחד, לא ביום אחד, בעצם בתהליך הרכבת הקואליציה, הם הזדכו על כל האני-מאמין שלהם, על כל האג'נדות שלהם, כל אותם האנשים שנשאו את הדגלים האלה, שכמעט רבו עם אחרים, שחלילה וחס בימין לא יהיו נושאי דגל ונאבקים שיישאו גם הם את אותם נושאים, בין שזה הגנה על האוכלוסיות המוחלשות, בין שזה הגנה על נשים מוחלשות, בין שזה הגנה על הפריפריה. והאבסורד הגדול הוא שכשהם יושבים בשולחן הממשלה, הם עושים את ההפך הגמור גם ממה שהם הצהירו פה, ובריש גלי, בנאומים חוצבי להבות. אז הניתוק שלהם מתחיל מזה שהם מסרבים להעלות, כפי שהובטח, את התשלום לחיילים בשירות חובה. כאימא לשתי בנות שמשרתות, ההורים מממנים את החיילים שלנו, את הלוחמים שלנו, את בני השירות הלאומי. מעט הכסף, וגם הוא אחרי העלאה של הממשלה הקודמת, לא מספיק לקיום השוטף שלהם,

אפילו ככה כשעוצרים בדרך, דודי, והחבר'ה יוצאים לאכול המבורגר או פחית קולה, ההורים מממנים את זה.

גיל הפנסיה לנשים מוחלשות עולה כדי לממן את הפנסיה המוקדמת של אותה אוכלוסייה חזקה מאוד, ומי שמעביר אותו זה בעלי האינטרסים, בעלי האינטרס הכפול. מצד אחד הם אותם אנשים שייהנו מהתוספת של ה-1.5 מיליארד, ומצד שני הם מצביעים בהינף יד על כך שנשים תיפלטנה משוק התעסוקה ותהיינה עניות מרודות, בלי קצבת הכנסה, בלי פנסיה ובלי קצבת זקנה. הניתוק הזה ממשיך במס על שירותי בריאות. דודי, אתה רוצה ללכת לרופא? תצטרך לשלם מס. כאילו היום כל שירותי הבריאות הנוספים הם לא מס. הבסיס הוא קטן, אז אנשים מוציאים מהכיס הפרטי שלהם, קונים את הזהב,

את המושלם, את האישי, את שלי. כל יום מוסיפים לנו עוד אחד, וגם על זה נצטרך לשלם מס. הניתוק הולך וגדל ומנצלים את חוסר הניסיון של הנורבגים. הייתי בוועדת הכלכלה, אדוני היושב-ראש, ראיתי שם, הצהרות על דיור ציבורי,

באנו לפתור את הדיור הציבורי. ראיתי את יושב-ראש ועדת הכלכלה, שהוא בן אדם חברתי, נופל למלכודת של הכותרות ואומר: איזו בשורה. אז אני אגיד לך, עברתי על התקציב, מי כמוני מכירה את תקציב משרד השיכון. אפס שקלים לדיור ציבורי. וכל אותן סיסמאות, תלוי כמה דירות נמכור וכמה דירות ירדו מהמלאי, ואולי זה ישמש במקרה הטוב לקנייה בזעיר אנפין למה שצריך. בתמורה, מה עשה שר השיכון, אדוני השר? תודה רבה. הוא ויתר על בכורה, הוא ויתר על הקצאה עתידית של קרקע לדיור ציבורי בכל תוכנית ממשלתית.

אם פעם זה היה עד 7%, עכשיו 0%. ואנחנו רואים, לא בשורה בדיור הציבורי, לא בגיל הפנסיה, לא בבריאות, ושלא יגידו לכם וימכרו לכם שטויות. ב-2022 יש אפס תקציב לבריאות לקורונה.

מישהו בממשלה הזאת לא סופר את הקורונה. הם לא סופרים מתים, הם לא סופרים חולים, הם לא סופרים את הילדים, הם לא סופרים את החגים ואת ההדבקות,

והם גם לא סופרים את ההוצאות של בתי החולים על הקורונה. תודה רבה. 2022, אפס. אבל, במשפט אחרון,

אדוני היושב-ראש, זה כל כך מרתיח אותי, כי הניתוק הטוטלי הוא מס הגודש, לא רק על הכניסה לתל אביב, על כל הכניסה לגוש דן. את השאר אני אמשיך בנאום הבא.

חבר הכנסת יברקן, בבקשה.

מנותקים ואנשים רעים.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, אדוני היושב-ראש, אתה יודע, בנושא נשים ציפיתי לראות פה היום את השרה מרב מיכאלי, שמייצגת את הנשים במדינת ישראל, ולאחר שראיתי את חוק ההסדרים והשוויון המגדרי, החלטתי שאני מייצג את הנשים, כי מרב מיכאלי איננה, ולכן אני רוצָה לדבר בזכותן של הנשים. אני לא אומר את זה, אשריך, גדי. אשריך. אני לא אומר את זה כבדיחה,

האישה הזאת בנתה קריירה שלמה על "אנחנו רוצות" ו"אנחנו רוצים", ואנחנו רוצות לקדם את זכויות הנשים בישראל. השרה אלהרר, אני רוצָה לבקש ממך, אני בשמה של השרה מרב מיכאלי, כי היום אני מבינה שזכויות הנשים ונשות ישראל הופקרו, ונשות ישראל מוצאות לעבדות, ואתם לוקחים לנו, זה לא משרת את האג'נדה. אתה מכיר את הרפורמה, שאתה מדבר על עבדות?

עזוב את ההיסטוריה. את הרפורמה הזאת אתה מכיר, שאתה מדבר על עבדות? נו, בחייך. 11 שנה, תודה רבה. חבר הכנסת סובה, תודה רבה. אני מבין שקצת קשה לך להבין, אבל,

דבר עובדות. חבר הכנסת סובה. לא קשה לי, אבל דבר עובדות. חבר הכנסת סובה.

שאלת, אני אענה לך.

בסדר, אבל אל תדבר, חבר הכנסת סובה, תודה.

שאלת, אני עונה לך. עונָה. עונָה. סליחה.

אני רוצָה לענות לך. הרי מה זה להעלות את גיל הפנסיה? בעצם נשים אחרי גיל 50, 60, לא יכולות לעבוד, כי פיזית או, כלכלי, אנחנו לא יכולות לעמוד בזה. מה אתה עושה? לוקחים מאיתנו את הפנסיה. מה אתם מביאים? אתה לא מבין שנשים שרוצות להמשיך לעבוד חוסכות יותר לפנסיה. חבר הכנסת סובה. אני רוצָה להגיד לך, חבר הכנסת סובה, חבר הכנסת סובה. חבר הכנסת סובה, תודה. אתה אפילו לא עברת. תקשיב, מה שעשיתי ביומיים האלה, עברתי על התקציב, ועשינו אפילו יום עיון מיוחד.

חבר הכנסת סובה,

קריאה ראשונה. הבושה והניתוק שאתם מביאים כאן, אתה יודע? אני במקומך בכלל לא הייתי מעיר את ההערה הזאת.

אני לא הייתי מעיר הערה כזאת. אני במקומך לא הייתי מעיר הערה כזאת. חבר הכנסת סובה, די.

לא, הוא לא פונה אליך. אתה רוצה שאני אשתוק? אני אשתוק. אני אגיב בשלוש הדקות שלי. הרי אתה לא מכיר נשים שעובדות בשירותים,

מנקות בתי ספר וזורקות פחי אשפה של הבוסים בתל אביב. הרי עכשיו אותן נשים והילדים שלהן יצטרכו לשלם מס כדי להיכנס לתל אביב.

אתה מדבר כאילו נולדתי בצפון תל אביב, חבר הכנסת סובה, הוא סיים את זמנו. אבל אתה מייצג את האג'נדה של צפון תל אביב, וזה בסדר. חבר הכנסת סובה, עשינו הסכם.

כשרה מרב מיכאלי. אני חושב שזה פשוט, אני חושבת.

אני חושבת, אנחנו נתרגל לזה. אני חושבת שהשרות והשרים בממשלה צריכות לחשוב מחדש על התקציב הזה, משום שזה פוגע בנו, הנשים. תודה רבה. ואני מבקש, אדוני היושב-ראש, ואני יודע שאתה לארג' אני מבקשת. מבקשת. אני מבקשת ממך לפנות לראש הממשלה, לשר האוצר, לא לפגוע במעמד הנשים ובזכויות הנשים. תודה רבה.

חבר הכנסת שיין, איננו, חבר הכנסת קרעי,

חבר הכנסת קושניר,

קרעי פה. חבר הכנסת קרעי. לא ראיתי אותו. הסתיר אותו חבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת קרעי, אתה עולה?

תהיה להם הזדמנות להעלות את הדיונים האלה בוועדות המתאימות, רק שלא יחרימו את הוועדות.

היחיד שנשאר לנו. אין כנסת, אין דמוקרטיה, אין כלום. את רוצה לשמוע או סתם לצעוק, את רוצה לשמוע או שאת סתם צועקת? תלמד את חוק הפנסיה לפני שאתה, לא הבנתי את זה, רק צועקת.

חבר הכנסת סובה וחברת הכנסת אבקסיס, בבקשה מכם,

הוא, אני עונה לה משהו, והיא מדברת,

בסדר. תכף אני אתן לך שלוש דקות. תודה לכם. בבקשה, חבר הכנסת קרעי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני קודם כול רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכולם, באמת, מכל קצוות הקשת, שהתקשרו לנחם באסון הנורא שפקד אותנו. אני מודה לכם על כך. שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

חברים, היום כ"ה באלול, יום בריאת העולם. כך אומר המדרש: "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן, ואמר לו: 'ראה מעשיי כמה משובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך".

אנחנו עומדים לפני ראש השנה, לפני יום הדין. נקרא בפרשת השבוע: "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם". מתי נוכל להתייצב ולצאת זכאים בדין? כאשר כולנו יחד. כאשר "כלכם" יש ערבות הדדית. חברים, אנחנו עוסקים כאן בדיון של התקציב, ובהקשר הזה,

נוכל לעמוד בדין כשהתקציב שממשלת ישראל רוצה להעביר הוא תקציב שגוזר כליה על האוכלוסיות המוחלשות? תקציב כמעט ללא חמלה, עם פגיעה קשה כמעט בכל אוכלוסייה מוחלשת, תקציב שבא להפר את הסדר ולקלקל את האיזון העדין. יש איזשהו איזון בין "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" שעניים תמיד יהיו, שזאת המציאות, לבין הציווי שמצווה אותנו "אפס כי לא יהיה בך אביון".

אנחנו מצווים לעזור לאוכלוסיות החלשות. איזה פרדוקס זה שתקציב כזה פוגעני מוגש דווקא היום, ביום בריאת העולם. משפחות קשות יום שטרודות יומם וליל בטרדות הפרנסה ובניסיון לגמור את החודש והן לא יודעות את נפשן, דווקא להעלות את חשבון החשמל, אותו מס שפוגע יותר באוכלוסיות החלשות? הרי מי ירגיש יותר את העלייה בחשבון החשמל? מי שעשיר, אז עוד כמה שקלים, הצריכה לא משתנה. לפי הפרסומים, החשמל, ושרן השכל אמרה את זה בוועדה, שזה חלק מהמדיניות, והחשמל צפוי לעלות.

פשוט פרסמתם את העלייה לכמה שנים.

אם החשמל לא צפוי לעלות, אז אני, לא. זה היה עז, נו.

והוצאתם את זה החוצה. בוא תגיד לי, נכון או לא נכון שפרסמתם את העלייה בחשמל לכמה שנים, כדי שלא ירגישו, העלייה היא של 25%. פחות, יש לנו כאן התחייבות, לא. חברת הכנסת לוי, זה היה עז. הם כבר חתמו על זה. זה היה. ישבנו בוועדה, היה פרסום בתקשורת. ישבנו בוועדה, וחברת הכנסת שרן השכל אמרה שאין מה לעשות, שצריך את זה בשביל אנרגיה ירוקה, שזה קשקוש אחר.

הכנסת קרעי, אין עלייה בחשמל. אולי ב-2028.

אני אחזור על ההצהרה של השרה: אין עלייה בחשמל, אולי ב-2028. ועם כל האנרגיה הירוקה שאנחנו עכשיו חותרים לכיוונה, גם ב-2028 אין סיבה שזה יקרה.

2028 זה, עוד שנה אנחנו הולכים, אני מאוד שמח לשמוע את הבשורה הזאת. חבר הכנסת קרעי. סליחה, אני מייד מסיים. סליחה, אדוני. אגב, אם זה נכון, זה בסדר גמור.

גברתי השרה, למנוע קצבת זקנה מאימהות וסבתות תושבות הפריפריה, כאלה שבשבילן קצבת הזקנה הזאת היא כמו אוויר לנשימה, אם כל כך מתחשק לכם למנוע קצבת זקנה, להעלות את גיל הפרישה, תעשו את זה דיפרנציאלי, בהתאם למבחן ההכנסה: מי שמשתכרת פחות,

מי שלא משתכרת,

אבל למה לפגוע באנשים האלה? או משפחות שבהן האישה היא המפרנסת היחידה, מכל סיבה שלא תהיה, דווקא בהן אתם חפצים לפגוע? דווקא בהן שר האוצר רוצה לבוא ולהגיד: הן לא יקבלו סבסוד למעונות יום? הרי מי בסוף ייפגע? לא ההורים. מי שיותר ייפגע זה הילדים, אותם חסרי ישע.

תביאו משהו עם יותר חמלה. תבואו לקראת המשפחות קשות היום. תבואו לקראת הפריפריה, לקראת החלשים. באמת, אם תעשו את זה, נוכל לבוא ליום הדין ולצאת זכאים. תודה רבה. חבר הכנסת קושניר, איננו. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, לתקציב לרוב לשתי מטרות עיקריות: המטרה הראשונית זה להצמיח את המשק, המטרה השנייה זה לפעול בתחום החברתי ולצמצם פערים חברתיים. בתקציב הזה אין שום דבר משניהם. אין שום מחשבה לבוא ולראות, אין בשורה לעסקים, אין איך למשוך חברות חדשות, אין השקעה נוספת בפריפריה, אין בו שום חמלה, שום רגישות חברתית, שום צמצום פערים. התקציב הזה, מכיוון שמדובר בממשלה חד-פעמית והם יודעים שהם לא יחזרו בפעם הבאה, אז הם עסוקים בדבר אחד, בהישרדות פוליטית. כל התקציב כולו הוא שוחד פוליטי בין המפלגות השונות על מנת לראות איך הם מבטיחים את עצמם, לא שום דבר שנועד עבור האנשים והאזרחים. כולנו זוכרים את בנט עם סיסמאות סינגפור כאלה ואחרות,

היינו מצפים, מה זאת אומרת סינגפור? להוריד מיסים, אבל התקציב כולו מאופיין בהעלאות מיסים ועוד העלאות מיסים ועוד העלאות מיסים.

כשהיינו בשלטון, אנחנו כן הורדנו מיסים: הורדנו את מס החברות, הורדנו את המע"מ, הורדנו ונתנו נקודות זיכוי לעובדים וכן הלאה. אביר קרא, שמדבר על סוגיית העצמאים, מישהו יכול לגלות לי, אגב, איפה בדיוק נמצאים סעיפים שמדברים על טובת העצמאים? טובת העסקים הקטנים? מחאת השולמנים?

אגב, מה עושים? הוא נלחם להקים רשות לרגולציה. הרי כל המטרה היא דווקא להוריד רשויות, לבטל חוקים, להוריד גורמים. אז כאן עושים בדיוק את הדבר ההפוך, למעשה רוצים להקים רשות.

אפילו לחבר כנסת שבא ונבחר מהטעם הזה, שנמצא במפלגה של ראש הממשלה, אותה מפלגה קטנה ומצומקת, אין שום בשורה בנושא הזה.

ללא חמלה. דיברנו על העלאת מיסים, על מיסים שפוגעים בפריפריה, במי שרוצה להיכנס לתל אביב.

שותה בכלים חד-פעמיים או בכוסות חד-פעמיות?

לא ראיתי שאיזה טייקון מגיש אצלו בבית בכלים חד-פעמיים.

אל תדאגי, הוא טייקון. חד-פעמי. הוא טייקון, זה בסדר. אז לכן, אתם לא תראו שום דבר גם בנושא הזה. אתם רואים את הנושא של החיילים, עד כמה חוסר רגישות יש. להוסיף 1.1 מיליארד ש"ח לטובת הפנסיה לפורשי צה"ל, לזה כמובן יש תקציב. לא היה תקציב להעלות את שכר חיילי החובה? לזה לא נמצא?

בכל התקציב של 400 מיליארד שקל לא היה כמה מאות מיליוני שקלים? אגב, אומרים: נאה דורש, נאה מקיים. אנחנו העלינו את שכר חיילי החובה בממשלה שלנו ביותר מ-50%. תודה רבה. אדוני, משפט אחרון.

אפילו 100 מיליון שקל שהולכים לחיילים הקרביים ללמוד, מכניסים כאן טריקים. על זה, אגב, לא ראיתי את גנץ או את יתר גורמי הצבא באים ונלחמים.

תקציב ללא חמלה, ללא בשורות, לא לעסקים, לא לעצמאים, ונגד הפריפריה.

תודה רבה. חבר הכנסת סלאלחה,

חבר הכנסת גולן, איננו, חבר הכנסת גינזבורג,

חבר הכנסת שטייניץ,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שלפני כל התייחסות לתקציב אנחנו קודם כול צריכים להעריך את הממשלה על הישג אחד שהוא באמת יוצא דופן בקנה מידה בין-לאומי. לפני שלושה חודשים היינו במקום האחרון בקרב המדינות המפותחות בעולם בשיעור הנדבקים לנפש. רק לפני שלושה חודשים ישראל הייתה המדינה הכי מחוסנת במערב, ושיעור הנדבקים לנפש ביום היה בערך אחד לשלושה מיליון, היו שלושה נדבקים ליום, זה בערך אחד לשלושה מיליון, פחות בהרבה מארצות הברית, מקנדה, מגרמניה, מאוסטריה, מצ'כיה, מיוון, מהולנד, משבדיה. והינה,

בלתי רגיל, ממש שיא אולימפי חדש, שיא עולמי חדש,

בתוך שלושה חודשים הגענו מהמקום האחרון בשיעור הנדבקים בקורונה לנפש למקום הראשון. היום שיעור הנדבקים לנפש בישראל הוא מקום ראשון בעולם מתוך 200 מדינות. ההישג הוא כפול:

שאנחנו היום המדינה עם התחלואה, עם ההידבקות הגבוהה ביותר בעולם, בתוך שלושה חודשים. לפני שלושה חודשים היינו במצב מצוין, לפני ארבעה חודשים,

שהגענו מהמקום האחרון, לא ממקום קדמי, לא שהמובילים התחלפו, שהיינו בין המובילים או איפשהו באמצע, הגענו מהמקום הכי טוב למקום הכי גרוע, או מהמקום האחרון למקום הראשון, בתוך שלושה חודשים. איזו עוד ממשלה בעולם יכולה להתברך בהישג כזה מרשים, להפוך למדינה עם התחלואה הכי גבוהה בעולם, מהמקום האחרון למקום הראשון? זה לא שהיינו בליגה הגבוהה. היינו בליגה התחתונה של הנדבקים. פתאום אנחנו לא בליגה העליונה, אנחנו מקום ראשון. במדינה נורמלית,

אם זה היה קורה בהולנד או בצ'כיה, הממשלה הייתה מתפטרת על הישג זה. אותנו. מנסור פה יתפטר? אבל אצלנו,

אבל התקשורת, בחולים קשים קצת ירדנו בדיוק, אז רואים בזה הקלה מסוימת.

עכשיו לעניין התקציב. ד"ר יובל שטייניץ הוא המורה שלי לפילוסופיה,

דיר באלכ, אל תפריע לו. אם אתה אומר לי

אבל ייאמר לשבחו של היושב-ראש שאחרי שהוא כבר היה דוקטור, רופא שיניים, הוא בא לאוניברסיטה כדי להעשיר את עצמו ולמד מדע המדינה ופילוסופיה כדי להרחיב את אופקיו. לא, זה בשביל להרדים את הפציינטים. פילוסופיה מרדימה. זה עוזר לו להרדים. זה כמו הרדמה.

לעניין התקציב עכשיו. אני אתייחס רק לשתי נקודות בתקציב הזה. מדברים גבוהה-גבוהה על התקציב, אבל כרגע, נכון לעכשיו, בפעם הראשונה בתקופת הקורונה, המשבר הבריאותי הזה, בתי החולים בעיר הבירה ירושלים, אני מתגורר במבשרת, זה האזור שלנו, הדסה, שערי צדק, אין להם יכולת לתפקד. הם על סף שביתה. אותו דבר, דרך אגב, באזור נצרת, בגליל התחתון. מדברים גבוהה-גבוהה על תקציב ואת הדבר הזה אי-אפשר לפתור? 1.2 מיליון תושבי ירושלים

מאות אלפים מתושבי הגליל התחתון, ערבים ויהודים, עומדים מול בתי חולים שנאלצים לשבות ולהשבית כי יש הסדר אבל לא מממשים את ההסדר הזה, ואנחנו צריכים להצביע עכשיו על תקציב המדינה? דבר שני, אדוני היושב-ראש, וזה קשור למדינה כולה ולחברה הערבית, הרי בחודשים האחרונים באמת אפשר לומר שהאדמה בוערת, תרתי משמע, לא רק היערות. החברה הערבית בכל הארץ צועקת הצילו, יום-יום נרצחים יותר ויותר ערבים, ופחד להסתובב ברחובות בטירה, בטייבה, בנצרת, בראמה, בכל מקום.

גם החברה היהודית צועקת הצילו מאז מהומות שומר החומות. ראינו את האלימות ואת חוסר האונים של המשטרה ואת חוסר היכולת שלה. אמר שר המשפטים, בצדק, שהפשע המאורגן והנשק הבלתי-חוקי והאלימות של הכנופיות זה הסכנה הכי גדולה היום לדמוקרטיה הישראלית. הערבים צועקים הצילו, היהודים,

מפחדים, ואיפה הרפורמה הענקית, התוכנית? איפה התקציב, לא תוספת קטנה, שבא ואומר: אנחנו מקימים גופים חדשים, רפורמה חדשה במשטרה, מגבירים את יכולת ההרתעה של המשטרה, מקיימים מערכת שלמה שתתמודד עם הדבר הזה, עם התבערה הזאת, שבחודשים האחרונים אנחנו מגלים באמת שהיא הולכת וגוברת וכמה היא חמורה? בתקציב הזה אין שום מענה אמיתי, קצת תוספת פה ושם. אין שום מענה אמיתי לבעיית הפשע המאורגן והאלימות הקשה, לא בחברה הערבית, לא בחברה היהודית ולא במדינת ישראל. אז אדוני היושב-ראש, זה לא תקציב טוב שעונה על הבעיות המרכזיות של מדינת ישראל, וציינתי בעיה אחת שמאיימת לא רק על החברה הערבית, החברה הערבית אולי מרגישה,

מאוימת יותר, היא מאיימת ממש על כלכלת ישראל ועל הדמוקרטיה הישראלית: בעיית הפשע המאורגן והאלים, ובתקציב הזה אין מענה. תודה, חבר הכנסת יובל שטייניץ. אבל יש כן עלייה של 30% במחיר החשמל, והמס על הפחמן שהם רוצים להעלות. תעלה ותבוא חברת הכנסת מאי גולן.

עבודה בעיניים זה מה שאמרה שרת האנרגיה עכשיו. יש העלאה, ואני טעיתי, לא של 25% אלא של 30% במחיר החשמל. תמשיכו לעבוד על הציבור. החברה שלך חתיכת שקרנית. היא משקרת פה במליאה, כן. חשבתי ככה. אדוני היושב-ראש, גם אני רוצה פרגון כמו לפרופ' חבר הכנסת שטייניץ. קודם תלמדי אותו פילוסופיה, אחר כך נראה אותך. אני אלמד אותו דברים אחרים, קיש, אל תדאג. לא, בשביל זה צריך להיות

אולי יש גם לי איזה תואר או שניים, למה אתם מתערבים? מזלזלים בי. אתה מזלזל בתארים שלי? לי יש תארים אחרים, לא פחותים. אני לא דוקטור, אני לא מתמודד בזה. אני צוחקת. מה קורה כשיש שר שנותן נתונים לא אמיתיים במליאה? איזה סנקציות יש, שלוש דקות לחברת הכנסת מאי גולן. בבקשה, התחלנו לספור. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, כמעט שנתיים שלמות חלפו מפרוץ אחד המשברים הקשים שידעה האנושות כולה מאז המאה הקודמת, וממשלת השינוי והריפוי כנראה לא מוצאת לנכון לתקצב את נפגעי הקורונה בתקציב המהולל שאנחנו עומדים לפגוש פה. עשרות אלפי מובטלים עדיין לא חזרו למעגל העבודה, על פי מדד ה-OECD, שוק העבודה הישראלי צפוי להיות האחרון להתאושש מבין המדינות החברות, אלפי עסקים קורסים ונאבקים ובקושי שורדים. ואני שואלת, אדוני היושב-ראש, אני שואלת שאלה: איפה בנט, הקמפיינר המהולל, שרץ רק לא מזמן מעיר לעיר, מעסק לעסק, מאיש לאישה, אותו בנט של "לא פרנסה, לא מעניין"? הוא אמר את זה בכל ריאיון: "לא פרנסה, לא מעניין". איפה הפרנסה של האזרחים עכשיו, מר בנט? עכשיו היא לא מעניינת אותו? איפה תוכנית סינגפור הגאונית? איפה הספרון המועתק שנמכר ב-19.90 ש"ח בכל חנות, שאפילו על פיו הוא לא פועל וזה אפילו לא קו מנחה בשבילו? עניים וקשישים שבקושי מתקיימים, מבחינתכם הם שקופים. כנראה שבעוד שלושה חודשים לא תהיה קורונה. כנראה היא תיעלם. הלוואי, בעזרת השם. אז כנראה שאין צורך באמת, שום צורך אמיתי, לתת מענה למצוקות של האזרחים, כי התקציב הזה הוא הכול חוץ מחברתי. תתביישו לכם. אתכם כנראה יותר מעניין להרגיע את החמאס.

כי אתם מפחדים. אתם מ-פ-ח-דים. אתם מפחדים מהחמאס כי הם יורים קסאמים, ואתם מה? מרחיבים את מרחב הדיג. הם מפריחים בלוני תבערה, ואתם מה? פותחים מעברים לבטון וברזל לבניית מנהרות טרור, כי אתם מכילים. אבל אתם לא מכילים, אתם מפחדים, זה מה שאתם. ממשלה של פחדנים, ממשלה של שפנים כאלה קטנים, שנכנסים לפה ובורחים ישר אחרי ההצבעות והנאומים שלכם. אין לכם אפילו אומץ להתעמת עם מה שיש לענות לכם.

זה מנזר השתקנים, אבל של מישהו אחד, של ראש הממשלה בפועל, אדוני היושב-ראש. אתה, מנסור עבאס.

אני אומרת את זה. הם רועדים מפחד, כמו שבנט עמד ורעד פה. הוא לא סתם רעד. ממי הוא רעד? הוא רעד ממועצת השורא,

עמד פה ורעד. אבל על הרצח של בראל אחיה חדריה שמואלי, הגיבור,

ה' ייקום דמו, החייל שלנו, מזה לא רעדת,

מר בנט? על זה אתה לא מגיב. פחדן עלוב וקטן שכמותך. מהכאב עליו ומהכאב של המשפחה שלו אתה לא פוחד. אין לך אפילו אומץ להתעמת, להגיע ולנחם. מעניין למה. תתביישו. אין יותר מזוודות של דולרים מקטאר, הוא אמר. גם אנחנו יודעים לחקות אותך, לא רק אתה יודע לחקות. את זה אתה אמרת, מר בנט.

אתה אומר דברים כאילו אתה גואל ישראל. הגעת לגאול אותנו באמת מהמצוקה הנוראית שהיינו בה, אחרי שהרסת את המדינה שהשארנו לך. עכשיו הוא שולח את גנץ, שר הביטחון שלו, לתת להם מזוודות כסף, אחרי שהוא אמר: אין יותר מזוודות דולרים מקטאר, ונוסף,

למזוודות הכסף שעוברות לחמאס מהקטארים. אגב, אותו בנט רק לא מזמן גם אמר, ואני מצטטת: צריך להפסיק עם התפיסה המכילה, להכות בחמאס, להכות אותו. ככה, הוא דפק עם היד על השולחן.

היה, הוא אמר, אבל זה לא קרה. גם ליברמן אמר, וגם אותו אני מצטטת: אני נותן לאיסמאעיל הנייה 48 שעות.

גם לא קרה. ממשלה של רפיסות. במקום זה, שר האוצר החברתי ליברמן, שר האוצר החברתי של הממשלה הישראלית-פלסטינית הראשונה, דואג לרווחת הרשות הפלסטינית, להלוואה של 500 מיליון, תשמעו טוב, ציבור: 500 מיליון, ובנט, ראש הממשלה שלא רוצה להכיל, הוא דואג לפתיחת המעברים, הוא דואג להקלות. פחדנים, זה מה שאתם. ככה הממשלה שלכם תיזכר. פחדנים.

אתם אלופים בלדבר פקה-פקה כל היום. אבל הפקרתם את חיילי צה"ל ואת תושבי הדרום. אכפת לכם רק מההישרדות הפוליטית האישית שלכם.

מה קרה, אתה לא מסוגל? אתה כבר מבקש ממנו לסיים איתי? למה, למה, למה? תודה, חברת הכנסת מאי גולן.

לא, שנייה. יש לי עוד משפט. קשה לשמוע את האמת. קשה, אני

לא, לא, הינה, עוד משפט. עוד משפט. חצי משפט.

זה שארץ נהדרת בפגרה ואין את החיקוי של נפתול זה לא אומר שאתה צריך לשכוח מביטחון המדינה ומאזרחיה.

תלכו הביתה, תנו לנו להקים ממשלה אמיתית, ממשלה ימנית. אנחנו לפני כיפור, לפני ראש השנה. אם אתה עושה סליחות, אז תכה על חטא ותיתן לימנים אמיתיים לנהל את הממשלה הזאת. פחדן, רמאי, שקרן ונוכל, זה מה שאתה.

יעלה ויבוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. שלוש דקות,

מאי, מאי, די כבר. חברת הכנסת מאי גולן, מה קרה? מה שאני אומרת, הם מכילים, ממשלה של מכילים. הוא פחדן, אתם פחדנים. עובדים בשירות הדיקטטורה. פחדנים עלובים, זה מה שאתם. בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת יבגני סובה. המסגרת של,

בסדר, אני אקפיד על הזמן. תודה רבה שאתה מקפיד. הפעם אני מקפיד על הזמן. חבר הכנסת יואב קיש, שלוש דקות, אדוני. תודה. אני רוצה לדבר על איך מעבירים תקציב בקואליציה מושחתת של כ-60 חברי כנסת, אז בואו אני אלמד אתכם איך עושים את זה. יש לנו כ-30 חברי ממשלה, זה חצי, חצי מה-60 האלה חברי ממשלה, חשוב להם הכיסא שלהם. בואו נספור אותם כמי שקיבלו שוחד פוליטי, לעניין. יש לך פה מעל 20 נורבגים, אלה 20 חברי כנסת מתוך ה-60 שכל קיומם בכנסת הזאת זה רק אם הם מצביעים בעד. 20 מ-60, כמה זה, חבר הכנסת סופר?

שליש. אז יש לנו חצי ויש לנו שליש, עושים מכנה משותף, מקבלים חמש שישיות. נשארנו עם שישית, כ-10 חברי כנסת. מה עושים פה? לוקחים את הוועדות הקבועות של הכנסת וחותכים אותן כדי שיהיו לנו 10 יו"רים שנוכל להכניס פנימה, וככה כולם מסודרים, ואז, או שיש לך חבר ממשלה או יו"ר ועדה או נורבגי. זה המנגנון שלהם להעביר תקציב גרוע, פשוט שוחד פוליטי. אני חייב לומר שהם עושים פה, בממשלה הזאת, דברים שאני אפילו לא מבין, איך אתם לא מתביישים. השרה קארין אלהרר, איך את לא מתביישת, אחרי ששנים מפלגת יש עתיד דיברה על נבחרת הדירקטורים?

אני לא מסכים לנבחרת הדירקטורים, אני חושב שזה לא המנגנון הנכון, אבל אתם אמרתם: לא יהיה דירקטור שלא נמצא בנבחרת הדירקטורים,

והדבר הראשון שעושה השרה קארין אלהרר,

אז תסביר לי למה במינוי הראשון, לתפקיד הכי חשוב אולי במשרד שלה, יושב-ראש חברת החשמל, היא ממנה את גב' פלמור ליו"ר חברת החשמל כשהיא לא בנבחרת הדירקטורים. עוד פעם, אני לא מאמין בזה, שהיא אישה? אבל יש נבחרת דירקטורים. לאיפה זה נעלם? כשאנחנו רצינו להכניס דירקטורים, תמיד אמרתם והיועץ המשפטי אמר: איך אתם ממנים? צריך נבחרת. אז אתם פשוט מבזים את עצמכם. למה לא, בנבחרת? ואני אגיד לכם עוד דבר: מה שעכשיו הבהיר לי שראש הממשלה של השמאל נפתלי בנט כרת גט כריתות עם הימין זה המהלך שלו לחיסול פוליטי של פרופ' טליה איינהורן, חברה בוועדה למינוי בכירים בשירות המדינה, שבגלל שדעותיה לא מוצאות חן בעיניו, הוא פועל להחליף אותה. אם אנחנו בימין היינו עושים משהו כזה, איך התקשורת הייתה משתוללת, איך כל השמאל היה מזדעק על המהלך הדורסני, סוף הדמוקרטיה. ואת זה בנט עושה לימין, ראש ממשלת השמאל נפתלי בנט. שלא נדבר על ההצבעה הכפולה של אביר קארה, ואני כבר גם לא יודע איפה זה נעשה, שלא נדבר על הצעת חוק של שרן השכל לפצל את מועצת כסרא-סמיע, שסמיע, כפר קטן עם אולי 2,000 מצביעים, 2,000 איש, יקבלו מועצה משלהם, בשביל 150 קולות בקלפי שתקווה חדשה קיבלה. אז אני אומר לכם, קודם כול, הסברתי איך אתם מעבירים את התקציב: כל אחד מ-60 חברי הכנסת הוא או חבר ממשלה או נורבגי או פיצל לעצמו ועדה. אתם מושחתים. אתם עושים את הדברים שאתם הטפתם נגדם כל הזמן לא לעשות פי עשרה מאיתנו. ואני אסיים בדבר שאותי מזעזע, ואמרתי לה את זה אישית, ליו"ר הקואליציה חברת הכנסת סילמן: איך יכול להיות שאת, שבאת מעולם הרפואה, עבדת בקופת חולים כללית, לוקחת ומסרסת את המבנה של ועדת העבודה והבריאות?

היא מסרסת אותה, מפצלת את הבריאות לעצמך והולכת להיות בתפקיד יו"ר הוועדה לבריאות, כשאת יודעת שאת עושה את זה משחיתות. תודה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת אלון טל, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח.

כן, אבל הוא יצא. חבר הכנסת קארה, אינו כאן. חבר הכנסת בנימין נתניהו, מלמעלה, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, התקציב שהובא היום הוא תקציב גרוע. יש בו גזרות והעלאת מיסים, בניגוד גמור להבטחות שלכם. פגעתם בחקלאים, פגעתם בשכבות החלשות, בפריפריה, במעמד הביניים. נתתם סכומי עתק למנסור עבאס ולמחמוד עבאס, כי אתם תלויים ב-53 מיליארד השקלים שהבטחתם לרע"מ. אבל מעבר לתקציב, הספקתם בזמן קצר להביא עוד שלושה מחדלי ענק. המחדל הראשון,

רק לפני כמה חודשים העברנו לכם את המדינה במצב הטוב ביותר בעולם. בתוך חודשיים בלבד הבאתם אותנו למקום הגרוע ביותר בעולם, כמעט 11,000 נדבקים ביום. לא ייאמן.

משום שהתעלמתם מהקריאה שלי להביא מייד את החיסון השלישי לישראל והתעכבתם שישה שבועות מיותרים. אנחנו הוצאנו את ישראל ראשונה בעולם מהקורונה כי הבאנו לישראל את החיסון הראשון והשני לפני כולם. אתם התעכבתם, ובאוזלת היד שלכם אתם מדברים היום על להכיל את המתים, ואתם ממשיכים בהתקהלויות ענק, במסיבות, כאילו שום דבר לא קורה. זהו מחדל ענק ראשון, הקורונה. המחדל הענק השני, איראן. הדבר היחיד שיצא מהפגישה עם הנשיא ביידן הוא התחייבות של בנט לכך שישראל לא תצא פומבית נגד הסכם הגרעין עם איראן. במשך שנים סירבתי לתת התחייבות כזאת לארצות הברית, כפי שסירבתי להתחייב בפניה למדיניות של אין הפתעות, שלפיד נתן להם מייד עם הקמת הממשלה, בנכונות מדהימה לתת דבר כזה על נושא שקובע את עצם קיומנו. הסכם הגרעין עם איראן אכן מסכן את עצם קיומנו, ולכן פעלתי נגדו בכל דרך, בכל במה, בכל פורום. אלמלא עשינו זאת, הן במישור המדיני והן במישור המבצעי, לאיראן היה מזמן ארסנל של נשק גרעיני.

אתם, בתוך שמונה שבועות כבלתם את ידינו גם מדינית וגם מבצעית. מחדל ענק שני, איראן. המחדל הענק השלישי, הפלסטינים. נחמן שי חשף את האמת כשאמר שכדי להרוויח שקט בשביל הצילום בבית הלבן, מילים שלו, בנט לא הגיב על הרג הלוחם שלנו בראל שמואלי, זיכרונו לברכה. אני שוב שולח מכאן תנחומים עמוקים למשפחתו. אבל זה לא רק שבנט לא הגיב, הוא גם העביר חצי מיליארד שקלים לאבו מאזן.

בעוד אנחנו עקפנו את הפלסטינים והבאנו ארבעה הסכמי שלום היסטוריים עם מדינות ערב בלי לתת להם אף מתנה, אף ויתור, אתם נותנים לפלסטינים מתנות חינם ומחזירים אותם למרכז סדר-היום העולמי. מחדל ענק שלישי. זאת לא ממשלת ריפוי, זאת ממשלת רפיון, ממשלת המחדלים הענקיים, והכול נעשה, רבותיי חברי הכנסת וגבירותיי, הכול נעשה בחיבוק תקשורתי ענק. אתם זוכרים את הימים שבממשלה שלנו כל מהדורת חדשות הייתה נפתחת בכותרת "מחדל" על זוטי-זוטות? אבל על המחדלים העצומים שלכם התקשורת שותקת. התקשורת משרתת את השלטון והשלטון משרת את התקשורת. ערב ראש השנה ולקראת סוכות, ברור שהתקשורת היא השופר של הממשלה ובנט הוא האתרוג של התקשורת. בראש השנה אנחנו נוהגים לבקש שנהיה לראש ולא לזנב. עכשיו זה בדיוק הפוך, הזנב, עם שישה מנדטים, הפך לראש. בימים הללו אין איחול מתאים יותר מאשר "תכלה שנה וקללותיה". בעזרת השם, בשנה הבאה עלינו לטובה, "תחל שנה וברכותיה". תודה רבה לכם.

יסכם השר חמד

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרה,

כל פעם שאני שומע מישהו תוקף אותך ואומר "כסף למנסור עבאס", "כסף למנסור עבאס",

אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין את זה. הרי כולם יודעים, למה אתה משתגע,

כולם יודעים שביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל לשעבר, חבר הכנסת, הבטיח לעבאס: מה שייתנו לך, אני אתן לך יותר.

הוא הבטיח לו. אין לו נאום, אני אומרת לך.

שקרן. כולם יודעים שמנסור עבאס לא האמין למילה אחת שיצאה מהפה שלו,

אתם צריכים להגיד תודה רבה רק לאדם אחד.

אם סמוטריץ' שקרן, שקרן, שקרן, שקרן, שקרן, מנסור עבאס לא שקרן. חברת הכנסת גלית, זה לא ראוי. זה לא ראוי לקרוא לשר שקרן. הוא משקר, לא. את צריכה לחזור בך. אבל הוא משקר, אדוני, אלף פעם תחזור על השקר, לא יהפוך לאמת.

את מהצועקים או מאלה שיושבים כאן ושומעים דיונים? את מהצועקים. אתם כל כך מצחיקים, יש לכם מהצועקים. חילקתי את האופוזיציה לשניים: חלק קטן קטן קטן בא ושומע את הדיון, חלק גדול גדול גדול באים לצעוק, באים לצעוק.

אני כל כך נהנה לשמוע אתכם צועקים, אתם לא מאמינים. אני נהנה. אני נהנה מכל שנייה שאני עומד כאן. לא יהפוך לאמת. חברת הכנסת גלית, את יכולה לשבת, בבקשה? אין לו נאום.

חברת הכנסת קטי שטרית, בבקשה.

אין לו נאום, הוא מחכה שהחברים יגיעו ואנחנו, תנאם,

תיתן לנו תשובות,

אז תני לו לנאום. תשמעי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תני לו לנאום. תדבר על זה, לא על ביבי. כל בתי החולים קורסים, הדסה, נצרת, עין כרם, שערי צדק. אנשים חולים חוזרים הביתה למות בבית. תדבר על זה במקום לחייך, כן, תודה לך. טוב שהיא הזכירה את בתי החולים. תבשר לנו על העתיד, לא על העבר. העברת את

אנחנו מחזקים אותם, הקצינו 1.8 מיליארד. אנחנו הממשלה הראשונה, אתם הממשלה הראשונה שהקריסה את מערכת הבריאות. ששמה בבסיס התקציב

הדברים שאנחנו עושים, הייתה לך הזדמנות לנאום. תודה.

אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, הוא עשה שני דברים. הוא אמר שהוא יודע את התקציב.

אחד הדברים החשובים, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא בשעת

והיום נאשר את תקציב המדינה, אישרנו 3 מיליארד שקל בתקציב לדרוזים, 3 מיליארד שקל. זה לא נכון, זה לא מדויק, הכסף יתחיל ב-2021, 2022, 2023. מה שאתם עשיתם ב-12 שנים וחצי אנחנו נעשה בשנתיים וחודשיים. זה בדיוק מה שאנחנו עשינו. מה אתה מקשקש?

מה שאנחנו נעשה בבריאות אתם לא עשיתם ב-12 שנים. אנחנו הוספנו למערכת הבריאות 2 מיליארד שקל בבסיס התקציב. אתם לא עשיתם את זה. ב-2022-2021 אין שקל לקורונה. רגע, אורלי, אורלי, יש משהו יותר מעניין. תסתכלו מה קורה שם. הם לא משיגים אותה. אין הסכמות, הוא מושך זמן, הם לא מסכימים, והוא יריב איתכם עכשיו, נחפור,

חבר הכנסת יואב קיש, אתה יכול לשבת. אין להם הסכמות. אין לכם הסכמות, התקציב נופל. זו האמת. חבר הכנסת יואב, בוא אני אגיד לך, אתה חבר כנסת

חבר הכנסת משה ארבל, חבר הכנסת יואב קיש, נא לשבת.

חברים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, נא לשבת. חברים. אדוני היושב-ראש, מה הבעיה, אין רוב?

חבר הכנסת פטין מולא, נא לשבת. אני לא שומע אותם.

גם אני לא שומע אתכם. תשמעו, יש לכם מזל. יש לכם מזל. תשמעו, אתם יושבים כאן, צועקים. אנחנו לא צועקים. אני לא יכול לשמוע את כולכם ביחד. אני לא יכול לשמוע את כולכם ביחד. אדוני, חברת הכנסת מאי גולן. אנחנו נהפוך את זה לשעת שאלות. יאללה, בואו תשאלו, אני אענה לכם. יאללה, בואו נהפוך את זה לשעת שאלות. האופוזיציה תעשה עכשיו שעת שאלות, אני אענה על השאלות שלהם. אני מבטיח לכם, לא, זאת לא שעת שאלות.

תנו לשר להשלים את הדברים. למה את מאיימת עליי?

הפחדת אותי עכשיו. את יודעת שהפחדת אותי? תודה לכם. וואי וואי וואי. את מפחידה. אלוהים אדירים, הפחדתם אותי. שאלה. עמאר, האם אתה עדיין אוחז בתוכנית של החלפת שטחים, תודה,

בוואדי עארה? הנושא היום הוא התקציב ולא, האם אתה עדיין דבק בזה? קיבלתי שאלה מאוד טובה מחברי וידידי. איפה הבוס שלך?

אתה תקבל ממני את זה בכתב, שיהיה לך, ואתה יכול למסגר את זה ולשים את זה אצלך במטבח, כי אתה מבלה הרבה שעות שם, אני רואה אותך. תשים את זה במטבח. כל פעם שתרצה לזכור אותי, תודה, חבר הכנסת. תסתכל על זה ותגיד: קיבלתי תשובה ממנו, ותשובה מאוד טובה. אני מבטיח לך שתהיה תשובה מעולה. אז בוא תגיד לנו עכשיו.

אתה בעד החלפת שטחים, מתי תזמין אותנו? מתי תזמין אותנו?

תודה, חבר הכנסת דוד אמסלם. אתה בעד? דוד, אתה בעד?

תענה לנו, לכן אמרתי לכם, יש לכם הרבה זכויות. כל מדינת ישראל. אני לא בעד החלפת שטחים, אף פעם לא אמרתי את המשפט הזה.

בשבילי כל המדינה, כל מדינת ישראל זה ארץ, בתי החולים הציבוריים, כמה הם קיבלו? הינה, עברנו לשעת שאלות.

אל תדאג לחבר'ה שלי, אל תדאג. כל הקואליציה תגיע ותצביע, ונצליח היום, חבר הכנסת, להעביר את התקציב בקריאה ראשונה, נעביר אותו גם בקריאה שנייה, חבר הכנסת יעקב אשר, נא לשבת. ויהיה לך הרבה זמן לשאול שאלות ולבלות שם. אדוני השר, תרשה לי לפרט,

מתי תשלמו להם, אדוני השר חמד עמאר. לבתי החולים הציבוריים? קיבלתי שאלה.

מבחינת החוק, אתה יודע, אסור לי להציג נייר, אבל אני קיבלתי שאלה ואני לא יכול שלא לענות לחברי וידידי פטין מולא.

אתה יודע שאנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית ויש הפרדת רשויות.

יש הפרדת רשויות. אנחנו, משרד האוצר, מה זה? מה זה? יחידת האכיפה יושבת אצלנו, מה זה "היום"?

אתה שמעת את מנדלבליט, במדינת ישראל יש הפרדת רשויות, אתה שמעת את הקול של מנדלבליט בחודשיים האחרונים,

חבר הכנסת פטין מולא,

נא לשבת. לא, זו לא תשובה מספקת.

חברת הכנסת מאי גולן, נא לשבת.

הינה הבוס שלך פה בדיוק. אולי תשאל אותו אם הוא יכול לענות על שאלות כמו שצריך,

אם זה מקובל עליו שאתה מדבר ליד מנסור עבאס ראש הממשלה.

יצאו לרחובות. מה אתם שותקים?

קיבלתם כיסא,

אתה כל כך צודק שאנשים נהרגים כל יום. זה מזעזע, זה חיי אדם.

תן לי להמשיך לפרט. שש שנים וחצי הפקרתם אותו. יש לכם מאבטחים מחוץ לבית אז הכול

הרי בבוקר לא קמתם ולא שמעתם את התקציב.

אתם לא באתם ולא שמעתם את התקציב. לא רוצים שחס וחלילה תידבק בקורונה. אדוני היושב-ראש, תהיה הצבעה שמית, כן, אוקיי. הצבעה שמית של הממשלה. אנחנו מבקשים הצבעה שמית, הממשלה מבקשת הצבעה שמית, אנחנו רוצים הצבעה שמית. אתה לא רוצה הצבעה, אין לך רוב. אני רוצה הצבעה שמית כשתהיה הצבעה, ותהיה הצבעה. אתם דיברתם יותר משלוש שעות.

אני צריך לענות לכם ולענות לכם בהרחבה ולענות לכם על כל דבר ששאלתם. אם אתם לא רוצים, רק על המעונות, רק על המעונות. שאלתם הרבה שאלות, הרבה שאלות לעניין, ואני עונה על השאלות שלכם. אתה לא יכול לעזוב אותי, אני יודע. כסף לחיילים בסדיר, יש לך על מה לענות, קדימה. עד שיצאו, עד שיצאו, ככה אני אשתה מים. מיקי, אתה לבד באולם. אדוני היושב-ראש, כן. אמרת: 2.5 מיליארד שקלים אושרו על ידי ראש הממשלה לשעבר ביבי נתניהו למיגור הפשיעה.

התוכנית האסטרטגית לתחבורה בתוך היישובים הערביים הוצגה על ידי השרה מירי רגב, בכלל לא קשור לבחירות. אנחנו חשבנו, כמה אושר אז? 20 מיליארד שקלים, זו העלות הכוללת. זה אושר על ידי ממשלה נתניהו, 20 מיליארד שקלים. אז אנחנו ביקשנו שהממשלה תאמץ את התוכנית כולה ותתקצב אותה ב-2 מיליארד שקלים בשלב הראשון, ואכן זה היה כך. זה היה כך. והתוכנית השלישית בעצם זו תוכנית חומש, לא תוכנית של שנה אחת, והיא 30 מיליארד שקלים, כולל כל מגזרי החברה הערבית. אתה יודע מה, כל הזמן, גם חברי יואב קיש, כאשר היינו נפגשים ומדברים, ועם שאר החברים מהליכוד, הם תמיד היו אומרים: אנחנו, בתחום האזרחי, בעד שוויון אזרחי, לסגור את כל הפערים.

אז איך אפשר לסגור פערים בלי לתקצב תקציב ראוי? אחרת הפערים ימשיכו

ולכן, ולכן, אתה יודע שמעולם, מספרים מטורפים.

ולכן, יואב יקירי, אתה תמיד אמרת, יואב, שבנושא האזרחי, אני מודה, בנושא הלאומי אנחנו לא דיברנו, לא סיכמנו, אמרנו שזה במחלוקת,

בנושא האזרחי,

אתה עוזר לו למשוך זמן. בנושא האזרחי אתה וראש הממשלה תמיד אמרתם,

שלא ינצל את זכותו כיושב-ראש לפנות אליי ולא לתת לי להגיב. אם אתה מנהל את הישיבה אתה לא מביע דעה.

אני אגיד לך, אני קצת אעשה חישוב. מה שאמר יושב-ראש המליאה וחבר הכנסת מנסור עבאס, הוא אמר ש-20 מיליארד שקל אושרו על ידי מירי

לחיזוק התחבורה הבין-עירונית במגזר הערבי. העירונית. העירונית. כן, כמובן, תוכנית נתיבי איילון.

1. סליחה, חמד, לא, הוא אמר, הוא אמר עוד דבר אחד. הוא אמר: 2.5 מיליארד שקל למיגור הפשיעה הערבית אושרו על ידי ראש הממשלה לשעבר ביבי נתניהו. אנחנו כבר מגיעים ל-22.5 מיליארד שקל שאושרו על ידי הממשלה הקודמת.

על מה שהממשלה עשתה אפשר להתווכח עד מחר. במשא ומתן שהיה אצלנו לא דובר על סכומים בכלל ולא היה שום כסף. זה נאמר אצלכם באופן ברור: כל מה שיציעו לכם, אתם תקבלו יותר.

זה מה שנאמר.

אתה פשוט לא יודע ואתה אומר בתמימות, כי מישהו הכין אותך. לא היה ולא נברא. זה מה שנאמר. לך אמרו. הינה, אני אומר לך, לא היה ולא נברא. נאמר כאן, במליאה.

אתה שומע ואתה אומר מה שאתה חושב.

יודע.

אתה יכול לעדכן אותנו מה קורה במשא ומתן מול מרצ? תן לנו עדכון מה קורה. יואב, משה ארבל, שבו במקומותיכם. חבר הכנסת משה ארבל, נא לשבת. אם אתה מנהל פה שיח פתוח, בוא נדבר. תשמע, לפי החישוב הקצר שעשיתי עכשיו, רק על התוכנית של המגזר, בתוכנית הקודמת למגזר הערבי, שאושרה על ידי הממשלה הקודמת, היו 15 מיליארד

היו 2 ומשהו למגזר הבדואי בנגב, היה עוד, לא. גם בנושא הזה אני אפרט. שר האוצר מפרט.

לא לא לא. אוסאמה, תראה איזו הונאה הייתה שם. קודם כול, תוכנית 922 היא לא 15 מיליארד שקל, היא 10.7 מיליארד שקל. נוצלו 35% בפועל, ועוד 3 מיליארד, תקשיב, אני מביא את זה. ועוד 3 מיליארד. זה לא חלק מ-922.

מנסור צודק. היא לא חלק. עכשיו, אנחנו צריכים לשים לב: תוכנית 2397, של הנגב, לכאורה העלות שלה היא 3.1 מיליארד שקל. 1.4 מיליארד שקל שאובים מ-922. אותו הדבר, החלטה 1480 לבדואים בצפון, אותו תרגיל, כמעט 35%, 40% מהכסף שם שאובים מ-922, כמובן גם 959, חלק ממנה שאוב מ-922. מה זאת אומרת? כאשר מישהו רוצה לדבר, קודם כול צריך לקרוא את התוכניות, והיום אנחנו כבר אחרי התוכניות. בבקשה שיפתח את הדוחות וילמד שלא היה הסכום הזה. אבל אני מדבר על נושא אחר לגמרי. אין ספק, לזכותו של הליכוד, שהוא קידם תוכניות, תוכניות שאני לא אומר שהן לא טובות, אבל תוכניות ששתלו שם סעיפים ותקנות שלא מאפשרים ניצול של הכסף הזה. ולכן אנחנו עד עכשיו, למה דרשנו בשנה שעברה להאריך את 922,

הממשלה הקודמת האריכה את זה בשנה? כי הכסף הזה לא נוצל. תשמע, משפט אחרון, השר חמד עמאר. הליכוד תמיד אמר שהוא בעד שוויון אזרחי לחלוטין. מה משמעות הקביעה הזאת? שאתה צריך קודם כול לאבחן איפה יש פערים, כמה פערים יש, ואז אתה אומר מה ההיגיון של תוכנית חומש. הרי תקציב יש בבסיס התקציב. בתוכנית חומש אתה אומר: אני רוצה לתת עוד כדי לסגור את הפערים.

ב-60 מיליארד שקל אנחנו יודעים שהם לא יסגרו את הפערים.

מה שקיבלנו זה המעט שבמעט, אבל אנחנו בכיוון הנכון. תשמע, אני אגיד לך דבר אחד: נשאלתי כאן הרבה, ולחברי הכנסת של הליכוד פתאום כל כך אכפת מהמגזר הדרוזי, וצועקים: מה עם המגזר הדרוזי, מה עם המגזר הדרוזי. הלכתי ועשיתי בדיקה קטנה. דיברו איתנו ב-959 כל הזמן על 2.3 מיליארד שקל. כולם דיברו על זה. הלכתי ובדקתי את התקציב, כמה באמת הייתה התוכנית הקודמת. התברר לי שזה 1.9 פלוס, זה לא 2.3. זה, 1. 2. להתחייב, זה 1.7, התוכנית אושרה, לארבע שנים, אני חושב. לחמש שנים. אושרה לפני שש שנים, הסתיימה ב-2019.

הסתיימה ב-2019. בדקתי ניצול תקציבי, ניצול תקציבי, אמרתי אולי. מלהתחייב, הניצול התקציבי הוא 51%,

מהמאושר, 1.9 מיליארד ומשהו, הניצול התקציבי הוא 48% וקצת. זה אומר שבתוך כמעט שבע שנים

בדקתי עוד כמה, מ-2009, מאז שביבי נתניהו היה ראש הממשלה

שהתחלפה הממשלה, כמה תוכניות אושרו למגזר הדרוזי,

התברר לי שזה 3 מיליארד וקצת. אני לא רוצה להגיד 3 מיליארד בדיוק, היו 3 מיליארד וקצת. אנחנו עכשיו, בהחלטת ממשלה,

אושרו 3 מיליארד שקל למגזר הדרוזי. אז מה שאושר ב-12 שנים וחצי אנחנו אישרנו עכשיו למגזר הדרוזי,

אישרנו את זה, 3 מיליארד שקל. בתפיסת העולם שלך צריך לסגור פערים, אבל התוכניות שאנחנו צריכים לבנות צריכות להיות תוכניות, היהודים במדינת ישראל לקחו משהו מהתקציב? אני לא שומע. אני שומע כל הזמן שהערבים קיבלו,

השארתם להם משהו?

היהודים לקחו משהו מהתקציב? מה שקרה, הנוצרים, האתיופים, המרוקאים, האשכנזים, לקחו משהו מהתקציב? נשאר להם משהו?

ואני לא רוצה רק סגירת פערים, אני רוצה תוכניות שייתנו צמיחה למגזר הערבי, תוכניות שייתנו צמיחה למגזר הבדואי, סגירת הפערים, אני שואל שוב: ליהודים השאירו משהו? שיכניסו כסף למועצות. זה התפקיד שלנו, על זה אנחנו עובדים. את זה אנחנו נעשה. אני אחזור לנושא. שמעתי את כולם: קורונה, קורונה, מה עשיתם בקבינט הקורונה?

להחליט על סגר. סגר זה דבר קל,

סגרנו את המדינה, עשינו את מה שצריך לעשות, וזה היה הכי קל בשבילנו כקבינט קורונה. אבל אנחנו כקבינט קורונה וכממשלה, מההתחלה העמדה שלנו הייתה לא להגיע לסגרים, לעשות הכול על מנת שלא להגיע לסגר. לכן הלכנו והשקענו הרבה כסף ביכולת הספיגה של בתי החולים והוספנו 1.8 מיליארד שקל עכשיו לחיזוק מערכת הבריאות, מעבר לתקציב הרגיל של משרד הבריאות, על מנת להגדיל את יכולת הספיגה של בתי החולים, כדי שבתי החולים יוכלו לקלוט חולים. לבוא ולהגיד: אנחנו עושים

שמעתי עכשיו אחד שאמר: היה צריך לעשות 30 יום סגר. אבל הקורונה לא עומדת לעזוב אותנו. אם היא הייתה תופעה חולפת, אם היינו יודעים שהקורונה תעזוב אותנו בעוד חצי שנה, בעוד ארבעה חודשים, בעוד חודשיים, הדבר הכי קל היה לבוא ולעשות סגר. אבל אם אנחנו רוצים לחיות עם הקורונה, ואף אחד לא יודע כמה זמן תישאר איתנו הקורונה, אנחנו צריכים גם ללמוד לחיות עם הקורונה. אנחנו לא יכולים להשבית את המדינה ולהגיד כל הזמן: יש קורונה,

צריך להשבית, צריך לעשות סגר. המשק הישראלי לא יכול לספוג עוד סגר. המשק הישראלי התחיל להתעורר, התחילה להיות צמיחה. עם התקציב שאנחנו מכינים, וזה תקציב טוב, תהיה צמיחה במדינת ישראל, ואנחנו נראה דברים אחרים ונראה עלייה בצמיחה במדינת ישראל. לכן, לבוא ולהגיד: אתם לא יודעים לטפל בקורונה, זאת אמירה לא נכונה, אמירה לא מדודה. לבוא להגיד לעשות סגר, סגר זה הדבר הכי קל לעשות. אם אנחנו מסתכלים היום על זן הדלתא בכל העולם,

אנחנו יודעים שהוא יותר מידבק, הוא יותר אלים מבחינת ההדבקה, יכולת ההדבקה שלו יותר מהירה מכל זן אחר, לכן מה שקורה אצלנו קורה בכל העולם. אבל קיבלנו החלטה מאוד קשה, וההחלטה שלנו הייתה שאנחנו לא הולכים על סגר. אנחנו מסתכלים ועוקבים בדאגה אחרי הנדבקים. אני בעצמי, אדוני היושב-ראש, נדבקתי. היום זה היום הראשון שאני חוזר אחרי שנדבקתי בקורונה. אבל אני מחוסן, התחסנתי בפעם הראשונה, בפעם השנייה, וברגע שפתחו את החיסון השלישי והתאפשר לי להתחסן, התחסנתי בפעם השלישית. לכן, חטפתי את הנגיף, אבל להגיד לכם את האמת, בגלל שהייתי מחוסן, ואולי זאת אחת הסיבות, אני לא הרגשתי בכלל. אם לא הייתי עושה בדיקה לעולם לא הייתי יודע שנדבקתי בנגיף הקורונה, לעולם לא הייתי יודע, כי שום דבר לא השתנה אצלי. לא הרגשתי שום דבר. ישבתי, הייתי בבידוד כמו שמתחייב וכמו ההוראות של משרד הבריאות עד שעברו עשרה ימים, וחזרתי לכאן. כבר ביום הרביעי התשובה שלי, ה-PCR שלי היה שלילי ביום הרביעי,

והוראות משרד הבריאות מחייבים עשרה ימים. אני ישבתי עשרה ימים בבית וחזרתי היום. ואני אומר לעם ישראל: תלכו להתחסן. יש לנו קרוב ל-900,000 איש שלא התחסנו לא בזריקה הראשונה ולא בזריקה השנייה, בכלל לא התחסנו. אני מאמין שלא כולם לא התחסנו מבחינת אמונה ואידיאולוגיה ואנטי-חיסונים, פשוט הם החליטו לא להתחסן מכל מיני טעמים. לכן אני אומר לכם: תלכו להתחסן,

אני אומר לכם, איש עם ניסיון: תלכו להתחסן, זה עוזר. אפילו אם אתם חוטפים את הנגיף, אתם חוטפים אותו יותר קל ולא תרגישו אותו, לכן צריך להתחסן. ובמגזר הערבי,אדוני היושב-ראש, אני יודע שאתה עובד מאוד חזק היום בנושא, קרוב ל-30% מאלה שלא התחסנו לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה הם מהמגזר הערבי. לכן אני גם פונה למגזר הערבי ואומר להם: לכו להתחסן. לכו להתחסן. החיסונים עוזרים. החיסונים עוזרים לנו, עוזרים למדינת ישראל, מייצבים אותנו, מחזירים אותנו לשפיות שאנחנו רוצים לחזור אליה, ואנחנו נעשה את זה. ואני אומר לך, כמי שבקבינט קורונה, שאנחנו עוקבים בדאגה אחרי כל נדבק, אחרי כל חולה קשה.

אני נמצא בקבינט קורונה ואני מעודכן לפחות בין שלוש לחמש פעמים ביום על המצב של הקורונה במדינת ישראל, כמה חולים, כמה נדבקים, כמה במצב קשה, כמה מונשמים, כמה מתים. כל מת זה עולם ומלואו, וכואב לנו על כל מת במדינת ישראל ועל כל מת בעולם מהקורונה, אבל אנחנו עוקבים, אנחנו עוקבים אחרי כל מה שקורה. ויש בשורה טובה, שמספר החולים הקשים יציב ולא עולה.

אנחנו מצליחים לייצב את זה, וזה אומר מהחיסון השלישי, וזה עוזר, כי רוב החולים קשה היו מגיל 60 ומעלה, כמעט 85% היו מעל גיל 60. מעל 90% היו מעל גיל 50, מעל 90%. היום, ברגע שהורדנו ואפשרנו לכולם להתחסן ונתנו לכולם ללכת להתחסן, אנחנו, בסדר,

בסופו של דבר, אדוני היושב-ראש,

בנושא הקורונה אנחנו מטפלים. ראש הממשלה מקבל החלטות קשות, החלטות טובות,

מאוד אמיצות, והוא עושה את העבודה שלו בנושא של הטיפול בנגיף הקורונה בצורה הטובה ביותר. אני אומר לך, כל הממשלה מגויסת לנושא. כל הממשלה מגויסת לנושא. כל הממשלה מטפלת בנושא ועושה את העבודה בצורה הטובה ביותר, כל השרים. ההחלטה לפתוח את בתי הספר לא קלה. היה קל יותר להגיד: תשמעו, יש נגיף קורונה, בואו נדחה את הלימודים לאוקטובר, הרי יש רק שישה ימי לימודים. התלמידים צריכים להיות בבתי הספר. ילדים צריכים ללמוד. זה המקום שלהם, שם הם צריכים להיות. ומי שחושב שתלמיד שלא נמצא בבית הספר ננעל בתוך הבית, הוא טועה.

תלמיד שלא נמצא בבית הספר פוגש את החברים שלו, הוא יוצא החוצה, אבל בבית הספר יש מורה, הוא נמצא בתוך הכיתה, מקפידים שתהיה מסכה, מקפידים על כל הדברים, הילדים עושים בדיקות,

שולחים אותם לבית הספר אחרי שעשו להם בדיקות. הממשלה הזאת משקיעה המון במלחמה בנגיף הקורונה, ואני מקווה שנעבור את הגל הרביעי ונעבור אותו בלי סגר, כי אמרתי לך, הדבר הכי קל לעשות זה סגר. אנחנו לא נלך על סגר, והמטרה שלנו היא שלא יהיה סגר, ואני אומר לך, לא יהיה סגר כי הממשלה מתפקדת בצורה הכי יעילה, והיא מקבלת,

החלטות הכי טובות למען המשק הישראלי, למען אזרחי ישראל ולמען תושבי ישראל. זה התפקיד שלנו. ולכן מה שאמרתי לך, אדוני היושב-ראש, כן. נוסף לתוספת של 1.8 מיליארד שקל שהיום הועברה למשרד הבריאות לחיזוק מערך הרפואה ויכולת הספיגה של בתי חולים, הוספנו לבסיס התקציב עוד 2 מיליארד שקל. אבו עמאר, אילו בתי חולים? ונוסף לזה,

אדוני היושב-ראש,

תוספת של למעלה מ-1.8 מיליארד שקל לנכים. בתי חולים ממשלתיים? איזה בתי חולים? הוספנו 1.8 מיליארד שקל לנכים.

נוסף לכל זה, תוספת של מיליארד שקל לנכי צה"ל, נכי צה"ל, שהרבה זמן, הרבה זמן, בסוף תמשיך. תשמעי, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד. הם חשבו שאם הם יצאו והם לא יפריעו לי, לא יהיה לי מה להגיד. היה לי כל כך, הינה, היא נותנת לו עוד.

לא שמעתם על מה שקרה ומה שהסברתי על הקורונה, על הטיפול היעיל שלנו בקורונה,

להפך מכל אחד אחר ומהממשלה הקודמת, אין לך תשובות. מה שעשינו בטיפול בקורונה.

מה עם בתי החולים הציבוריים? ארבעה מיליון איש לא מקבלים רפואה. תענו על זה. אתה לא יודע לענות על זה. מה קורה עם

היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, יש עוד, תשמעו, אני אעדכן אתכם, מה שכתבו לי כאן ונתנו לי, אני אעדכן אתכם, ואתם תשמעו את זה ממני. הרי אנחנו מדינה שקופה, אנחנו מדינה דמוקרטית. על כל דבר שמגיעים אליו ועל כל ההסכמים שמגיעים אליהם אני חייב לעדכן אתכם. הרי אתם אופוזיציה מאוד פעילה, מאוד צעקנית, מאוד צעקנית. אמרתי לכם, החלוקה ביניכם: יש את אלה באופוזיציה, כמו אזולאי, חברי חבר הכנסת אזולאי, אופוזיציה אופוזיציה,

משתתף בדיונים, כל הזמן נמצא כאן, עושה את העבודה שלו כמו שצריך. עושה את העבודה שלו כמו שצריך, ואפילו כשאנחנו מדברים הוא בא לשמוע את התשובות, לא צועק. יש גם אופוזיציה אחרת, שמגיעה,

רק כשבאים לסכם ולהצביע, אבל התפקיד שלה לצעוק. אוסאמה, אתה חבר כנסת מאוד פעיל. אני מכיר אותך מוועדת הכספים, ישבנו ביחד. היום דיברת על חוויות שהיו לנו בוועדת הכספים, אז אתה חבר כנסת פעיל מאוד, הפרד ומשול לא יעזור.

ומגיע לכל הוועדות ועובד. תיתנו לנו את הנציגים שאנחנו צריכים לקבל בוועדות. גם את זה לקחתם. תסביר להם מה זה

תסביר להם מה זה רב-קו. הם יודעים מה זה רב-קו? תראה אם הם יודעים מה זה רב-קו.

תשמעו, חבר הכנסת אזולאי בא להגיד לי שאתם לא יודעים מה זה רב-קו. אין מה לעשות, הם לא יודעים, מה נעשה. הבוס שלך לא יודע מה זה רב-קו. אם אני הייתי הולך אליהם, אני יודע, אתה צודק. הוא אומר שאתם לא יודעים מה זה רב-קו, חברי הליכוד, אז אני, תאמינו לי, הבוס שלך חשב,

תאמין לי, אני יודע מה זה רב-קו, ואני יודע מה זה לשלם, הבוס שלך אמר בטלוויזיה שזה חד-פעמי. ואני יודע מה עושים, ואני יודע שאנחנו לא פגענו בכל אלה שמקבלים הטבות ברב-קו, לא בנכים, לא בקשישים. לא פגענו. תפסיקו לסלף דברים. כמו ששמעתי אתכם עכשיו אומרים שהעלינו את החשמל ב-25% זה לא נכון, זה לא יהיה. אין העלאה במחירי החשמל. תפסיקו לדבר דברים לא ברורים.

הציבור שומע אתכם וחושב שאתם ישבתם וקראתם את חוק ההסדרים, חושב שקראתם את התקציב, אבל אתם לא עשיתם את זה, לא קראתם ולא עשיתם את זה. ברב-קו לא תהיה פגיעה, לא תהיה פגיעה לא בקשישים, לא בנכים, לא בחיילים, לא באף אחד שקיבל את ההטבות, אז אני מרגיע אתכם בקשר לרב-קו, אני מרגיע אתכם לגבי העלאת

גם שמעתי את השרה עכשיו ודיברנו. לא תהיה העלאה בחשמל. ה-25% שדיברתם עליהם לא יהיו. אין העלאה במחירי החשמל, אז אתם יכולים גם להירגע. 30%. אתם יכולים להירגע.

אם אתם דואגים לגבי עליית המחירים בחשמל, אני מרגיע אתכם. לא תהיה עלייה במחירי החשמל.

אבל מה לעשות, כואב לכם, כואב לכם שמגיע שר אוצר, כואב, שתוך חודש וחצי עושה את מה שאתם לא הצלחתם לעשות בשנה וחצי. תוך חודש וחצי הוא עושה את מה שלא הצלחתם לעשות בשנה וחצי. זה לא קל. הרסתם, לא קל להיות מתוסכל, ואתם מתוסכלים. אתם מתוסכלים.

אתם מתוסכלים, ואני מתוסכל, כי לא יכולנו למצוא פתרון. כשבן אדם מתוסכל, מה שלא נעשה, לא נוכל למצוא לכם פתרון. אני יושב איתכם ומדבר איתכם אחד-אחד, ואני יודע כמה אתם מתוסכלים. אני יודע מה אתם אומרים כשאתם מדברים איתי בארבע עיניים, חלק גדול מכם, ואני יודע מה אתם אומרים כאן.

אני יודע מה בדיוק קורה. אתה לא מכיר את התקציב, חבר'ה, תירגעו, תירגעו. התקציב יעבור היום בקריאה ראשונה, ובנובמבר יעבור בקריאה שנייה ושלישית, ולמדינת ישראל יהיה סוף-סוף תקציב, ואתם לא הצלחתם לעשות את זה. הרי אנחנו לא שוכחים. השרה קארין אלהרר, את יודעת למה התפרקה הממשלה הקודמת? למה התפרקה? כי לא הצליחו להעביר תקציב. הם לא הצליחו להעביר תקציב, ואז התפרקה הממשלה, ואנחנו תוך חודש וחצי, שר האוצר אביגדור ליברמן מביא לממשלה חוק תקציב 2022-2021, חוק הסדרים, ואנחנו מצליחים להעביר אותו היום בקריאה, תן לו רקע אדום מתחת לכנפיים, כל הכבוד, חבל על הזמן, אתם, תאמין לי, אני יודע את ההערכה שלך. רקע אדום מתחת לכנפיים, אנחנו לא יודעים איך עושים תקציב, רק אתם. אני מכיר את ההערכה שלך, גם לנו, גם לממשלה, אני יודע, ואתה מאוד מעריך את מה שאנחנו עושים. שמעתי אותך היום כמה אתה מתוסכל שלא הצלחת למנות אפילו דירקטור אחד. שמעתי אותך/ נהיית אדום, נהיית אדום. נהיית אדום.

לא הצלחתי, לא הצלחתי זה לא תעודה. לא הצלחתי זה לא תעודה, הצלחתי זה תעודה,

לא הצלחתי זה x.

אני צודק, אדוני שר הבריאות ויושב-ראש הכנסת לשעבר? הייתי איתך סגן יושב-ראש הכנסת תקופה ארוכה.

לא הצלחתי זה x, הצלחתי זה v.

והוא היום עמד כאן, מה זה, אני אמרתי לחבר'ה: חבר'ה, בואו נרגיע אותו,

לא הצלחתי ולא הצלחתי ולא הצלחתי ולא הצלחתי. לא שמעתי אותו פעם אחת אומר: הצלחתי. אתה צודק, אבל אני אגיד לך משהו. לא הצלחת. אנחנו הצלחנו להעביר תקציב, אנחנו יכולים לשים v, אתה לא הצלחת, תשים x. נכון, שמתי. זה אתה אמרת נכון. השר חמד עמאר, יש לכם יועץ מפלגתי, אז באמת אני שם עליו x, אתה צודק, היועץ המפלגתי מר מנדלבליט. הוא הרי מפחד, בספינה, אם אתם טובעים, מטביעים גם אותו. הקואליציה מחויבת להקמת רשות הרגולציה במסגרת חוק ההסדרים הקיים. סעיפים 21, 28 ו-30, הנוגעים לסמכויות הקצה של הרשות, יופרדו מחוק ההסדרים ויחוקקו בהסכמת כל סיעות הקואליציה,

אני מרגיע אתכם. רציתם להירגע, אני קורא לכם ומרגיע אתכם. נרגעתם? החוק יעבור היום. אתם דאגתם שהוא לא יעבור. אני יודע שדאגתם. אל תדאג, תסיר דאגה מליבך, תסיר דאגה מליבך. במפוצל מסעיפי הקמת

וסמכויות הייעוץ שלה. הליך החקיקה יושלם עד סוף מושב החורף 2022. הרשות תהיה בעלת סמכות לייעץ לכל משרדי הממשלה, והם יידרשו מצידם לחובת היוועצות עם הרשות בכל הנוגע למהלכים רגולטוריים שבתחום סמכותם.

בדרך כלל הוא מצביע פעמיים, הרווחתם שני קולות. הצעת החוק האמורה תידון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. הקראתי את זה, תשמע, העברתי כאן עם החבר'ה, כמה ג'ובים יש ברשות? ג'ובים, כמה יש ברשות הזאת? איך אמרת, לפיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. פעם איזה שר עמד כאן, העבירו לו שאלה והוא ענה על השאלה בצורה ברורה?

אתה לא עשית.

כאילו נולדנו אתמול.

פעם ראית אופוזיציה בורחת משר שעונה על תקציב? בתקציב, אופוזיציה בורחת מהכנסת? כולם יוצאים החוצה?

תעודת עניות, תעודת עניות. נכשלתם. לרשות למניעת אובדנות אין כסף, נכשלתם. נכשלתם. מה עם, אבל לרשות, לג'ובים, יש כסף.

חברי הכנסת, נא לתפוס את המקומות, בבקשה. איפה אביר קארה?

חבר הכנסת ארבל, שב. בבקשה לשבת. הוא בדרך. ביזיון. אז לא יהיו חסרות שתי הצבעות. תודה, חבר הכנסת גפני.

בבקשה לשבת. חסרות שתי הצבעות. חברי הכנסת, נא לתפוס מקומות. אני עובר, על אביר קארה. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. אני מאוד מודה לך. חברי הכנסת, הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א 2021, בקריאה ראשונה. מטעם סיעת הליכוד הוגשו חתימות להצבעה שמית. מזכירת הכנסת תקרא את שמות חברי הכנסת. מזכירת הכנסת, בבקשה.

מתנצל, אני רוצה להודיע משהו.

מקוזז עם חבר הכנסת בן גביר ולכן אני לא אצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, בעד

מיכאל ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן,

איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד

גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד בבקשה שקט. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, נגד שרן השכל,

מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף,

אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד

בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן,

גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי,

מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, נגד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר,

אורית סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס,

איימן עודה, נגד אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד חבר הכנסת גפני, תודה. חבר הכנסת קארה, תודה. חבר הכנסת קארה, במהלך ההצבעה, תזמין את חבר הכנסת גפני לקפה. בבקשה להמשיך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

יוסי שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן,

בבקשה לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד ביטן, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד מירי רגב, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש מישהו מחברי הכנסת שנמצא במליאה, נוכח, ולא הצביע?

קרעי. הוא הצביע.

תמה ההצבעה, בבקשה לספור. תודה רבה למזכירת הכנסת. ובכן, 59 בעד, 54 נגד.

הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנת התקציב 2021-2022 עברה בקריאה ראשונה,

לוועדת הכנסת לצורך קביעת הוועדות לדיון והכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. חברי הכנסת, אנחנו עוברים,

אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי,

צחי הנגבי,

מיכל וולדיגר, נגד

איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן,

מזכירת הכנסת, בבקשה לקרוא פעם נוספת.

בשמות חברי הכנסת) ניר אורבך, בעד ינון אזולאי,

דוד ביטן, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מנסור עבאס, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת

אינו נוכח האם יש מי מחברי הכנסת במליאה שלא קראו בשמו ולא הצביע? תודה. ההצבעה תמה. מזכירת הכנסת, בבקשה לסכם. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 54 נגד, 59 בעד. לפיכך אני קובע שהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

בקריאה הראשונה. הצעת החוק תועבר לוועדת הכנסת לצורך קביעת הוועדות לדיון והכנה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראות שעה) התשפ"א 2021, מטעם ועדת הכנסת. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת ההסכמים הבאים: הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת נפאל בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת טובלו בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים, שירות ולאומיים, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממלכת מרוקו בדבר פטור מדרישות אשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים או בדרכוני שירות, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת סמואה בדבר פטור מאשרה למחזיקים בדרכונים דיפלומטיים, שירות ולאומיים, הסכם בין המשרד הכלכלי והתרבותי של ישראל בטייפה למשרד הכלכלי והתרבותי של טייפה בתל אביב בדבר תוכנית חופשת עבודה, הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לממשלת ממלכת מרוקו בדבר שיתוף פעולה בתחומי התרבות הספורט והנוער. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021, התשפ"א 2021, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר במשרד האוצר חמד עמאר,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר חמד עמאר, אתה איש טוב. אתה שלם עם זה, שהילדים לא, למעון? אתה שלם עם זה? אני אסיים את הנאום, אני אשב איתך ואשמע את הדברים שלך. יש לך בוס רשע. אני מציג בפניכם היום את חוקי התקציב לשנים 2021 ו-2022, אחרי שנה וחצי שבהן מדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב, בלי התנעה של תהליכים להגברת הצמיחה ובלי קביעה של סדרי עדיפויות ברורים. במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות שיתוק פוליטי הוא שמנע גיבוש תקציב עדכני שייתן מענה לבעיות הבוערות במשק הישראלי. התקציב שמוגש היום לכנסת לשנים 2021 ו-2022 הוא תקציב אחראי, המאזן בין ההכרח שעומד בפני הממשלה להתמודד עם משבר הקורונה והשלכותיו על המשק ובין הצורך לקבל החלטות שקולות ואחראיות שיאפשרו למשק הישראלי להמשיך ולצמוח גם בשנים הקרובות. התקציב לשנת 2021 צפוי לעמוד על כ-432.3 מיליארד שקל, ללא החזרי החוב וללא התוכנית להתמודדות עם הקורונה בהיקף של כ-68 מיליארד שקל, התקציב לשנת 2022 צפוי לעמוד על כ-452.5 מיליארד שקל, ללא החזרי החוב. בתקציב זה אנחנו קובעים באופן ברור את סדרי העדיפויות של הממשלה הזאת. בין היתר, התקציב מביא בשורות משמעותיות בדמות העלאת קצבאות הנכות בהיקף של למעלה מ-1.8 מיליארד שקל בשנה, נעלה את קצבת השלמת ההכנסה לקשישים בהיקף של 1.5 מיליארד שקל בשנה, נגדיל את המענקים לניצולי שואה בעלות של מאות מיליוני שקלים. שר האוצר גם הציג את התקציב בבוקר. אני הצגתי את עיקרי התקציב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר במשרד האוצר חמד עמאר. למען הסר ספק, אני רוצה להדגיש שסעיפים 5 ו-6 בסדר-היום,

הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021 הצעת חוק התקציב לשנת 2021, שניהם כמובן לקריאה ראשונה, זה דיון משולב. למען הסר ספק, דיון משולב. ניגש לסדר הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אזולאי,

חברת הכנסת וולדיגר, מוותרת, חבר הכנסת אבוטבול, מוותר, חבר הכנסת ביטון, אינו נוכח. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות.

נכבדה, חבריי דוחקים בי, השבת עוד מעט בפתח. אני רוצה לדבר קצת ולהתייחס לשרי הממשלה, לכמה הופעות מביכות שלהם במהלך השבוע ובמהלך הימים האחרונים. אני רוצה להקריא ציטוטים של השרה שקד, מה שאמרה בריאיון לעיתון בשבע לפני עשרה ימים. שואלים אותה: "קחי למשל את ההתלהבות והחגיגות שלכם מהכנסת תקציב החינוך הדתי לבסיס תקציב המדינה. זה עדיין לא קרה". מה תשובתה של השרה שקד? אני מצטט: "זה יקרה. יש על זה הסכמה מלאה של כל הגורמים הרלוונטיים. ולמרות מה שאומרים כל מיני אנשים, לא צריך החלטת ממשלה נוספת. זה יהיה בבסיס התקציב, וכולם יראו את זה ב-30 באוגוסט כשנציג אותו". ובכן, חיפשתי, לא מצאתי. אף אחד לא רואה את זה. שאלה נוספת: "זאת בדיוק הנקודה. חגגתם הישג היסטורי שעוד לא התרחש, ואולי יתרחש, וגם זה עוד לא בטוח". מה תשובתה של השרה שקד? אני מצטט: "הוא יתרחש, תבדקו אותנו". אז אני בודק. "אני מסכימה שזה עוד לא קרה, ובהחלטת הממשלה זה לא מופיע. אבל זה יקרה. יש סיכום כתוב וממוסמך עם משרד האוצר שבהצעה שתוגש לכנסת זה יהיה בבסיס התקציב". ובכן, סיכום כתוב וממוסמך, אנחנו בוחנים אתכם, אנחנו בודקים אתכם, וזה לא מופיע. אדוני היושב-ראש, בישיבת קבינט הקורונה שנערכה השבוע ביקש הקבינט, שבאחריות הקרן למורשת הכותל להשיג פסק הלכה שמאפשר השתתפות בסליחות באמצעות צפייה במסך, מה שמראה שאפילו הממשלה הזו מחליטה להפתיע בהזיות שלה כשהיא מזמינה מראש ואף מחליטה אלו פסקי הלכה היא צריכה. דברים נוספים: יומיים לפני תחילת שנת הלימודים קבינט הקורונה בראשות ראש הממשלה בנט מחליט שזריקת חיסון אחת, שלא מספיקה לטובת התו הירוק, תספיק לעניין מניין ה-70% בכיתות בערים האדומות,. אבל בעוד חודש כבר יהיה צורך בשתי זריקות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס בעדינות. הממשלה משחקת בנדמה לי, כאילו זה יעצור את ההדבקה. מה אומר שר האוצר, השר ליברמן? לרשת ב' הוא אמר את זה: "ראש הממשלה לשעבר נתניהו טיפל בעיקר ביחסי ציבור בסוגיה האיראנית, לא בבעיה עצמה", וכן שהוא מאמין, השר ליברמן, שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו בפעולה למען ביטחון ישראל, כולל רע"מ. אדוני היושב-ראש, זה כבר לא משחק בנדמה לי, זה משהו שמעיד על ניתוק חמור מהמציאות.

תודה רבה לחבר הכנסת מעוז. חברת הכנסת סטרוק,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עומדים ערב ראש השנה. ערב ראש השנה זה זמן של חשבון נפש, ואני חושבת שאנחנו כולנו, כל יושבי הבית הזה, כל מי שיש לו תפקיד מנהיגותי במדינה הזו, חייבים חשבון נפש גדול מאוד ביחס, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לחיסול בטווח אפס של הלוחם בראל, השם ייקום דמו.

אין לי שם אחר לקרוא לזה, אדוני היושב-ראש, חוץ מחיסול מטווח אפס, למרות שזה בטח לא מה שהיה מגיע לבראל, שהיה חייל גיבור ואמיץ, ושמענו איך הוא באמת היה מאלה שמסתערים. אבל במקרה הזה הוא חוסל, הוא חוסל כמו ברווז במטווח, מטווח אפס. את מבינה את האבסורד. עכשיו אני אומרת, כשבאים דברים כאלה על ציבור, זה צריך לצלצל, זה צריך לקרוא לחשבון נפש, זה צריך לזעזע. חברי השר נחמן שי, אני ממש מבקשת את הקשב שלך, כי בהתאם לחוק-יסוד: הממשלה, סליחה, לחוק-יסוד: הצבא, גם אתה, כמו כל אחד מהשרים שיושבים סביב השולחן הזה, נושא באחריות ישירה למה שקורה עם הצבא, גם אנחנו בסופו של דבר, אבל קודם כול אתם. והאירוע הזה של בראל צריך להדיר שינה מעיניכם, להדיר שינה, והוא צריך לבוא ולומר לנו: הגיע הזמן לתקן, הגיע הזמן לתקן את הוראות האי-פתיחה באש. הגיע הזמן להפסיק להגיד שצה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, כי צבא מוסרי לא מעדיף אף פעם את החיים של האויבים שלו על החיים של החיילים שלו. זה לא יכול להיות שהחיים של האויבים מועדפים על החיים של החיילים. החיילים של המחבלים שווים יותר מהחיים של החיילים שלנו, זה מוסרי? זה צבא מוסרי? זה לא מוסרי. זה לא מוסרי, הוראות האי-פתיחה באש האלה. אתמול הייתי אצל המשפחה של בראל, השם ייקום דמו. הגיע לשם חבר צוות שלו, בחור שמשרת יחד איתו, שירת יחד איתו, והוא סיפר, הוא אמר שהמקרה של בראל לא בודד, שהרבה פעמים חיילים בערו באש מבקת"בים שזרקו עליהם והיה צריך לגלגל אותם בחול. אתם שומעים את הדבר הזה? חיילים בערו באש כי אסור היה להם לירות על מי שזורק עליהם בקת"בים וצריכים לכבות אותם בחול. זה צבא מוסרי, אדוני היושב-ראש? את הוראות האי-פתיחה באש חייבים לשנות. חייבים. זה עלינו, על מצפוננו, ובראש ובראשונה על המצפון שלכם, שרי הממשלה. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת סטרוק. חבר הכנסת גפני, מוותר, תודה רבה, חבר הכנסת אופיר סופר, איננו, חבר הכנסת פינדרוס, איננו, חבר הכנסת בן צור, איננו, חבר הכנסת ליצמן, איננו. חבר הכנסת אופיר כץ,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אחת הגזרות הבולטות שהביאה הממשלה על העם בתקציב הזה

או כפי שראוי לקרוא לו מעכשיו "מס על תושבי הפריפריה". מה האוצר בעצם עושה? הוא חילק את מטרופולין דן לטבעות, ולפי זה קבע סכומים שייגבו בגין כניסה לאזור עם רכב פרטי. לפני שאני צולל לכמה אתם מתכננים לקרוע לתושבי הפריפריה את הכיס, אני רוצה לצטט חלק מדברי ההסבר של האוצר על סעיף אחר, הנוגע למטרו, מה הוא חושב בעצם על המרכז הזה: מטרופולין דן, "ליבה העסקי והפיננסי של מדינת ישראל האחראי למרבית התוצר במשק, בו פועלים למעלה מ-50% מהעסקים הרשומים בישראל, 68% מחברות ההייטק ו-77% מחברות האם בישראל וכן מרכזים של חברות בין-לאומיות רבות. במטרופולין כ-50% ממוסדות ההשכלה הגבוהה ומרבית בתי החולים בארץ, מספר הנסיעות במטרופולין עומד על כ-6 מיליון נסיעות ביום". מה שבעצם האוצר אומר פה זה איפה המרכז העסקי, האקדמי והבריאותי של מדינת ישראל. בכל זאת, החליט האוצר כי גם כאן הוא לא חוסך בפגיעה באזרחי ישראל, ובמיוחד בתושבי הפריפריה. להמחשה, מה זה אומר, המס על תושבי הפריפריה? תושב סביון שעובד בתל אביב ישלם 15 שקלים ליום, תושב נתיבות שעובד בתל אביב ישלם 37.5 שקלים. תושב שכונת צהלה שילך לבדיקה רפואית בתל אביב ישלם אפס שקלים, תושב נוף הגליל שירצה לעשות בדיקה בבית חולים בתל אביב ישלם 37.5 שקלים. תושב רמת אביב שירצה לקחת את הילדים שלו ליום בלונה פארק ישלם אפס שקלים ליום, לעומת זאת, תושב מגדל העמק שירצה לקחת את הילדים שלו ליום בלונה פארק ישלם 37.5 שקלים נוספים. תושב שכונת אפקה שיהיו לו סידורים בתל אביב ישלם על כך אפס שקלים,

תושב אופקים שירצה לעשות סידור כלשהו בתל אביב ישלם גם הוא 37.5 שקלים. אתם לא רק שמים פס גדול על תושבי הפריפריה, אתם פוגעים פה בערכי היסוד, בשוויון, בחופש התנועה, בפרטיות. מי אתם חושבים שאתם? מס אך ורק על תושבי הפריפריה? אין לכם בושה? רק אם הוא תושב פריפריה הוא יצטרך לשלם? זה מה שהוא אומר החוק הזה. לראייתכם, תושב פריפריה שירצה להיכנס לתל אביב חייב לשלם. אופיר, אבל זה חוק חברתי. הכול אצלם חברתי, ברור.

הרי למה זה קורה, חיים? כי מישהו צריך לשלם את החובות למנסור. את ההלוואה לרשות הפלסטינית מאיפה יממנו? אז באים על תושבי הפריפריה, על הכי חלשים. מהם גובים את הכסף הזה. אתם מביאים את זה כמו גנבים בלילה, בחוק ההסדרים, בלי דיונים מעמיקים על הפגיעה הבוטה שאתם עושים פה. גם היועצת המשפטית של הכנסת אמרה את דעתה בנושא, שזה לא תקין שאתם מביאים את הדבר הזה בחוק ההסדרים. מה הלחץ שלכם? הרי אתם רשמתם בעצמכם שהחוק הזה ייכנס רק ב-2024, אז למה להביא אותו בחוק ההסדרים בחופזה כזאת? אם אתם רוצים, ואנחנו ניאבק בזה, תעשו את זה כחוק רגיל. אתם מפחדים שהציבור ישים לב למחדל שאתם עושים כאן, אתם חושבים שהוא לא יראה, אבל אנחנו פה בשביל להראות לו מה אתם עושים לתושבי הפריפריה, כמה אתם לא שמים עליהם בכלל. אתם מפחדים שהציבור יגלה שאתם קורעים לו את הכיס, אבל אנחנו תמיד נצעק פה בשבילם.

והם, כשהיום יגיע, יענישו אתכם חזרה על מה שאתם עושים פה וידיחו אתכם. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת בן צור, סליחה, חבר הכנסת סעדי אינו נוכח. חבר הכנסת מקלב, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו לקראת ימי ראש השנה והחגים. לא שומעים.

עכשיו כן.

אנחנו לקראת הימים הנוראים ולקראת התפילות, שהם מרכיב מרכזי. היהדות החרדית, היהדות הדתית, עושה הרבה מאמצים למצוא איך להתפלל בצורה שתשמור שלא תהיה התפרצות קורונה, למנוע הדבקות. יש כאלה שמתפללים בחוץ, יש כאלה שמתפללים בקפסולות, יש כאלה שמתפזרים יותר, כל אחד ואחד עושים, כל קהילה וקהילה. אנחנו כולנו שומעים לרבנים, שומעים לגדולי התורה וההלכה. אנחנו עושים מאמצים, אבל אני צריך את עזרתכם. אדוני היושב-ראש, יש איזו שמועה שהגיעה לאוזניי שיש בכל אופן איזה 2,000, 3,000 מתפללים שמחפשים אזור בדרום ורוצים להתפלל שם ביחד. תפילה לוקחת בערך ארבע שעות, מ-08:00 עד 12:00,

הם רוצים להתפלל ביחד, ואנחנו רוצים למנוע את זה, ואנחנו לא יכולים למנוע את זה. אני אומר את זה. מה שאני אומר עכשיו זה במירכאות. אני רוצה להתריע על כך, לא על שמועה ולא על שום דבר. עשרות אלפים יורדים לאילת לפסטיבל. כבר ברגעים האלה, מה ברגעים אלה?

יורדים לכמה ימים לאילת לפסטיבל שכל-כולו הדבקה. אילת זאת מגפה, עיר אדומה. אנשים חוזרים משם, בטח אלה שבטיסות, כולם חולים. בטיסות, בבריכות, באולמות. אני אומר לך, גם בני הבית שלי חזרו חולים. עכשיו זה יהיה הרבה הרבה יותר. אתה יודע על כמה אני מדבר, חבר הכנסת כץ?

אבל עמר בר לב דואג רק לאלה שחזרו מאומן. רק אומן. החבר'ה, הכול טוב. אלה מאומן, תבדקו אותם. ישימו להם צמיד אלקטרוני.

כל אלה שיחזרו מאילת לא יחזרו לשום בידוד.

הם לא יחזרו לשום בידוד, לשום דבר. הם חוזרים אחרי זה לכל הארץ, מתפזרים בכל הארץ,

מה שתגיד, באומן, באומן זה לא איזה 10,000 ביחד. הוא רוצה לתת הנחיה רק לאלה. הוא רוצה לשמוע מהמשטרה שיעדכנו אותו בקטנים, על כל עבירת בנייה שעושים בנגב, מזרח ירושלים, ושיעקבו אחרי החבר'ה באומן. הבעיה של מדינת ישראל היא אומן. לא הייתה בעיה בטורקיה ולא ביוון ולא עם מה שקורה עכשיו בנתב"ג, לא עם מה שקורה באילת. כל מה שיש בו קצת קדושה משגע אותם, משגע אותם, מוציא אותם מדעתם. יהודים מוציאים אותם מדעתם כשהם מתפללים.

וכששואלים את שר הבריאות מה יהיה? לא נחה דעתי מאילת. לא נחה דעתי. למה באומן? אבל בכותל, בכותל. בכותל המערבי. אני מציע שתיתן להם רשות דיבור.

הם אומרים דברים טובים. תיתן להם רשות דיבור, הם אומרים טוב.

מה אתה היית אומר,

אם היית יושב פה עכשיו? נופל מהמרפסת. על מקום פתוח, על מקום שהוא עם קפסולות, עם סדרנים צמודים. מי שמכיר את הכותל, הכותל כבר הוכיח את עצמו,

על אילת אף אחד לא מדבר. ברגעים אלה נמצאים, נא לסכם, בבקשה. אתה תיתן לי קצת, בגלל ההפרעות. הפרענו לך? לא, לא, הוספתם. לא בגלל ההפרעות. מעבר לזה, אדוני היושב-ראש, כל אלה שיחזרו אחרי זה לארץ בלי בידודים, מה אתם רוצים מאומן? עכשיו הפרויקט הוא הקורונה. בדעתו לנסוע לאומן לפקח על מה שיקרה שם, איזו מסירות של אנשי ציבור, איזו מסירות. איזו מסירות של שר הבריאות.

כמו שלפיד לקח את, אבל כשיש, מתחת לפנס. כאן נוסעים עשרות אלפים. תשמעו את נהג נמונית, תשמעו את אנשי המלון. הם אומרים, ההידבקות שיש אחד מהשני.

קופצים ממסיבה למסיבה, מבריכה לבריכה. 25,000 סטודנטים מינימום, כל-כולם.

השקיעו כסף והבטיחו להם, אף אחד לא אמר להם, ואי-אפשר ברגע האחרון לעצור את זה. זאת הסיבה לכך שלא יהיו שום תקנות. לא יעמדו שר הבריאות ופרויקטור הקורונה ויגידו: רבותיי, אסור לנסוע לשם, אי-אפשר לנסוע לשם, אנחנו ניתן שם אכיפה. כולם יודעים מה יהיה באכיפה כשיחזרו מאומן. חבר הכנסת מקלב, תודה. מה יהיה בבתי כנסיות? ראית איך המשטרה נערכת?

לפיגועים, חס וחלילה, ואיך בתי כנסיות בראש השנה, איך אנחנו ננהג. צריך לעשות את זה, אנחנו לא מזלזלים. תודה רבה. אבל תראו, תראו על מה יוצא הקצף ועל מה לא יוצא. חבר הכנסת, זאת בושה וכלימה שיש דבר כזה.

אבל תעשו דין אחד, תראו שלכולם יהיה אותו הדבר, אותה תקשורת.

תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לא הייתי רוצה לעלות לדבר, אבל אין לי ברירה, כי עבר היום תקציב של סלקציה, כחלק ממדיניות של שר שהכריז עוד לפני הבחירות שצריך לקחת את החרדים במריצות למזבלה.

האט ער געזאגט, אז הוא אמר. עכשיו הוא מבצע והעולם שותק. הסלקציה שדיברנו עליה היום, שבשדה התעופה

כל מה שדיבר הרב מקלב וכל החברים, מר דודי אמסלם ואחרים, הסלקציה שעושים לגבי יהודים חרדים, בעניין של הקורונה,

גם האכיפה הבררנית, אבל מה שעושים בתקציב? תארו לעצמכם שיקום שר אוצר ויגיד שהוא לא אוהב אתיופים או רוסים או ערבים, והוא מחליט לעשות קיצוצים דווקא אצלם. בשום מדינה דמוקרטית בעולם זה לא היה עובר, ואם זה היה קורה היו אומרים בכל העולם שזו מדינה גזענית. אפגניסטן, איראן, על הכול היו אומרים, אפרטהייד. אבל כשזה מגיע לאימהות חרדיות שאין להן מה לאכול והן רוצות לצאת לעבוד ולשלוח את הילדים למעון, בא שר האוצר לפגוע בהן, ובנשים מבוגרות. דיברו על הפגיעה בחקלאים, וכולם זעקו, ואני בעד הזעקה הזאת, אבל על האימהות האלה ועל הקשישות האלה אין מי שיזעק. כאשר הוא מתחיל את מסע המריצות בקיצוצי התקציב התקשורת שותקת, העולם שותק. אחד הדברים של הסלקציה הוא לגבי בתי החולים בירושלים. בירושלים יש כנראה יותר מדי חרדים, והם הקימו בתי חולים עוד מימי הטורקים והבריטים: משגב לדך, ביקור חולים,

הדסה אחר כך. הרמב"ם אומר שלא רק אדם עומד לדין בראש השנה, גם מדינה עומדת, אם רוב מעשיה טובים או רוב מעשיה רעים. תקציב כזה הוא חילול השם וקטרוג גדול בראש השנה על מדינת ישראל. זו מדינה עם תקציב של רוע, תקציב של אפרטהייד, תקציב של סלקציה. בתי חולים שאינם ממשלתיים, במקרה הם בנצרת, בירושלים, וגם בבני ברק ובנתניה, המדינה מרעיבה אותם. היא גורמת לזה. אדוני היושב-ראש, שמעתי אתמול דבר שאתה צריך, אתה בטח יודע שקופות החולים מקבלות הנחה של 20% מבתי החולים על פי חוק. בית חולים ממשלתי שנותן את ההנחה ונכנס לגירעון,

עד 20%. עד 20%? אומרים שמ-20% זה הכול פתוח, עוד יותר מ-20%? ובית חולים ממשלתי, היה צריך להתפלפל, להגיד "עד", ולא 20%, ואז הולכים ומבקשים יותר הנחה מבתי החולים,

יותר מ-20%? ומה קורה?

והמדינה צריכה להשלים לו, לתת לו תקציב השלמה. ובתי החולים הפרטיים, הציבוריים, הם לא פרטיים, במקום שהמדינה

אני קורא בערב ראש השנה: כולנו רוצים שתהיה שנה טובה לכל אחד, גם למדינה וגם לעולם. אפשר עוד לתקן, לא לאשר בשום אופן תקציב שיש בו סלקציה גזענית ויש בו עוולות נוראיות לכל החלשים בחברה. אתם יכולים עוד לתקן.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל כץ,

חבר הכנסת אדלשטיין,

חבר הכנסת דרעי,

חבר הכנסת כסיף, בבקשה.

ויש רבות כאלה, נוגעת לתפיסת האזרחות והצדק החברתי בישראל. חבר הכנסת חיים כץ, זה מפריע לנואם. בבקשה. אני חוזר: אחת מהעוולות הגדולות ביותר הכרוכות בתקציב ובחוק ההסדרים, ויש עוולות רבות בתקציב ובחוק הזה, נוגעת לתפיסת האזרחות והצדק החברתי בישראל. אזרחות אין פירושה סטטוס משפטי גרידא. אזרחות משמעה החברות בקהילה המקנה זכויות מתוקף החברות וללא שום התניה או אפליה, זכויות פוליטיות אזרחיות וחברתיות שלהן זכאי כל אזרח מעצם היותו חבר בקהילה ותו לא. צדק חברתי משמעו ביסודו חלוקה הוגנת של משאבי החברה לחבריה, דהיינו לאזרחיה. בחברה דמוקרטית יש לסוגיית האזרחות והצדק חברתי או החלוקתי שני היבטים מרכזיים: קודם כול, בחברה דמוקרטית האזרחות עצמה מחולקת באופן שוויוני. כל מי שנמצא דרך קבע תחת שלטונה של המדינה נחשב לאזרח ללא קשר למוצאו, דתו, מינו וכן הלאה, דבר שני, מעצם היותו אזרח, זכאי כל אחד ואחת לנתח הוגן במשאבים החברתיים, החומריים והאחרים. מדינת ישראל שולטת במיליון פלסטינים חסרי אזרחות. אלו לא רק סובלים מנחת זרועו הטרוריסטית של הכובש ושל שלוחיו, אלא גם משוללי זכויות מכל סוג, פוליטיות, אזרחיות, חברתיות, ובוודאי לאומיות, ומודרים מכל חלוקת משאבים. הפלסטינים החיים בשטחים הכבושים נתפסים במקרה הטוב,

כ"נתינים" הנדרשים להרכין ראשם ולשלם בקנייה ובתחנונים עבור זכויות ומשאבים שהם למעשה זכאים להם מעצם חייהם במקום. התקציב הנוכחי, אף יותר מקודמיו, מעתיק את היחס לפלסטינים שתחת הכיבוש לתוך ישראל עצמה ומחיל את היחס כאל נתינים על הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל,

כל גרוש שאמור לשרת את האזרחים הללו, ולמעשה אין הרבה יותר מגרוש בתקציב הזה, יינתן, אם בכלל, תמורת אתנן פוליטי וקנייה מתוך ציפייה להרכנת ראש ותחנונים, ולא מתוקף אזרחות וצרכים, לא בזכות, אלא בחסד, תמורת ויתור על השאיפות והזכויות הלאומיות וקבלת ההגמוניה הציונית. כדאי שאבישי בן חיים יבין שזאת ההגמוניה האמיתית, ולא מה שהוא מקשקש.

משפט אחרון, ברשותך, אדוני.

חברי הכנסת, שאלת התקציבים לחברה הערבית הפלסטינית בישראל איננה עניין של סכומים גרידא, אלא מעל הכול עניין של שוויון מהותי,

חברתי ולאומי, ועל זה אל לו לציבור הערבי הפלסטיני ולציבור הדמוקרטי בישראל לוותר בשום מחיר.

תודה רבה. חברת הכנסת סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני חושבת שתמיד, בכל פעם שאני אתדיין בעניין תקציב המדינה, אני אצטרך להגיד את המשפט הזה, כי אני חושבת שהוא משפט מהותי בהבנת כל תקציב שמוגש לנו, אם נרצה לקרוא אותו לא רק במספרים, והוא שבדרך כלל תקציב מדינה משקף, הוא הראי של המדיניות שמובילה כל ממשלה. ממשלה מכריעה בתקציב שלה, לפי קווי היסוד שלה ולפי הראייה שלה, איך צריך לנהל את המדינה, איך צריך להתייחס לאזרחים, מה תרומתה של המדינה במאבקי השוק וכן בהגנה על האזרחים המוחלשים בתוכה. הרי בסופו של דבר, ההסכם הראשון שבין כל מדינה לאזרחיה הוא להבטיח לאזרחים את ביטחונם. כל העולם כבר מבין שביטחון הוא לא רק הביטחון שבא מצבא ומלחמות ולא רק הביטחון הלאומי, אלא הביטחון האנושי הבסיסי. הממשלה הזו, שמביאה את התקציב הזה, הבטיחה שתהיה ממשלת שינוי, הבטיחה ממשלה שתוביל מדיניות לטובת אזרחי המדינה ותוציא את המדינה מהמצב הכאוטי והמדורדר שהיה פה. אבל בעצם איזה סוג של תקציב היא מביאה? היא מביאה תקציב שמלטף את בעלי ההון, את החברות הגדולות, שלא נוגע בהם, שלא עושה להם שום מיסוי, אבל כן מתחילה במיסוי על אזרחים קטנים, על אזרחים מוחלשים, ופוגעת להם בחיי היום-יום. אני רוצה להבין איך הממשלה תכננה בתקציב הזה לענות על בעיה כל כך אקוטית במדינת ישראל,

25% מהמשפחות במדינת ישראל, אין להן מספיק כסף לאוכל. איפה זה נמצא בתקציב שלכם, בתוכניות שלכם? יש, גברתי, מיסי גודש. כן, מיסי גודש. שייסעו לתל אביב וישלמו כסף. והעניין של התחבורה הציבורית, לביקור רופא.

אז בגלל זה האימא גם לא תקבל מעונות, שיהיה קצת יותר כסף. והאימא לא תקבל מעונות, אז יהיה יותר כסף,

היא לא תקבל, הבנת?

היא לא תקבל מעונות, ואם היא עובדת, היא תצטרך לעבוד עוד שלוש שנים, ואם היא כבר פוטרה מהעבודה שלה, היא תצטרך לחכות עוד שלוש שנים כדי לקבל את הכסף, והעוני רק יעלה ויעלה ויעלה ויתפח.

אני רואה איך קשה ליושב-ראש בתפקידו, איך הוא, חבר'ה, יש לי זמן לדיון?

אתה נותן לי תוספת? אני רוצה להתייחס. בתקציב הזה שמונח בידיים שלנו אמור להיות תקציב לאוכלוסייה הערבית. אני, מבחינתי, כל מספר נקוב בתקציב הזה הוא תקציב שמעניין אותי כאזרחית ערבייה ואמור לעניין את האזרחים הערבים, כי השותפות במשאבים אמורה להיות שוויונית.

כשבאים ואומרים: לאוכלוסייה הערבית יש את הסכום הזה, אבל בינתיים אין תוכנית, תצביעו בלי תוכנית. אתם לא תדעו. יש מצ'ינג בתוך התקציב הזה, שחצי ממנו יביא האוצר, חצי ממנו יביאו המשרדים. המשרדים החשובים ביותר בינתיים אומרים: אנחנו, אין לנו כסף תוספתי לתת לאוכלוסייה הערבית. כלומר אנחנו לא יודעים במה מדובר, ובכל זאת נצטרך לעמוד ולהצביע בקריאה ראשונה כדי לעשות עבודה קלה לקואליציה, כדי שיעבירו תקציב, כדי שיהיה להם תקציב. לרופא, לביקור רופא מומחה, לביקור רופא זה מס רחם. חברת הכנסת סלימאן. כמו שיש מס גודש, יש מס רחם. אנחנו גם נצטרך לשלם מס רחם כנשים.

לצערי הרב, זה תקציב שפוגע בכל הקבוצות המוחלשות, ואנחנו נצביע נגדו. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא.

הכנסת טאהא, תודה רבה. חבר הכנסת מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני היום הקפדתי לא לדבר, לא להאריך, אבל אי-אפשר. חובת המחאה חייבת להיות. חוק ההסדרים הונח על שולחן הכנסת בעובי שלא היה כמותו, אולי ב-1985, כשהוא הומצא, אבל גם אז הצלחנו להוציא ממנו פרקים רבים. חוק ההסדרים שעבר היום בקריאה ראשונה הוא שערורייתי. אני אומר דברים, אני לא מתלהם בדרך כלל, הוא גם אות קלון, תחילה,

לממשלה, אבל גם לכנסת. רבותיי, יש שם פרקים רבים שראויים להתייחסות. הינה, אני אומר לכם, אני לא מדבר כרגע נגד הרפורמות שנמצאות, כן, לא. תנו לוועדות הכנסת לסנן אותן בכברה, קודש-קודשים של דיון בוועדות.

איך אני יכול מחר, מוחרתיים, להסתכל על יועצת משפטית כיו"ר ועדה ולא להתרגש כשהיא תגיד לי: אבל למה אתה לא נותן לפתוח? יש נושא חדש, תן את זה עוד פעם בסבב של דיונים. אני אומר לה: לא. אני אומר לה לא. אני אגזול את זה מהציבור, מהגופים האזרחיים, כי הולך לעבור, לא במיקרו, במיקרוגל. הולכים להעביר ספר כזה עבה, לא העליתי אותו איתי, שהציבור בבית יראה, כמעט 600 עמודים ויותר. בבקשה, זה זה? זה הספר העבה הזה. רבותיי, זה הליך חקיקה מזורז בגופי, הינה, בבקשה. סליחה, אני אגיד לך כמה עמודים. בגופי תורה,

בדברים שנוגעים לאזרח בחיי היום-יום. 1,391. יעקב, 1,391 עמודים. הינה, אני אומר לך, מכובדי השר, 1,391 עמודים.

אם אני הייתי יודע ש-10%, 20%, 30% ראויים וזקוקים להם על מנת להגיע ליעדי התקציב שמוגדרים בתקציב שאנחנו הולכים להעביר, יסלחו לי חבריי בקואליציה, לא הייתי מקים קול זעקה, ההכרח לא יגונה. אבל כש-95% מהספר הזה לא נוגע כלל להשגת יעדי התקציב ויכולים להיות מחוקקים, הרי זו כנסת רעבה, כנסת שלא עבדה הרבה זמן, חברי כנסת חדשים, חלקם בנורבגי, יש להם כל הזמן לעבוד, לחוקק. איפה המשפטנים? איפה הזעקה? אתה יודע מה, איפה חברי המפלגות החברתיות שזעקו?

אני 19 שנה שמעתי פה נאומים חוצבי להבות על חוק ההסדרים. איפה זה עובר היום? זה לא יום חג. בדרך כלל זה יום חג כשמעבירים תקציב בחוק ההסדרים בקריאה ראשונה. זה לא יום חג, ואני לא אומר את זה כרגע בגלל גזרות,

בגלל תהליך החקיקה שיהיה מזורז. רבותיי, אין ועדה, אין קוסם. אין קוסם. הרי שר האוצר או משרד האוצר, לפני שמעבירים לוועדה,

אדוני היושב-ראש, הם יבואו וישאלו את יו"ר הוועדה: אני מביא לך את זה לוועדה שלך, אתה תעביר את זה מהר? הוא חייב להתחייב להעביר את זה מהר, הוא חייב להעביר את זה. רבותיי, יש חוקים, חוק אחד שלפעמים לוקח לחוקק אותו באינטנסיביות חודש,

שלושה.

אני חושב שזו הזעקה, והייתי חייב לומר אותה, ועדיין לא מאוחר.

ביושרה, ובזה אני מסיים, יושרה של שר האוצר,

של הממשלה, של שרי הממשלה כולה,

להגיד: סליחה, מה ששייך לתקציב, שיישאר, מה שלא שייך לתקציב, וזה לא פגיעה באגו של אף אחד. תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני לא רוצה להאריך בדברים, ואני לא אנצל את כל שלוש הדקות. רוב האנשים פה משכו. אני מדבר מאוד מאוד בקצרה. הצעת התקציב שאנחנו מדברים עליה ואנחנו דנים בה ואנחנו הולכים להצביע עליה

אם שר הביטחון מעביר כסף חוץ-תקציבי לרשות הפלסטינית כדי לשלם משכורות למחבלים, אני לא ראיתי מילה, ועברתי על החוברת הזאת. לא ראיתי שום סעיף תקציבי, 500 מיליון, 500 מיליון, כן. בכלל, לפי חוק-היסוד, זה נקרא תקציבי? נומרטור, יש נומרטור. נומרטור, נומרטור. מעביר 500 מיליון שקלים לטובת תשלום משכורות למחבלים. לא ראיתי סעיף כזה, אני מצטער, והוא חסר בתקציב. רק הלוואה. גם הלוואה, אגב, צריכה להיות מתוקצבת, כידוע,

לא ראיתי סעיף תקציבי כזה. להפך, אני אפילו ראיתי חוק שאומר שצריך לקזז משכורות מחבלים. מעניין איך מקזזים מהלוואה, מלווים ומייד לוקחים?

שטר ושוברו בצידו, אני חושב שזה הומצא בדיוק על הדבר הזה. אתה אומר: אני אקח לכם את הכסף, ומייד מביא להם שובר כדי לשלם את הכסף שאתה תיקח להם על מימון משכורות המחבלים. אבל גיליתי עוד חסר בחוק. יש בחוק שלנו הוראה שצריך לקזז כסף מהרשות הפלסטינית על כל שקל שהיא משלמת משכורת למחבלים. אולי כדאי במסגרת חוק ההסדרים לכלול הוראה שגם למדינת ישראל נקזז כסף על כל שקל שהיא מעבירה למחבלים. נראה לי שכל זמן שהסעיף הזה לא נמצא בחוק התקציב, בספר התקציב, אפשר לומר, העיקר חסר מן הספר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת ישראל כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בסיום ההצבעה על חוק ההסדרים פגשתי בחוץ אדם אחד מרוצה. מה זה מרוצה? מנסור עבאס. הוא אומר: כולם נאבקים על הפירורים, אני מביא את העוגה הגדולה. הוא ישב במקביל לישיבת התקציב בממשלה, כשבנט כביכול ניהל את ענייני התקציב, וכל השרים עלו אליו לרגל, כמו הסולטן, והוא לקח עשרות מיליארדים והקצה למשרדי הממשלה.

השר שי ואחרים: מה היה קורה אם זה היה קורה בממשלת הליכוד? אני שואל אותך, אדוני יושב-ראש הכנסת: באיזו מהירות המשטרה הייתה מגיעה לעצור שם את האנשים? עוד בטרם היה מגיע השר השני, כבר היו שם צווי מעצר. מה זה הדבר הזה? זה לא קשור לסיוע למגזר הערבי. זה קורה, אגב, זה קרה ויקרה, וגם ח"כים ערבים מהאופוזיציה וכולם ידעו תמיד לפנות באופן ענייני כראשי רשויות, והדברים טופלו. אבל לתת לאדם אחד, באופן פוליטי, ללא קריטריונים, ללא שוויון, ללא אמות מידה, לחלק מיליארדים? אני לא מבין איפה היה היועץ המשפטי לממשלה, איפה היו רשויות החוק, כל גורמי המשפט. איך יכול להיות שיקרה דבר כזה? תאר לעצמך, אדוני היושב-ראש, שיש ישיבת תקציב, נתניהו מנהל אותה, ויושבים ראשי הערים של הליכוד באיזה חדר, ועולים אליהם לרגל, והם קובעים לאיפה ילכו כל התקציבים ולאן מחלקים אותם. הדברים שקורים כאן במעטה הזה ובהגנה ההיקפית על הקואליציה ועל הממשלה, עוברים וחוצים את כל הגבולות. גם לגבי התכנים שעוברים כאן בערב הזה, מאחר שאני מכיר את הדברים, אני יודע את בסיס הדיונים, אני יודע איזה עיוות נוצר כאן. כל הפשרות, כולם עושים פשרות בשביל להחזיק את הקואליציה. מי משלם את המחיר על הפשרות האלה? האזרח הישראלי והאזרחית הישראלית, ובדרך כלל אלה שאין להם קשרים, אין להם יכולת להשפיע, האזרחים מן השורה, שדאגנו להם בשנת הקורונה. דאגנו למובטלים, לעצמאים הקטנים, הגדולים והבינוניים, לאנשי עסקים, לנכים ולכל מי שהממשלה הזאת פשוט מצפצפת עליו. היא מחלקת לפי מפתח פוליטי. לחלק עשרות מיליארדים באופן פוליטי למנסור עבאס זה אומר שאחרים יישארו ללא תקציבים. ולא במקרה אנחנו רואים כאן את השעטנז הזה, יקימו רשות מייעצת בנושא הרגולציה, כאילו בגן ילדים, ישבו ויקימו כל מיני ועדות פיקטיביות ללא תכלית.

אני חושב שהעובדה שבגלל רצון ההישרדות של הקואליציה דברים קורים בצורה כל כך מעוותת ופוגעים, זה דבר חמור. אני הזכרתי את נושא הכניסות לגוש דן. ככל שאדם יגור רחוק יותר והשירות שהוא יצטרך יהיה שירות דחוף יותר, נגיד ללכת לרופא. אדם מאופקים רוצה ללכת לרופא בתל אביב, הוא יגיע ויגבו ממנו כסף במעגל הראשון, השני והשלישי על הכניסה לתל אביב. אחרי זה הטיפול אצל הרופא יעלו לו את השכר שהוא צריך לשלם, את המיסים. בעצם, ככל שאדם רחוק יותר וחלש יותר, הוא ייפגע יותר ממה שהולך לעבור כאן היום.

אנחנו נצביע נגד, נפעל ונשנה, ואני מבטיח לך, אדוני היושב-ראש, שכאשר נחזור, נתקן את העיוותים האלה לטובת אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת סמוטריץ' איננו,

חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. רשימת הדוברים סגורה.

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, קודם כול מברוכ, מברוכ לאיאד שלבי, שקיבל מדליית זהב בפעם השנייה ברציפות באולימפיאדה בטוקיו. הרבה הרבה הערכה. הרבה הערכה. אלף מברוכ, איאד הגיבור.

עכשיו תגיד: הביא כבוד למדינת ישראל, הביא כבוד למדינה. בבקשה להמשיך. דרך אגב, למרות כל הגזענות, הוא הצליח. אין בריכת שחייה ראויה בשפרעם, ולמרות זאת, למרות האפליה,

תודה, נא להמשיך. עשר שניות עליי. בבקשה. חברים, אתמול קראנו בדה-מרקר שהרופאים הערבים החדשים מהווים 46% מהרופאים במדינת ישראל. הדרוזים. הדרוזים הם בשר מבשרנו, הם חלק מהערבים, יא חביבי. 19% מהסטודנטים במדינת ישראל הם ערבים, כ-60% מהסטודנטים בחו"ל הם אזרחים ערבים, מעולה ממש, הישג היסטורי בכל הרמות. צריך להמשיך. עם זאת, יש לי חשש מסוים. על החשש הזה למדתי דווקא מההיסטוריה של היהודים באירופה. היהודים היו מצליחים באירופה, במיוחד במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. הצלחה של מיעוט ללא אווירה דמוקרטית עלולה לפגוע דווקא במיעוט המצליח. דרך אגב, כשאנחנו הקמנו את המשותפת ועלינו ל-13 מנדטים ואחר כך עוד ל-15 מנדטים, זאת הייתה תקופת ההסתה הגדולה ביותר נגד נציגי הציבור הערבי. האם מוסר ההשכל הוא שאנחנו צריכים להיחלש בשביל שיקבלו אותנו?

מוסר ההשכל הוא שאנחנו תמיד צריכים להתחזק, ועם זאת, אנחנו צריכים לשים את המשקל הגדול שלנו למען אווירה דמוקרטית. זהו מוסר ההשכל. אותו הדבר לגבי תקציב המדינה. קיבלנו את תוכנית 923, שהיא המשך ל-922. יש בה עוד כמה מיליארדים בודדים נוספים, אבל הם אותם מיליארדים שלא מומשו ב-922, אז הם הועברו ל-923. מה שחשוב לי, וזה המבחן העיקרי, אדוני היושב-ראש, זה המבחן העיקרי: איש הרחוב, האם הוא ירוויח או יפסיד אחרי שנה? יש את התוכנית הזאת, אבל יש גם העלאת מחיר החשמל, העלאת מחיר הדלק, גיל הפרישה. כבוד היושב-ראש, קרנות הפנסיה העבירו את הכסף ממש בהימור בבורסה על חשבון השכירים. אז האם הבן אדם הפשוט ירוויח בסך הכול, כן או לא? תודה רבה. מה גם שזה כל כך פוליטי. 20% למה שנקרא ביטחון, סעיפי ביטחון וכל משרד אחר, וגם דברים שאנחנו לא יודעים כמו השב"כ, המוסד ודברים אחרים. הציבור המוחלש, לצערי הרב, ייפגע מהתקציב הזה.

תודה רבה. הייתה איזו התייעצות. חברת הכנסת אופיר, איננה, חברת הכנסת תלם, איננה. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. בבקשה, שלוש דקות. נא לעמוד בזמנים.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, לפני כמה ימים אירע עוד אסון כבד בלוד:

תלמיד בן 18, אנאס ווחוואח, שהיה תלמיד מצטיין, היה פעיל חברתי, בחור מאוד מבטיח, נרשם ללימודים אקדמיים, המשפחה שלו הייתה מאוד שמחה, ונרצח אנאס, והוא מצטרף למאות הקורבנות של השנים האחרונות. אנחנו כל הזמן מדברים בנושא הזה, ואני שואל את עצמי מה המדינה עושה. הרי אף אחד לא באמת מאמין, אדוני היושב-ראש, שמדינת ישראל, אני לא יכול לדבר ככה. חבר הכנסת אמסלם, חברת הכנסת לוי, זה מפריע לו. בבקשה, קצת בשקט. הוא ביקש ממני, אחרת לא הייתי מעיר.

אז אני אומר שאף אחד לא מאמין שמדינת ישראל לא יכולה להגן על האזרחים הערבים, אז מה ההסבר? למה היא לא מגינה על האזרחים הערבים ועל האזרחים היהודים כן? למה למשל לכל הפושעים וכנופיות הטרור של הפשיעה בחברה הערבית יש קו אדום ברור ולמשל הם לא מתעצבנים בכפר סבא, הם מתעצבנים רק בטירה? איך זה שהקו האדום כל כך ברור ביפו, נגיד,

אותם פושעים מאפשרים לעצמם לרצוח ערבים וחושבים מיליון פעמים כשזה יהודי. צריך להבין, כשהבן של ראש העיר, נעצר בלינץ', אתה מדבר איתי על תרבות? תחשוב גם על זה. בן של ראש עיריית לקיה עצור על לינץ' ביהודים בשומר החומות. איתך אני לא מדבר על תרבות, ואני מניח שאתה גם לא יודע מה זה.

לגבי העניין עצמו,

יא חצוף. לגבי העניין עצמו, יש לך את זה ביותר מתנשא? יא חצוף. תתבייש לך. תודה.

אני מדבר איתך על לינץ'.

לא, הוא מתנשא עליי, ומותר לי לענות לו. תעלה למעלה ותענה לו. מותר לי לקרוא קריאות ביניים. חברת הכנסת ברק, את כבר עולה.

אדוני היושב-ראש, על פי התקנון מותר לקרוא קריאות ביניים,

לי יש מנטליות להתעלם מאנשים כאלה. חבר הכנסת ארבל, קריאת ביניים היא לא הרצאה של 40 שניות. אתה יודע מה משגע אותי? שהוא אומר שעל פי התקנון, וממתי מעניין אתכם התקנון? הוא לא מבין את זה.

אדוני היושב-ראש, המדינה מציגה כאן לאחרונה גם פתרון. המדינה מציגה פתרון: עוד מסתערבים, עוד יחידות של מסתערבים. לי יש פתרון אחר. ללא ספק, בכל מדינה, בישראל כמו בכל מדינה אחרת, ברגע שיש פשיעה ברמה כזאת והם מגלגלים כל כך הרבה מיליארדים, ברור שגם למערכת הביטחון יש צד בעניין. ברור שיהיה חלק במשטרה, והמשטרה כבר אמרה שהשב"כ מעורב. אני רוצה להציע משהו הרבה יותר פשוט, אדוני: אני מציע שהמערכת תתחיל לנקות את עצמה. שלא יגעו בארגוני הפשיעה ושנתחיל לפחות עם ניקיון המערכת, שמערכת הביטחון, המשטרה וכל זרועות הביטחון יפסיקו לשתף פעולה עם ארגוני הפשיעה, יפסיקו לתמוך בהם, שהשב"כ יפסיק לפחות לתת חסינות לחלק מהם. לפחות שהמדינה תעשה את תפקידה בלנקות את עצמה מהפושעים האלה,

כי הוספתי לך כבר דקה. שהיא בכלל תהיה איזשהו מודל, תודה רבה. כדי שלפחות תהיה למערכת קצת אמינות.

תודה לך. חברת הכנסת ברק, לפנים משורת הדין, בבקשה.

היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני רוצה לדבר על מה שלא כתוב בתוכנית הכלכלית ומדוע זה מאוד מאוד חשוב לי. בתפקידי כיושבת-ראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים, שזה תפקיד שאני נושאת אותו מהכנסת הקודמת וגם בכנסת הנוכחית אני ממשיכה לכהן כיושבת-ראש השדולה, מי שיודע, יודע שאני תמיד נלחמתי עבור אותם דברים. כשאנחנו היינו בממשלה ואנחנו ניהלנו את הממשלה, זאת אומרת שראש הממשלה היה שלנו ושר האוצר היה שלנו, עשיתי בדיוק, אבל בדיוק, את אותם מאבקים שאני עושה היום. רק שאז היה מי שיקשיב ומי שיבצע, והיום אני מרגישה שאני לבד במערכה, וזה בכלל לא משנה שאני באופוזיציה, כי אז הייתי בקואליציה והייתי בטוחה שבאירוע הזה אני אוכל לרתום אתכם, חבריי לקואליציה, שחושבים בדיוק אותם דברים, כדי שיפעילו לחץ על שר האוצר, על פקידי האוצר, בשביל שהם יבינו מה הם עושים. ומה הם עושים? אתם הרי לא מכריזים על סגר. מדוע אתם לא מכריזים על סגר? בגלל שאתם אומרים שסגר עולה כסף. כל דבר כזה שבו יש איזשהו אירוע משפטי כזה שנקרא סגר, זה עלות תקציבית למדינה. ולכן, מה אתם עושים? אתם מתחכמים. אתם לא עושים סגר מוחלט, אתם לא סוגרים הרמטית, אבל אתם מקשים על העסקים הקטנים במידה כזאת שהתוצאה שלהם היא סגר, כי אם בחופש הגדול ילדים לא יכולים להגיע למסעדות, ואם לבתי הקולנוע הם לא יכולים להגיע, ואם לבריכות הם לא יכולים להגיע, ואם לאירועי תרבות הם לא יכולים להגיע, כי התורים לבדיקות הם כאלה ארוכים שאף הורה לא רוצה לקחת את הילד שלו לעמוד שלוש שעות בתור כדי לקחת אותו אחרי זה לבריכה, אז מבחינת המקומות האלה המקומות האלה ריקים, הם ריקים לחלוטין. זאת אומרת, כשאנחנו היינו בממשלה אנחנו אמרנו: אתם סגורים, ואם יש ירידה בהכנסות של 40% אחרי זה עוד הגדלנו לעשות, של 25% אתם מקבלים פיצוי, אתם גם מקבלים מענקים ברמה האישית ואתם גם מקבלים החזרים כספיים על כל ההוצאות הקבועות שאתם נותנים. אנחנו עזרנו לעסקים הקטנים. עודד פורר, טוב שבאת. טוב שבאת. עודד, מצוין שהגעת לכאן. עודד ואני נלחמנו.

כשהיה איתי, נלחם איתי, ואפילו שהיה באופוזיציה הגענו להישגים מאוד גדולים.

והבאנו הישגים: הבאנו את ההלוואות בערבות מדינה, הגדלנו אותן, הבאנו את חוק ימי הבידוד ביחד.

יודעת מה החוכמה? החוכמה היא לא לפגוע בהם.

אם אתה אומר שצריך תווים ירוקים באמצע החופש הגדול למסעדות ולקניונים ולבריכה ולמופעי תרבות, אף אחד לא מגיע לשם. המקומות ריקים, ריקים לחלוטין.

בוא נלך למבחן שעשינו אז: אם יש ירידה של 40%, אז שיקבלו מענקים. אבל מה, משפט סיכום, בבקשה. קל מאוד לקבל כאלה החלטות על תו ירוק, תו סגול, בלי להדביק להם את תג המחיר שלהם. יש לזה עלות. יש לזה עלות. השר עודד פורר, בבקשה, היא סיימה את זמנה. תראו את הפגיעה הכלכלית, ואם יש ירידה, תיתנו מענקים כמו שאנחנו עשינו, לא יותר מזה. רק אותו הדבר.

תעזרו לעסקים הקטנים להמשיך להתקיים. אנחנו צריכים אותם חיים.

אנחנו צריכים אותם חיים. תודה רבה.

חבר הכנסת סמוטריץ' איננו, חברת הכנסת יאלוב,

חבר הכנסת מוסי רז, איננו, חברת הכנסת רוזין, איננה, חבר הכנסת דיכטר, איננו. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, גם הערב אנחנו ממשיכים באותה מתכונת של הצבעה דורסנית על חקיקות של חוקי תקציב שמכניסים בקרבם ובתוכם תהליכים שפוגעים בבית הזה כמקום שבאמת תפקידו, למי שיש בו טיפת יושרה, לבצע פיקוח אפקטיבי על עבודת הממשלה. זה היה תפקידנו גם כשהייתי בקואליציה. אני חבר כנסת לא הרבה שנים, אדוני היושב-ראש, אבל ארבע קדנציות, מתוכן שלוש קדנציות הייתי חבר בקואליציה,

היו משברים, אני לא מתעלם מהם. יחד עם זאת, אני מעדיף, כבוד השר פורר, אני מעדיף שיהיה תקציב המשכי על פני תקציב פוגעני. התקציב הזה הוא תקציב פוגעני שמביא בתוכו בשורות קשות מאוד לאוכלוסיות החלשות ביותר במדינת ישראל, לאנשים הפגיעים ביותר. ויחד עם זאת, מגיע חוק הסדרים. חרתם על דגלכם, עמד פה לפני כחודשיים, חודש וחצי, השר אלעזר שטרן, עמד בפודיום הזה ואמר: שומרי הסף, תהיו רגועים, הממשלה הזו תכבד אתכם, הממשלה הזו תשמע לעצתם של היועצים המשפטיים. והינה, אדוני היושב-ראש, מגיעה היועצת המשפטית לכנסת, שהיא אישה ראויה, אתה מכיר אותה שנים כחבר ועדת הכספים, ומציינת בפניך עובדות חשובות: שרפורמת הכשרות, למשל, אין מקומה במסגרת חוק ההסדרים, זה לא מקומה,

ונכון שיתקיים עליה דיון, היא ועוד רפורמות נוספות שאין עניינן בכלל בהעברת התקציב, בהשגת יעדי הגירעון. והיא מציינת בפניך, אדוני היושב-ראש, עובדות חשובות שמשמעותן המרכזית היא עיקור וסירוס תפקידנו כחברי הכנסת לבצע עבודה פרלמנטרית אמיתית, אין שום הבדל אם אנחנו מהקואליציה או מהאופוזיציה, לפקח על עבודת הממשלה. איננו מבקר המדינה, אנחנו לא אמורים להיות גוף ביקורת, אבל כן אנחנו אמורים להיות, גם אם אנחנו בקואליציה, חברי הפרלמנט שמבצעים מתוך עקרון הפרדת הרשויות את אותו פיקוח מיוחל ורצוי וחשוב. והינה, למרות חוות דעתה של היועצת המשפטית לכנסת, צפצוף מוחלט, רמיסת כל הכללים, רמיסת כל הנורמות. אין מעמד לשומרי הסף, אין מעמד לדרגי המקצוע, בזים להם, הם לא נספרים. אבל אני רוצה, לסיום דבריי, לפנות דווקא אלייך, חברתי חברת הכנסת גבי לסקי.

אני רוצה לומר כאן, וייאמר לפרוטוקול וייכתב לדורות עולם בדברי ימיה של הכנסת: יש בינינו תהום פעורה, אנחנו לא מסכימים כמעט,

אבל דבר אחד אני יודע לומר ואני אומר ועומד מאחורי הדברים: את חברת כנסת חדשה אומנם, אבל עם הרבה מאוד יושרה, עם הרבה מאוד יושרה פנימית, וגם כשהיינו בדיונים בוועדות וכשהצגתי בפנייך עובדות ונתונים שהם נכונים ואמיתיים, ידעת לעמוד עליהם ולהתווכח עליהם. המצע של מרצ שהגיע לכאן לכנסת, והוא מפורסם לכל דכפין בגוגל, עמדה וחרתה על דגלה עקרונות של שמירה על החקלאות,

ולצערי שר החקלאות יצא. הפעולות של התקציב הזה, של חוק ההסדרים הזה, זה תקציב, אחד הקפיטליסטיים ביותר שהיו כאן בשנים האחרונות. איך את היום בלילה תשימי את הראש על הכרית ותוכלי לישון טוב בלילה כשאת יודעת, כמו שאמר בזמנו אילן גילאון, שהאצבע שלך היא שתכריע, היא שתשפיע על העברתו או אי-העברתו של תקציב קפיטליסטי חזירי שפוגע בכל היסודות של סוציאליזם שעל דגלם ביקשת את אמון הציבור, קיבלת אותו ואת יושבת כאן בכנסת?

תודה רבה. אמיר אוחנה.

תפדל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, דיברו פה הרבה על האוכלוסיות החלשות ועל התקציב. אני מכיר את האוכלוסיות החלשות, חלק מהאנשים האלה גם מצביעים לנו. לכן, לא רק שאני לא מקבל את הביקורת, אני גם נגד סילוף העובדות, ואני רוצה להגיד לכם, להזכיר לכם, שאתם,

משה, למה אתה מפריע? אדוני, תוסיף לאחר מכן כמה שניות.

תודה רבה, חבר הכנסת ארבל.

אני שומע פה סיסמאות על 53 מיליארד למנסור עבאס, על העלאת תעריפי חשמל שלא יהיו ולא יעלו לפחות בשש השנים הקרובות. אבל מה שאני לא שומע, מכם בעיקר, מאנשי האופוזיציה, שבתקציב הזה יש תוספת 2 מיליארד לתקציב הבסיסי של מערכת הבריאות, אני רואה שיש פה תוספת 700 מיליון לתקציב של משרד הרווחה, אני רואה פה תוספת של כמעט מיליארד שקל למשרד החינוך, דווקא לאוכלוסיות החלשות, אני רואה שיש פה תוספת של מיליארד שקל לביטחון הפנים, כולל הגדלת הסד"כ של המשטרה באותן שכונות שהן שכונות בעייתיות, ומן הסתם צריך להגביר את הנוכחות של המשטרה. אני רוצה גם להגיד על התוספת של כמעט מיליארד וחצי שקל להבטחת הכנסה. אני חושב שהתוספת הזאת היא משמעותית, והיא מעלה את אותם אנשים לרמה של מינימום 70% משכר המינימום, כפי שמקובל במדינות ה-OECD. אני רואה פה 300 מיליון שקלים תוספת לניצולי שואה. הפעם האחרונה שניצולי שואה קיבלו קצבה שנתית, אני לא מדבר על קצבה חודשית, אלה שעלו אחרי שנת 1953 ולא זכאים לקצבה חודשית אלא לקצבה שנתית בלבד, פעם אחת בשנה הם מקבלים 3,900 שקל, מינואר 2022 הם יתחילו לקבל כמעט 6,500 שקל כל שנה. אם זה לא האוכלוסיות החלשות אז מיהן? אני רואה בתקציב הזה הגדלה של כמעט 1.8 מיליארד שקל לנכים, אני רואה פה תוספת של מיליארד שקל לנכי צה"ל, אני רואה פה 100 מיליון שקל לתוכנית ממדים ללימודים, שמאפשרת לחיילים משוחררים דווקא מהאוכלוסיות החלשות להשלים את הלימודים שלהם וכך גם לקוות לקבל השכלה אקדמית, אני רואה פה אישור להקמת שני בתי חולים,

בקריית אתא, השני באזור באר שבע. שנים דיברו על המשבר במערכת הבריאות. סיקרנו הפגנות רבות ומחאות רבות של הרופאים, אבל מה לעשות, הממשלה הקודמת, 12 שנה אפילו לא תכננה בניית בית חולים. אני רואה בתקציב הזה גם בסך הכול בשורה טובה בנושא של הדיור הסוציאלי. אני לא יודע כמה חברי כנסת יודעים בכלל כמה אנשים עומדים בתור לדיור הסוציאלי. אני בטוח שחלק מכם אפילו לא שמעו על התורים האלה במשרד השיכון וגם במשרד העלייה והקליטה. סוף-סוף יש בשורה טובה: 1,700 יחידות דיור יתווספו למלאי דירות הדיור הציבורי ועוד 3,000 ייבנו בזמן הקרוב. אני רואה גם, יש פה דברים חדשים שקשורים לרפורמה בחקלאות שאמורה להוזיל את הפירות והירקות. כל הדברים האלה, אם זה לא סיוע לאוכלוסיות המוחלשות אז מה זה? לכן, אני מבקש מכם, תהיו קונסטרוקטיביים, תהיו ענייניים, גם בביקורת שלכם.

אדוני היושב-ראש, דווקא אתה בא מהחברה הערבית, אז יהיה לך כיף לשמוע את הבדיחה הקלאסית הסובייטית.

פעם אנטישמים בברית המועצות רצו להאשים את היהודים בזה שיהודים מכרו את המדינה.

הייתה רוסיה הצארית.

בשנות השמונים,

כשברית המועצות עדיין הייתה קיימת, זה בדיחה, כן? יהודי זקן מתקשר לקג"ב והוא שואל: תגיד, זה נכון שיהודים מכרו את רוסיה? אז הוא אומר: כן, זה נכון, ככה לימדו אותו. תחזור רגע, זה נכון שיהודים מכרו את רוסיה? אומר לו: אני אומר לך שיהודים מכרו את רוסיה. אז הוא אומר: איך אני בתור יהודי יכול לקבל את החלק שלי? אז אני מניח שהרבה אנשים ברע"מ,

צריכים לשאול את עצמם, אם יש כל כך הרבה מיליארדים, איפה החלק שלהם. אז אני מבקש מכם, תהיו קונסטרוקטיביים בביקורת שלכם, אני פונה לאופוזיציה, כי התקציב הזה הוא התקציב הכי חברתי שאי פעם עבר בכנסת ישראל.

האמת, אהבתי את הבדיחה. אהבת? אהבתי. יש לה גם משמעות פוליטית. ברור. (אומר בערבית: מי עכשיו?

בזק,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום שישי האחרון הוזמנתי לעמק יזרעאל היפהפה לפגוש את חברי פרלמנט העמק המיתולוגי ואת אנשי מטה המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל, שבימים אלו מוצאים את עצמם אובדי עצות ומודאגים. 24 שנים חלפו מאז הוחלט על הקמת נמל תעופה בין-לאומי נוסף על נתב"ג. 22 חלופות נבחנו, ובסופו של דבר התנקזו לשתי אפשרויות בלבד: רמת דוד בצפון ונבטים שבדרום, שתי חלופות בלבד, חלופות שאינן שוות ערך כלל. תושבי הנגב וראשי הרשויות בדרום מעוניינים בשדה תעופה בדרום. תושבי העמק גם הם רוצים ששדה התעופה יוקם בדרום. שדה התעופה בנגב יביא לתנופה כלכלית באזור ויסייע בחזון הציוני של הפרחת הנגב.

שדה התעופה בעמק יזרעאל יביא להרס החקלאות והתיירות באזור ולחיסול של 270,000 דונם של קרקעות חקלאיות, רפתות ומאגרי מים. שדה התעופה בנגב יכול להיבנות בתוך שנים ספורות. לעומתו, שדה תעופה בעמק יזרעאל הוא פרויקט מורכב מאוד שיצריך לפחות עשור יותר ויעלה פי ארבעה. יש את כל הסיבות הטובות בעולם לבנות את שדה התעופה חדש דווקא בנגב, אז איך קרה שב-2014 קיבלה ממשלת נתניהו את החלטה 2050, החלטה אומללה הקובעת שהמקום המועדף לשדה התעופה המשלים הוא במרחב של בסיס רמת דוד שבעמק יזרעאל? מסתבר שיש גורם אחד עם אינטרס מובהק להקים את שדה התעופה דווקא בעמק. הגורם הוא חיל האוויר ומשרד הביטחון. נכון להיום הם מהווים את החסם להקמת שדה התעופה בנבטים שבדרום. בקווי היסוד שבהסכמים הקואליציוניים של הממשלה נכתב במפורש: הממשלה "תבטל את החלטה 2050 כך שלא יוקם שדה תעופה בעמק יזרעאל". חוק ההסדרים שמונח על שולחננו עכשיו מונה 1,391 עמודים וכמה עשרות רפורמות, ולא ראיתי שם התייחסות להתחייבות הזאת. אני שואלת אתכם למה. איך זה ייתכן? אני פונה כאן לחבריי בקואליציה ולחברי הממשלה: עמדו בהתחייבות שניתנה לתושבי הדרום ולתושבי העמק. בטלו את החלטה 2050 ועשו הכול כדי לקדם את הקמת שדה התעופה בנבטים, לטובת תושבי הנגב ולטובת כלל תושבי מדינת ישראל. אני קוראת גם לראשי משרד הביטחון לשקול מחדש את הנושא ולהתייחס למכלול השיקולים. יש לנו כאן הזדמנות היסטורית להפריח את הנגב ואסור לנו לפספס אותה. שר החוץ יאיר לפיד כבר פועל לביטול החלטה 2050. אני באופן אישי וכן חבריי למפלגת יש עתיד עומדים מאחורי התחייבותנו. נמשיך לפעול לקידום הפתרון ההגיוני, הכלכלי והנכון ביותר, שהוא הקמת שדה התעופה בנבטים.

תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק. היא כבר דיברה. התחלף יושב-ראש אז יש לי עוד זכות דיבור? תודה לאל שקרן ברק לא עולה.

אם התחלף יושב-ראש אז יש עוד פעם זכות דיבור, לא? אוקיי, רות וסרמן לנדה, לא פה, בוסו, לא כאן, ג'ידא רינאוי לא כאן, אחמד טיבי,

יריב לוין. דבר, דבר. דבר בכובעך כחבר כנסת, זה וידיאו ששבר את יוטיוב. תעבור לכאן. הוא לא צריך לעבור. אני לא יכול לעבור לשם, כי המליאה תישאר יתומה ללא יושב-ראש.

תחליף כובע. אתה, פה אתה מעיר לעצמך. זה היה כך: באופן חריג אני נותן רשות לחבר הכנסת אחמד טיבי לדבר מכאן, כי אין סגן יושב-ראש שיחליף אותו כי התור שלו הגיע. אנחנו מוכנים לזה. אנחנו נשמח מאוד לשמוע את דבריך המחכימים. יש לך גם הערות על התקציב, על החוק.

כי מי שמדבר מהכיסא היושב-ראש מחליט. הוא מדבר בשם היושב-ראש. אני מכיר כמה תפקידים בכנסת שיש להם שלטון כמעט אבסולוטי.

אנחנו רואים מה שקורה. היא אומרת מה החוק. אתה מכיר ראש ממשלה עם שישה מנדטים? המציאות עולה על כל דמיון. עזוב אותך. הבעיה הגדולה, ודווקא זה בא ביום שאני מגלה נדיבות ונותן תוספות זמן לח"כים. טוב, אני אדחה את תורי. יריב לוין, לא פה. אמילי מואטי, תפדלי.

שאתם פה כולכם. יש לה אספירציות, לאמילי מואטי, היא עולה מימין. אני מחכה שהם יפתרו את הבעיות ויוכלו להיות סגנים. עד שאת לא יושבת-ראש ועדה אנחנו לא מוכנים. אני רוצה מזרחים במקומות מפתח. התראיינתי הערב ברשת ב' אצל יוסי אליטוב, ואמרתי לעצמי שהפעם האחרונה שזה קרה, שם הכול התחיל. בדיוק. אז אני מקווה שלא האזנת.

אני אאזין לפודקסט. לעומת זאת, אני מודיעה כאן שבחרתי באיש השנה בפוליטיקה, יאיר לפיד, והסגנים שלו: אוריאל בוסו מש"ס ומיכל וולדיגר מהציונות הדתית, ופירטתי מדוע. אני מניח שלא הכרת מספיק את אחמד טיבי, כנראה. הוא איש השנה שלי כבר 20 שנים. ידעה לענות. בגלל ההערה החשובה וההיסטורית הזאת את מקבלת תוספת טיבי. תוספת 20 דקות. דברי. מי איש הטוויטר שלך, גבי לסקי? בואו נפתח את זה. זה תואר חשוב, איש הטוויטר. גבי, תודה רבה. ואתר המדיה, הקריאייטיב ערוץ הכנסת. מסכימה, אמילי? כן. אתה מסכים? הדיגיטל שלהם. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, המכונה ממ"ז,

מי קרא לו ממ"ז? מאיפה בא השם הזה?

לפתחו של יושב-ראש הישיבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. הוא המציא את המונח. אתה הייתה הראשון שקרא לו ממ"ז?

וזה סייע לו מאוד, כי זה שעשע, אדוני היושב-ראש, זה עזר לו בפריימריז ועל זה אתה משלם.

זה עזר לו בפריימריז ועל זה אתה משלם, שהוא פה. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, האם אנחנו תמימי דעים שמבחינת הקריאייטיב, כפי שאמר סגן יושב-ראש הכנסת, האם אנחנו תמימי דעים שהקריאייטיב של ערוץ הכנסת הוא הטוב במדינת ישראל? הוא הטוב היום. אני חייב להודות, פה אחד, פה אחד. אני חייב להודות שחל שדרוג משמעותי. מיקי, תשחרר את התשובה שלך. אנחנו שואלים עוד פעם: האם הקריאייטיב של ערוץ הכנסת הוא הטוב ביותר שיש כיום במדינה? ה-social והדיגיטל. אני יודע שאתם מאוד אובייקטיביים, כי אתם לא רוצים, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אי-אפשר ככה., כמה הזדמנויות אני אתן לך? הוא לא מבין, תעשה לו מועד ג'. יש כאן קונסנזוס היסטורי. הקריאייטיב של ערוץ הכנסת הוא הטוב ביותר שראיתי. נרשם.

נא להחזיר את חבר הכנסת מיקי מכלוף

נרשם ונכנס לדברי ימי הכנסת. טוב, במעבר חד, מיכל וולדיגר, פספסת. בחרתי בך להיות סגנית איש השנה שלי בפוליטיקה ברשת ב'. יאיר לפיד הוא איש השנה ואת ואוריאל בוסו הסגנים שלו. זה רק לשנה הזאת, היא אמרה. יש לזה תוקף, שימי לב. יש לה משהו ל-20 השנים האחרונות. טוב, במעבר חד. בבקשה. חברות וחברים, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הכתבת הדר גלעד פרסמה הבוקר ב-ynet על מחקר שערכה קבוצת גיאוקרטוגרפיה, של אגודת הידידות, של הקרן לידידות. לפי הנתונים שעלו שם, חברת הכנסת וולדיגר, אני שמחה שאת היחידה שמקשיבה לי, 22% מהציבור במדינת ישראל יצטרכו סיוע כדי להשלים את סל הקנייה לבית לקראת החגים. כעשירית ייעזרו לשם כך בבני משפחה, וכעשירית אינם יודעים במי להסתייע. 21% מהציבור הרחב מתקשים בקניית כל מוצרי המזון שהם צריכים לבית באופן כללי, לא לקראת החגים. 76% מבני ה-65 ומעלה חווים קשיים כלכליים בתקופת הקורונה, ונאלצו לצמצם בהוצאות על מצרכים לארוחות בתקופת החגים, כלומר, נכנסו לסטטיסטיקה עניים חדשים. 37% ירדו ברמת החיים יחסית לתקופה שלפני משבר הקורונה. מממצאי המחקר עולה גם שמי שספגו את הפגיעה המשמעותית ביותר הם כמובן השכבות המוחלשות. באתי לשמוע מפה, כי לא שומעים משם. אה, לא שומעים משם? חבר'ה, בואו נגמור עם זה. יש שם כפתור, אמילי. רק רגע, אדוני היושב-ראש. כן, אני איתך. אוה, ליגה. תיקנו את זה, זה היה

תתחילי מההתחלה. אתה רוצה את כל הנתונים? בגלל שאני מאמין לכם, אני פשוט מופתע, אתה מופתע מהממצאים,

חבר הכנסת אקוניס? מופתע מאוד מזה שאין כללים. הוא נדהם.

יש כללים, יש זמנים.

רוצה לעלות לדבר ואני מפריעה לך? חס וחלילה. אני רוצה לעלות לדבר, את לא מפריעה לי. הכללים פה פשוט נרמסים. במשך 20 שנה מדינת ישראל הרשמית עשתה מיקור חוץ של שירותי הרווחה. חברת הכנסת גבי לסקי. תודה. מילא אקוניס, את? אני בצד שלהם, זה פשוט מידבק. אוי לרשע ואוי לשכנו. חבר'ה, לא נגמור ככה. יום שישי, יום שישי מתקרב. מה שחשוב לי להגיד זה שב-20 השנים האחרונות מדינת ישראל הרשמית עשתה מיקור חוץ לשירותי הרווחה שלה והפקירה והפקידה את המוחלשים בידיהן של עמותות ובידיו של המגזר השלישי. זה עד כדי כך נעשה נורמלי, שבמקום שאנחנו נדפוק את הראש בקיר נוכח המציאות הזאת וננסה למצוא פתרון, יש חברי כנסת, גם הטובים שבחברי הכנסת, שהולכים, אוספים מוצרי מזון לנזקקים, מחלקים מוצרי מזון, כאילו שזה הדבר הכי נורמלי לעשות. את רוצה חכה.

רוצה לחיות במדינה שבה אדם יכול לקום בבוקר ולשאול את עצמו: מה אני יכול לעשות? למה אני מסוגל? מה חשוב לי? איך אני תורם? ולא רק מה אני צריך לעשות, חברת הכנסת וולדיגר, כדי לשרוד את הקיום המייגע הזה. כן, זה מה שאני רוצה, תקראי לזה חכות, תקראי לזה איך שתקראי לזה. אני חושבת שהתפקיד של מדינה הוא לדאוג שאדם יממש את מלוא הפוטנציאל שלו. ואיך זה בא לידי ביטוי בתקציב? זה נכון גם מוסרית וזה נכון כלכלית, משום שכשאנשים מממשים את הפוטנציאל שלהם ועובדים במקצועות שהם בחרו לעבוד בהם, הם עובדים יותר, הם משלמים יותר מיסים, הם אנשים מאושרים יותר. אנשים מאושרים יותר הם אנשים טובים יותר לחברים שלהם. על כן, חברת הכנסת וולדיגר, כנבחרת ציבור יש לי אינטרס שתהיי מאושרת ושלא תהי בודדה, שלא תחיי חיים שיש בהם רק הישרדות, שלא תהיי נזקקת.

ולכן תצביעי נגד התקציב. אני אצביע בעד התקציב, חבר הכנסת משה אבוטבול, ואני אסביר למה. האמת היא שזה מעבר לדקה השמינית.

אתה אחראי לזה, אדוני היושב-ראש. אני עושה את זה ביודעין, חבר הכנסת אקוניס. אז זה יחול על כולם.

אדוני היושב-ראש, אנחנו עושים פיליבסטר נגד עצמנו? אני רוצה להבין. לא, לא, אין כאן שום פיליבסטר. יש לך שלוש דקות שמשום מה התארכו, לא יודע למה. לכן, את מתבקשת לסיים בלי לפגוע באושר שלך. אני אהיה מאושרת אם תפעלי להקמת הרשות למניעת אובדנות. אנחנו יושבות-ראש במשותף, חברת הכנסת שטרית, של השדולה לבריאות הנפש. אלה דברים שנוכל לעשות מחר בבוקר ואנחנו נעשה אותם. תודה רבה. חברות וחברים, תודה רבה.

יעקב אשר. גבי לסקי, תפדלי, גבי. זה שלוש דקות, גברתי. אפשר לומר תמיד מעל הדוכן את מה שאמרת במושב. כבוד היושב-ראש, ואני נהנית לקרוא לך כבוד היושב-ראש, מגיע לך, תודה רבה. כנסת נכבדה, כל פעם שאני אעלה לנאום במליאה, מעכשיו, אשאל תמיד שלוש שאלות בנוגע לקצין המודיעין שנפטר בכלא הצבאי, עד שאקבל עליהן תשובות: 1. מדוע לא יבוטל צו איסור הפרסום הגורף החל על פרטי מותו? 2. מדוע אין עדיין מסקנות על נסיבות מותו, אף שחלפו כבר למעלה מ-110 ימים? 3. למי יש מה להסתיר או מה מסתירה מערכת הביטחון בעניין הזה? ועכשיו לענייננו. אני רוצה לדבר על שריפה אבו מועמר. שריפה הייתה מורה בת 33, תושבת רמלה. לפני שנה, אחרי שהכינה את מערכי השיעור לקראת שנת הלימודים החדשה וקישטה את הכיתה לקראת החזרה של הילדים ללימודים, עמדה במטבח ביתה בזמן ששלושת ילדיה היו בבית וספגה שלוש יריות לחזה, התמוטטה על הרצפה ומתה. לא שריפה ולא מוחמד בן זוגה היו קשורים לארגוני הפשע, לפשיעה בכלל, ולא היו להם שום סכסוכים. הגורל הטרגי שלה קשור לעובדה שבמדינת ישראל 85% ממקרי הרצח הם בחברה הערבית. לצערנו, רק 22% מאותם מקרי רצח מפוענחים על ידי המשטרה. שריפה,

לא רק שלא היו קשורים לפשע, היא הייתה מורה מאוד אהודה על כולם. כלומר, כבר זמן רב

אזרחים ואזרחיות

לא בטוחים, לא בביתם ולא במרחב הציבורי. זה מצב בלתי נסבל. שלא יספרו לנו שמדינה לא יכולה להגן על חלק מאזרחיה. המשטרה הצליחה להילחם בהצלחה בארגוני הפשיעה בחברה היהודית, אבל לא עושה את זה בחברה הערבית. מאז ששריפה נרצחה לפני שנה, נרצחו, עד היום, עוד 105 אזרחים ואזרחיות ישראלים מהחברה הערבית. הגיע הזמן להפסיק את ההפקרות. על כולנו לדאוג שלכל אזרח ואזרחית במדינה, ללא הבדל, תהיה הזכות לביטחון אישי במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. תודה רבה. ולחברי משה ארבל יש לי הודעה אישית: אני מבטיחה לך שבעניין התחבורה הציבורית אני אילחם בתקציב הזה, כי זו באמת גזרה קשה ולא צודקת, ואין שום סיבה שזה יישאר בחוק ההסדרים. תודה רבה. חבר הכנסת דוד אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני שר החקלאות, לפי כשעה בערך, כמה שעות, ככה בתחילת היום, שמענו ששר האוצר עלה לכאן, הציג את משנתו ואמר: זהו תקציב חברתי.

הוא התכוון שזה תקציב של החבר'ה, לא חברתי. יש הרבה עניים במדינת ישראל. אף אחד לא דואג להם. אבל מעניין מאוד, במסגרת התקציב, אדוני היושב-ראש, יש לנו ראש ממשלה חליפי,

עלק, ואני שאלתי את עצמי, בהתחלה חשבתי שזה רק תואר.

ויש לו עוד תואר. לא ידעתי בכלל שמדובר במשרד, זאת אומרת, הרזרבי, יש לו משרד לענייני רזרבי. אתם התעליתם על עצמכם. אמיתי, אתם לא, תבינו, ללפיד, שר החוץ. אתם המצאתם את זה. חוץ מזה, לא הבנת. לנו היה ראש הממשלה נתניהו. ראש ממשלה.

יפה. היות שבשמאל הם אנשים שהקיבה שלהם אף פעם לא שבעה, אז הוא היה גם שר הביטחון וגם ראש ממשלה חליפי. כפי שאמרתי, חשבתי שזה תואר. לא הבנתי שראש ממשלה החליפי הזה היה במשרד שעולה עכשיו 5.6 מיליון שקל. לא, אבל לפיד מחק מהטוויטר. לפיד מחק את החליפי, שלא ידעו, אבל יש לו 13 תקנים, יש לו מנכ"ל חליפי, יש לו עוזרים חליפיים, לאותו מנכ"ל, יש עוזרים חליפיים, לאותו שר החליפי. שייתן לי קצת, זה עולה, "חליפי" זה בעברית או בערבית? חליפי. המילה "ח'ליפה" באה אחרי,

בוא, אתה יודע מה, יותר פשוט לי להגיד לך, אם נסכם, "הרזרבי", הגלגל הרזרבי.

אז לגלגל הרזרבי מאחור, יש לו אוטו משל עצמו. לא ידעתי שיש דבר כזה. אזרחי מדינת ישראל, לפיד מחק את המילה "חליפי", יענו רק שר החוץ, אבל יש משרד חליפי, עולה 5.6 מיליון שקל. הצבוע הזה, שכל היום יושב בקפה דובנוב, מקפה דובנוב מצא את עצמו בשני המשרדים. והוא מספר לכם כמה הוא צדיק, כמה הוא מתייסר, כמה זה היה רק אילוצים. אבל איזה אילוץ? זה אתה, החליפי. אף אחד לא הכריח אותך להיות רזרבי. תפנה מחר את המשרד, סגור אותו, תחסוך למדינת ישראל 6 מיליון שקלים ובא לציון גואל. אבל אצלך, מר לפיד, וגם אצלך, בנט, וכנ"ל שר האוצר, הכסף הרי הוא מונופול,

אתם חושבים שאתם משחקים במספרים סתם, כמו ילדים קטנים. אז אתה הרשית לעצמך, מר לפיד, לקחת את החבר'ה לפני שבועיים, נסעת למרוקו עם קרוב ל-100 איש. דרך אגב, הפניתי מכתב למשרד החוץ. חבר הכנסת קרעי, כמה לדעתך עלתה הנסיעה של לפיד למרוקו, ליומיים בערך?

כמה זה בגימטרייה? חבר'ה, לא ליפול מהכיסאות: 575,226 אלף שקל, זו התשובה שנתן לי מנכ"ל משרד החוץ. אני, כשבזמנו ראש הממשלה נתניהו ביקש ממני לנסוע עם השר גלנט לאתיופיה לקבל את פני העולים, אז אני אמרתי, היות שבעצם זה לא היה במסגרת עבודתי, אני הייתי אז שר הדיגיטל, או שר התקשורת.

דודי, זה כולל את כל הח"כים והשרים? כל הדבוקה. הוא הרי לא יכול לנסוע לבד, הזמין את כל קפה דובנוב איתו. כולל את כל הח"כים?

עכשיו, מה קורה? אני אומר לו: תקשיב, זה לא במסגרת עבודתי כשר התקשורת, אז אני אממן את הכרטיס של עצמי ואת השהות שלי שם. זה לא קשור לעבודה שלי. הבן אדם נוסע בהפקרות מוחלטת. דרך אגב, נוסע בכל העולם, גם על כספי המפלגה שלו. אני רואה גם בתגובה שהוא כותב שהשרים מומנו מכספי יש עתיד. הוא רק לא יודע שכספי יש עתיד, מי שנוסע בהם לצרכים האלה זו עבירה פלילית. איך אני יודע? בגלל שגם אנחנו בדקנו את זה, במפלגה שלנו. הוא חושב שזה כסף שלו. כשאני אמרתי שהוא נסע בחמש השנים האחרונות בכספי מה שנקרא מימון המפלגות בכל העולם, לקח צלמים, לקח אנשים, ואמרתי לו: אתה לא שילמת. אני בטוח שהוא לא שילם, בגלל שאצלם זה נוהג, והם לא מבינים שהם עוברים על החוק. יכול להיות שהם מבינים, אבל מה עניין אותם החוק? ממתי עניין אותו החוק? אזרחי מדינת ישראל, הוא יצביע עבור זה שתשלמו על ביקור רופא, הוא יעלה לכם את המס, הבלו, אתם תשלמו גם על הנטפליקס, והילדים, החיילים, מה שאתם מזמינים מדי פעם ב-75 דולר מכל מיני אתרים בחוץ לארץ בפטור ממע"מ, אתם תשלמו,

בגלל שהוא צריך לנסוע עוד פעם למרוקו עם החבר'ה ולשאר העולם. אתם מבינים את הפערים שאנחנו מצויים בהם? קשה לי לעכל את זה. קשה לי לתפוס את זה כבן אדם. אתה עובר ממינוס 200 ל-6,000 מעלות.

נשבר בדרך, אתה לא מאמין שזה יכול להיות. תראו את רמת הצביעות, הביזיון. האנשים האלה לא ראויים להיות אפילו, איך אמרתי פעם? מלצרים בסנוקר לא הייתי שם אותם.

הוא היה עולה לפה, מטיף לנו כל שבוע. אני הייתי שר המקשר, שומע אותו: מושחתים,

זה מה שידע להוציא מהפה שלו. דרך אגב, היה בא בערך שעתיים בחודש. אמרתי לו: אם אני בודק את ערך השעה שלך, זה כמעט 20,000 שקל לשעה. אז עכשיו שאלתי את המנכ"ל מי אישר לו את זה,

שר החוץ אישר. אתם מבינים, שר החוץ והמנכ"ל אישרו לעצמם. אתה מבין איך זה עובד? הוא מאשר לעצמו. דודי, ואם אתה היית עושה את זה? תקשיבי, אם אני הייתי נוסע עם שני העוזרים שלי, כבר כל הכתבים היו שואלים אותי איך מו, מה מֶה.

החוצפה נמשכת, וכל זה בחודשיים.

נתחיל עם התקציב, שמא יבזבזו לנו את הכול על עצמם. יהיה לפנסיות של הצבא,

ובסוף לא יהיה לא לילדים, לא לקשישים. יגמרו לנו את התקציב על עצמם, יגידו: אין כסף.

אורלי לוי, מוותרת. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, שלוש דקות.

שעבר, להערכתי, עשינו יום עיון בסיעת הליכוד כדי ללמוד את ספר התקציב, את מה שמובא בחוק ההסדרים, בתקציב כולו. מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים, אדוני היושב-ראש, שבתקציב הזה חילקו באמת באמת בין עניים לעשירים. ממשלה שבאמת שמה את הדבר הזה שעד היום היה אסור לדבר עליו, אני לא רוצה להתבטא במושגים של אשכנזים, ספרדים, מזרחים, אבל בין שמאל לימין, בין הפריפריה לבין תל אביב, ובסביבה של רמת השרון, רעננה. כל מי שחי בפריפריה, כל מי שמגיע מהמגזר המוחלש, מקהילות מוחלשות, הולך לממן את כל העשירים במדינת ישראל. לא רק זה, הגדילו עכשיו, אדוני היושב-ראש, אתה בטח ראית את זה, כמי שיושב בנשיאות הכנסת. כל מי שלא גר בתל אביב הולך לשלם דמי כניסה של 30 שקלים בכל פעם שהוא נכנס.

מדינת ישראל הכריזה על תקומתה של מדינת תל אביב. גדי, זה יותר גרוע, זה טבעות. אתה משלם עוד לפני הכניסה לתל אביב, בכניסה לגוש דן, ואז המחיר עולה ככל שאתה מתקרב לטבור, להיכל התהילה. ממש. מדינת תל אביב קיבלה היום חותמת אמיתית בממשלת ישראל. זה מה שנקרא מדינת תל אביב פר-אקסלנס.

כל מי שחי בתוך תל אביב פטור מהדבר הזה, כי הוא,

הוא חי במדינה. מה שקורה עכשיו בתקציב הזה, בוודאי ששמעתי קודם את הנאום של חלק מחברי הכנסת ברשימה המשותפת, את הזעקה על התקציב הציבורי ועל התקציב שלא מגיע לאזרחי ישראל הערבים. ואני אמרתי את זה כל הזמן, וחוסר הטיפול בעוני, זה גידול העוני, זה לא חוסר טיפול.

זה עידוד עוני. בחלק מהציבור כן. בחלק מהציבור זה עידוד עוני, ואני אמרתי את זה. אני מקווה שתוסיף לי את הדקה שנלקחה ממני פה בשיתוף. תוספת diversity.

ואדוני היושב-ראש, אמרתי את זה כמה פעמים פה במליאה, הטעות האסטרטגית של מדינת ישראל היא בנושא של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. קודם כול, הטעות הראשונה, שלא מלמדים את השפה הערבית בבתי הספר בכל מדינת ישראל,

זה לא קשור אפילו, אנחנו חיים במזרח התיכון, אנחנו צריכים לדבר את השפה שמדברים במזרח התיכון. זה, דבר אחד. בנושא התשתיות היו צריכים להשקיע, וצריך להשקיע.

בוא ניכנס לאזרחים היהודים, המקופחים האמיתיים בממשלה הזאת. בפריפריה, נשים חד-הוריות, אנשים מסכנים, למשרד השיכון יש משהו כמו 170,000 בקשות בשנה לדיור ציבורי. היום גם הנושא הזה נפגע. כל מי שחלם לקבל דיור ציבורי מהמדינה, הממשלה הורידה את זה, כל מי שרצה לעשות פינוי-בינוי ותמ"א וכו' הורידו את זה, כי מה לעשות,

הפינויים בדיור הציבורי חזרו בענק. בדיוק. עכשיו, הורידו,

שמונתה על ידי הממשלה הקודמת, לקחו את כל, מה רצית להשלים? אני רוצה להגיד לך את האבסורד והצביעות של הממשלה הזאת. הממשלה הקודמת, כאשר היה בה גלנט שר שיכון, דיברנו על מדיניות הפינויים מהדיור הציבורי. שמנו שם את אורנה ברביבאי,

כתבה דוח, כתבה מסקנות, המלצות, היום היא מצביעה על פינויים בניגוד

כי רוב האנשים שהצביעו לממשלה הזאת, גדי. אני מסיים, אני מסיים. צבועים. בסופו של תהליך אנחנו חיים באותה מדינה, והממשלה הזאת מגדילה את הפער בין העשירים לעניים. והיום והממשלה הזאת הקימה מדינה, מדינת תל אביב, בספר התקציב של מדינת ישראל. משפט סיום אדיר.

תודה רבה.

יוסף שיין. לא נמצא.

שלמה קרעי. אתה יכול להגיד עוד פעם קרן ברק? מה איתך, תגיד לי, אה? יש טלפון שמצלצל במליאה. צודק,

הוקמה היום מדינת תל אביב.

גדי, תירגע. גדי, היום היא קיבלה את הגושפנקה החוקית. היום אני מנסה ללמוד ממורי ורבי דודי אמסלם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הממשלה הזאת, שכורתת גט כריתות בתקציב הזה מהעם, ממשלה מנותקת ממש כמו חללית שהתנתקה מחללית האם שלה, כשהיא כנראה מבינה שהיא יותר לא תינק מהאם הזאת, כי לא תהיה לה יותר תועלת מהעם הזה אחרי שהיא גנבה את קולותיו. מנותקים מבעלי העסקים, לא רוצים להצהיר על סגר, אבל בפועל העסקים קורסים. אם אתם צודקים והכול טוב, תפצו לפי מחזורים, אם המחזור נפגע ב-40%, תפצו. מה הבעיה? בתי החולים מגיעים לאי-ספיקה, והעיקר שיש ג'ובים לחבר'ה, מנותקת מהאוכלוסייה הבוגרת, בחוק ההסדרים מסירת הודעות באופן דיגיטלי היא ברירת מחדל, גם כשמדובר בהודעות פוגעניות שיכולות להביא לפגיעה מרשות המיסים, מהוצאה לפועל, מנותקת מנשים מבוגרות, בפרט מנשים בפריפריה ומעובדות כפיים, מנותקת מהאנשים העובדים, הופכת את הפונקציה הזאת, שהיא פונקציה הפוכה, עם מחיר מקסימלי של חניה, היא הופכת את זה לגמרי: המחיר המקסימלי הופך להיות מעכשיו מחיר מינימלי, והחניה תעלה הרבה יותר לאנשים העובדים, מנותקת משומרי המסורת, מנסה להכניס רפורמה פוגענית בכשרות במחטף, והייעוץ המשפטי כותב: אנחנו לא מבינים למה בכלל זה נכנס לחוק ההסדרים, מה הקשר של הרפורמה בכשרות לתקציב, מנותקת מהפריפריה, גדי, אתה יודע מי לא משלם את המס הזה? תושבי תל אביב. תושבי הטבעת הפנימית יכולים להמשיך לגדוש, מדינת תל אביב.

מדינת תל אביב יכולים להמשיך לגדוש את תל אביב עם הרכבים, שום מס אין על זה. לא צריכים לנסוע בתחבורה ציבורית. מס מחוצף על תושבי פריפריה שרוצים להגיע למרכז. המדינה משקיעה כל כך הרבה משאבים במרכז, ועכשיו היא רוצה לגבות עשרות שקלים מתושב פריפריה שרוצה להגיע למרכז.

אם כבר, אם כבר אתם רוצים לייצר איזשהו מס גודש כדי להוריד את הגודש, תייצרו אפליה מתקנת: במקום שתושב הטבעת הפנימית בתל אביב לא ישלם כלום, שתושב תל אביב ישלם אם הוא מסתובב עם הרכב שלו. שייסע בתחבורה הציבורית, יש לו. שתושבי הטבעות החיצוניות ישלמו כשהם עוברים לטבעת הפנימית, אבל שתושבי הפריפריה יהיו פטורים לגמרי. ככה גם הרווחתם צמצום וגם אפליה מתקנת. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. שמעתי קודם חברת כנסת חדשה ממפלגתו של שר האוצר, אני חושב שאתה ישבת כאן, שהמליצה לנו לבקש סליחה. אז אני באמת רוצה לבקש סליחה מאזרחי ישראל על כך שלא נאבקנו מספיק בחרב המונפת מעליהם. אני מבטיח שנעשה זאת ביתר שאת בשנה הקרובה, עד שנוכל לומר "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה". אני רוצה לאחל שנה טובה ומבורכת לכם, חברים, לעובדי הכנסת ולכל בית ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת קושניר, לא פה, אלי כהן, לא פה, עלי סלאלחה. אה, אופיר אקוניס. הוא חיכה בקוצר רוח. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הדברים שלי הם בעיקרם לפרוטוקול ולהיסטוריה, על שקרי ישראל ביתנו. שקריה של ישראל ביתנו: ראשית, אדוני, אין תקציב שלוש שנים,

חלק גדול מכלי התקשורת גם הם שותפים להפצת השקר, התקציב האחרון אושר במליאת הכנסת במרץ 2018, הוא היה דו-שנתי, הוא היה עד לסוף 2019, ואחר כך היו תקציבים המשכיים. לא היה מצב שהמדינה פעלה ללא תקציב מדינה. זה, בעניין המקצועי. ובעניין הפוליטי, אדוני היושב-ראש, בדקתי, כיוון שגם שר האוצר היה כאן, וגם השר חמד עמאר היה כאן, ועדיין ישנו כאן, וחברים אחרים מסיעת ישראל ביתנו: אנחנו באנו לשנות, אנחנו באנו לעשות, אצלנו עובדים. ובכן, אדוני, בדקתי. ישראל ביתנו הייתה שותפה בכירה בקואליציה בין 2009 ל-2013, בכנסת השמונה-עשרה, בכנסת התשע-עשרה שוב, הפעם נכנסה על גבה של תנועת הליכוד, של סיעת הליכוד, באותו דבר מוזר, חברת הכנסת ברק, שהיה קרוי הליכוד ביתנו. הליכוד הוא באמת ביתי, אבל ישראל ביתנו אינה ביתנו. על חשבוננו נכנסה סיעה שכמעט לא עברה את אחוז החסימה.

וגם על חשבונך באופן אישי. זה היה היום שהייתי צריכה להיבחר.

למעט שנה אחת, סיעת ישראל ביתנו הייתה שותפה בכירה מאוד, במאי 2016, זה הכול מן הזיכרון, השר עמאר, הכול ממנו, שר הביטחון אביגדור ליברמן מונה לתפקיד. אני כבר לא מדבר על האולטימטום המדיני-ביטחוני שכולנו עדיין מחכים לו, לאותן 48 שעות שבהם יחוסל איסמאעיל הנייה אם לא יוחזרו הגופות. אנחנו מחכים. היום 2 בספטמבר, השנה היא 2021. הרי זה בלתי נתפס. וכל הזמן הזה אוחזת ישראל ביתנו בגרונה של הקואליציה, בגרונן של הקואליציות, בתפקידים הבכירים ביותר: שר החוץ ושר הביטחון.

השר לביטחון הפנים, אפרופו מדברים על ביטחון הפנים ועל הנגב ועל המגזר הערבי, אדוני היושב-ראש, ישראל ביתנו דרשה אולטימטיבית את התיק לביטחון הפנים, את התיק לביטחון הפנים, כדי לטפל בפשיעה, לבוא ולומר לאזרחים: אם אין נאמנות, אין אזרחות, ועל אחרים שיעברו לשליטתה של המדינה הפלסטינית משטחי ואדי עארה, מן המשולש הקטן ומן המשולש הגדול, ועכשיו אדוני היושב-ראש, עם מי יושבת ישראל ביתנו? עם התנועה האסלאמית ועם רע"מ. ובכן, השקרים הללו חייבים להיות מופרכים. אנחנו נפריך אותם, ואנחנו נקיים פה את האמת, גם אם היא קשה לאנשי ישראל ביתנו. את השקרים שלהם הם יכולים להפיץ, אבל בסוף האמת מנצחת. תודה, שנה טובה וחג שמח. חבר כנסת עלי סלאלחה, חבר הכנסת יאיר גולן, חבר הכנסת איתן גינזבורג, יובל שטייניץ, אלון טל, מאי גולן. מיכאל מלכיאלי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, את תפילות ראש השנה אנחנו נתחיל, בעזרת השם, בפיוט "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה". בכל שנה אנחנו שואלים את עצמנו למה צריך לכוון איזו קללה הייתה השנה שצריכים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שתכלה שנה וקללותיה. אני את הבוקר התחלתי כשהגעתי לכאן בפקק גדול מאוד בכביש בגין. ואתה מזפזפ בין הערוצים, יש כמה ערוצי חדשות ואתה עובר מאחד לשני. הבוקר הייתה מקהלה של בכירים בקואליציה, וכולם באמירות מאוד מאוד ברורות: זה היום עשה ה'. יום חג, יום שמחה, אחרי כל כך הרבה שנים שאין תקציב. הם בירכו את ה' על העניין? לא, הם בירכו את הקבוצה פה, שאחרי כל כך הרבה שנים יש תקציב למדינת ישראל. באמת יום שמח, יום תקציב. מדינת ישראל מגישה תקציב, מגישה תכנון כלכלי למדינת ישראל. ואני על התקציב הזה אומר: תכלה שנה וקללותיה. תקציב שלא מביא אף בשורה לפריפריה, תקציב שלא מביא אף בשורה לבתי החולים. נצא החוצה, נראה את מנהלי בתי החולים של כמה מיליוני אזרחים שאומרים: אין לנו כסף לשלם לספקים. אמר השבוע בכנות מנהל אחד מבתי החולים הגדולים: יש ספקים שבגללי פשטו רגל, סגרו את העסק שלהם. לא שילמתי להם, אני עובד על שוטף 230, 260. מנהלי בתי החולים, במקום לנהל את בית החולים, נהפכו לשנוררים, למגייסי כספים. ברוב חוצפתו, אותו נוכל שאי-אפשר להאמין איך הוא כל פעם מידרדר למקום יותר נמוך, הבוקר בישיבת הסיעה אצלם אומר: החרדים איבדו את הגבינה במשרד הדתות, את הג'ובים של משרד הדתות. אילו מינויים אנחנו מינינו? על איזה מינויים הוא מדבר? איזו בושה. מאז שהם הגיעו, חוץ ממינויים, הממשלה הזאת, המנופחת, שגרירים בכל מקום, מינויים של מנכ"לים, סמנכ"לים, הכול במהירות, מהר, לחטוף, עוד מינוי, עוד גנבה, עוד ג'וב. הוא בא להטיף מוסר. המינוי הפוליטי היחיד שיש לשר הדתות מטעם ש"ס, ומינו אדם שהוא לא חרדי בכלל, דתי-לאומי, חבר שלו מרעננה, עו"ד פלוס, מוערך מאוד, איש מוכשר. הוא בא להטיף שאנחנו דואגים לג'ובים? מהיום שהם נכנסו למשרדים, קפצו ממקום למקום למנות, לפטר אנשים. אנחנו היום הצבענו נגד, נגד התקציב הרע הזה, נגד התקציב שמפלה את הפריפריה, נגד התקציב שמעמיק את הפערים הכלכליים במדינת ישראל. בעזרת השם, נתפלל "תחל שנה וברכותיה", שהממשלה הרעה, האכזרית והקשה הזאת, האטומה כל כך לאותם אנשים חלשים, לזקנים, לילדים, לפריפריה, למנהלי בתי החולים, תאבד מהעולם הזה, תתפזר, תעוף לאופוזיציה. בעזרת ה' תקום כאן ממשלה עם חמלה, שתדאג לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז ולא להרחיב אותם.

תודה רבה.

מווג'וד יעני נמצא. תעאל להון.

תעאל להון זה בדרך כלל במחסומים. ג'יב אל-הוויה זה במחסומים. הצעד הבא הוא ג'יב אל-הוויה, קודם תעאל להון. תפדל להון, פה זה לא מחסום. שוכרן, יא חביבי. כנסת נכבדה, אני מצטרף לכל מה שנאמר פה על התקציב, ואני פשוט לא יכול שלא להשתומם איך הממשלה הזאת מתנהגת. יש פה חוק הסדרים, אני לא הרבה שנים בכנסת, אני מ-2015. נמצא פה אולי מי שיותר ותיק ממני בכנסת, השר מ-2009. נחמן שי. אני לא זוכר כזה חוק הסדרים. אני לא זוכר אירוע כזה של כנסת מרוקנת מהשפעה. אני אומר את זה לציבור אזרחי ישראל מכל הקשת,

כל המגזרים, כל המקומות, פריפריה: מתעללים בכם, לא סופרים אתכם ועושים פה מה שרוצים. הכנסת, שהייתה פעם בלם לממשלה, היום לא עושה את זה יותר. למה היא לא עושה את זה? אני אומר לך, השר נחמן שי, בוא נעשה חשבון. איך אתה בחשבון? לא הצטיינתי.

בוא נגיד שיש לנו 60 חברי כנסת בקואליציה פלוס מינוס, אני מקווה שיהיה מינוס אבל בוא נגיד פלוס מינוס, מתוכם כ-30 חברי ממשלה. 30 חלקי 60, כמה זה יוצא בערך? 28 שרים ועוד סגנים, 30 מ-60, כמה זה? זה חצי, נכון? אני צודק? אנחנו נכשלנו. חצי. עכשיו, נורבגים, אתה יודע כמה יש פה בכנסת? 20. יש פה מעל 20, אבל בוא נגיד 20, אני לארג', ככה. 20 חלקי 60 כמה זה?

אז יש לנו חצי פלוס שליש, צריך לעשות מכנה משותף שישיות, אנחנו בחמש שישיות, אז שישית, 10 ח"כים, מפצלים ועדות כדי שיהיו יותר יושבי-ראש. לא שמת לי זמן, יקירי. היינו בספירה הזאת, אצלכם בדיוק. היו יותר. בוא נמשיך. אנחנו נכשלנו בהעברת תקציב.

נכון, היו יותר, היו הרבה יותר. חצי. נורבגים, אתה יודע כמה יש פה בכנסת, חבר הכנסת?

יש פה מעל 20, אבל בוא נגיד 20. מעל 20. מעל 20. בוא נגיד 20,

היא לוקחת את הכסף למקומות אחרים, למקומות רעים. אנחנו באופוזיציה נעשה הכול כדי שזה לא יקרה.

תודה רבה. רם שפע. מיקי מכלוף זוהר, הרי הוא ממ"ז,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום אנחנו דנים דיון חשוב ומשמעותי על תקציב המדינה. מדובר כמובן בתקציב שישמש את מדינת ישראל ואזרחי ישראל בשנים הקרובות, ואני חושב שמי שקרא את התקציב, ואני אחד מאלו שכן בחנו את הרפורמות ואת הסוגיות שנעשות שם, גילה שיש דברים שאני חושב שאנחנו כנבחרי ציבור לא יכולים לעבור עליהם לסדר-היום. אנחנו כולנו יודעים את עניין גיל הפרישה לנשים, שבסופו של דבר אם יעבור במתכונתו הנוכחית כפי שההסדר הזה רוצה להיות מוצע, אנחנו נראה נשים שהן יותר מוחלשות משלמות מחיר מאוד מאוד כבד, ולכן אני מקווה שמשרד האוצר יעשה את השינויים המתבקשים כדי לפתור את סוגיית הנשים המוחלשות וכל מה שקשור לנשים שהן מעל גיל 62. אנחנו מדברים גם על הרפורמה בחקלאות, שגם שם צריך לעשות מעשה ולטפל בסוגיה, משום שאנחנו יודעים שחקלאים רבים יכולים לקרוס כתוצאה מהרפורמה הזאת, ויש צורך לעשות תיקון משמעותי גם בנושא הזה. ולי חסר בתקציב הזה העלאת שכר החיילים. הרי אנחנו יודעים שמנסור עבאס, חברנו לכנסת וראש רע"מ, לא צמצם עלויות ודרש דרישות משמעותית. למיטב ידיעתי, אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם אני גם צודק, אבל גם הרשימה המשותפת דרשה לא מעט דרישות בתקציב וקיבלה. אבל חיילינו, אלו שמגינים על אזרחי ישראל, לא קיבלו אגורה שחוקה, ולכן אני חושב שיש חובה

שלנו כמדינה, ולו בשביל להראות שאכפת לנו מהחיילים שלנו, שמגינים עלינו, להוסיף בתקציב הנוכחי סכום ראוי להעלאה לשכר חיילי חובה, ואני מקווה שהדבר הזה גם יקרה. לסיכום דבריי אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, ולכם חברי הכנסת: אנחנו לא נכנענו. אנחנו נפעל להפיל את הממשלה הזו, ובעזרת השם הממשלה הזאת תיפול מהר ממה שאנשים חושבים, משום שהשעטנז הזה, זו לא ממשלה שבסופו של יום אפשר לבוא לציבור ולומר: יש פה בשורה, לא בצד הכלכלי היום, לא בצד הביטחוני, שאנחנו יודעים שיש רפיון ביטחוני שאי-אפשר להתעלם ממנו, בטח בכל מה שקשור לסוגיה האיראנית ולגבול רצועת עזה, שאנחנו רואים מה קרה, לצערנו הרב, וגם לא בתחום הקורונה, 11,000 נדבקים ביום זו בשורה רעה לאזרחי ישראל, כי מי שמנהל את המדינה מנהל אותה באופן כושל לחלוטין. אני חושב שכל מי שרואה לנגד עיניו את הניהול הזה מבין שהממשלה הזו צריכה ליפול, וכמה שיותר מהר. כך אנחנו נעשה, כך אנחנו נפעל, ובעזרת השם גם נצליח. שנה טובה לכל אזרחי ישראל.

תודה רבה. פטין מולא. אדוני יושב-ראש הישיבה, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, למרות שהמילה "דרוזים" בכלל לא נמצאת בתקציב המדינה, הקואליציה מתהדרת בתקציב שאישרה לעדה הדרוזית והצ'רקסית בסך 3 מיליארד שקל עד שנת 2023. התקציב לא הגיע דרך חברי הכנסת הדרוזים או שאריות שהגיעו מתוך מיליארדים שקיבל מנסור עבאס. האם 3 מיליארד שקל הם תקציב תוספתי או משרדי?

זו עבודה בעיניים על הדרוזים והצ'רקסים. למה 3 מיליארד ולא 6 מיליארד? ואם זה תוספתי, אני מציע לכם, כבוד השר חמד עמאר, הכנסת והעדה הדרוזית רוצים לדעת איזו בשורה אתם מביאים להם. על הנייר אפשר לחשוב שהתקציב לחברה הדרוזית והצ'רקסית הגיע ונוצל במלואו, אבל יש בעיה עיקרית במדינה, ולא תיקנו אותה, ושום שקל לא ינוצל: בעיית החסמים וההגבלות בבנייה בעדה הדרוזית והצ'רקסית, החסמים וההגבלות שלא מאפשרים לרשויות הדרוזיות להתפתח ולנצל אותו תקציב שהתלהבתם לספק להם. בזמן כהונתי במשרד ראש הממשלה, כבוד היושב-ראש, הגשנו תוכנית ייחודית להסרת חסמים והגבלות במגזר הדרוזי, הצ'רקסי והחברה הערבית בכלל, תוכנית שהוכנה בשיתוף פעולה עם ראשי רשויות דרוזיות, צ'רקסיות וערביות, נוסף לתמיכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד ארז קמיניץ. התוכנית שהכנתי מכילה הסרת חסמים והגבלות, הרחבת תוכניות מתאר ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, הקצאות שטחי מדינה השייכים למינהל מקרקעי ישראל למוסדות ציבור ועוד בעיות רבות. ללא המלצות הוועדה להסרת החסמים, לא יהיה לנו איך ואיפה לבנות בתי מגורים, לא יהיו לנו שכונות לחיילים משוחררים ולא יהיו לנו מבני ציבור וחינוך. התקציב יעלה אבק במשרדי הממשלה ללא שימוש עד שבסוף יוחזר לאוצר. אני פונה וקורא לחבריי חברי הכנסת מהמגזר בקואליציה: זו השעה. תעשו צעד אמיץ ותציבו אולטימטום לממשלה ולאוצר ליישם את התוכנית שהכנו אני וחבריי. כמו שחלק מחבריכם בקואליציה נלחמו למען הפריפריה, העסקים והחקלאות, כך אתם חייבים להילחם נגד החסמים בעדה הדרוזית, בעיות שאתם מכירים מקרוב ונוגעות לכל המועצות והאזרחים הדרוזים, הצ'רקסים, הבדואים והערבים במדינת ישראל, חסמים שעומדים כמו עצם בגרון של ראשי המועצות שלנו ומפריעים להם לצמוח.

בלי האצבעות שלכם אין תקציב. אני חוזר: תזכרו, בלי האצבעות שלכם אין תקציב. אני פונה אליך, אדוני השר חמד עמאר, ואל שרת הפנים, הממונה על המינהל והתכנון, בשאלה: מאז שהוקמה הממשלה החדשה הוטלו אלפי קנסות וצווים מינהליים ביישובים, 300,000 ליחידת דיור אחת, על בנייה ללא היתרים בשטחים פרטיים.

אדוני השר במשרד האוצר והממשלה, יחד עם שר האוצר אביגדור ליברמן, שממונים על היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה: מה אתם עושים ומתכננים לעשות עם צווי ההריסה בכפרים הדרוזיים? אני קורא לכם מכאן, מכנסת ישראל, להקפיא את כל ההליכים עד גמר התכנון ביישובים. זה מה שמצפים מכם לעשות.

שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה.

אלון טל, ואחריו,

השר המקשר. אדוני היושב-ראש, עוד מעט אנחנו חוגגים את ראש השנה, שלפי המורשת שלנו מציין את בריאת העולם. למעשה אנחנו חוגגים יום הולדת לכדור הארץ, אך למרבה הצער זה לא יהיה יום חג שמח מדי לכדור הארץ. הרי במשך עשרות שנים יש הזנחה ויש חמדנות ויש מפגעים, וכדור הארץ מוצא את עצמו במשבר אקלים שישנה את החיים כאן ללא הכר. מאז שהמשבר הזה התגלה, מדינת ישראל גילתה אטימות מסוימת, התעלמות. גם כשהיא לכאורה התגייסה למאמץ משותף של העולם, המאמצים שלה הסתיימו בעיקר במס שפתיים, בהכרזות ריקות ובחוסר ביצוע. לכן אני מביא לחוק התקציב שאנחנו הולכים לאשר הערב את ההצעה, יש כאן בשורה חדשה: לראשונה הייתה החלטת ממשלה לתמחר חלק מהנזקים הסביבתיים שאנחנו עושים באמצעות מס פחמן. המשרד להגנת הסביבה זוכה לתקציב של 600 מיליון ש"ח כדי להתחיל להתמודד עם המשבר, אני מדבר על אדפטציה ומיטיגציה. 2.5 מיליארד שקלים במשרד האנרגיה יתוקצבו לאנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית ועוד צעדים שאנחנו צריכים כדי להעביר את משק האנרגיה שלנו למשק אנרגיה מקיים. אנחנו נשקיע לכאורה בשנים הקרובות לטובת עצמנו, ובעצם המרוויחים אמורים להיות הדורות הבאים, שיהיה להם אולי סיכוי לחיות עם אקלים סביר. על כן אני מאחל לכל חברי הבית וחברות הבית שנה טובה עם חקיקה סביבתית שאפתנית, והלוואי שגם אקלים יציב. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת בנימין נתניהו, לא כאן. השר המקשר

אני לא השר המקשר. השר במשרד האוצר, שיענה בשם הממשלה. הממונה על הריסות בתים לאוכלוסיות, מה, פטין? מה אתה רוצה להגיד?

חבר הכנסת משה ארבל, חבר הכנסת משה ארבל, לפני שאני אתחיל איתך, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתה אמרת משפט, ומשפט שהיית צריך לבדוק את עצמך. אנחנו מנסים לתקן מה שעשתה הממשלה הנוכחית, כל צווי ההריסה וכל הדברים, כל הדברים שהיא הובילה. ולכן, אנחנו מנסים לעשות את זה. אבל אתה ראש הממשלה. אנחנו חודשיים וחצי נמצאים, חודשיים וחצי, ואני מבטיח לך שאנחנו נעשה דברים שב-12 שנים וחצי לא עשיתם, ואנחנו נעשה את זה במשרד האוצר. אני גם רוצה, פטין, ההצבעה תחכה, פטין, אני רוצה לתת לך דבר. אתה הרי דיברת,

לפני שאני אתחיל לדבר על כל מיני דברים אחרים, עלית לכאן, דיברת. אני רוצה לבשר לך שאתה, אני רוצה לבשר לך עכשיו שברגע הזה, ברגע הזה, עכשיו, עכשיו, שר האוצר אביגדור ליברמן חתם על צו של 90% בקרקע לחיילים דרוזים משוחררים, בקרקע. 90%. הוא עכשיו חתם על הצו שמאריך את ה-90% לשלוש שנים, מאריך את זה לשלוש שנים. אז לפחות עכשיו, עכשיו הוא עשה את זה. אז פטין, אתה דיברת ועכשיו הוא מבצע. ועוד דבר אחד אני רוצה לומר, גם לחבריי בליכוד. אדוני, חברי, אנחנו חברים. אני רוצה להגיד לך משהו. אבל לא עשיתם את זה, דרך אגב, דרך אגב, דרך אגב, אני רוצה לעדכן אותך: ה-90% זה הישג שלי,

אני השגתי את זה, לא,

90% בנייה, והיה שר האוצר אז לפיד, אז בוא לא ניקח קרדיט של מישהו אחר. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. אתה יודע,

חברתי מאי גולן, הפחדת אותי פעם, אל תבואי להפחיד אותי עוד פעם. אל תדברי איתי ככה עם האצבע. למה, גם אני. את חברת כנסת מעולה, לא כמו אלה הצעקנים. בואי תשבי ותשמעי. חברת הכנסת מאי גולן,

חברת הכנסת מאי גולן היא יסודית, היא לומדת את הדברים. היא לא צועקת, היא שומעת, היא מקשיבה.

אז תלמדו ממנה. אני דורשת, תלמדו ממנה. חמד, אני דורשת, תלמדו ממנה להקשיב. ואת כל זה אמרת על מאי גולן? כן, שילמדו ממנה להקשיב. לא, רגע, אבל אני מקווה שאת זה ערוץ הכנסת ישדרו. תלמדו ממנה. אני רוצה להגיד לכם עכשיו משהו, משהו שירגיע אתכם.

אני שמעתי את ראש הממשלה לשעבר, חבר הכנסת וראש האופוזיציה ביבי נתניהו. והוא אמר: מחמוד עבאס ומנסור עבאס. מחמוד עבאס, מנסור עבאס. הלכתי, בדקתי. מה התברר לי? שראש הממשלה אישר הלוואה לרשות הפלסטינית בגובה של 800 מיליון שקל. אישר להם הלוואה בגובה 800 מיליון שקל. ומי לא הסכים לקבל את הכסף ממנו? הרשות הפלסטינית, כי אז התחיל העניין של חוק הקיזוז, אז הוא לא הסכים לקבל את 800 מיליון השקלים. ואני אומר לך, מי שמדבר, שיבדוק קצת את עצמו. הוא אישר בעצמו 800 מיליון שקל. למה הוא בכלל מעלה את הנושא? הרי הוא בעצמו אישר 800 מיליון שקל, ומי שלא הסכים לקבל זה הרשות הפלסטינית. היא אמרה לו: ממך אנחנו לא רוצים לקבל את הכסף הזה. אבל הוא אישר 800 מיליון שקל כשכחלון היה שר האוצר. זה דבר רק לידיעה כללית לחברי הכנסת מהליכוד, שתדעו דברים.

אולי אתם לא ידעתם, אבל אני בטוח שהשרים ידעו. אני בטוח שהשרים ידעו, וגם שר האוצר ידע, כי ישב איתו. אני רוצה לענות. אתה לא היית שר האוצר. כחלון.

באו אליך אחרי זה, ואתה יכול,

מאי מדברת,

מאי, אמרתי לך. מאי, תשבי, תשבי, מאי. את יותר רגועה כשאת יושבת. אני אקשיב לך בקשב רב. יכול להיות שאתה לא מעלה, אני אקשיב לך בקשב רב. שאתה לא מעלה את שכר החיילים כדי לא להסתכסך עם היושב-ראש, לא שמעתי. לא שמעתי. יכול להיות, תבקשי שקט מהחבר'ה שלך.

תבקשי שקט מהחבר'ה שלך.

למה הוא לא מעלה את שכר החיילים?

אתה לא מעלה את שכר החיילים כדי לא להסתכסך איתי. נכון?

ההבדל בינינו, ההבדל בינינו הוא שכל מה שאנחנו מבטיחים,

אני מבטיח לך ששכר החיילים יועלה, ואביגדור ליברמן הבטיח את זה, והוא יעשה את זה. זה ההבדל בין מילה שהיא מילה, והאחרים, האחרים מדברים ולא עושים. ואני אמרתי לכם עכשיו, אמרתי לכם, ושר האוצר לשעבר יודע את זה, כי כשבאו אליך ואמרו לך: ראש הממשלה וכחלון אישרו 800 מיליון שקל, אנחנו רוצים את הכסף הזה,

אישרו או לא אישרו?

לא אישר ראש הממשלה 800 מיליון שקל? אישר 800 מיליון שקל. יש לי את כל המסמכים, שהם לא הסכימו לקבל. הם לא הסכימו לקבל. לא הסכימו לקבל מכם את הכסף. אני מסתכל לך בעיניים, ואתה יודע שזה נכון, ואני לא אומר שום מילה לא נכונה כאן.

אני מסתמך על נתונים ואני מאמת את הדברים שלי. ואת העלית את הנושא של חיילים סדירים. אני אומר לך, חיילים סדירים יקבלו תוספת.

כי שר האוצר אביגדור ליברמן, מילה שלו זו מילה, והוא הבטיח.

ההבדל בינו ובין אחרים הוא שאחרים מבטיחים על הנייר, נכון, על נייר ריק, אחמד, הוא לא עונה לך.

ואנחנו מבטיחים על נייר מלא, כל מילה שאנחנו אומרים. הוא לא עונה על השאלה. חלאס, מאי. עם כל החברים, איך? איך? לא הבנתי.

אה, לדבר. אין בעיה.

לא ענית על השאלה שלי. מה עם צווי ההריסה

מה שאתם ניסיתם להרוס, מה שאתם ניסיתם להרוס, אנחנו נתקן. אנחנו נתקן. עכשיו, פטין, אמרתי לך. עכשיו אמרתי לך. השר עכשיו, אביגדור ליברמן, תגיד מילת תודה,

הוא אישר את ה-90% בקרקע לחיילים משוחררים לעוד שלוש שנים, אז תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה ותשב כשאתה מדבר. תשב, תשב. שב, שב, כן. אני רגוע, אתה רגוע. יפה מאוד. יפה. מאי, מאי, תשתיקו אותו. תשתיקו אותו. אני סומך עלייך. אני יודע שיש לך את המילה שלך בליכוד היום. את אחת מחברות הכנסת המובילות בליכוד. תשתיקו אותו. תשתיקו אותו.

אני אתקן את הנזק. אני אתקן את הנזק.

אתה צריך, תראה, אתה יכול לסמוך על מאי גולן. היא תשתיק את כולם, יש לה את זה. הוא נגדך. לא נכון, היא תשתיק את כולם. תשמעו, חברים, חמד, תשמעו, אני אתן לכם קצת על התקציב: תוספת מעל 1.8 מיליארד שקל לנכים, זה חברתי או לא חברתי? אתם תקבעו. אם זה לא חברתי, סימן שאתם לא חברתיים, אבל אם אתם חברתיים, זה חברתי. מיליארד שקל לנכי צה"ל, זה חברתי או לא חברתי? תאמינו לי, אני בעצמי נכה צה"ל, ואני יודע כמה זמן לא עדכנו להם כלום, לנכי צה"ל. לכן, זה חברתי או לא חברתי? מס גודש זה חברתי לפריפריה? למה אתה לא עונה? אחד, לפריפריה כתשלומים. 300 מיליון שקל לניצולי שואה, שמוסיפים להם עוד 2,500 שקל, זה חברתי או לא חברתי? זה חברתי או לא חברתי?

תקציב למגזר הדרוזי, 3 מיליארד שקל, זה חברתי או לא חברתי? 1.5 תוספתי ו-1.5 משרדי.

אתה לא נתת את זה. תשאל את שר האוצר לשעבר, הוא לידך, הוא יגיד לך כמה זה 1.5 מיליארד שקל תוספתי. תסביר לו, תסביר לו מה זה תוספתי 1.5 מיליארד, כמה כסף זה. 100 מיליון שקל לממדים ללימודים, לחיילים בודדים, לחיילים קרביים, זה חברתי, מאי, או לא?

זה חברתי לאפשר לאותם לוחמים, לאותם חיילים בודדים ללמוד ולסיים את התואר? זה חברתי או לא חברתי?

הינה, מאי גולן איתי. אני אגיד לך, השאלה, גם מאי גולן איתי. ואבו מאזן זה חברתי, אתה גם איתי, לא? למנסור עבאס 53 מיליארד, זה חברתי?

שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן אישר את מיגון הצפון, השאלה היא אם הוא מאשר את זה.

מה עשיתם אתם? שנתיים וחצי הקפאתם את זה. זה חברתי? זה חברתי או לא חברתי? 53 מיליארד שקל זה החברתי. אני אתן לשר האוצר. הוא רוצה להעביר לכם כמה מסרים. איווט.

זה לא במפלגה, זה לא בתקנון של הכנסת. תודה רבה לשר חמד עמאר. שר האוצר ביקש לעלות ולסכם. קודם כול, הוא לא יכול. מותר לשר האוצר לבקש לעלות ולענות.

כשאנחנו היינו שרים, לא נתנו לנו לעלות.

הוא שמע, הוא שמע אתכם במסכים.

אני מציע,

שתתעניין שם בתקנון עבודת הכנסת. שר האוצר בתקציב יכול בכל רגע לעלות ולדבר, אז לפחות בפרטים הקטנים כדאי שתדייקו.

היום אתם כל הערב צורחים ומשקרים. כל הערב אתם צורחים ומשקרים. במיוחד שר אוצר כמוך, שפוגע בכל השכבות החלשות,

יואב קיש פתאום התחיל לדבר על חיילי הסדיר, על העלאת שכר. רשע. רשע. יואב קיש ב-2015 נבחר לכנסת.

פעם אחת הוא לא דיבר מ-2015 עד 2021 על העלאת שכר לחיילי הסדיר. בגלל שהוא סמך על, רשע.

זה לא בסדר.

תוכנית, ממדים ללימודים, ב-2018 אביגדור ליברמן שר הביטחון מאשר את תוכנית ממדים ללימודים. אני לא רוצה לרדת. אני לא רוצה לרדת.

אני לא מסכים.

סליחה, מי הזמין את מנסור עבאס ארבע פעמים הביתה לבלפור? אתה, אמרת שבנט יצא.

סליחה. מי שהזמין אותו הביתה זה נתניהו. אתה אמרת שבנט יצא. אתה נתת למנסור עבאס 53 מיליארד שקל. מי הבטיח למנסור עבאס? אתה

לא תזכה. חבר הכנסת גפני, תודה.

חבר הכנסת גפני, תודה. חברת הכנסת, חברת הכנסת גולן, שבי. חברת הכנסת גולן, שבי, בבקשה. צוחק מי שצוחק אחרון.

חברת הכנסת גולן, שבי. חבר הכנסת קיש, קיבלת אישור מקודמי להודעה אישית. אחרי ההצבעה.

בושה. בושה.

תודה רבה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. הממשלה ביקשה הצבעה שמית. בבקשה לשבת וקצת לשמור על השקט, כדי שמזכירת הכנסת תישמע כשהיא מכריזה על שמות חברי הכנסת. בקואליציה, בבקשה לשבת. בבקשה לשבת, קואליציה. תודה רבה. כל אחד שיתפוס את מקומו. מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת,

יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט,

גמליאל, נגד מאזן גנאים, בעד בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן,

גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' נגד חבר הכנסת אופיר. חבר הכנסת אופיר. חבר הכנסת אופיר. חבר הכנסת אופיר, קריאה ראשונה. חבר הכנסת אופיר, קריאה שנייה. חבר הכנסת אופיר, החוצה, בבקשה. חבר הכנסת אופיר, החוצה, בבקשה.

נציג הפריפריה? תתביישו לכם. (קוראת בשם חבר הכנסת) אוסאמה סעדי, נגד פעם ראשונה. (קוראת בשם חבר הכנסת) מנסור עבאס, בעד מחלקים את ירושלים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אלכס קושניר,

יואב קיש, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו נוכח

קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע,

נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, נגד בבקשה, מזכירת הכנסת, לקרוא פעם השנייה את שמות חברי הכנסת שלא ענו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד ביטן, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יובל שטייניץ, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח רם שפע, בעד

יש מי מחברי הכנסת שנמצא במליאה ומזכירת הכנסת לא קראה בשמו או לא הצביע? בבקשה לסכם.

ההודעות? אנחנו רוצים לשמוע מה ההודעות. מה ההודעות של החליפי? מה אמרת לו? מה ההנחיות שקיבלת? בתי החולים הציבוריים. בתי החולים הציבוריים. איזה, איזה רוע. מה את מדברת על בתי החולים? מתי בניתם בית חולים? כמה אפשר לשמוע בית חולים?

לא, לא, לא, אל תשלמו לבתי החולים. תפקירו שלושה מיליון איש. אני מבאר שבע, את הנסיעה לכאן. את לא, את לא מבינה בכלל. לשמוע אותך, אם את מדברת ככה, איזו בורות,

אני האזרחית שישבה וחיכתה לתורים בסורוקה 20 שנה. שבי, שבי. אל תגידי לי לשבת.

אתה חייב לתת לו לדבר. אתה חייב לתת לו, את עמדת בתור בבאר שבע, בסורוקה. את, כן. אתה לא נותן לו זכות תגובה, ולחברים שלך אתה נותן בכל דקה. הוא אמר פה "קיש החנטריש". על זה אתה לא

איתמר בן גביר, אינו נוכח רק שנייה. אני מבקש, ספסלי הקואליציה, החלק האחורי של המזכירות, אני אבקש להוציא אתכן החוצה. אתן מפריעות ומפריעים מאוד. בבקשה לשמור על השקט. בבקשה להמשיך. (קוראת בשמות חברי הכנסת) גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח יש מי מחברי הכנסת שנמצא באולם לא הצביע והמזכירה לא קראה בשמו?

בבקשה לסכם.

תודה רבה. להלן התוצאות: 53 נגד, 59 בעד. לפיכך אני קובע כי הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022,

לא. אני מבקש בלי מחיאות כפיים, בבקשה, הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2022, התשפ"א, עברה, ותועבר לוועדת הכספים. הכנסת.

לוועדת הכנסת? היא תועבר לוועדת הכנסת. הודעה אישית לחבר הכנסת קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שנייה, בבקשה.

אני מבקש מחברי הכנסת, מי שעומד, לשבת. עומד כאן חבר הכנסת קיש,

אני מעדיף כשהם פה, לפני שהם ילכו.

ההודעה שלי היא למי שמתחבק שם, שר האוצר איווט ליברמן. שר האוצר ליברמן, אתה היית פה על הפודיום, והאמת היא שהזכרת לי נשכחות. התנהגת כמו הילדים הקטנים שהיו כשהייתי בגן, אולי בכיתה א'; זה בערך השלב ששמעתי אותם מדברים ככה. אז שר האוצר איווט ליברמן, היית מגוחך.

שקראת להשמיד את הנייה בתוך 48 שעות אם תהיה שר ביטחון, לאיפה זה נעלם? אתה, שאמרת: אין נאמנות, אין אזרחות, יושב בממשלה אנטי-ציונית, מעביר תקציב שפוגע בחלשים. חבר הכנסת קריב, תודה. איווט ליברמן, אתה מופע של גיחוך. ראינו מה עשית פה. אתה דורס את כל הקואליציה הזו, כי כולכם תלויים אחד בשני. אתם יודעים היטב שאם לא תהיו תלויים אחד בשני, אתם תהיו תלויים אחד ליד השני, פוליטית, כמובן. ועכשיו לנושא המשמעותי: השר ליברמן, השר חמד עמאר, הבטחתם להעלות את שכר חיילי הסדיר. אני רוצה לראות אתכם עומדים במילה הזו.

למה זה לא בתקציב עכשיו? למה זה לא בתקציב עכשיו? מה החוכמה של איווט ליברמן לעלות לפה, לשקר בפה ובמצח נחושה לכל עם ישראל? הוא גם הבטיח שהוא מחסל את הנייה. מה קרה עם זה? הוא גם הבטיח שבלי נאמנות אין אזרחות. מה קרה עם זה? לא מאמין למילה של השקרן איווט ליברמן.

ואם הוא יעלה את שכר החיילים, אני אגיד לו,

מי העלה את שכר חיילי החובה בפעם האחרונה אני הייתי חבר כנסת בממשלה הזאת, בממשלת כחלון-נתניהו, ב-50%. אמרנו ועשינו ואתם אומרים ומשקרים, אז אל תגיד לי שיש לך מילה. השר שלך, שר האוצר, הזכיר לי ילדים בגן שנהנו לשחק עם שם המשפחה "קיש". אני מאוד גאה בשם המשפחה שלי. זכויות גדולות יש לי לשם הזה. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה היהודי עם הדרגה הכי גבוהה בצבא הבריטי. ואני אומר לך, זכותו שמורה לכל עם ישראל, המעשים שלו והלוחמה שלו. הוא נהרג במלחמת העולם השנייה כשהוא הגן עלינו מפלישת הנאצים באפריקה. אז עם כל הכבוד לאיווט ליברמן, האמת, זה די מגוחך לעלות לפה ולדבר כמו ילד קטן בגן. אני אומר לך, 40, 50 שנה לא שמעתי שטויות כאלה. לבוא ולשקר ולומר שהוא יותר ממני פה בכנסת? הרי מתוך 15 השנים האחרונות הוא היה 13 שנים בממשלה והיה שותף לכל מה שקרה פה, לטוב ולרע, אז עכשיו הוא מצייר לנו ציורים ומשקר?

הוא שקרן, הוא עלוב, והתקציב הזה נראה בדיוק כמוהו. אני אומר לך דבר אחרון, השר חמד עמאר: אתם הבטחתם פה להעלות את שכר חיילי הסדיר. אנחנו לא נוותר לכם. את הדברים האלה, ובתקציב הזה אתה לא עושה את זה. אין לך תקציב אחר, ואין לכם בושה שאתם משקרים לחיילי הסדיר. עשיתם את זה והבטחתם להם את זה לפני הבחירות, הבטחתם להם את זה אחרי הבחירות,

עכשיו הוא גם מבטיח עוד פעם, אבל אין לכם מילה. אתם סמרטוטים, שקרנים, בלי מילה. הדבר היחיד שאתם עושים זה להמציא קללות וביטויים שאני אומר לך, שמעתי לפני 45 שנה, בכיתה א'. זה כל הסיפור של איווט ליברמן.

תודה רבה לחבר הכנסת קיש. אם כך אנחנו, אני מבקש, אני לא יכול לנהל ככה את המליאה. בבקשה. סדרנים, אני מבקש להוציא את כל מי שמיותר שם. חברי הכנסת רוצים לשבת, אני לא יכול לנהל כך. בבקשה להוציא את כולם החוצה. זה בלתי אפשרי. תודה רבה. אם כך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. סעיף 7 בסדר-היום הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אמרתי שכל מילה וכל ההבטחות שלנו כישראל ביתנו, נעמוד בהן. אמרנו שנרים את השכר של החיילים הסדירים, נעשה את זה, נעשה את זה, כי מילה אצלנו זו מילה. הוכחנו את זה ואנחנו נמשיך עם התפיסה שלנו. מה שאומרים משם, אומרים מכאן, ומה שרואים משם, רואים עוד יותר טוב מכאן. זה ההבדל בינינו לבין כולם. זאת ישראל ביתנו. אני חושב שאני מציג את אחד החוקים הטובים ביותר,

הרכבת התחתית בגוש דן, הוא מבין הצעדים הכי משמעותיים שממשלה בישראל יכולה לקדם.

הישראלי מצפה עשרות שנים להקמתה של רכבת תחתית, והגיע הרגע לעשות זאת, ואנחנו נעשה את זה.

אשר בחלקו מובא במסגרת חוק ההסדרים וחלקו בחקיקה נפרדת, נועד לתת אישור עקרוני ומסגרת חוקית לקידום פרויקט המטרו, פרויקט שיאפשר את האצת הפיתוח הכלכלי האורבני בגוש דן, באמצעות רכבת תחתית לתושבי האזור. החוק יאפשר לתעדף את הפרויקט, להסיר חסמי תכנון ורישוי, להסדיר תהליכי תיאום תשתיות עם חברות תשתיות ורשויות מקומיות, לקבוע מנגנון ליישוב סכסוכים בין גופי התשתיות ולהסיר חסמים רגולטוריים בתחומי העתיקות, רישוי העסקים ועוד. החוק כולל הגדלת חבילת התקציב והמימון הנדרשות למטרו, לרבות החלטות מינהליות והסדרי חקיקה בנדל"ן ובמיסים הנדרשים למימון הפרויקט. לחוק זה חשיבות מכרעת בקידום המשק בישראל. רכבת תחתית בגוש דן היא הכרח בעבור האזור כולו, אזור גוש דן ומרכז הארץ. בכל יום שהפרויקט הזה מתעכב, זה פוגע בצמיחה של הכלכלה הישראלית. כדי שהמשק הישראלי יוכל להמשיך לצמוח ולהתפתח גם בעוד 20, 30 ו-40 שנה, חשוב שנניח את היסודות כעת ונייצר את התשתיות הנדרשות לכך. תודה רבה. תודה רבה לשר חמד עמאר. רשימת הדוברים: ינון אזולאי, אינו נוכח, חברת הכנסת וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבוטבול, אינו נוכח, חברת הכנסת ביטון,

חבר הכנסת מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברצוני לדבר על עוד שר שמוכיח שהממשלה מנותקת מהמציאות עד כדי גיחוך וסכנה, והפעם על שר החוץ לפיד. לאחר מותו של חבר הכנסת אלחרומי, שר החוץ של מדינת ישראל, חבר הכנסת לפיד, ספד למי שהיה לדבריו, אני מצטט: שותף לדרך ואחד האנשים שבזכותם הוקמה הממשלה. אוהב אדם. עד כאן סוף ציטוט. דובר הפת"ח אמר על השותף לדרך של לפיד, ואני מצטט: איבדנו חבר נאמן ואמיתי. השותפות ההדוקה הזאת עם מי שארגון טרור רואה בו חבר נאמן אומרת דורשני, במיוחד כשמדובר בשר לפיד, שלפני חמש שנים אמר על ח"כים ערבים שנפגשו עם משפחות מחבלים, אני מצטט: "זוהי חציית קו אדום. עצם הפגישה עם משפחות המחבלים היא קריאה לעידוד טרור ורצח, זה משפחות של טרוריסטים, שנהרגו בזמן שהם מנסים לרצוח חפים מפשע, וטוב שהם נהרגו, לא ייתכן שאנשים שנבחרו במדינה דמוקרטית ילכו לעשות כבוד לטרוריסטים". עד כאן, סוף ציטוט של השר לפיד.

לעומת זאת, הוא בחר להגיע לסוכת האבלים בשגב שלום, ושם הצליח להתעלות,בלשון סגי נהור, כמובן, אפילו על עצמו. לדבריו, חבר הכנסת אלחרומי, אני מצטט: "נפל בקרב. הוא נלחם על האנשים שלו, על המשפחה שלו, על השבט שלו, על הדברים שהוא מאמין בהם", סוף ציטוט. על איזה קרב דיבר חבר הכנסת לפיד, קרב ההזדהות עם הפורעים ורוצחי היהודים מעכו ודברי הלל למחבלי החמאס? קרב על תמיכה במחבלים הכלואים בישראל ובראאד סלאח? האם חבר הכנסת לפיד, השר לפיד, התכוון לקרב שניהל אלחרומי על מתן פרס לעבריינות הבנייה באוכלוסייה הבדואית בנגב על ידי עצירת ביצוע אכיפת החוק? אולי כוונתו הייתה לקרב שניהל אלחרומי בהצלחה להכשיר את הפלישה הבלתי-חוקית של משפחתו לאדמות בשגב שלום? ללא קשר לכוונתו, חבר הכנסת והשר לפיד ממשיך בהתבטאויותיו ההזויות, להביך את עצמו ואת מדינת ישראל, שלבושתנו, הוא משמש כשר החוץ שלה. אני שב וממליץ לו, והפעם בפעם השלישית: אנא, תתמקד אך ורק בנושאים שבהם אתה מבין. תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת גפני,

חבר הכנסת סופר,

חבר הכנסת פינדרוס,

חבר הכנסת בן צור,

חבר הכנסת ליצמן,

חבר הכנסת כץ,

חבר הכנסת סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח. חבר הכנסת בוסו, בבקשה.

בשנת תשפ"א אבחר לסיים במשהו חיובי. אם מישהו שכח, אני לפחות לא שכחתי, ועוד כמה חברים:

ברחבת בית החולים תל השומר שיבא, יתקיימו סליחות לרפואתו של איציק סעידיאן, שכזכור, לא הצית את עצמו אלא הצית את המחאה האמיתית של הנכים ושל אלה שעברו טראומה בצה"ל,

ועדיין נמצא במצב לא טוב. אני אהיה שם ועוד חברים מחבריי חברי הכנסת יהיו. אני קורא גם לחברי הכנסת וגם לצופים שנמצאים, גם כסולידריות וגם כתפילה אמיתית, לבוא ולהשתתף. יהיו חזנים, הרב בצרי ועוד רבנים יהיו שם במקום. אין לנו ספק שעם ישראל יסיים שנה כזאת, שהייתה מפולגת ומשוסעת, אם נסיים אותה בדברים חיוביים, לבטח יביא עלינו שנה טובה ומבורכת.

תודה רבה, חבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת כץ,

חבר הכנסת אדלשטיין,

חבר הכנסת דרעי,

חבר הכנסת כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת טאהא,

חבר הכנסת מרגי,

חבר הכנסת רוטמן, אינו נוכח. חבר הכנסת רוטמן? לא.

חבר הכנסת סמוטריץ'; חברת הכנסת אלינה יאלוב, אינה נוכחת,

אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר, אינו נוכח, שרון רופא אופיר,

חברת הכנסת, אינה נוכחת, חבר הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבו שחאדה,

חבר הכנסת מוסי רז,

חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת, חבר הכנסת ארבל,

חבר הכנסת אוחנה,

חברת הכנסת בזק, אינה נוכחת, חבר הכנסת סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, מוותרת. חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת זועבי, אינה נוכחת, חברת הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת יריב לוין, אינו נוכח, חבר הכנסת אשר, חבר הכנסת אשר, מוותר,

הכנסת לסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אמסלם, אינו נוכח, חברת הכנסת לוי אבוקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת יברקן, אינו נוכח. חברת הכנסת יוסי שיין?

אינו נוכח. השר במשרד האוצר, אתה רוצה לסכם, בבקשה? בבקשה, השר. חבריי חברי הכנסת, נא לתפוס את המקומות. הצעת חוק רכבת תחתית מטרו (תיקון), התשפ"א 2021, בקריאה ראשונה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק

בעד, 13, נגד, אפס, נמנע אחד. לפיכך אני קובע כי הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"א 2021, עברה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכלכלה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק,

אה, החוק עוד לא מוכן? לא מוכן. לפיכך אנחנו ניגש להצעה לסדר-היום. חבר הכנסת ניר ברקת, בבקשה. הצעות לסדר-היום: מניעת פתיחת הקונסוליה הפלסטינית בירושלים,

של חברי הכנסת ניר ברקת ואבי מעוז. ישיב השר עודד פורר.

נבדק התקנון. אפשר גם כך וגם כך. פניתי ליושב-ראש.

אמרתי שאסור. בבקשה, חבר הכנסת ברקת.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עשר שנים בראשות העיר ירושלים הכשירו אותי לזהות סכנות גדולות במסווה של צעדים קטנים ותמימים לכאורה, אז בואו נקרע את המסכה מהבקשה האמריקאית הטכנית לפתוח קונסוליה פלסטינית בירושלים. מדובר בלא פחות מהצהרה אמריקאית לחתירה לפתרון שתי מדינות ולהקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. הקמת קונסוליה שתשרת פלסטינים מירושלים היא הכרה דה פקטו בעמדה הפלסטינית לגבי ירושלים, ונאמר זאת בבירור: זאת הכרה למעשה בירושלים כבירת פלסטין בצורה כזאת או אחרת. זה, רבותיי, קורה לנו מתחת לאף. זה הזוי, אבל אפילו האמריקאים מופתעים עד כמה זה עובר בשקט. חזרתי משם. דיברתי איתם. אני מזכיר לכולנו כי בעשור האחרון, תחת ממשלות הליכוד בראשותו של בנימין נתניהו, בעקשנות ובנחישות הצלחנו להוריד כל יוזמה שקידמה את הקמתה של מדינה פלסטינית. כל יוזמה הורדנו מסדר-היום.

אנחנו מופקרים לגמרי. ראש הממשלה נפתלי בנט ושר החוץ יאיר לפיד מאפשרים לזה לקרות, עומדים מהצד כמו צופים, אדישים לגמרי.

אולי לא אדישים לגמרי. איך תסבירו שפתאום שר הביטחון גנץ, באישור ראש הממשלה, נפגש עם אבו מאזן? נוסיף לזה את מדיניות המתנות וההלוואות לרשות הפלסטינית, ואפשר להוסיף לזה גם את העובדה שדובר הבית הלבן חוזר ומדגיש את כוונת הממשל האמריקאי לפתוח קונסוליה פלסטינית בירושלים רק לאחר שיעבור התקציב. גבירותיי ורבותיי, משהו קורה כאן, והוא לא טוב. מלאכת ההסתרה וההכחשה של בנט-לפיד גוררת אותנו להקמת מדינה פלסטינית. הרי ממשלת השמאל הזאת חייבת הישג היסטורי, ובשמאל, הישג היסטורי זה שלום בכל תנאי ומחיר, גם כשירושלים על השולחן. אני מבקש מכולנו להתעורר ומהר. המאבק נגד פתיחת הקונסוליה הפלסטינית בירושלים הוא מאבק של כל מי שמחויב לשלמותה של ירושלים.

גבירותיי ורבותיי, זה סוס טרויאני שממנו יפעלו הדיפלומטים לכינונה של מדינה פלסטינית מתוך בירת ישראל. הרי מה יהיה תפקידו של קונסול פלסטין החדש, לדאוג לוויזות, לאישורי מעבר, לטיפול בפניות ציבור?

זה נעשה בתוך השגרירות, נכון להיום. הוא ואנשיו יעבדו מכאן, מירושלים, ביחד עם אנשי הרשות הפלסטינית, כדי להקים את התשתית המדינתית, התודעתית והבין-לאומית להקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. זה יהיה טפטוף, ואחריו גשם של דרישות דומות ממדינות נוספות מכל רחבי העולם. ומה אז נגיד להם למה הסכמנו לאמריקאים? מי כמוכם יודעים, חברות וחברים, את החיבור העמוק שלי לארצות הברית. אני מחובר לנבחרים משתי המפלגות, הדמוקרטית והרפובליקאית. רק לפני חודש ביקרתי שם ופגשתי חברים טובים, אוהדי ישראל משתי המפלגות, בקונגרס ובסנאט. ארצות הברית של אמריקה היא החברה הטובה ביותר שלנו והשותפה האמיתית הקרובה ביותר של מדינת ישראל. כך היה וכך יהיה. אבל גם לחברים טובים, לחברים הטובים ביותר שלנו, צריך לומר את האמת כפי שהיא,

שאנחנו לא נסכים לתהליך שיסתיים בחלוקת ירושלים דה פקטו. רק בשבוע שעבר ראינו, אדוני היושב-ראש, את התמונות מאפגניסטן, תמונות קשות של מדינה שבן לילה הפכה למדינת טרור, תמונות שמספרות את הסיפור כולו. 20 שנה חברינו האמריקאים שלטו בשטח, וברגע שהצבא האמריקאי יצא משם לא נותר ואקום, מייד הטרור הרים את הראש ונולדה מדינת טאליבן. סיפור אפגניסטן הוא סיפור דומה לסיפור עזה. כמו אפגניסטן,

מייד אחרי עזיבת צה"ל, הפכה בן לילה למדינת טרור של חמאס. הבטיחו לנו סינגפור ובתמורה קיבלנו חמאסטן, רקטות, מנהרות תופת, פיגועים ומשטר אסלאמי טרוריסטי שפועל להשמדת ישראל. אבל לצערנו הלקח הזה לא נלמד כשמגיעים לאזור שלנו. הרי התוצאה ידועה מראש: מדינה פלסטינית, אם חלילה תקום, תהיה מדינת טרור אסלאמי בליבה של מדינת ישראל. לצערנו, ישנם נאיביים שלא מבינים את השפה במזרח התיכון. פה צריך להרוג יוזמות כאלה כשהן קטנות ולא להמתין שיתפוצצו לנו בפנים. הצעת החוק שהגשתי נגד הקמת הקונסוליה הפלסטינית נועדה למנוע בדיוק את זה. הצעת החוק באה לסייע לממשלת ישראל בעמידתה מול כל אומות העולם שיבקשו זאת ולא לאפשר לממשלה מרחב גמישות שעלול חלילה לאפשר למהלך שכזה לקרות, שראש הממשלה ושר החוץ יוכלו להסביר לממשל האמריקני, או לכל ממשל של מדינה אחרת, שאין בידיהם יכולת חוקית להיענות לבקשה שכזאת.

גם תמוהה בעיניי מאוד השתיקה של חברי כנסת מתקווה חדשה, מימינה, מיש עתיד ומכחול לבן, שמגדירות את עצמן כמפלגות ימין או מרכז, שמאמינות באחדותה של ירושלים. פתאום קולכם נדם, וזה מטריד מאוד. אנחנו מדברים על צעד בלתי מתקבל על הדעת, צעד שישנה את פני ההיסטוריה ויפגע קשות במדינת ישראל, ואתם שותקים. חברות וחברי הכנסת, להזכירכם כי חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל,

את ייחודה וחשיבותה של ירושלים ומדבר על הצורך לשמור עליה מכל משמר. מעל במה זו בכנסת אני קורא לכם: אל תסחרו בירושלים ואל תגמגמו כשאתם מדברים על ירושלים המאוחדת לנצח. שמעתי אתמול ששר החוץ יאיר לפיד אמר שהוא חושב שהקמת הקונסוליה הפלסטינית בירושלים היא רעיון רע. לפיד גם אמר שהממשל האמריקני רוצה לשמור על היציבות של הממשלה הנוכחית בישראל, ולכן הוא לא חושב שהם יעשו את הצעד הזה. זה מאוד מעודד אותי, אני חייב לומר, אך זה ממש רחוק מלהספיק. מצופה מראש הממשלה בנט ומשר החוץ לפיד לעמוד פומבית, ציבורית, ולהודיע שהם לא סוחרים בירושלים, שירושלים לא עומדת למכירה ושאין הסכמה ישראלית למהלך שכזה. ללא הסכמת ממשלת ישראל הממשל האמריקני לא יוכל להניע את המהלך, שכן כל יוזמה דיפלומטית בעולם מחייבת הסכמה של שני הצדדים, במקרה שלנו האמריקני והישראלי, ובהיעדר הסכמה מצד ישראל העניין ירד מסדר-היום. אז אני מבקש מהחברות והחברים: תנסו להתנתק מהמשחק הפוליטי הקטן, מהשנאות האישיות, ותזכרו לרגע שעתיד העם והמדינה חשוב יותר מהמשחקים של קואליציה ואופוזיציה.

הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ציווה עליי לפני מותו לשמור על ירושלים. הציווי הזה הוא ציווי לכולנו: תשמרו על ירושלים.

תודה רבה לחבר הכנסת ברקת. ישיב השר עודד פורר.

אני מתנצל,

אני שכחתי את, אני הופתעתי, אני מתנצל.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

הממשל האמריקני החל בהכנות לקראת פתיחה מחודשת של הקונסוליה בירושלים, שאמורה לשרת את ערביי מזרח ירושלים ויהודה ושומרון ושנסגרה על ידי הנשיא טראמפ. מדובר במהלך שיפגע בריבונותה של מדינת ישראל על ירושלים ויסיג לאחור את ההישגים שהצליח ראש הממשלה לשעבר חבר הכנסת נתניהו להשיג בתקופת ממשל טראמפ, שקיבעו את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל,

מאוחדת ובלעדית. ירושלים היא לב האומה והיא אחת ושלמה. מי שנותן יד לפגיעה בריבונותנו בירושלים פוגע בריבונותנו בכל הארץ. לפני כחודש פורסם שהנשיא ביידן דוחה את פתיחת הקונסוליה עד להעברת התקציב, לבקשת ראש הממשלה בנט, מחשש לשלומה של ממשלתו. השר לפיד ייעץ אתמול לממשל האמריקאי לוותר על פתיחת הקונסוליה בגלל הרכב הממשלה העדין. מה שמעניין אותם זה לא ירושלים אלא אך ורק שרידותם הפוליטית ורצונם לאחוז בכל הכוח בקרנות השלטון. בריאיון לניו יורק טיימס בשבוע שעבר סירב ראש הממשלה בנט להגיב ישירות על השאלה אם יחסום את מאמצי ממשל ביידן להקים מחדש את הקונסוליה בירושלים. האמת שזה די מפתיע. בדרך כלל השיטה של ראש הממשלה היא של הכחשות, אבל כנראה כשמדובר בכלי תקשורת אמריקני גדול לפני פגישה עם הנשיא ביידן האסטרטגיה הוחלפה בסירוב להגיב. אבל האמת, אין לנו שום ציפיות. השבוע נפגש שר הביטחון גנץ עם יושב-ראש הרשות הפלסטינית, כנראה בשליחותו של ראש הממשלה בנט. גורם בלשכת בנט הבהיר שאין שום תהליך מדיני מול הפלסטינים וגם לא יהיה. כשיוצאת כזאת הכחשה גורפת מכיוונו של ראש הממשלה בנט אנחנו מתחילים לדאוג. מדובר בדפוס פעולה שלפחות לגביו ראש הממשלה מפגין עקביות מרשימה. ראש הממשלה בנט נוהג בציניות, ערמומיות, ניצול ציבורים שלמים, רמייה והפרת אמונים. גם כשבוחנים את ההתנהלות בחודשים האחרונים רואים בדיוק את אותו דפוס פעולה. כשהחל מבצע שומר החומות נדמה היה כאילו ממשלת מדינת כל אזרחיה ירדה מהפרק. מפלגת ימינה הודיעה, ואני מצטט: "כשהנתונים משתנים, משנים גם את ההחלטות. אי-אפשר להרכיב ממשלה עם רע"מ. נעשה מאמצים גדולים להביא גורמים נוספים. אנחנו מבינים שבעת הזאת ההרכב של ממשלת השינוי לא רלוונטי". עד כאן, סוף ציטוט. בנט עצמו אמר אז בשיחות סגורות כי ממשלת השינוי ירדה מהפרק והשרה שקד הבהירה: "הפסקנו לחלוטין את המגעים להקמת ממשלת שינוי".

ששבועיים לאחר מכן, יום לאחר עוד הבהרה נחרצת של שקד כי בעיצומה של המלחמה הופסקו לחלוטין המגעים להקמת ממשלת השינוי ומאז, כך היא אמרה, לא היה שום מגע ישיר או עקיף להקמת ממשלה כזאת מצד ימינה, עד כאן ציטוט של השרה שקד, גילה חבר הכנסת מאיר כהן בריאיון שהמגעים נמשכים כל הזמן ויש העברת מסרים הדדית בין הצדדים. הדפוס ברור: הכחשות גורפות שוב ושוב מצד ראש הממשלה בנט הן סימן שמה שהוכחש הוא המציאות המדויקת.

כשגורמים מלשכת ראש הממשלה מכחישים נחרצות קיום של משא ומתן על הקמת מדינה פלסטינית בהווה ובעתיד, וכשהשרה שקד, בריאיון בעיתון בשבע, חוזרת שלוש פעמים בתוך כמה שניות על כך שאין ולא יהיה שום משא ומתן איתם, אנחנו מבינים שזה בדיוק מה שמתרחש כיום. ממילא, גם כשלשכת ראש הממשלה מכחישה את הדיווחים על כך שהוא היה אמור להשתתף בפגישה מרובעת בקהיר עם נשיא מצרים, מלך ירדן ויושב-ראש הרשות, מובן שזה בדיוק מה שהיה מתוכנן.

שר הביטחון נשלח על ידי ראש הממשלה, מן הסתם בלחץ אמריקני, להציע מחוות שהן כמובן חד-צדדיות לחלוטין, ללא שום הדדיות, כלפי הרשות הפלסטינית, במטרה להחזיר אותם לשולחן המשא ומתן ולמרכז ההתעניינות הציבורית בארץ ובעולם. היעד של המגעים הללו ברור, והשר לפיד כבר הבהיר שזו מגמתו: פתרון שתי המדינות. גם הנשיא האמריקני התבטא שמבחינתו זהו הפתרון היחיד. בשבוע שעבר הסברתי עד כמה עצם המושג הזה, "פתרון שתי המדינות", הוא הנדסת תודעה לכל דבר ועניין. המילה "פתרון" היא תוצר של מכבסת מילים מהסוג היותר חריף ואגרסיבי. כשאתה אומר "פתרון" זאת אומרת שיש פתרון, כאילו מדובר בתהליך שיכול לפתור איזושהי בעיה והמחלוקת היא רק על רמת היעילות של תהליך זה. הרעיון כאילו לכל בעיה חייב להיות פתרון מיידי, שלום עכשיו, משיח עכשיו, וכאילו עדיף להציע גם אפשרויות מזיקות והרסניות, המשווקות כפתרונות, מאשר להישאר במצב קיים, הוא חלק מאותו שקר שהצליחו לכפות על התודעה הציבורית כחלק מתהליך ההכשרה המתמשכת למהלכי ה"שלום", במירכאות, וכיום כולם יודעים כמה נהרות של דם נשפכו בשל אותם מהלכים. גם המילים "שתי מדינות", שהן קיצור לביטוי "שתי מדינות לשני עמים", שייכות למחלקת הנדסת התודעה של השמאל הפרוגרסיבי. מילים אלו טומנות בתוכן את הנחת היסוד שיש כאן שני עמים,

כפי שהוכח פעמים רבות וכפי שהראתה ג'ואן פיטרס בצורה מפורטת בספרה "מאז ומקדם", לא מדובר בעם פלסטיני אלא באוכלוסייה שברובה המוחלט היא אוסף של מהגרים שמוצאם ממדינות רבות, שנהרו לארץ ישראל בהתאם להתקדמות שיבת ציון ובהתאם להתקדמות פיתוח האזור ופריחתה של ארץ ישראל לקראת בניה-בוניה, שהחלו לשוב אליה מארבע קצוות תבל. אין להם מוצא משותף, כמובן גם לא היסטוריה משותפת, השפה היא ערבית בניבים שונים, לפי ארצות המוצא השונות, ואין תרבות משותפת ולא מנהגים, ובקיצור, עם מומצא על ידי מהנדסי ומעוותי התודעה הבין-לאומית. לעומת זאת, עם ישראל הוא תופעה שקיימת במציאות כבר שלושת אלפים ושבע מאות שנה, עם היסטוריה מפוארת ותרבות רוחנית שהשפיעה על כל האנושות. מה שלא קרה בכל ההיסטוריה האנושית התקיים בעם הזה, שלאחר קרוב לאלפיים שנות גלות התקבץ אל ארצו מארבע קצוות תבל. לכן היה זה המעשה המתבקש והמוסרי לאשר בהצהרת בלפור, ואחריה בוועידת סן רמו, את זכותו הלאומית הבלעדית, של עם ישראל על ארצו ולהבטיח לשאר יושבי הארץ רק את זכויותיהם האזרחיות, אבל לא, חלילה, שום זכות מדינית. לכן הקמת מדינת ישראל היא האירוע החשוב והמוסרי ביותר בדורות האחרונים. הגיע הזמן שנשתחרר מהמושגים המכובסים ומהנדסת התודעה שכפו עלינו בעשרות השנים האחרונות ונחזור לעמדה הפשוטה כל כך והטבעית כל כך, שיש פה ארץ אחת ועם אחד ששייך אליה והיא שייכת אליו, על פי דבר ה' מאז ומקדם. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת יאיר גולן אמר, אני מצטט: פגישת שר הביטחון עם ראש הרשות הפלסטינית היא סימן מעודד וביטוי לשינוי החיובי שמביאה איתה הממשלה החדשה. המגמה ברורה מאוד: ממשלת מדינת כל אזרחיה, שעושה כל מאמץ לפרק כל מרכיב בזהותה היהודית של מדינת ישראל, תפרק במהרה גם את זהותה הלאומית של המדינה ותקדם אותנו אל מציאות הרת אסון של מדינת אויב בתוככי הארץ. השלב הראשון הוא פתיחת הקונסוליה האמריקנית על מנת לחלק את ירושלים בפועל, וכך תוכל להיות גם בירת המדינה הפלסטינית. היה לא תהיה. את הממשלה המסוכנת הזאת צריך להחליף בהקדם האפשרי, ואנחנו מתחייבים כלפי כל עם ישראל: נעשה כל מאמץ שזה אכן יקרה מהר. אני רוצה לסיים את נאומי בשנה הנוכחית בברכת שנה טובה ומבורכת לך, אדוני היושב-ראש, לכל חברי הכנסת, לכל עובדי הכנסת, לעובדי מזכירות הכנסת, למזכירת הכנסת, לסדרנים המסורים, לציונה, שעומדת פה בפרסה וממש כיף לקבל את כוס הקפה או כוס התה ממנה, ולכולם יחד עם כל בית ישראל: שנה טובה ומבורכת. אם כבר אז גם לרשמות. כמובן, גם לתמלילנים ולרשמות ולכל עובדי הכנסת יחד עם כל בית ישראל.

אמן, שנה טובה. בבקשה, השר עודד פורר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית אני חייב לומר שנושא הדיון פה זה ראיית צל הרים כהרים, שהרי הדבר בכלל לא נמצא על סדר-היום. אז כדי להפיס את דעתכם אני חושב שיש לומר גם את המובן מאליו, גם אותו יש לומר: כמובן, ירושלים המאוחדת, בירתה הנצחית של מדינת ישראל ורק של מדינת ישראל, היא לא בירה של אף אומה אחרת, לא תהיה כזאת ולא הייתה כזאת. לכן בעניין הזה אני חייב קצת להיות תמה על הדחיפות לכאורה שאתם מנסים לייצר כאן על מהומה רבה על לא דבר. ארצות הברית הכירה בירושלים כבירת ישראל בשנת 2017, הכרה שאומצה, כידוע לכם, גם על ידי ממשל ביידן ומדינות נוספות.

הרי ברור לחלוטין שאין היגיון בפתיחת קונסוליה בירושלים שמשרתת תושבים של ישות אחרת. אנחנו בעניין הזה מתואמים, אני חייב לומר, ומשוחחים באופן שוטף גם עם הגורמים הרלוונטיים בממשל האמריקני. כל מה שמנסים לייצר כאן זה דחיפות מלאכותית בנושא שלא על הפרק לטווח הזמן לא המיידי, לא הקרוב, ואני אומר לכם,

אגב, אני מציע להסתפק בזה.

אני מבקש שתזכור את מה שאמרת, ובעזרת השם שזה לא יעלה אחרי התקציב,

כי מהמידע שיש לנו, זה כן יעלה. המציעים מסתפקים בתשובת השר? אני מבקש שהנושא בכל זאת יידון בוועדת החוץ והביטחון. אוקיי. יש הצעה להעביר לחוץ וביטחון. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אפשר מפה, כן? גם אני בעד. תודה רבה. בעד, אחד. זה יועבר לוועדת חוץ וביטחון. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: התעלמות הממשלה מהצורך במתן מענקים לעסקים הנפגעים מהגל הנוכחי של משבר הקורונה, מס' 313 ו-314, של חבר הכנסת יעקב אשר

הכנסת קרן

השר איתנו?

גם בהאזנה? בוודאי. אני לא רוצה שתגיד אחר כך שאני רואה צל הרים כהרים, שלא יהיה אותו פתיח. מכובדי ואדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חשבתי קודם לעצמי שאין לי שום ספק שאם יושב-ראש הבית הנכבד שלנו לא היה היום בתפקידו, הוא היה מעלה את הדבר הזה על סדר-היום.

גם החושים המחודדים שלך בנושא כלכלה, ובמיוחד במצוקה של בעלי העסקים, אני מוכרח גם לומר, מאחר שאנחנו ממש בערב ראש השנה, ואני מקווה שלא יעלה לי ביוקר מה שאני אומר עכשיו, כבוד השר, אבל גם עם השר עבדנו כתף אל כתף בוועדת הכלכלה הרבה מאוד בשביל המגזר העסקי, הרבה מאוד בשביל העסקים הקטנים והבינוניים, ואין לי ספק שגם הוא יכול להתחבר להצעה לסדר-היום הזאת שביקשתי לעשות בפגרה. קורה כאן דבר בעייתי. אני לא בא לנאום נאום אופוזיציוני, אני מנסה ללכת אל השכל הישר. לא יכול להיות שאנחנו יודעים שיש מגזרים של עסקים שעדיין אינם עובדים, לא חזרו לעבודה, יש כאלה שהם כמעט בהשבתה מלאה, יש כאלה שעובדים על 20%, על 30%. אני לא מדבר על אלה של 80%. אני חושב לעצמי: מה קורה כאן? לא יכול להיות שמישהו לא יבוא ויגיד:

זה הפתרון, בצורה כזאת או בצורה אחרת. אז יכול להיות שאי-אפשר ללכת על דברים גורפים כמו שהלכו בזמן שהיה סגר של כמעט שלושת רבעי מהמשק, אבל גם תמיד ידענו לעשות את ההבדלה. הרי בואו לא נשכח שגם בתקופות הסגר הקשות היו מגזרים שלא שבתו לרגע, רשתות מזון וכו' אז ידעו להפריד אותם. פה צריך הפרדה הפוכה: לקחת את המיעוט שעדיין נפגע, זה קצת מפריע, חברים. אתה רוצה לעלות לנאום במקומי? לפחות תדבר בלחש. אנחנו נמצאים במצב שזה בדיוק הפוך, לא כמו בתקופת הסגר ש-80%,

היו צריכים לקבל פיצויים ו-10%, 15% או 20% לא. פה זה הפוך. לא יכול להיות שמשאירים את האנשים

אני רוצה לומר לך, אדוני השר, שאין ספק שהרבה עסקים יקרסו בגלל התנודתיות של מה שקרה אחרי הסגר הגדול ופתאום הפתיחה הגדולה. אנשים היו בטוחים שנכנסים עכשיו למצב הכי טוב בעולם, כי מדינת ישראל לפני חודשיים וחצי באמת הייתה במצב הכי טוב שיכול להיות, אז אנשים השקיעו יותר ורק חיכו להמונים שיגיעו,

יש בעיות. ראינו עכשיו מה קורה באותם מקומות עם התו הירוק, שהוא די הסתבך בקטע של ילדים וכו' בריכות השחייה ודברים מהסוג הזה. אני אומר לעצמי: יש פה מדיניות לא מובנת. אז אפשר לעשות את זה בצורה שהמדינה, משרד האוצר יקים גוף שייקח כמה וכמה סוגי עסקים ויתחיל פשוט לטפל בהם או לתת לאותם עסקים לבוא ולהוכיח את הבעיה שלהם, אבל לתת להם פתרון. אי-אפשר להשאיר אותם במצב כזה. יום עובר ויומיים עוברים ואף אחד מאיתנו לא רואה שהעניין הזה הולך להיגמר כל כך מהר, לכן, לא יכול להיות שלא יהיה פתרון. אבל כשאני מנסה לחשוב מה קורה פה, אני מקווה שאני טועה, אדוני היושב-ראש, אז יש כאן איזושהי מדיניות של הכחשה של המצב בגלל חוסר הרצון של הממשלה להכניס את היד לכיס. זה מפחיד אותי, בגלל שאם מגיעים להתבטאויות "להכיל את המתים" ודברים כאלה, אז מכילים גם קריסה של עסקים. בלשון תלמודית: לבו גס בו, כבר לא מתרגשים מעסקים שקורסים. וזה קורה. זה שאנחנו לא רואים את האנשים האלה כל יום ומחכים רק שמישהו ייתן בחדשות איזה follow up, זה קורה בכל מיני מגזרים שקטים יותר או שקטים פחות, ולא יכול להיות שממשלה לא תבוא עם איזושהי תוכנית. אז נכון שאתם מפחדים שזה יביא לכם גל של בקשות. בשביל זה יש טכניקות, בשביל זה יש פקידים שצריכים לקבוע קריטריונים, ופשוט לגרום לכך שלדבר הזה יהיה פתרון. יש פה מצב שאני מרגיש שהממשלה אומרת לעצמה: אנחנו לא נעשה שום הגבלות,

רק הגבלות לייט יותר שהורגות כל מיני עסקים, כי אנחנו לא מוכנים להכיל את הדבר הזה של הפיצויים. זה דבר שלא יכול לקרות. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, התפרסם השבוע דוח של מבקר המדינה. עם כל הכבוד למבקר המדינה, ויש לי כבוד אליו, אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אנחנו עכשיו ערב ראש השנה וזה לא פוליטיקה, באמת שלא, אם היית שואל אותי, עדיפה לי ההתנהלות שהייתה בזמנו של ראש הממשלה, שהיה בחושים חדים, ואת זה אף אחד לא ייקח לו, עם כל הכבוד, בלי כל קשר באיזו מפלגה אני ועם מי אני בקואליציה. הוא היה עם חושים חדים ותגובות מהירות, והחטא שלו, לפי הדוח של המבקר, זה שהוא הלך ל-safe side. הוא הלך ל-safe side. ראיתי שתקפו בתקשורת על כך שקנו מכונות הנשמה בכמויות כאלה ושזה עלה למדינה הרבה כסף. היינו פה בתקופה שכולנו רעדנו.

שלחו את המוסד, את השב"כ, אני לא יודע את מי, לחפש מכונות הנשמה בכל העולם. מי ידע לצפות דבר כזה? יושבים היום האנשים במשרד מבקר המדינה, עם כל הכבוד, ומדברים על ניהול סיכונים כשהם לא חוו את החוויה הזאת.

יש עוד 3,000 מכונות, שימכרו אותן מחר למקום אחר, ואם לא,

אבל לפחות אנחנו יודעים שלא מתו אנשים בגלל זה. עם כל הכבוד, אותו דבר אפשר היה לבוא ולהגיד גם על החיסונים. הוא היה אובססיבי: חיסונים,

ולקנות את כל העולם. הוא הצליח בזה. אז אחת הטענות היא שזה ניהול יחידני ופחות משתף. תאמין לי, אני מעדיף את זה על מה שקורה היום, כי מה שקורה היום הוא שאנחנו לאו דווקא מנהלים סיכונים, אנחנו כבר התרגלנו לדבר הזה. אני מאוד מודאג, אדוני היושב-ראש. אומנם המצב של חולים קשה לא עולה ודי נבלם, אבל יש לי הרגשה שהוא נשאר סטטי,

זה לא שאחרי הבלימה הזאת תתחיל ירידה. אם אנחנו נמצאים היום במצב שעדיין 10,000 11,000 איש נדבקים, ובשבוע האחרון נפטרו 140 או 170, לא זוכר, אז אנחנו רגועים, הכול בסדר. ההתפרצות לא גוועת, ובוודאי שהיא לא תגווע בחולים הקשים, בגלל שהמדינה מחוסנת פעם ראשונה, פעם שנייה ועכשיו פעם שלישית. אבל מי יודע כמה זמן זה עוד יימשך? אנחנו סופרים את המתים כל יום, וזה לא כמו המתים שהיו בתחילת המגפה הקודמת, כי אז היה מצב שלא היה חיסון ולא כלום. זה היה תלוי רק בהגבלות, תלוי רק בניהול המדינה, תלוי רק במה שאנחנו עשינו עם עצמנו. אבל החשש שלי, אדוני היושב-ראש, הוא שמתערבים פה גם שיקולים כלכליים, ושלא רוצים לעשות כל מיני דברים כדי שלא יצטרכו לשלם על זה. זאת אומרת שיכול להיות שהיו צריכים לעשות כמה הגבלות נוספות, לא סגר, אבל כמה הגבלות נוספות, אבל מישהו בשולחן הממשלה אמר: חבר'ה, זה יעלה לנו כסף,

אני מסיים.

לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, שמדובר כאן בפיקוח נפש מצד אחד

באנשים שעלולים לאבד את פרנסתם מצד שני, בגלל שזה לא 80% מהאוכלוסייה ובגלל שזה לא 80% או 90%, קולם אבד, ובשביל זה אנחנו כאן. אני מציע לך, אדוני השר, תהיה אתה השגריר לעניין הזה, כי הרגישות שלך כלפיהם גדולה, אני יודע את זה, בימים כתיקונם, לא בימים שאתה שר, למצוא איזושהי דרך, איזשהו מנגנון כירורגי שידע להציל את העסקים האלה בתקופה הזאת, ולא לחכות לאחרי החגים אפילו לא יום אחד. בהזדמנות זאת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לאחל לך ולכל חברי הכנסת ולכל אנשי צוות הבית, אני מצטרף לכל מילה שאמר אבי. הייתי גם בחוץ ליד ציונה, רואים אותך בטלוויזיה, אז תאחל גם לכל בית ישראל. רגע. אני מאחל לבית הזה ולכולם באופן אישי שנה טובה, שנה מבורכת ושנה שהקדוש ברוך הוא ימלא את משאלותינו לטובה, ובהזדמנות הזאת לכלל ישראל. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

שנה טובה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. ישיב השר עודד פורר, בבקשה.

נוהגים אותו הדבר.

אני אתחיל דווקא מהסוף, שזה דוח מבקר המדינה על קניית מכונות ההנשמה וכו'. אחת הביקורות המרכזיות שבה ביקרנו את הממשלה היא על הזנחת מערכת הבריאות עשור לפני כניסת הקורונה. הרי ידענו שהמערכת הזאת במשבר. הרי נוהלו כאן עוד קמפיינים לפני שפרצה הקורונה על המשבר במערכת הבריאות, שלא הייתה יכולה להיות ערוכה בכלל לאירוע הזה. ההזנחה הזאת, שלא לתקצב ולהרעיב אותה ולהרעיב אותה ולהרעיב אותה שנים, הובילה לזה שבסוף, בקורונה, אתה שולח את המוסד עם מזוודות למצוא מכונות הנשמה בכל מיני מקומות כדי שיביאו אותן לכאן,

שילמת יותר ולא הייתה לך יכולת קליטה בבתי החולים, מה שהוביל אותך לעיתים לצעדים קיצוניים מדי. מה שאנחנו עשינו עכשיו בתקציב שעליו הצבעתם היום,

אתה הצבעת נגדו, אבל אני חושב שאם היית יורד לפרטים היית מצביע בעדו, הוספנו למשל 2 מיליארד שקל לבסיס התקציב של משרד הבריאות, לא כחלק מהתמודדות עם הקורונה כרגע,

הוא מתוקצב בנפרד, אלא כחלק מזה שאנחנו מבינים שמערכת הבריאות צריכה להיות במקום אחר, וצריך להכין אותה לאתגרים ולתרחישי הייחוס. חלק מתפיסת העולם, שגם עליה דיברנו כשהיינו באופוזיציה, ואנחנו נוהגים בה גם בדיוק בקואליציה, זה לייצר מערכת בריאות,

בקואליציה הרבה שנים.

רק לא החזקנו לא את תיק הבריאות ולא את תיק האוצר. אני לא זוכר מי היה שר הבריאות בעשור האחרון, רוב העשור, אולי השר אבידר יזכיר לי.

אני חושב שאתה מכיר אותו. מי שהיה עשר שנים שר בריאות בתקופה הזאת,

שנה וחצי. עכשיו בוא נדבר על העניין עצמו.

בוא נדבר על העניין עצמו, גם מבחינת מה המשמעות של מערכת הבריאות והיכולת שלה לקלוט. הרי גם בממשלה הקודמת

ההגבלה על המשק נבעו מזה שאנחנו אומרים: רגע, כמה מערכת הבריאות שלנו יכול לעמוד בהתפרצות? ככל שהמערכת ערוכה יותר,

זה כמו כיפת ברזל. אתה יכול, יש לך מרחב תמרון רחב יותר, וזה מה שאנחנו מייצרים כאן גם מבחינת סגירת המשק, כולל ההחלטה על הבוסטר, על החיסון השלישי, אגב, ראשונים בעולם שקיבלו את ההחלטה הזאת, שמוכיחה את עצמה, אתה רואה את ה-R, אתה רואה את המספרים.

אף אחד מאיתנו לא יודע איך המגפה הזאת תנהג. אני מקווה שלפחות בעניין הזה נמשיך לראות את המספרים יורדים, והמשימה שלנו היא להשאיר את המשק פתוח ככל הניתן, כמה שאפשר, כי בריאות הציבור, וגם את זה אמרנו כשהיינו באופוזיציה, היא לא רק מספר המאומתים לקורונה. בריאות הציבור היא היכולת להמשיך ולקיים שגרת חיים וטיפולים שהם טיפולים אחרים מלבד הקורונה בבתי החולים, ועבודה, כלכלה ופרנסה. וכן, מרגע שיצא, ואני אעבור עכשיו לנושא ההצעה לסדר-היום, השאלה היא כמה קורבנות, תקבל תשובות על הכול. כרגע, תראה, גם כאן אני יכול להבטיח לך דבר אחד: סגר, כמו שכולם רצו כאן באופוזיציה, לא מוריד את מספר החולים. לפחות אין לנו ביטחון שהוא מוריד את מספר החולים. הסגר האחרון שנעשה לא עשה את זה. גם הביטחון של הציבור ואמון הציבור בצעד הזה לא קיימים. מה שכן, הוא בוודאות סוגר את העסקים ומחריף את מצב הכלכלה והורס בתים שלמים.

לעניין הפעולות הנקודתיות, התו הירוק הוא פעולה נקודתית. התו הירוק התחיל להחיל הגבלות על המשק ב-18 באוגוסט. מדברים על לפני שבועיים.

יש הגבלות שיש כאלה שמסכימים להן יותר, יש כאלה שמסכימים להן פחות. הגיעו להסכמה בקבינט הקורונה על ההגבלות הכי מצומצמות שאנחנו יכולים, כשברור לחלוטין,

אני אומר לך כאן, שהן פגעו בחלק מהעסקים. הן פגעו בחלק מהעסקים, אבל את המבחן של כמה הם פגעו ובאיזו מידה, צריך לעשות אותו על פריזמה רחבה יותר. נפגשנו שר האוצר, אני, השר במשרד האוצר, מנכ"ל משרד האוצר, הממונה על התקציבים, יחד עם נשיא לה"ב, ארגון העסקים הקטנים, עם נשיא לשכת יועצי המס ועם נציגים של ארגונים אחרים כדי לשמוע מהם. נפגשנו בדיוק בשבוע שעבר, בתוך התקופה הזאת. הם בעצמם אומרים: תשמע, לעסקים מסוימים השבועיים האלה הם קטסטרופליים, כמו בריכות השחייה,

שהגבילו שם כניסה של ילדים, מצד אחד.

כשמסתכלים על החודשיים אחורה, על יולי ועד אמצע אוגוסט, הייתה להם את התקופה הכי טובה שהייתה להם בשנים האחרונות.

את הנתונים כדי להבין כמה הייתה פה פגיעה בעסקים האלה, כדי לתת, אם נצטרך בכלל, בפינצטה. נדע לעשות את זה, להערכתי, רק לאחר החגים.

את דוחות המע"מ שלהם, כדי שגם אנחנו נדע כמה הם הכניסו, כמה הם הוציאו, איך נראה המאזן שלהם, כשהם יגישו אותו,

יש גם דחייה של מע"מ בכמה ימים בגלל החגים, אז זה לא יהיה אפילו ב-15 לחודש. אז אני מציע שנמשיך ונדון בעניין הזה.

ונמשיך לעקוב אחריו ונראה האם ישנה פגיעה, ככל שיש פגיעה שהיא פגיעה מחזורית ומשמעותית, האם יש צורך בסיוע, ואם, יש ענפים שעוד לא חזרו.

אז גם הענפים האלה נמצאים באיזשהו מסלול ייעודי, והאוצר גם בקשר איתם. אני אומר לכם את האמת: הקורונה גם תשנה את הכלכלה. היא משנה אותה. יש אנשים שמבנה העסקים שלהם השתנה. זה חלק מהעניין. אני חושב שאת הדיון הזה שחשוב שנמשיך, בואו ונמשיך אותו באמת בעוד כחודש. יהיו כבר נתונים על מה קרה באוגוסט, ונוכל לעשות את מה שהממשלה הקודמת לא עשתה, וזה לנהל דיון על בסיס נתונים. תודה, אדוני. תודה רבה לשר עודד פורר. המציעים מסתפקים בתשובת השר? בעקבות הסיפה של השר, אני מציע שיהיה דיון בוועדת הכלכלה,

איזו ועדה? ועדת כספים. ועדת כספים. אוקיי, ועדת הכספים. נעבור לקיים הצבעה. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכספים נתקבלה. בעד שניים, אין נמנעים, אין מתנגדים. הנושא יובא לוועדת הכספים לדיון. בבקשה, יושב-ראש ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תודה רבה. אני

לברך את שר החקלאות על העברת התקציב, אחת הרפורמות המשמעותיות בחקלאות, וגם אותך, אדוני היושב-ראש, יש לך חלק נכבד בהעברת התקציב. העברת שעות וגם הגעת לתוצאות יפות, ברשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדות הבאות: בוועדת החינוך, התרבות והספורט, מטעם סיעת רע"מ, במקום חבר הכנסת ווליד טאהא תכהן חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין ומטעם סיעת העבודה, כממלא מקום קבוע, במקום חברת הכנסת מיכל רוזין יכהן חבר הכנסת עלי סלאלחה, בוועדת הכספים, מטעם סיעת רע"מ, במקום חבר הכנסת ווליד טאהא תכהן חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, במקום הפנוי לסיעת רע"מ יכהן חבר הכנסת ווליד טאהא, בוועדת הכנסת, במקום הפנוי לסיעת הרשימה המשותפת יכהן חבר הכנסת אחמד טיבי. זוהי ההודעה הראשונה. ההודעה השנייה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת: בהתאם להוראת סעיף 18(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, החליטה ועדת הכנסת להקים ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון. הוועדה המשותפת תהיה בת 12 חברים, שישה מכל ועדה, לפי ההרכב הזה: מטעם ועדת הכספים: חברי הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש, יעל רון בן משה וניר אורבך, מטעם ועדת החוץ והביטחון: חברי הכנסת רם בן ברק, אמילי חיה מואטי, צבי האוזר ומיכל רוזין. נוסף לנציגים אלה יהיו בוועדה חמישה חברים מסיעות האופוזיציה. ניתן יהיה לקבוע את שמותיהם רק לאחר שסיעות האופוזיציה יודיעו את שמות נציגיהם בוועדת הכספים ובוועדת החוץ והביטחון.

הודעה נוספת תימסר לאחר שיושלם איוש החברים. אולי כאן זה המקום לציין גם, אדוני היושב-ראש, ש-60 הימים למסירת השמות יסתיימו ב-10 בספטמבר. קראתי היום לחבריי באופוזיציה למסור את השמות כדי שהם יוכלו להמשיך ולהצביע בוועדות. תודה רבה ושנה טובה. אני אומר גם לפרוטוקול: היום התקיימה ישיבה אצלי, אופוזיציה-קואליציה, בנושא 60 הימים. הבהרתי למרכז האופוזיציה חבר הכנסת יריב לוין, ונרשם בפרוטוקול: אם 60 הימים יסתיימו ולא יהיו אנשים שנוכל לשלב אותם בתוך הוועדות עצמן, זה יהיה חבל, זה יהיה תקדימי. אחרי לחץ על הממשלה נתנו עוד מקום אחד, בוועדת החוקה, היה יתרון רק של אחד. נותרו שניים בכספים. אחרי שלוש שנים שלא היה פה תקציב אני יכול להבין את הממשלה. דעתי נחה בעניין הזה. קיבלתי הודעה, לצערי, שהאופוזיציה לא קיבלה את ההסדר הזה. אינני יודע מה, נותר בפניי רק העניין, אם כבר הזכרת את זה, להחזיר את תשובתי לבג"ץ. צר לי על המצב הזה. עשינו ככל יכולתנו, באמת, איזה חמישה או שישה דיונים אצלי בלשכה.

להצעות לסדר-היום בנושא: הרפורמה ההרסנית בחקלאות,

של חברי הכנסת יעקב מרגי וחבר הכנסת אופיר סופר. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. ערב טוב, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חבריי חברי הכנסת. אני אגיד קודם כול שמייד אחר כך אני נוסע גם כן להשתתף בסליחות לרפואתו של איציק סעידיאן. אני אומר את זה ואני רוצה קצת להתייחס, יש איזשהו שיח ברשת, לא פשוט בעיניי, לגבי דבריו של הרמטכ"ל. יש ביקורת. קרה לנו מקרה מאוד עצוב במדינה בשנה האחרונה. הרמטכ"ל אמר על הוראות הפתיחה באש שהן חדות וברורות. אני מרשה לעצמי לומר את הדברים בצורה זהירה. אני אגיד שעוד שבועיים יחלפו 25 שנה מהאירוע שנפצעתי בו בתור מ"מ צעיר, אירוע שאני זוכר את עצמי מתווכח על הוראות הפתיחה באש עם מפקדי. זה היה אז בהשראת הסכמי אוסלו. אני ממש זוכר את עצמי בתור מפקד צעיר מתווכח עם מפקד בכיר ממני בשנים רבות. למרות זאת, אני רוצה לומר שהסוגיה של, אנחנו חייבים להשאיר את צה"ל מחוץ לוויכוח הפוליטי.

לפעמים יש ממשק בין הסוגיה המדינית, המדינית-ביטחונית, באופן טבעי, ממשק עם הצבא. אז הדיונים האלה צריכים להתבצע בדלתיים סגורות ובצורה נאותה ומכובדת. גם אם הדברים שאני אומר עכשיו אולי לא נשמעים פופולריים בקרב אנשים מסוימים, אני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים מאוד לשים לב אליו. הבוקר התבשרנו על כך שבעם הגיעו להבנות לגבי הרפורמה בסוגיית חקלאות. אני בעד רפורמה, רק אני חושב שההבנות שהגיעו אליהן, כבוד השר, תקן אותי אם אני טועה, זה שבעצם הסוגיה של המטילות תמשיך להיות נידונה בחודשים הקרובים, היא לא ירדה מהפרק. עדיין יש פערים גם בסוגיית הגידולים, בעיקר אני אומר לגבי הפירות, אם כי יש הבנות שהדברים ייסגרו. יש הבנות. יש הסכמות,

אבל יש דברים שצריכים להיות מתוקנים ועליהם צריכים, כמו למשל שהתמיכה בגידולים תהיה דיפרנציאלית וכאלה דברים. אני בכוונה מדגיש ואומר את הדברים האלה כיוון שאני אומר שכל עוד הדברים אינם סגורים הם אינם סגורים, והחרב החדה מוטלת עדיין על צווארם של החקלאים.

אני רוצה לומר שהחקלאות בישראל היא סוג של תמצית הציונות והיא בהחלט מבטאת את הקשר שלנו לארץ, את הקשר שלנו בעמל הארץ. וכשאנחנו מדברים,

דיברתי היום עם אחד מהמגדלים, אז איפה גדלים האגסים ואיפה גדלים התפוחים? איפה גדלים כל הפירות האלה, הנשירים? רק בהרים הגבוהים. מבחינתנו זה בהרי הגליל העליון, כבוד השר, וברמת הגולן, אזורי התיישבות מובהקים, שיא הגשמת החזון הציוני. אנחנו צריכים לשים את זה תמיד נגד עינינו ולזכור שבסופו של יום לא הכול עובר דרך החור של הגרוש, אלא יש ערכים נוספים שאנחנו צריכים לזכור שבשבילם שבנו לכאן,

בסופו של יום אנשי הגליל, אנשי הנגב, אנשי הבקעה, אנשי יהודה ושומרון, הם אנשים שנשלחו, שלקחו על עצמם ליישב את הארץ. לא אחת הדברים האלה,

חלק מרכזי בהתיישבות הזאת זה החקלאות. אנחנו ביקשנו, אני ביקשתי מיושב-ראש ועדת הכלכלה לקיים סיור ודיון של ועדת הכלכלה, שתעסוק ברפורמה מתוך הבנה,

שבין הקריאה השנייה לקריאה השנייה והשלישית עוד נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת. ובאמת,

יושב-ראש ועדת הכלכלה הולך לקיים את הסיור הזה. אני חושב שיש חשיבות להגעה של חברי הכנסת לעמוד על הדברים מקרוב ולהיפגש עם האנשים. ובכל זאת אני רוצה לברך על ההבנות שהגיעו, לפחות בשלב זה, כדי לא לעשות פעולות חדות ואגרסיביות ולפגוע בחקלאות בצורה כזאת שאחר כך ייקח לנו הרבה הרבה זמן לתקן את זה.

שנה טובה, אדוני היושב-ראש, ברמה הכי אישית שיש. תודה רבה, חבר הכנסת אופיר. גם לך ולבני המשפחה שנה טובה ובריאות.

אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, השאלה היא כמה אתה רוצה שהתשובה שלי תהיה מפורטת, אופיר,

בנושא הזה הייתי שמח אם היה פה קהל קצת יותר רב של חברי הכנסת. את כבר בקיאה ברפורמה הזאת כמעט כמוני, אחרי הדיונים שלנו מסביב לנושא הביצים, המלפפונים, העגבניות, החצילים והפירות. אבל עכשיו ברצינות. אני אנסה לקצר, לתת כמה עקרונות. אני גם אגיד בסוף מה סיכמנו. קודם כול, אני אפתח בזה: למטה, לא הכול עובר דרך החור של הגרוש,

בציונות אנחנו לא מודדים את הערך דרך החור של הגרוש, את החשיבות של תפיסת הגבולות וערך עיבוד האדמה. אבל אתה יודע, כשהורים הולכים לקנות את הקניות לשבת והם סופרים תפוחים, זה דרך החור של הגרוש, וכשהם מחזיקים את אשכול הענבים ב-30 שקל לקילו ושואלים את עצמם: האם נקנה או לא נקנה, הם מסתכלים דרך החור של הגרוש. כשצריכת הפירות והירקות ירדה בשנים האחרונות ב-20% אז אתה מבין שהילדים והילדות במדינת ישראל אוכלים אוכל פחות טוב, יותר מזון מעובד,

זה בגלל החור של הגרוש. זה בסדר גמור, רק צריך לזכור את פערי התיווך. רגע, רגע. אני זוכר הכול, הכול אני זוכר, תאמין לי. כשאני מסתכל על מדד מחירי הפירות, משנת 2000 ועד שנת 2020 הוא עלה ב-102%. מדד מחירי הירקות באותן שנים עלה ב-81%. המדד הכללי, כשאני מוציא ממנו את הפירות, הירקות והדיור,

דיור עלה ב-67% אנחנו נמצאים על עלייה של כ-23%-20%. מה אני מנסה לומר כאן? יש פה בעיה, והיא אחת ממיני הבעיות שבהן אנחנו מטפלים ברפורמה, והבעיה היא המחיר. יש פה גם בעיה של היצע. המבחר יכול להיות על פני כל השנה, גם בהתחשב בעונות שמגדלים בישראל, וגם מגוון הרבה יותר, אבל בסוף, בשביל להגן על חמישה מגדלי אננס, אוסרים יבוא אננס או מטילים מכס גבוה על אננס,

שגם ככה זמן השילוח שלהם הוא כזה שקשה להוביל דובדבנים, וגם ככה אתה לא נותן הגנה. יש פה מין שיטת הגנה, לכאורה, אני אומר "לכאורה" כי היא לא הגנה על החקלאי הישראלי, שכבר לא מתאימה בימים אלה. מה שאנחנו עשינו ברפורמה, אמרנו: בואו נשנה את שיטת ההגנה. בואו נוריד את המכסים ונאפשר לפירות ולירקות שלנו להתמודד בתחרות. אבל אני רוצה שהתחרות תהיה הוגנת, אז מהצד השני ניתן תמיכה ישירה לחקלאי והיא תהיה דיפרנציאלית, זה הסיכום שהגענו אליו,

זה מה שאני ביקשתי להוביל מתחילת הדרך, כי לא דין דונם אדמה במועצה האזורית שאני גר בה,

כדין דונם אדמה איפה שאתה גר,

אני אומר את זה גם כשר לפיתוח הנגב והגליל, או דונם אדמה בערבה. מדינה שלא מסתכלת דרך החור של הגרוש יכולה להחליט שהיא תומכת בחקלאי באזורים האלה ונותנת לו יותר, כי חשוב שהוא יעשה שם את מה שהוא עושה. זה בגדול. עכשיו, מעבר לזה, באנו ואמרנו: לא רק זאת, אנחנו ניתן סכום של 2.7 מיליארד שקלים להשקעות, לחדשנות, להתייעלות. המשמעות היא שהחקלאי יוכל לקנות מכונה חדשה לבית האריזה שלו, יוכל לקנות מערכת השקיה חדשה,

להוציא יותר מכל דונם קרקע, בכסף שהמדינה תתמוך בו. בנוסף, נשקיע עוד במחקר ופיתוח סכומים שלא הושקעו כאן כבר הרבה מאוד שנים, מתוך הבנה שאנחנו נמצאים באחד המשברים הכי גדולים שלנו בנושא המזון, שמחייב שינוי באיך עושים חקלאות. יש הרבה מאוד חקלאות שהצלחנו לפרוץ את המדבר ולעשות אותה במדבר, אבל עם משבר האקלים לא נוכל לעשות את זה יותר. אנחנו חייבים לעבור לחקלאות חדשנית. ואנחנו נסמן את תוצרת ארץ המקור, שהצרכן ידע, כי אולי אתה ואני נוכל לשלם על פרי מסוים עוד 2 שקל לקילו, אנחנו לא מסתכלים דרך החור של הגרוש במקרה הזה, ומישהו אחר לא.

ובמקביל נקים גם ועדה משותפת שלנו ושל משרד הכלכלה, לא רק כדי לבדוק את פערי התיווך, אלא את כשלי השוק שבמסחר בין רשת השיווק הגדולה,

עם הכיס העמוק, ובין החקלאי שמגיע עם תוצרת, שאם הוא לא שם אותה על המדפים, היא נרקבת והולכת. ברור, יש כאן כשלי שוק שאנחנו הולכים לטפל בהם בוועדה המשותפת, ובמחירי המים, לגבי מחירי המים לחקלאות, ובעוד שורה ארוכה של דברים, כמו חוק עידוד השקעות הון בחקלאות. אבל בואו נודה על האמת: ישנם שולחנות מגדלים במדינת ישראל,

שפתאום מחליטים: שמע, נשלח יותר ליצוא, כדי שהמחיר פה לא ירד.

זה לא רוב התמונה. אבל זה חלק מהתמונה. זה לא רוב התמונה. רוב התמונה זה,

ואומרים: אל תטפל בזה. אני אומר לך: נטפל גם בזה וגם בזה. כבוד השר, הדלתא המרכזית, שמהווה שני שלישים מהמחיר,

העובדה היא שבסוף, ההגנות המכסיות גרמו לחקלאים, בד בבד עם זה שהם לא מקבלים תמיכה של מימון השקעות ותמיכות אחרות, להשקיע פחות. בסיור שערכתי בשבוע שעבר בא ואומר לי חקלאי, מגדל שם על הרבה מאוד דונמים, חקלאי גדול ויחסית חזק:

אני כבר לא משקיע במשק בעשור האחרון.

אני מגדל בשיטות שגידלו פה בשנות השמונים, לא בשיטות הכי חדשניות שאפשר. ואנחנו נשנה את זה ברפורמה הזאת. לכן הרפורמה הזאת נדרשת, נחוצה, חשובה ויוצאת לדרך, ואני גאה שהיא יוצאת לדרך בחוק ההסדרים הזה.

גם בענף ההטלה זקוקים לרפורמה, ואתה יודע איך נראים חלק מהלולים. אתה גם יודע שמשטר המכסות שבו מתבצע מסחר על איזו מכסה שהמדינה מחלקת, אם זה בהגרלה ואם לא בהגרלה למישהו, ומתוך 2,856 מכסות, 1,239 בכלל מושכרות לאחר, והאדם הוא אפילו לא חקלאי שמגדל את המכסה הזו אלא הוא משכיר אותה לאחר, המשטר הזה גם הוא לא יוכל להמשיך להתקיים לאורך זמן. יחד עם זאת, מתוך רצון להגיע להסכמה, אני מבין כמה הנושא הזה רגיש,

חברי הכנסת מהקואליציה בראשות רם בן ברק, יושב-ראש השדולה החקלאית, שביקש להוביל את זה, התחייבו לשלושה חודשים. אמרתי: בבקשה, ניתן שלושה חודשים ונדון בלי לחץ. הכול בסדר, שום דבר לא בורח.

יהיה לנו תקציב טוב, נעשה רפורמה טובה בחקלאות, וגם בענף ההטלה, ואגב, בלי לפגוע באלה שיושבים בגבולות, כי במקום הלול שלהם, שבחלק מהמקרים הם אפילו לא מגדלים בו, הם מגדלים בלול שפוגע בבעלי חיים ובצער בעלי חיים, הם מגדלים בשיטות שגם הן מאוד מאוד מיושנות, שגם פוגעות בסניטציה של הביצה, נגדל בשיטות אחרות ואולי דברים אחרים. אולי הם יעברו לגידול של פארמים, מה שנקרא, בתוך חוות גידול או חממות. בתוספת של הידרו-וולטאי, יכולת לעשות גם אנרגיה סולרית על החממה. העולם הוא רחב. יש כאן שינוי, ולא צריך לפחד ממנו. אני מחויב לחקלאות לא פחות ממך, תאמין לי. אנחנו נעשה את זה טוב, לטובת עם ישראל ומדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת אופיר, מסתפק בתשובת השר? כן, כן. יש לנו דיון בוועדת הכלכלה. בסדר גמור. אם כך, המציעים מסתפקים בהצעת השר. המליאה תצא להפסקה. אנחנו ממתינים להצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. על פתיחת המליאה מחדש גם יבואו צלצול וגם הודעה. אנחנו יוצאים להפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 23:25 ונתחדשה בשעה